חברי הכנסת, יום ד' שאילתות דחופות. אני מתכבד להזמין את השר לביטחון פנים, חבר הכנסת יצחק אהרונוביץ, לעלות לדוכן כדי להשיב על שאילתה דחופה של חבר הכנסת איציק שמולי. הנושא הוא: קיצוץ תקציב "עיר ללא אלימות". חבר הכנסת שמולי, בבקשה. אדוני היושב-ראש, קודם כול באמת תודה שאתה מאפשר לי לשאול את השאילתה אחרי שלא יכולתי להיות כאן בשבוע שעבר מפאת מחלה. זה לא מובן מאליו, והרבה תודה לך ולמזכירות. כבוד השר, פורסם כי תקציב התוכנית "עיר ללא אלימות" ביישובים לוד ורמלה יקוצץ ב-2014 בכ-50%. בין השירותים שיקוצצו, בריאות, עובדים סוציאליים, חינוך וספורט. רצוני לשאול: 1. האומנם? 2. אם כן, מדוע? 3. הערים הללו באשכול סוציו-אקונומי

לא יימצא תקציב חלופי?

כבוד השר, בבקשה. אדוני היושב-ראש, עמיתי חברי הכנסת, חבר הכנסת איציק שמולי, קודם כול נאחל לך בריאות, ושתחזור במהרה לחדר הכושר. 1 3. בראשית דברי אני רוצה להדגיש כי תקציב המשרד לביטחון הפנים לתוכנית "עיר ללא אלימות" לשנת 2014 זהה לתקציב שנת 2013, אחרי שבוצע קיצוץ רוחבי בכל משרדי

זה מעל 10%, אבל זה לכולם. בתוך התוכנית עצמה יש סמכות לכל רשות מקומית לקבוע תעדוף לתוכני התוכנית העירונית של "עיר ללא אלימות". תעדוף זה מותנה באישור גורמי המקצוע במשרד לביטחון הפנים, והתוכנית כפי שהיא מבוצעת בעיר לוד היא בתיאום מלא עם העירייה ועם המשרד לביטחון הפנים. תקציב הרווחה של התוכנית "עיר ללא אלימות" לעיר לוד לא קוצץ. בשנת 2010 החליטה ממשלת ישראל, ופה כנראה ישנם המספרים, ואני מבין מאיפה זה נלקח, על הקצאת תקציב נרחב להעצמת העיר לוד ועל הגדרת העיר לוד כיישוב בעל עדיפות לאומית

החלטה מס' 2371 מיום 31 באוקטובר 2010. להחלטה זו היו שותפים כמה משרדי ממשלה: משרד הרווחה והשירותים החברתיים, משרד הבינוי והשיכון, משרד התרבות והספורט, משרד הפנים והמשרד לביטחון הפנים. הקצאה זו של כלל המשרדים הסתיימה ב-31 בדצמבר 2013. לכן מ-1 בינואר 2014 ההקצאה לעיר לוד היא רק של המשרד לביטחון הפנים לתוכנית "עיר ללא אלימות". אנחנו פועלים לפי הקריטריונים הרגילים בתוכנית עצמה.

אני רוצה להדגיש שוב כי לערים לוד ורמלה לא קוצץ התקציב של המשרד לביטחון הפנים לתוכנית. אני גם יכול להגיד שהוקצו בשלוש השנים האחרונות מעל 6.5 מיליון שקל. יש לי הפירוט: מעל 2 מיליון שקל לטכנולוגיות מצלמות, ולמוקד עירוני, 3.5 מיליון עבור תשתיות פיזיות ושיפוץ, בעיקר של מבני הנוער, מיליון שקל לטובת כוח-אדם להפעלת התוכנית. זה היה לשלוש שנים, ואחרי זה כולם נטשו את העיר, כי צריך לחדש את החלטת הממשלה. בתוכנית שלי אני ממשיך להקצות את הכסף. תודה רבה. שאלה נוספת לחבר הכנסת שמולי. כמו כן ביקשו לשאול שאלה נוספת חברי הכנסת חנין וגנאים. כבוד השר, האמת היא שהעובדה שאתה זה שעונה לי על השאילתה היא קצת לא נוחה לי, משתי סיבות: ראשית, אף שאני תושב העיר לוד, ולא באחת משכונות הפאר שלה, אני לא מרגיש צורך להטיף לך מוסר כמה המצב בעיר לוד קשה, כיוון שאתה מבקר בעיר, וגם היו לנו לא מעט שיחות ופגישות עבודה על כך. הסיבה השנייה היא שתקציב "עיר ללא אלימות" לפחות בעיר רמלה, וגם בלוד זה אולי כך, הוא מאיגום משאבים מכמה משרדי ממשלה. ייתכן בהחלט שבעיר לוד התקציב שמופנה מהמשרד לביטחון הפנים לא קוצץ, אבל ממקורות אחרים התקציב לא מגיע, ובסופו של דבר סך התקציב שמופנה לחיזוק הערים לוד ורמלה תחת המסגרת של "עיר ללא אלימות" יורד, אף שהמצב בשתי הערים הללו לא השתפר פלאים, על אף התמיכה שציינת. מכאן אני יכול רק לבקש ממך כשר בממשלה וכמי שהמצוקה של הערים הללו לא זרה לו להעלות מחדש את הנושא הזה בממשלה ולבקש דיון מחודש. לא מדובר בתקציבים גדולים, אבל כאשר מורידים לערים כמו לוד ורמלה תקציבים של מדריכי נוער, של מניעת אלימות במשפחה, של מדריכים שאמורים לעזור לנערות שעברו פגיעה מינית, אני חושב שאלה תקציבים שממשלת ישראל לא תתמוטט אם היא תמשיך להעביר אותם.

חבר הכנסת דב חנין, בבקשה, שאלה נוספת. תודה, אדוני היושב-ראש. אדוני השר, אני רוצה לנצל את ההזדמנות כדי להעלות על שולחנה של המליאה ולאפשר גם לך, אדוני השר, להתייחס לסוגיה שמאוד מטרידה ומדאיגה היום את הציבור, התרחבותו של הטרור הפלילי, תופעות שאנחנו רואים יותר ויותר ברחובות הערים. אגב, זה בערים רבות. באמת, המפה נעשית צפופה ממקומות שבהם ככל הנראה התארגנויות פליליות מפעילות שיטות טרור כמעט צבאיות, כולל מטענים ומכוניות ודרכים מתוחכמות של התנגשות. הסוגיה הזאת היא סוגיה מטרידה ומדאיגה מאוד. מפכ"ל המשטרה, נדמה לי שבצדק רב, שם את הדגש בסוגיית היכולת להשיג אמצעי לחימה וכלי נשק מתוחכמים. אני חושב שזאת סוגיית מפתח בהתמודדות עם תופעת הטרור הפלילי. אני קורא לך ולממשלה כולה להכריז מלחמה על הנשק הבלתי-חוקי, על אמצעי המלחמה השונים הבלתי-חוקיים, על חומרי הנפץ. אולי הדבר הזה מחייב גם החמרת ענישה, מחייב שיתוף פעולה עם גורמי ציבור, עם רשויות מקומיות, עם מנהיגי ציבורים שונים באוכלוסייה הישראלית, כדי למגר את תופעות הנשק הבלתי-חוקי ואמצעי הלחימה הבלתי-חוקיים ולצמצם את היכולות של כל מיני גורמים מזיקים לייצר דברים כל כך מסוכנים.

תודה לחבר הכנסת חנין. חבר הכנסת מסעוד גנאים. לאחר מכן נשמע את התייחסות השר לביטחון פנים. אדוני היושב-ראש, כבוד השר, לפני כמה ימים שלחתי לך מכתב, וגם חברי כנסת אחרים, כמו חבר הכנסת טיבי, שלחנו לך מכתב, ונתנו לך גם ביד, בקשר לאיזה גזען ואיש ימין בשם זוהר זוארץ. הוא מפתח-תקווה והוא כתב סטטוס שחלומו ותקוותו לערוף ראשיהם של תינוקות ערבים במחלקות יולדות בבתי-חולים. הבעיה והסכנה הן שהאיש הזה,

או ככה שמעתי, הוא גם סטודנט לסיעוד, ויכול להיות שהוא יהיה באיזה בית-חולים. תאר לעצמך, אישה ערבייה הולכת ללדת באיזה בית-חולים והיא קראה את הסטטוס הזה. וכן דבר אחר, האיש הזה פעיל מאוד בסטטוסים בכתובות שטנה נגד האסלאם ונגד הנביא מוחמד,

אז רציתי לדעת האם התפתח משהו בעניינו, נחקר, נעצר?

כבוד השר, בבקשה. חברי חברי הכנסת, איציק שמולי, העיר לוד, אמרתי, היא מבחינתי אחת הערים, רמלה פחות, אני ביקרתי לא מזמן ברמלה, ברמלה המצב הרבה יותר טוב.

לוד ורמלה הן שתי ערים נפרדות ולכן אני מדבר על העיר לוד. העיר לוד היא בפוקוס של המשרד לביטחון פנים ואנחנו משקיעים שם המון משאבים,

מעל 6.5 מיליון, ונמשיך להשקיע גם בתוכנית. תגברתי גם את תחנת המשטרה, הוספתי את הסיור, את השיטור העירוני הוספתי שם. אתה מכיר את הפרויקטים האלה, לכן קל לי לדבר אתך בצורה, יתר המשרדים יצאו משם והשאירו אותי שם, ויושב פה שר הרווחה, ושרים אחרים. אני אנסה לקדם כמה שאני יכול. אני מניח שאם אפשר לעשות עוד הפעם איגום תקציבי, כמו שזה היה, יחד עם המנכ"ל וידידי שר הרווחה ושר החינוך וכל הדברים, אני מתחייב. מתחייב לעזור. הנה פה שר הרווחה מתחייב לסייע גם, נוכל לעזור. הנושא של העיר לוד הוא באמת, אחת הערים שבאמת צריך להשקיע ולהמשיך לקדם אותה. באמת עיר חשובה. אני אעשה את החלק שלי, רווחה כמובן, ואני אפנה גם ליתר השרים. גם אתה,

יש לך טלפון, תרים למנכ"ל משרד ראש הממשלה, אולי אפשר שגם הוא, אבל אני אעשה את החלק שלי וכמובן עמיתי שר הרווחה. חבר הכנסת דב חנין, הנושא של ארגוני הפשיעה: אנחנו מדברים על זה הרבה, ארגוני הפשיעה, המלחמה ביניהם, והרבה פעמים גם מטענים שמניחים.

בתקופה האחרונה היו חמישה או שישה מקרים של אירועים של מלכוד מכוניות, הנחת מטענים. יש יריות בין האחד לשני, גם הלילה זה היה. זאת מלחמה. אני הגדרתי את זה, זאת מלחמה בין ארגוני הפשיעה. אנחנו לא יכולים לעמוד בצד ולקחת צעד לאחור. צריך להיות במרכז, וזה תפקידה של המשטרה. אין מישהו אחר שיעשה את זה. המשטרה צריכה לבלום את זה, מחובתה לעשות את הדברים האלה.

היא צריכה לקבל את הסיוע של היועץ המשפטי לממשלה בכמה, אני ביקשתי חוקים, לקדם אותם, לסייע, כדי להילחם, ויש דוגמאות למלחמה. אתה קראת לזה טרור, אני קראתי לזה טרור לפני כמה שנים. זה טרור לכל דבר. כשרכב מתרומם באוויר ליד גני-ילדים זה טרור לכל דבר ויכולים להיפגע חפים מפשע. אני יכול להגיד, לזכותה של המשטרה, יש הרבה סיכולים שאתם לא יודעים עליהם. הרבה נתפסים, הרבה נעצרים בדרכם, גם הפעלת סוכנים והכול, אבל יש כמויות גדולות של אמל"ח, אמצעי לחימה,

אנחנו יודעים על כמויות גדולות מאוד של מטעני חבלה, לבנות חבלה כפי שזה נקרא בצבא, חלקם או רובם זולגים מצה"ל, לצערי, ודיברנו על זה כמה פעמים עם צה"ל, גם אני וגם המפקח הכללי, כדי להדק את השמירה על מה שיש אצלם. גם נשקים נלקחים, חלק מהנשקים נלקחים מצה"ל, חלק נלקחים מיהודה ושומרון. ויש הרבה נשק, רווי. במגזר הערבי זה בולט, לצערי אני אומר. ושם אנחנו עושים פעולות שדיברתי עליהן, הכנסת אורגנים. עכשיו הכנסתי אורגן שלם לכפר-קאסם, אורגן בדרך לתמרה, שאני מכניס. אורגן זה 60 איש שייתנו שם ביטחון לתושבים ולאזור. אבל יש נשק לא חוקי, ברובו הוא לא חוקי, שצריך להמשיך ולהתעסק אתו. הלילה היה אירוע קשה מאוד בג'לג'וליה, יזום על-ידי הכוחות שפעלו שם. ואני אומר, אני לא אירתע.

מחובתי לשמור על חייהם של האנשים החיים שם בצורה נורמלית ולאפשר להם לחיות את החיים כמו בכל מקום אחר. דרך אגב, זה במגזר הערבי, זה במגזר היהודי, אנחנו רואים את הדברים האלה. אנחנו משקיעים בזה הון תועפות. אני אומר, גם טכנולוגיות באמת כבדות מאוד נכנסות למהלך הזה. אני מעלה עוד מדרגה. מחר יש לי עוד דיון בתחום הזה, אף שכבר קיימנו כמה דיונים. אבל זאת מלחמה. זה לא ייגמר ביום או ביומיים. אנחנו רואים שחלקם נמצאים בבתי-כלא, חלקם משתחררים, וזאת מלחמה. זה אחד הדברים המרכזיים שהתוויתי למשטרת ישראל להתעסק בהם, כי הנושא של הביטחון האישי הוא מאוד חשוב, מאוד מאוד חשוב, ואנחנו מוצאים את זה בכל מיני מקומות. והקלות של הביצוע, הקלות של הנחה או הטמנה או הצמדה של מטען לרכב, זה דבר קל מאוד לעשות.

גם היום עושים את זה, יורים האחד על השני, מתקרבים, יורים. היום יותר נוח,

להצמיד מטענים, והמטענים האלה קיימים, אם מטענים מאולתרים או מטענים שרובם מגיעים מהצבא. הקמנו יחידה מיוחדת שמתעסקת רק בתחום לבנות החבלה, מטעני החבלה, ב"להב". היא פועלת, כבר הפעלנו כמה סוכנים ויש גם שם הצלחות. אבל אני מבין את התחושות האלה, הן נכונות, וצריך לטפל, וזו ההגדרה. אם תשאל אותי, אנחנו גם יוצאים בימים הקרובים במשהו גדול מאוד במשטרה כדי באמת לתת תחושה יותר טובה, אבל יש הרבה עבודה שם.

זה לא "זבנג וגמרנו", זה לא חודש-חודשיים. זאת מלחמה, ובמלחמה יש הטובים ויש הרעים. ואני אתן באמת את כל המשאבים כדי להצליח, כדי להחזיר את השקט לרחובות. וזה לא משנה, יש רצף כרגע, של כמה אירועים. אם אתה מותח אותו לאורך שנה אתה רואה שבאמת אין עלייה במהלך השנה, אבל הרצף הזה הוא מאוד מדאיג, ולכן אני מתייחס אליו בכל כובד האחריות והרצינות, וכך נמשיך לטפל. חבר הכנסת מסעוד גנאים, דיבר אתי גם חבר הכנסת טיבי,

אתמול הייתי בשדרות ובבאר-שבע, ושמעתי שחבר הכנסת טיבי תקף אותי מעל, יכול להיות, יכול להיות,

הוא העלה את הסוגיה ואמר, לא מיניה ולא מקצתיה,

ואמר שהוא פשוט רוצה לדעת מה המשטרה עשתה בעניין.

בכל פעם שאני פניתי אליך או למפכ"ל היה טיפול מיידי. לא, אז אני מצטרף, והפעם לא תקפתי אותך. חבר הכנסת טיבי, אני מברך. קודם כול פנית אלי, ואחר כך אתה פנית אלי עם מסעוד גנאים, ואמרתי: קיבלתי את התלונה. הוא גם שלח לי אותה, ואני אמרתי: תנו לי לטפל. אני קיימתי הבוקר דיון נוסף, כי ידעתי שאני אפגוש גם אותך וגם את טיבי.

אני מכין את עצמי לקראת מקרים ותגובות. העסק הוא לא פשוט, אני אומר לכם. כרגע הנושא מטופל בשני אופנים: אופן אחד, חקירתי, וראש אגף החקירות באופן אישי מטפל בזה, והחלק השני זה טכנולוגי, יחידת הסייבר.

אנחנו רוצים פעם אחת לעשות סוף לדברים האלה, בתוך המחשבים שהוא פועל או אחרים, ויכול להיות שזה לא רק הוא או שזה אדם הנקרא ככה וזה לא האדם הנכון. לכן אנחנו בודקים את זה. אני מקווה שבמהלך היום, אתם פה עדיין. סיימתי את הישיבה ובאתי לפה, גם יחידת הסייבר של משטרת ישראל וגם יחידת החקירות, אני מקווה שבשעה-שעתיים הקרובות אני אדע סופית מה קורה ואני אעדכן אתכם. אבל זה מטופל בכל הרמות. לא שכחתי את זה. אלה דברים חמורים שמקבלים באמת את כל הקשב. מבחינתי, אני לא אעבור לסדר-היום. אלה דברים ברורים וחדים. תודה רבה. זה הדבר היחידי שחבר הכנסת טיבי,

אני לא הייתי פה. אמרתי, שמעתי, לכן אני אומר: לא היה דבר, לא היה דבר כזה. אני מאוד שמח. מהרגע שהוא העביר לי לטפל אני מטפל בזה. תודה לשר לביטחון פנים ולכל חברי הכנסת השואלים. אני מתכבד להזמין את השר להגנת הסביבה, חבר הכנסת עמיר פרץ, לעלות לדוכן על מנת להשיב על שאילתה מס' 161 מאת חבר הכנסת דב ליפמן. הנושא הוא: חומרי הדברה. בבקשה, אדוני. כבוד היושב-ראש, אדוני השר, לפי נתוני ארגון "בטרם" לבטיחות ילדים, 60% 75% מהילדים הנפגעים מהרעלה מחומרי הדברה הם תינוקות ופעוטות עד גיל ארבע. ברצוני לשאול: 1. מה נעשה לצמצום היפגעות ילדים מחומרי הדברה? 2. האם כל המדבירים עוברים הכשרה מקצועית? 3. האם ניתן לרכוש בחנויות חומרי הדברה המכילים זרחן אורגני?

אדוני היושב-ראש,

אני רוצה להודות לחבר הכנסת דב ליפמן על עיסוקו הרחב והאינטנסיבי בכל תחומי הגנת הסביבה. באמת, מגיע לך כל היישר-כוח על כל ההשקעה. זה בוודאי מסייע לנו, לאווירה הציבורית, לחשיבות הנושא, ואני בהחלט מברך על הגישה שלך. אני רוצה לומר, לפני שאני מתייחס לשאלות הספציפיות שלך, שבעקבות האירוע הקשה שהיה בירושלים החלטתי להקים צוות רחב מאוד בראשותו של מנכ"ל המשרד כדי לבחון את כל נושא ההדברה ואת כל הקשור בטיפול בחומרי ההדברה. הגבלתי אותם ל-90 ימים, ועד אז הם יצטרכו להגיש לי לא רק בדיקה אלא גם המלצות לביצוע. באשר לנושאים שהתייחסת אליהם באופן ספציפי, אכן הגישה המקובלת היום ברפואה ובמדע היא שילדים אינם מבוגרים קטנים, כפי שנהגו לומר בעבר, אלא פגיעים הרבה יותר מהמבוגרים בחשיפה לחומרי הדברה, בשל היחס בין שטח הפנים של העור למשקל הגוף וחוסר בשלות של מערכות שונות בגוף, כגון מערכת העצבים והריאות, עד להתבגרות. גם משום כך, הוועדה לרישום תכשירי הדברה תברואתיים במשרד להגנת הסביבה נוקטת זהירות רבה בבואה לאשר רישום תכשיר חדש או חידוש היתר תקופתי לתכשירים קיימים. דוגמה: כבר בשנת 2007 אסר המשרד את השימוש בזרחנים אורגניים שעליהם אתה שואל, בשל המידע המצטבר על פגיעתם בעוברים ובתינוקות, וזאת אף-על-פי שברבות ממדינות אירופה השימוש בהם טרם נאסר. בשנה האחרונה החלה הוועדה לנקוט מדיניות מחמירה לא רק לגבי הרכיבים הפעילים בתכשירי הדברה, והיא גם דורשת מהיצרנים להחליף ממיסים מסוימים הכלולים בתכשירים, חלקם ממיסים לא רעילים. בשנת 2012 החל המשרד לגבש תוכנית ייעודית להפחתת סיכוני חשיפה של ילדים לחומרי הדברה, בהתייעצות גם עם ארגון "בטרם", גם עם מומחים בחו"ל, גם עם משרד הבריאות וגם עם הקרן לבריאות וסביבה. בשנת 2014 אנחנו נתחיל ביישום התוכנית, שתכלול גם הדרכה לגננות ומדבירים, לגבי מניעה במקור של התפתחות נזיקים תברואתיים, ונהלים מפורטים לביצוע פעולות הדברה בפעוטונים ובגני-ילדים באופן יעיל ובטוח יותר. השאלה השנייה שלך: אכן, אין היום למדביר חובה לעבור קורס, צריך להדגיש זאת. החובה של המדביר היא לעבור מבחן. אם הוא עובר את מבחן ההדברה, הוא זכאי לקבל תעודת מדביר. יחד עם זאת, הוא מחויב בשני ימי עיון בכל שלוש שנים, ואחת ההמלצות המרכזיות שיגיעו מאותו צוות 90 ימים, כך אני מקווה, זה חלק מההנחיות שלי, היא לבחון מחדש את כל שיטת ההסמכה, את כל שיטת ההכשרה,

ובוודאי את הפיקוח על הביצוע בפועל. לעת עתה פועלת ועדת משמעת שמוסמכת להטיל סנקציות על מדבירים שפעלו בחוסר מקצועיות. אנחנו פועלים בתהליך חקיקה שיסדיר את כל התחום. לצערי, עוסקים בחקיקה הזאת כבר הרבה מאוד שנים, זה יכול להיות עסק שכבר עוסקים בו קרוב לעשר שנים. ואני הנחיתי שבתוך 90 יום הצוות הזה יניח על שולחן הכנסת הצעה שתסכם. בעיני זה דבר לא מקובל, ואני גם לא מקבל את התירוצים שמשרדים אחרים מתנגדים וכו' וכו', או שוועדות בכנסת עיכבו דבר כזה או אחר. יש תהליך שניתן להתגבר אתו על כל תקלה מהסוג הזה, אין לי ספק בכך. השאלה השלישית שלך, האם ניתן לרכוש חומרי הדברה המכילים זרחנים אורגניים: אסור למכור לקהל הרחב תכשירי הדברה לשימוש תברואי המכילים חומרים מסוג זה. תכשירים אלה הוצאו מרישוי תברואתי כבר בשנת 2007. מדבירים בעלי היתר הדברה מאושר יכולים לרכוש שני תכשירים תברואיים כאלה, מסוג זרחן אורגני, שרעילותם וסכנתם לסביבה נמוכות יחסית ושאותרו ברישום על-ידי הוועדה לרישום תכשירי הדברה. המשרד הגביר ב-2013, ובהנחיה שלי הגבירו עוד יותר, את האכיפה על חנויות הממכר עצמן, כי גם שם צריך לראות מה קורה, כמה בעלי החנויות מקפידים בכלל לבדוק למי הם מוכרים את החומרים האלה. קיימים גם תכשירי הדברה וטרינריים או להגנת הצומח המכילים זרחנים אורגניים, שלפי החוק משרד החקלאות אחראי לרישומם והם ניתנים לרכישה על-ידי כל חקלאי. למעשה כל אדם יכול לבוא ולהזדהות כחקלאי ולרכוש אותם, אך הם אינם מיועדים לשימוש ביתי, וזה מצוין באופן ברור וגלוי על גבי התוויות, שזה לא לשימוש ביתי וזה רק לשימוש חקלאי. הפיקוח על התכשירים האלה הוא באחריות משרד החקלאות. משרדי פנה לשירותים הווטרינריים במשרד החקלאות לפני כחצי שנה בבקשה להגביל מכירת תכשירים אלו לבעלי מרשם וטרינרי בלבד, על מנת לצמצם את סכנת הזליגה של תכשירים רעילים לשימוש ביתי, כפי שכנראה קרה באירוע האחרון בירושלים, ואני אומר "כנראה" כי הנושא עדיין נמצא בחקירה פלילית, ולכן הכול בהסתייגות. אנו סבורים כי רישוי כל תכשירי ההדברה, הן התברואתיים והן החקלאיים, צריך להיעשות במקום אחד, בתהליך אחיד,

השוקל שיקולים זהים. לצערנו אין עדיין הסכמה של המשרדים הנוגעים בדבר. אני מקווה שבתוך 90 הימים האלה גם נגיע להסכמה עם משרדי הממשלה האחרים ונוכל להביא תשובה יותר ברורה. שאלה נוספת לחבר הכנסת דב ליפמן. לאחר מכן שאלות נוספות גם לחברי הכנסת אורי מקלב ובאסל גטאס.

על התשובות וגם על המסירות שלך לכל הנושא. האם בוועדה של 90 הימים הם גם יחשבו אולי לאסור את החומרים האלה בכלל ושאנשי מקצוע יוכלו לרכוש אותם בדרך אחרת, אבל לא דרך חנויות שאנשים פרטיים יכולים להגיע אליהן ולקנות אותם?

תודה, חבר הכנסת ליפמן. חבר הכנסת אורי מקלב, בבקשה, אדוני. אדוני היושב-ראש, מכובדי השר,

אני רוצה להודות לך על זה שאתם מקבלים אחריות בכל נושא ההדברה, כפי שבא לידי ביטוי בדברי התשובה שלך עכשיו, וגם בדיון בהצעה הדחופה לסדר-היום שהייתה לפני שבוע בנושא אסון ההדברה שהיה בירושלים. מסקנה אחת ברורה: כולנו ראינו, וזה היה חלק מהטרגדיה, את המירוץ מול השעון, שהרפואה לא הצליחה להציל את שתי הבנות של משפחת גרוס. כל זה היה בעקבות זיהוי מאוחר של ההרעלה. אנחנו יודעים שבהרעלות הזיהוי המוקדם הוא העיקר, הוא חשוב ביותר. אנחנו ביקשנו, גם בהצעת חוק, שמרכז ההדברה, יש מרכז הדברה בחיפה שנותן מענה 24 שעות ביממה, יפורסם, בהוראה שלכם, על אותם תכשירי הדברה שקיימים היום. יפורסם מרכז הרעלים שנמצא בחיפה, שפתוח 24 שעות ביממה. ועדת השרים התנגדה להצעת החוק, מכיוון שאין מספיק כוח-אדם כדי לאייש 24 שעות,

זה פתוח 24 שעות, אבל לרופאים, לא לעמך,

כדי שידעו לתת מענה ברגע של חשש שהילדה שלו, הילד שלו או התינוק שלו הגיעו לחומר הדברה. האם במסקנות, כשאתה בודק את זה, תכניס גם את הדבר הזה, לתת יותר מענה, אני יודע אם זה תקנים או לא תקנים? של 24 שעות ביממה? כי אני אומר כאן, ממה נפשך? אם אנחנו רוצים, זאת השאלה שלי, כשאומרים: למה אנחנו לא מפרסמים את זה? מפני שיהיו הרבה פניות, סימן שיש צורך רב. אם יש צורך רב, אז איך אנחנו מונעים את סכנת החיים שבבליעת חומר הדברה?

תודה. חבר הכנסת באסל גטאס, בבקשה, אדוני. כבוד היושב-ראש, אדוני השר, חברי, העניין של פגיעות בקרב ילדים בכלל מדאיג במיוחד בקרב האוכלוסייה הערבית. אחוז הילדים הערבים הנפגעים, סך הפגיעות,

אני מדבר על כל סוגי הפגיעות, כולל נפילות מגובה. אני זוכר מחקר שמצא שמרבית, 70% 80% מהילדים המאושפזים בטיפול נמרץ בבית-החולים רמב"ם כתוצאה מנפילה מגובה הם ילדים ערבים. אני יודע שזה קשור לכל העניין של הסביבה, אבל גם לעניין של מודעות. במיוחד בענייני חומרי הדברה, שכיחים המקרים שילדים, בגלל חוסר בטיחות ואחסון לא נכון, קל להם להגיע לחומרים, ולפעמים הם שותים או משתמשים בזה ומתים. יש מקרי מוות, כמו שקרה לצערנו גם עם המשפחה הזו בירושלים. "בטרם", ממש בתחילת דרכה, עשתה תוכנית מיוחדת למודעות, להעלאת מודעות, כחלק מהפעילות שלה, גם במגזר הערבי, בשפה הערבית. השאלה שלי היא: מה המשרד לאיכות הסביבה יכול באמת לעשות בשביל להגביר את הבטיחות הפנים-ביתית בעניין הזה של חומרים מסוכנים בכלל וחומרי הדברה בפרט? תודה. כבוד השר, בבקשה. דב חנין, לא? לא, לא, אנחנו יכולים לאפשר רק לשניים לשאול. הבנתי, טוב. בפעם הבאה.

מגיע לו על הפעילות הנמרצת שלו בתחום.

מכיוון שהוא גם שאל בשאילתה הקודמת אז אנחנו, אדוני היושב-ראש, אני באמת מודה לשואלים. אני חושב שהרעיון של חבר הכנסת ליפמן הוא בהחלט רעיון נכון, וצריך לבדוק אם חומרים מסוימים יוכלו להימכר רק באזורי מכירה מיוחדים ולא יהיו על המדף בחנות. זה בהחלט יצמצם את הסיכונים.

לצערי הרב אני אומר לך את זה בצורה הכי גלויה, אני נתקל בקשיים רבים מאוד, בדרך כלל תחת הססמה הזאת של הפחתת יוקר המחיה והפחתת העלויות. פתאום תחת המטרייה הזאת אפשר להכשיר כמעט כל דבר שיש בו איזה ניהול סיכונים מאוד לא פשוט. אבל אני מקווה שרעיון מהסוג הזה, שהוא לא רעיון פסול יכול להיות שמותר יהיה למכור רק כמויות קטנות בחנויות, צריך לבחון את זה לעומק כדי לנסות להשיג הסכמה. אבל אתה צודק שהגיע הזמן באמת לעשות הפרדה בין חומרים מסוכנים מסוג זה ומסוג אחר. אני חושב שהשאלה שהוצגה כאן, באמת, חברי, העניין הזה של המגזר הערבי, שהוא דבר שאתה מעלה אותו, אני בהחלט מנסה לחשוב איפה נוצרת רמת סיכונים יותר גדולה דווקא לילדים במגזר הערבי.

באמת לכאורה כשאנחנו באים, דווקא בסיורים שלי בבתי-הספר, ולשמחתי בבתי-הספר במגזר הערבי יש שינוי דרמטי בגישה לסביבה, יש הרבה מאוד בתי-ספר ירוקים. אתמול סיירתי בפזורה הבדואית, גם ביישובים כאלה כמו אום-בטין ואחרים, ושם הציגו מודעות כל כך גבוהה של הילדים עצמם, ואני באמת הייתי מופתע לטובה. אבל אתה צודק. גם אקונומיקה בבית, אם ילד לא מודע לזה,

מחר בלי כוונה הוא יכול לשתות כוס של אקונומיקה, ואנחנו יכולים מחר למצוא את עצמנו באירוע טרגי של ממש.

המודעות של המשפחה ושל הילדים עצמם חשובה ביותר, ואני בהחלט חושב שאם יש רעיונות, בהחלט אשמח לקבל הצעות בעניין של איך מגדילים את המודעות ואת ההבנה של כל הגורמים האחרים לגבי הצורך להעביר את המסר הזה לילדים. אני מאוד מאוד, אין ספק שהרגישות שלנו לילדים צריכה להיות הרבה יותר גדולה. אנחנו לא יכולים לגלגל את האחריות אליהם, שהם יהיו אלה שמודדים את הזהירות. השאלה האחרונה, משרד הבריאות?

איפה הממשק למשרד הבריאות? תשמע, משרד הבריאות זה משרד הבריאות. אני מדבר על חומרי הדברה שנמצאים בתחום הסמכות שלנו. רוב חומרי ההדברה הביתיים שהם מסוכנים, יוצרים סיכונים, הם בתחום שלנו. כל חומרי ההדברה המאוד-פשוטים, שהם לא תכשירים בריאותיים,

הם באחריות שלנו, ואני לא מתכוון להתחמק מאחריות,

אני לא חושב שהסכנה היא שאיזה ילד ייקח תרופה, כי דווקא בתרופות ההורים מקפידים, יש יותר פיקוח.

יש יותר רגישות של ההורים. באשר לשאלה האחרונה, ילדים ערבים

ילדים ערבים יותר חשופים לחומר להדברה חקלאית, ולכן יש הרבה יותר פגיעות, יכול להיות. מפני שהחומר להדברה חקלאית לא מזוהה.

כן, והשאלה האחרונה של חבר הכנסת אורי מקלב. שאלה אחרונה, לגבי העניין של זיהוי מוקדם. אני בהחלט חושב שהרעיון שלך הוא רעיון טוב. אם ועדת השרים דחתה זאת, אני מוכן להעביר את הצעת החוק שלך לוועדת 90 הימים. אני חושב שיש מקום לתת אפשרות להורה שמזהה פגיעה בילד לפנות לאיזה מוקד מקצועי, להרים אליו טלפון באופן מיידי, ושם ינחו אותו לתת טיפול כזה, טיפול אחר. אני מניח שאם היה גורם מקצועי כזה שהיה מעביר את הילדים כולם ישר לבית-חולים שניידר, אולי לא ל"טרם", לא למרפאות המוקדמות, ששם אולי הפסידו קצת זמן,

בטיפול הזה,

כמה שעות יותר מוקדם.

אני חושב שבהצלת חיים אל לנו לחסוך, וגם אם צריך לזה השקעה נוספת, אני חושב שזו השקעה ראויה. אשמח לקבל את כל האינפורמציה ממך ולהעביר אותה לוועדה.

תודה לשר להגנת הסביבה חבר הכנסת עמיר פרץ. אנחנו עוברים לשאילתה הבאה, ואני מזמין את שרת הבריאות חברת הכנסת יעל גרמן לעלות לדוכן כדי להשיב לשאילתה דחופה מס' 164 מאת חבר הכנסת ראובן ריבלין בנושא: הגבלת מספר טיפולי הפריה.

מכובדי יושב-ראש הכנסת, גברתי היקרה שרת הבריאות, טיפולי הפריה הנם אינדיבידואליים לכל מטופלת ומטופלת. הגבלת הטיפולים לשמונה בלבד, כפי שהתפרסם, יוצרת מתח ופוגעת באפקטיביות של הטיפול, הדורש שקט נפשי ואמונת המטופלת בהצלחת הטיפול. ביקשתי לשאול, גברתי: 1. האם אכן יוגבל מספר הטיפולים?

או האם ניתן לבטל את רוע הגזירה? 3. מה ייעשה כדי להתחשב בנשים המבקשות לממש את זכותן הטבעית להרות? תודה לחבר הכנסת ריבלין. גברתי השרה, בבקשה. 1 2. אדוני היושב-ראש, חברתי חברת הכנסת, חברי חברי הכנסת, וחברי היקר חבר הכנסת רובי ריבלין, ראשית לשאלה אם אכן יופסקו הטיפולים, התשובה היא לא. החוזר לא מדבר על הפסקה, הוא מדבר על להפסיק כדי לשקול, לא להפסיק את הטיפולים, חד-משמעי. מה בא החוזר ואומר? הוא בא ואומר שאחרי ארבעה טיפולים עוקבים שבהם החזירו עוברים, או מה שאנחנו קוראים "ביציות מופרות", ולא הייתה תוצאה, לא היה היריון, או אחרי שמונה טיפולים שלא היה היריון בעקבותיהם,

מדובר על עוקבים, אם באמצע הייתה הפסקה והייתה הצלחה מתחילים את הספירה מחדש. אבל אם באופן עוקב לא הייתה תוצאה, מן הראוי לעשות פסק זמן, לכנס ועדה של מומחים, גם של עובדת סוציאלית, שישקלו אם באמת הטיפול שעברה אותה אישה הוא הטיפול המיטבי, הוא הטיפול הטוב ביותר. אני חייבת להסביר שישנן הרבה מאוד דרכים, שעולות ממון רב, באמת כדי להבטיח את ההצלחה של טיפולי הפוריות, אבל לא נכנסים לכל אותן שיטות. ולכן אותם טיפולים, אלא אם כן יודעים שיש בעיות, אם באמת האישה נכנסת להיריון, אין צורך להפעיל את כל התותחים ואת כל האמצעים שעולים ממון רב. אבל אם באמת לאחר שמונה טיפולים עוקבים שלא היה היריון, אנחנו חושבים שמן הראוי לשבת ולחשוב, ואז יכול להיות שנבוא ונאמר: אולי כדאי לנצל את האמצעים הנוספים ולהשתמש בדרכים נוספות כדי לממש את ההיריון. זו הכוונה. אין הכוונה להפסיק כליל.

אני חייבת בהחלט לומר שלאחר התייעצות של אותם מומחים, יחד עם עובדת סוציאלית, בהחלט יכול להיות שיגיעו למסקנה, חברי חבר הכנסת רובי ריבלין, שאין טעם להמשיך בטיפולים. לעתים, כאשר באים ואומרים את זה בצורה ישירה וישרה זה חוסך מן האם, זה חוסך מן ההורים עוגמת נפש רבה, וגם חוסך בעיות רפואיות, מפני שכל טיפולי ההפריה אינם משוללי סיכון בריאותי, וככל שהאישה עושה יותר טיפולים היא גם מסכנת במידה מסוימת את בריאותה. ולכן מן הראוי, אם באמת מגיעים למסקנה שאין טעם להמשיך, לבוא ולומר לה: גברתי, שקלנו, ראינו, אין טעם. זה יחסוך לה עוגמת נפש וזה יחסוך לה גם פגיעה בבריאות. שאלה נוספת לחבר הכנסת ראובן ריבלין. לאחר מכן, שאלות נוספות גם לחברי הכנסת חנין ואורלי לוי אבקסיס. אדוני היושב-ראש, גברתי השרה הנכבדה, בכנסת השש-עשרה זכיתי לשמש כיושב-ראש הכנסת שחברי בחרו בי, והיה לי סגן יושב-ראש מעולה ומצוין, והייתה לו רעיה, טטיאנה, לצערנו הרב, זיכרונה לברכה, שבאה אלי וביקשה ממני לשמוע משלחת של נשים אשר היו עצורות רחם וביקשו שאנחנו נפעל על מנת לקדם את נושא הפוריות. ואכן נפגשתי אתן. לאחר כמה שנים, כשראינו כאן, ביציע, את אותן נשים, אימהות לילדים, הוסבר לי אז, ואינני גינקולוג וגם לא מומחה גדול ברפואה, שאחד הנושאים המרכזיים, וזה טטיאנה ז"ל הסבירה לי, היושב-ראש, הוא השקט הנפשי של המטופלת. הידיעה, כפי שיצאה, שלאחר שמונה טיפולים לא יינתנו טיפולים נוספים, מדאיגה מאוד ויוצרת מתח נפשי גדול. שמעתי עכשיו את דבריה של השרה, שהם שונים בתכלית מהקביעה הסטטיסטית או הקביעה החד-משמעית, מספרית, שבה אנחנו מדברים על שמונה. ייתכן מאוד שכדאי להוציא ולהסביר זאת לאותן נשים, שיש דברים שהם גם מצריכים שיקול רחב יותר, גם לטובתה, גם לבריאותה, גם לסיכויי הצלחתה. אבל אני מכיר נשים, כתוצאה מהעניין הציבורי שהכניסו אותי אליו, והכניסה אותי אליו זיכרונה לברכה, אשתו של יושב-ראש הכנסת דהיום, ואני מוכרח לומר שאני חושב שזה אחד מהדברים שאנחנו מחויבים בהם כחברה אשר צריכה לתת את ידה ולהושיט את ידה לאותן חסרות ישע

כאשר רחמן נעצר ואנחנו, רחמינו כאן חייבים להיות, הרבה יותר רגישים, שכן את מבינה, כמוני, שהדברים האלה מצריכים שקט נפשי. אני מודה לך על תשובתך, ואני מציע רק שהמשרד יוציא הבהרה כלשהי לגבי אותה קביעת "נומרוס קלאוזוס" של שמונה טיפולים.

תודה רבה לאדוני היושב-ראש. תודה לחבר הכנסת ראובן ריבלין. חברי הכנסת חנין ואורלי לוי אבקסיס, שאלות נוספות לשרת הבריאות,

אדוני היושב-ראש, גברתי השרה, לאחרונה הגיעו ללשכתי פניות ציבור רבות מנשים שמתלוננות על סגירת המרכז ללידה טבעית בבית-החולים תל-השומר. על-פי התלונות האלה, המרכז הזה, כאשר פעל, יכול היה לספק לנשים פתרונות לידה טבעיים, בטוחים, מסודרים, במתכונת אחרת מאשר חדרי הלידה הרגילים. אני לחלוטין מבין וגם תומך בעמדה שאומרת שאין מקום לשירות פרטי כזה במסגרת של בית-חולים ציבורי, אני חושב שהשירותים צריכים להיות ציבוריים. אבל אם אכן המרכז הזה נתן שירותים כאלה לנשים, הם גם היו אלטרנטיביים, אבל הם גם היו בטוחים ואפשריים ואפשרו לנשים לחוות את החוויה המשמעותית הזאת בדרך אחרת. האם לא נכון לפתוח את המרכז הזה כחלק משירות ציבורי, שוויוני, שיינתן בבתי-החולים הציבוריים?

תודה לחבר הכנסת חנין. חברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס. תודה רבה לך, אדוני היושב-ראש, גברתי השרה, אם יכולתי להציג הייתי מציגה פה תמונה של ילדה יפהפייה, שהיא היום בת עשרה חודשים. היא בתה של חברתי הטובה ביותר עוד מספסל, לא הלימודים, עוד מהגן. חברתי היא רופאה בבילינסון, היא מודעת לסיכונים. היא עשתה טיפולי הפריה, והילדה הזו באה לאחר הטיפול התשיעי. שאלתי היא, האם לבוא ולהגיד: אנחנו דואגים לכן, ולכן אנחנו מסירים מכן את זכות הבחירה? אנחנו מדברים על נשים בוגרות. האם נכון היה לבוא ולהגיד לאותה רופאה, שהייתה מודעת לכל הסיכונים, לכל ההשלכות, לבוא ולהגיד לה: ילדתך לא הייתה צריכה לבוא לעולם? מתשובתך, גברתי השרה, אני לא יכולה שלא להסיק שמדובר פה בשיקול כלכלי גרידא. מה שכן יכול משרד הבריאות לעשות, וראוי וצריך לעשות, זה להביא בפני כל אותן נשים שרוצות וחולמות ומקוות להביא ילד לאוויר העולם, להציג בפניהן את התמונה המלאה, על כל ההשלכות, על כל הנושא הזה של הקשיים והסיבוכים הרפואיים, כמו שהצגת אותם היום, ולהשאיר את זכות הבחירה בידיהן. זכות הבחירה היא שלנו. היא שלנו, אני חושבת, מעצם היותנו יהודים, הגענו לעולם, בכלל כל ברייה, היא בוחרת בטוב,

תוך בחינת הנתונים שנמצאים למולה. והפטרונות הזאת שאני מריחה מהתשובה גורמת לי להתמרד, כי לא ייתכן שאנחנו נבוא ונחליט, האם נבוא ונאמר לגברים, אחרי שאיבת זרע שלישית, שביעית, שמינית: אתה תפסיק כי אנחנו, זה עולה לנו כסף, אנחנו צריכים להקפיא, אנחנו צריכים אחיות שתעשינה את זה,

אני לא יודעת מה, כוח-אדם? אם התשובה היא כלכלית גרידא, בואו תאמרו זאת: היא כלכלית גרידא. ואז נתווכח על כך ונמצא מקורות מימון. אבל לבוא ולהגיד: מפני שיש כאן סיכונים אנחנו לא סומכים עליכן שתקבלו את ההחלטות בצורה הגיונית, זו פטרונות.

תודה לחברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס. גברתי השרה, בבקשה. אני אענה על כל השאלות, אבל אני אענה על השאלה של חבר הכנסת דב חנין בסוף, מפני שאלה שתי שאלות שקשורות. אני רוצה לומר לך, חברי חבר הכנסת רובי ריבלין, אכן, אישה שמנסה להיכנס להיריון, לא רק האישה, גם הגבר, שניהם נמצאים במתח רב. זו אחת הסיבות שבאה אותה ועדה שבראשה ישבו גינקולוגים, אנשים שמומחים לבריאות האישה וגם מודעים לאותו מתח נפשי שאתה מדבר עליו, באו ואמרו: צריך לומר את האמת, צריך לבוא ולהציב בפני הזוג את המציאות כפי שהיא. כל המחקרים בעולם מוכיחים שבשלב מסוים, לאחר כמה ניסיונות, ובעיקר בגיל מסוים, הסיכויים להיכנס להיריון שואפים לאפס. הרופאים עצמם באו ואמרו: בואו נקים ועדה, ועדה של מומחים, כדי שתיתן לנו את הדרך, כדי שתתווה לנו את הדרך ותאמר לנו מתי, כמה ומה צריך באמת לעשות. ולכן, צר לי על כך שמישהו הבין את זה שלא כשורה, ואני מודה לך על כך שהעלית את זה, כדי שנוכל להבהיר: לא מדובר בהפסקה, מדובר בשיקול דעת נוסף. ולחברתי חברת הכנסת אורלי לוי, אני לא יודעת מה זה פטרונות. אני חושבת שכאשר את מגיעה לרופא והוא אומר לך שאת צריכה לקחת אנטיביוטיקה, או אומר לך: יש לך וירוס, אל תיקחי אנטיביוטיקה, את יכולה לומר שזו פטרונות. כאשר את מגיעה, אל תנהגי בכביש, את יכולה להיהרג כי יש נהגים לא בסדר,

חברת הכנסת לוי, הרשי לי להשלים לך. זה מסוכן גם לנהוג. כל גורם מקצועי שבא ואומר לך, כך נכון וכך לא נכון, את יכולה לבוא ולומר שהוא נוהג בפטרונות. הוועדה שישבה, ועדה של מומחים, לא שמה לנגד עיניה ולו לרגע את השיקול הכספי. הם חזרו ואמרו זאת שוב ושוב, השיקול הכספי לא עמד לנגד עיניהם, כמה, מייד, אני לא סיימתי. השיקול שעמד לנגד עיניהם היה אך ורק השיקול המקצועי. באו אל הרופאים, אל כל רופאי הנשים, ובכלל אל רופאים באופן כללי, באו רופאים שעוסקים ב-IVF, שעוסקים בהפריה חוץ-גופית, ואמרו שהם חסרי אונים. הם יודעים שאין סיכוי, והנשים באות ומבקשות, והם נענים לנשים בגלל לחץ, אבל לא מפני שהם מאמינים. הם נענים להן בניגוד לשיקול הדעת המקצועי שלהם. וביקשו להקים את הוועדה. ישבה הוועדה, ששקלה אך ורק את השיקולים הרפואיים, ובאה ואמרה: אם אכן ישנם שמונה מחזורים, ובסופו של דבר לא היה היריון, מן הראוי לעצור ולחשוב. לא אומרים לא. לא אומרים: אל תמשיכי. אומרים לה: בואי נחשוב על שיטות נוספות. וכמו שהשבתי כבר בפעם הקודמת, וזו הפעם השנייה שאני משיבה על השאילתה, ונדמה לי שלך, אז אני פירטתי, ואם את רוצה אני אפרט לך את האמצעים הנוספים שניתן לנקוט אחרי שמונה ניסיונות, יש לי אותם פה.

למשל, לעשות בדיקות דנ"א של העוברים לפני החזרתם כדי להיות משוכנעים שאכן זה ייקלט, ניתן לעשות צילום רציף של התפתחות העובר במעבדה, ניתן להחזיר ביציות וזירעונים לתוך החצוצרות, ניתן להסיר חלקית את מעטפת העובר לפני החזרתו, ניתן לעשות עוד כמה דברים שלא עושים אותם בשלב הראשון, מפני שזה באמת עולה הרבה כסף, וגם אין טעם לעשות, כי לפעמים אישה נכנסת להיריון בפעם הראשונה,

הרביעית והחמישית. אבל אם אחרי שמונה טיפולים היא לא נכנסה להיריון, ישנו מגוון, התפריט המגוון הזה של אמצעים שניתן לעשות.

ההחלטה של כל המומחים שישבו בוועדה הייתה פה-אחד? ועוד שאלה: האם אנחנו מדברים גם על שאיבות אחרי הניסיון השמיני, השאיבות של הביציות גם הן פה, וצריך להפסיק לרגע?

כן, אני אענה לך, בהחלט. ראשית, אני לא יודעת אם היא הייתה פה-אחד. אני קיבלתי את ההחלטה מפיו של אליעזר שלו, שהוא היה יושב-ראש הוועדה, ונראה לי שכן, שהייתה שם תמימות דעים. יכול להיות שהייתה דעת מיעוט. לי לא הגישו דעת מיעוט. בדרך כלל כשבוועדה יש דעת מיעוט אז מגישים את דעת הרוב ודעת המיעוט. אני חושבת שבסופו של דבר ההחלטה התקבלה פה-אחד. אני לא יודעת אם הבנתי את שאלתך כלשונה, אבל אני חייבת לציין שכאשר מדברים על רצף, לא מדברים, אם שאבו לאישה ביציות קודם ומחזירים ביציות שהופרו, מחזירים באמצע הליך, זה לא נקרא, זה לא נחשב. זה לא נחשב בתוך שמונת הטיפולים.

טוב, חברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס. לדוגמה, לא יודעת, כשלו. כי אנחנו דיברנו על אופציות אחרות. מה שהסברת עכשיו זה כבר כשיש עוברים.

אחרי הטיפול השמיני אין עוברים, צריך להתחיל לשאוב. אז היא לא תוכל להתחיל לשאוב עד שלא יגידו, מחדש?

מה זאת אומרת? אני חייבת קצת להסביר את ההליך. אין דבר כזה להחזיר ולשאוב. לא, לא, לא. חייבים לשאוב את הביציות, להפרות אותן, ואז, יש דבר כזה לשאוב, אבל לפעמים יש שאיבה שלא מניבה עוברים, ולכן השאלה שלי היא, אם אחרי הטיפול השמיני אין יותר עוברים, וצריך לשאוב מחדש, גם על השאיבה מממנים? ללא ספק, בוודאי. כל תהליך הוא תהליך של שאיבה של ביציות, הפרייתן על-ידי זרע והחזרתן לרחם. אם הן משתרשות ויוצרות היריון, הרי זה היריון, ואם לא, על זה אנחנו מדברים. אבל אני חוזרת ואומרת: באותה ועדה, אם אחרי שינסו את כל השיטות האלה יגיעו למסקנה שאי-אפשר, אני חושבת שזה לטובת האישה. הרי יש עוד אמצעים: יש פונדקאות ויש אימוץ. יכול להיות, וכדאי שהיא תתחיל את זה בגיל מוקדם. אני חושבת שכל ההליך הזה וכל ההחלטה הזאת הייתה לטובת הנשים. אך ורק לטובת הנשים. תודה לשרת הבריאות חברת הכנסת יעל גרמן, לחבר הכנסת ריבלין ולכלל השואלים. רגע, מה עם דב?

מהתשובה המפורטת שכחתי. כן,

מנכ"ל המשרד, פרופסור רוני גמזו, שלח חוזר לפרופסור רוטשטיין, מנהל המרכז של בית-החולים שיבא, שלפיו הוא לא יכול להעסיק באופן פרטי אחיות בחדר לידה. לא ניתן להעסיק באופן פרטי, מאותן סיבות שאתה יודע ומצדיק, מפני שאנחנו מדברים על בית-חולים ציבורי, ולא ניתן לתת שירותים פרטיים בבית-חולים ציבורי. שלח את זה. כתוצאה מכך כנראה פרופסור רוטשטיין הבין שהוא לא יכול להפעיל את המרכז ללידה טבעית. אנחנו לא הנחינו, לא חשבנו, לא סברנו, ואנחנו מאמינים שניתן להמשיך ולהפעיל את המרכז ללידה טבעית.

שיש מנהל לבית-החולים, והוא שצריך לקבל את ההחלטה אם זה משתלם או לא משתלם, כי קרוב לוודאי שהעלויות שם יותר גבוהות מהעלויות בחדר לידה רגיל. אבל אנחנו כמשרד הבריאות בוודאי לא הנחינו לסגור את המרכז ללידה טבעית, ומאוד מאוד נשמח אם הוא ייפתח. עכשיו כן, תודה לשרת הבריאות חברת הכנסת יעל גרמן, לחבר הכנסת ריבלין ולשאר השואלים. חברי הכנסת, רק שנהיה מתואמים מבחינת לוחות הזמנים. אנחנו עוברים כרגע לחקיקה, הצעות חוק לקריאה טרומית. הישיבה הזאת בשעה 13:00 תהפוך לישיבה מיוחדת לכבוד נשיא הפרלמנט האירופי מר מרטין שולץ. מייד בתום נאומו כאן במליאה תתחדש הישיבה הרגילה, עם החקיקה, עם 40 החתימות לאחר מכן ועם הצעות דחופות לסדר-היום והצעות רגילות. אז פשוט שכולנו נדע, א. על מה אנחנו מדברים,

ודאי שכולנו נכבד את האורח רם הדרג כאן במליאה בנוכחותנו. הודעה למזכירת הכנסת, בבקשה, גברתי.

כי הונחה היום על שולחן הכנסת, לקריאה שנייה ולקריאה שלישית, הצעת חוק-יסוד: משאל עם, שהחזירה הוועדה המשותפת לוועדת החוקה, חוק ומשפט ולוועדת הכנסת.

תודה למזכירת הכנסת. אנחנו צלצלנו לחקיקה, גברתי?

הצעת חוק בתי-המשפט (תיקון, בוררות חובה בתובענה כספית), התשע"ג 2013, של חבר הכנסת יריב לוין. בבקשה, אדוני. המשיבה היא שרת המשפטים?

ישיב השר מאיר כהן בשם משרד המשפטים. תודה רבה. אדוני היושב-ראש, כבוד השר, חברות וחברי הכנסת, הצעת החוק הזאת נועדה לעשות צעד במלחמה בעומס העצום על מערכת בתי-המשפט, נועדה להקל על ציבור האזרחים שממתינים זמן רב הן לדיונים והן להכרעות, על-ידי כך שיוקם תהליך של בוררות חובה, שבמסגרתו תובענות בנושאים מסוימים שמתאימות להליך כזה תועברנה אל מחוץ לכותלי בית-המשפט, וכך תידונה בהליך הרבה יותר מהיר, הרבה יותר זול, ותסתיימנה בפרק זמן קצר יותר. ההצעה המקורית שהגשתי דיברה על העברת שני סוגי עניינים: מה שנקרא "תביעות פח", כלומר תביעות שעוסקות בנזקים לכלי-רכב כתוצאה מתאונות, כמובן להבדיל מפגיעות בגוף, ותביעות שעוסקות בליקויי בנייה. מהשיחות שקיימתי עם שרת המשפטים אני מבין שהנכונות והכוונה היא ללכת קודם כול בשלב ראשון לניסיון לקדם את הנושא בתביעות הפח, ואני חושב שזה בהחלט ניסיון ראוי ומבורך. מדובר בהיקף עצום של תיקים ובמהלך שיועיל לאזרחים רבים שנגרם נזק לכלי-הרכב שלהם והם ממתינים זמן רב מאוד עד שהם מקבלים את הפיצוי שמגיע להם.

מבקש מהכנסת לתמוך בהצעת החוק בקריאה הטרומית, ואני מודה לשרת המשפטים על הנכונות והרצון להיענות לאתגר הגדול הזה.

תודה לחבר הכנסת יריב לוין. אני מזמין את השר מאיר כהן למסור את התשובה בשם משרד המשפטים. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, הצעת חוק בתי-המשפט (תיקון,

התשע"ג 2013,

פ/1051/19, של חבר הכנסת יריב לוין, מבקשת לתקן את חוק בתי-המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד 1984, ולקבוע כי תובענות לפיצויים בשל נזק שנגרם לנכס עקב ליקויים בבנייה, וכן תובענות לפיצויים בשל נזק שנגרם לרכוש עקב תאונת דרכים, המוגשות לבתי-המשפט, יופנו להליך של בוררות חובה. עוד מוצע כי הבורר ימונה על-ידי בית-המשפט לאחר שככל האפשר זהותו תיקבע בהסכמת הצדדים.

מוצע כי השר יקבע בתקנות הוראות לביצוע שכוללות קביעת הליכי הכשרה לבוררים, תנאים להכרה במוסד בוררות וכניסה לרשימת בוררים, וכן הוראות לעניין שכר טרחת הבורר ואגרות. לפי דברי ההסבר להצעה, מטרת הצעת החוק הנה לייעל ולקצר את משך הדיונים בתובענות אלו דרך הפנייתן למנגנון של בוררות. הממשלה תומכת בהצעת החוק בקריאה הטרומית, בכפוף לכך שהצעת החוק תחול רק על התדיינות של שתי חברות ביטוח בשל נזק שנגרם לרכוש עקב תאונת דרכים, תביעות פח, ובנוסף, שהמשך הליכי החקיקה יהיה בהסכמת משרד המשפטים.

תודה רבה, אדוני השר. מה אתה מציע? בעד, בעד. מקובל עליך, חבר הכנסת יריב?

אני מודה לך. אנחנו עוברים להצבעה. ההצעה להעביר את הצעת חוק בתי-המשפט (תיקון, בוררות חובה בתובענה כספית),

בעד, 17, שני מתנגדים, אין נמנעים. הצעת החוק עברה, והיא עוברת להמשך טיפול בוועדת החוקה, חוק ומשפט,

ועדת העבודה והרווחה. ועדת הכנסת תכריע. לא, מה פתאום. תכריע ועדת הכנסת בין עבודה ורווחה לבין ועדת חוקה. הנושא הבא: הצעת חוק סדרי השלטון והמשפט (ביטול החלת המשפט, השיפוט והמינהל) (תיקון, משאל עם, יום שבתון). חבר הכנסת אלעזר שטרן, בבקשה.

מהמקום. אדוני היושב-ראש, רבותי השרים, הצעת החוק שאני מעלה היום באה להבטיח שבמשאל עם יהיה יום שבתון. המטרה שמסתתרת מאחורי העניין הזה היא קודם כול, יש לה בעיני, אדוני היושב-ראש, אני מפריע? אדוני, בבקשה. תודה. יש לה בעיני משמעות דמוקרטית. במדינת ישראל אין הרבה משאלי עם, ואם אנחנו באמת רוצים שמשאל עם יבטא את העם, כמו שאנחנו רוצים בבחירות כלליות, אין ספק שיום שבתון יביא לידי כך שהרבה יותר אנשים יצביעו. הדבר הנוסף שאני רוצה לומר כאן הוא שברוב מדינות המערב יש יום קבוע לעריכת בחירות כלליות ומשאלי עם. זה בדרך כלל בימי ראשון, שהוא ממילא יום שבתון. גם שם מביאים לידי ביטוי את החשיבות הגדולה. באוסטרליה זה בשבת, באיטליה זה ביום ראשון, בצרפת זה ביום ראשון, בשווייץ זה ביום ראשון, בכולן זה בימי שבתון. אם אנחנו באמת רוצים שמי שצריך לקבל החלטות קשות ידע שהוא יביא את זה למשאל עם אמיתי, אני חושב שלמשמעות של משאל עם שרוב העם משתתף בו יש חשיבות גדולה מאוד. אין לי ספק שיום שבתון במשאל עם, כמו שכבר אמרתי קודם, יבטא הרבה יותר את רצון העם מאשר אם הדבר הזה ייעשה ביום עבודה רגיל.

אני מודה לך. אדוני השר כהן, בבקשה. ישיב בשם הממשלה. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, בהתאם למצב המשפטי הקיים, יום עריכת משאל עם לפי חוק סדרי השלטון והמשפט (ביטול החלת המשפט,

התשנ"ט 1999, הוא יום בחירה, שבו העובד בוחר אם לצאת לחופשה או לעבוד. בהצעת חוק סדרי השלטון והמשפט (ביטול החלת המשפט,

מבקש חבר הכנסת שטרן לשנות הסדר זה ולקבוע כי יום עריכת משאל עם לפי החוק האמור יהיה יום שבתון, תוך עריכת השינויים הנדרשים באותו חוק,

לפי ההסדר הקבוע בחוק-יסוד: הכנסת, בהתייחס לבחירות לכנסת, וכן כפי שאושר לאחרונה בקריאה ראשונה ביחס להצעת חוק ממשלתית שמטרתה לקבוע יום שבתון בבחירות לרשויות המקומיות. מטרת ההצעה: להעלות את אחוז ההצבעה ולהקל על המצביעים לקחת חלק בהליך הדמוקרטי ולממש את זכותם לבחור. הממשלה תומכת בהצעת החוק. אני מודה לך, אדוני השר. חבר הכנסת דב חנין מתנגד.

שלוש דקות, מעל הדוכן. בבקשה, אדוני. תודה לך, אדוני היושב-ראש. רבותי השרים, עמיתי חברי הכנסת, סכנה גדולה מאיימת על ישראל: רוחות שלום מנשבות בעולם.

אדוני היושב-ראש, אפילו על יוזמת שלום ערבית לפני כמה שנים. חס וחלילה. ולכן אויבי השלום נחלצים להגן עלינו מפני הסכנה הזאת ומציעים לנו לסנדל את השלום הזה ולמנוע אותו ולחשק אותו, כדי שגם הכנסת, כשהיא מחליטה ברוב קולות לאשר הסכם שלום, לא תוכל לקדם אותו, כדי שגם הממשלה שתרצה שלום, אם תהיה ממשלה שתרצה שלום, לא תוכל לעשות כאן שלום. הצעת החוק שדורשת משאל עם רק במצב של הסכם שלום היא הצעה מסוכנת, היא הצעה מוטעית, היא הצעה שמנוגדת לשיטת המשטר הפרלמנטרי בישראל.

עמיתי חברי הכנסת, אם כבר משאל עם, למה לא לעשות משאל עם על מלחמה? מה יש, שלום יותר מסוכן ממלחמה?

במלחמה,

אדוני היושב-ראש, שאנשים נהרגים, נכון. יש נזקים. אז אולי נעשה משאל עם לפני מלחמה.

ואם כבר משאל עם, למה לא לעשות משאל עם כשבונים התנחלויות ומונעים בעצם בכוח, מיעוט כופה את עמדתו כדי למנוע בכוח הסדר שלום באזור הזה? למה לא לעשות משאל עם על בניית ההתנחלויות? למה לא לעשות משאל עם על תקצוב התנחלויות? אדוני היושב-ראש, הרי ההתנחלויות חיות על צינור חמצן שמדינת ישראל מספקת להן. אם התקציבים להתנחלויות ייפסקו, אם ההעדפה המופקרת של ההתנחלויות תיפסק, מחר ההתנחלויות נסגרות. ההתנחלויות לא מחזיקות את עצמן מבחינה כלכלית, לא מחזיקות את עצמן מבחינה חברתית, אז למה לא להציע לאשר את הסוגיה הזאת, שהיא במחלוקת כבדה בחברה הישראלית, סוגיית ההתנחלויות, סוגיית תקצוב ההתנחלויות, סוגיית העדפת ההתנחלויות, למה לא לאשר את השאלות האלה במשאל עם? ולמה לא לאשר במשאל עם, אדוני היושב-ראש, שאלות של דת ומדינה? מה יש, אין מחלוקת בשאלות של דת ומדינה? רק השלום מפחיד אתכם? רק סכנת השלום מסכנת את הממשלה הזאת? הרי יש לכם עוד דברים שמסכנים אתכם. למה רק מהשלום אתם פוחדים? למה רק את השלום אתם מציעים לסנדל? למה רק את השלום אתם רוצים למנוע? אדוני היושב-ראש, אני קורא לכנסת להתנגד להצעת החוק הזאת. אני קורא לכנסת להתנגד להצעת חוק-יסוד: משאל עם שהיום הונחה של שולחן הכנסת ותגיע אלינו בעוד כמה שבועות. אנחנו צריכים להעביר לציבור בישראל מסר הפוך: הכנסת מעוניינת בשלום, הכנסת תפעל למען שלום. ואם יהיה בכנסת רוב למען שלום, הרוב הזה יוכל גם לעשות שלום. דינה של כנסת שאיננה מסוגלת לעשות שלום, תודה רבה. ויכולה רק לאשר התנחלויות ומלחמות, תודה רבה. הוא ללכת הביתה. תודה רבה.

אנחנו עוברים להצבעה. אדוני היושב-ראש, אני לא יכול לנמק התנגדות? נכון. ההצעה להעביר את הצעת חוק סדרי השלטון והמשפט (ביטול החלת המשפט,

יום שבתון), התשע"ד 2013, לדיון מוקדם בוועדה שתקבע ועדת הכנסת נתקבלה. בעד, 29, 22 מתנגדים, אין נמנעים. חברת הכנסת גילה גמליאל ביקשה להודיע שהיא בעד, לפרוטוקול. ההצעה עברה, והיא תעבור להמשך דיון בוועדת החוקה, חוק ומשפט. העבודה והרווחה.

אז נכריע בוועדת הכנסת. ועדת המדע.

הוועדה לביעור נגע הסמים. הוועדה לנגע הסמים. אנחנו נכריע בין ארבעתן. הצעת חוק הרבנות הראשית לישראל (תיקון, הסרת הרב הצבאי הראשי וסגנו מהאספה הבוחרת), של חבר כנסת אלעזר שטרן, בתמיכת הממשלה. בבקשה, אדוני מגלה היום חריצות. רוצים להספיק הכול לפני

אדוני, בבקשה. אדוני היושב-ראש, שרים, עמיתי חברי הכנסת, הצעת החוק הזאת, הלוואי שלא הייתה צריכה להיות מוגשת. היא מוגשת משתי סיבות שחוברות להן יחדיו. הסיבה הראשונה היא סיבה דמוקרטית, והסיבה השנייה, לצערי הרב, היא סיבה של תרבות פוליטית שקיימת במקומותינו. הסיבה הדמוקרטית היא שהבחירות לרבנות הראשית לישראל הן על-ידי אנשים פוליטיים. הנוכחות של קצינים לובשי מדים שם, בהקשר הזה של הרב הצבאי הראשי וסגנו, שמים קצינים לובשי מדים במקום שלא יאה להם להיות בו. אני לא מכיר שום דוגמה אחרת של קצין לובש מדים שמשתתף באירוע פוליטי שבוחרים בו 150 פוליטיקאים. אם אני רק אביא לציטוט את מה שאמר הרב הצבאי הנוכחי בתיאור מה שעבר עליו בבחירות האחרונות, מבחינת הלחצים שהופעלו, יש הרבה שמסוגלים לעמוד בכאלה לחצים? מסע הלחצים שהופעל הרבה יותר קשה מטיסה, על כל המשתמע מכך, ואומר את זה טייס. אם אתם רוצים יותר מזה, אני אמשיך ואומר, תמשיך.

שהבחירות לרבנות, לצערי הרב, זה עניין של דיל פוליטי או דילים פוליטיים מלוכלכים. האם נכון לחשוף לדברים האלה קצינים לובשי מדים?

חושב, סליחה,

אני חושב שהדברים האלה, כקצין חינוך, כמפקד אכ"א. אני מבקש שלא להפריע. אני חושב, זה חוק אישי, אני מבקש שלא להפריע.

אני קורא אותך לסדר פעם ראשונה. הוא לא מקשיב למה שהרב פרץ אמר, אבל אני לא מתעסק בכל הבעיות של כל חבר כנסת. זה חוק אישי של חבר הכנסת שטרן נגד הרב פרץ. שמעתי אותך. אני לא קורא אותך לסדר פעם שנייה. למה? נתתי לו,

תודה רבה.

בבקשה, אדוני. אני אצטט עוד הפעם: הרב הראשי, הרב רפי פרץ, אמר ביותר ממקום אחד, שבמסע הבחירות לרבנות הראשית הופעל עליו לחץ כבד יותר משחווה בעת שירותו כטייס. זו תוצאה של תרבות פוליטית, שיכול להיות שהייתה יכולה לכבד רבנים כשהם לובשי מדים ולהבין,

אני לא מתאם אתו חוקים, להבדיל מכם. סליחה? אני לא שומע. הרב רפי פרץ ביקש ממך להגיד שזה, אני אגיד ככה: אני לא עובד אצל קצינים בצבא, איזה הצעות להגיש ואיזה לא, אבל הרב רפי פרץ,

שאלת, תן לו להמשיך. אפשר ככה לשאול. אמרתי כבר, לא רק הרב רפי פרץ. כיוון שאני לא רוצה לדבר בשמות של קצינים, זה חלק מהבעיה.

אמרו לי שמערכת הלחצים, טלפונים, פגישות, שהם נדרשו אליה לקראת הבחירות לרבנות הראשית עם אנשים מחוץ לצבא, הייתה מערכת שהרב רפי פרץ אמר: לחצים יותר גדולים מאשר בטיסה, ורב אחר אמר לי, יותר טוב שאני לא אצטט את המילים האלה כאן, זאת הבעיה. אבל אני מתפלא באמת שמי שמבין מה זו דמוקרטיה ומי שמבין את מעמדם של לובשי המדים, שאנחנו כל כך רוצים לשמור, לא מבין. בכנסת הזאת יש חוק צינון של שלוש שנים, כיוון שרוצים להפריד בין יכולת פוליטית ללבישת מדים בהקשר הזה. אז אם יש צינון של שלוש שנים, אנחנו רוצים שלובש מדים יבוא לתוך מקום,

אישיות בכירה אחרת אמרה לי, שעם כל הניסיון הפוליטי שלה היא עוד לא ראתה מערכת כל כך מלוכלכת פוליטית כמו הבחירות לרבנות הראשית. האם אנחנו רוצים שקציני צה"ל יהיו שותפים בדבר הזה? אני כמובן לא רוצה. אני רוצה להגיד לכם משהו שאנשים לא יודעים: זה לא רק פעם בשבע או בעשר שנים, זה כל פעם שיש בחירות למועצת הרבנות. אני אומר לכם שגם שר או אישיות בכירה, גם מהבית היהודי, אני אומר את זה כאן, חבר הכנסת יוני שטבון, אמר לי שבבחירות למועצת הרבנות יש דיל פוליטי, זאת אומרת, יש דיל פוליטי שאנחנו מכניסים לתוכו לובשי מדים. זה מה שאנחנו רוצים, דווקא מי שדוגל במדינה יהודית דמוקרטית? אני חושב שהדברים האלה ברורים. יש לי הסכמה עם הרב בן-דהן שיש חשיבות לכך שאנשים שיודעים מה זו רבנות צבאית יהיו בגוף הבוחר הזה, לכן האנשים שיוחלפו יהיו אנשים שהם בוגרי הרבנות הצבאית הראשית. הרב בן-דהן אומר: מדרגת אלוף-משנה ומעלה, וזה כמובן מקובל עלי. והדבר האחרון, פעם שאנחנו, מה, אנחנו במבצע צבאי?

אבל אנחנו לא רוצים חיילים בפוליטיקה, זה הכול.

והדבר האחרון שאני מוכרח לומר פה, שהכנסת הזאת כבר אישרה בטרומית גם הוספת אנשים לגוף הבוחר של הרבנות, דבר שהיה פותח את כל ההרכב הזה. אני מניח שבפתיחה נכונה של ההרכב הזה היינו פותרים גם את הנושא של לובשי מדים בגוף הבוחר. אני מקווה שהדברים האלה עוד ייעשו. המשך החוק הוא בתיאום בין משרד המשפטים, ועדת הפנים, למשרד הביטחון.

החוק יעבור להמשך טיפול בוועדת החוקה או בוועדת הפנים. תודה רבה. אדוני היושב-ראש, סגן השר בן-דהן, בבקשה.

וביטחון.

עוד לא העברנו. רק אמרתי מה אמרה היועצת המשפטית. אדוני היושב-ראש, שרים, חברי הכנסת, אני רוצה בפתח דברי לומר שאני אינני מטיל שום ספק ביושרו של הרב הראשי הצבאי לצה"ל ולא בסגנו. אני בטוח שהם פועלים על-פי כללי האתיקה והכללים המחייבים את הצבא, אני בטוח שהם לא מעורבים בשום דיל פוליטי. אם רוצים ניקיון,

אבל לא צריך בדרך גם לשפוך זבל או האשמות שאף אחד לא ראה אותן ולא מכיר אותן ואני חושב שהן לא נכונות. ולכן קודם כול אני אומר את הדברים בצורה הברורה: אני בטוח בניקיון כפיהם הן של הרב הראשי של צה"ל והן של סגנו. מנגד, ועדת השרים לחקיקה אישרה את הצעת החוק הזאת. אני רק מבקש, כדי שמקומם של הרבנים הצבאיים בגוף הבוחר של הרבנים הראשיים לישראל וחברי מועצת הרבנות הראשית, שהוא מקום חשוב, הוא קול חשוב, הרבנות הצבאית מביאה את הקול המיוחד שלה במסגרת הגוף הבוחר, ולכן בתיקון לחוק ייכתב שהשר לשירותי דת, באישור הממשלה, יצרף לגוף הבוחר שני רבנים צבאיים במילואים, בדרגת אלוף-משנה ומעלה, כדי שהקול של הרבנות הצבאית יישמע בבחירות הן לרבנים הראשיים והן לחברי מועצת הרבנות הראשית. בהסתייגות הזאת אנחנו תומכים בחוק.

אני מציע שהוא יעבור לוועדת הפנים, שעוסקת ברבנים וברבנויות. תודה רבה. חבר הכנסת גפני. חבר הכנסת גפני, בבקשה,

חבר הכנסת גפני מבקש להתנגד. אדוני היושב-ראש, גם בחוק הקודם ביקשתי להתנגד אבל איחרתי את המועד. הסתכלתי אחרי זה על ההצבעה, על חוק משאל עם, שיהיה יום שבתון, הסתכלתי על הצבעתו של שר האוצר, הייתי בטוח שהוא יצביע נגד, מכיוון שזה גם לסנדל את השלום וגם לקחת כסף מהמשק, הרי יום שבתון זה כסף. הייתי בטוח שהוא יתנגד,

הוא הצביע בעד. זאת אומרת, הוא לא בעד השלום ולא בעד חיסכון בכסף. לגבי החוק של חבר הכנסת אלעזר שטרן, שלזה עליתי ופה לא איחרתי את המועד, אני לא מתווכח אתך, חבר הכנסת שטרן, לא שומעים.

אני לא מתווכח, דבר עוד הפעם, לא שמענו. לגבי שר האוצר? אמרתי שהייתי בטוח ששר האוצר בחוק הקודם יצביע נגד, בגלל שתי סיבות:

חוק משאל עם הוא סנדול השלום, והוא מדבר כל הזמן בעד השלום,

הוא גם בזבוז כסף של המשק. זה הרבה מאוד כסף, יום שבתון. הייתי בטוח שהוא יצביע נגד, ולהפתעתי הוא הצביע בעד. חבר הכנסת אלעזר שטרן, מוזס, שמעת או שלא שמעת? שמענו.

רק שזה לא יהיה על חשבוני בגלל הרמקול.

חבר הכנסת אלעזר שטרן, אני לא מתווכח אתך אם הרב הראשי הצבאי וסגנו, אם הם צריכים להיות בגוף הבוחר, כן או לא, אבל, הערה לפני שאני מנמק את ההתנגדות. אתה אומר שבמועצת הרבנות, בגוף הבוחר, שמעת שיש דיל פוליטי.

מכיוון שאני לא מכיר את כל המערכות במדינה, לא שמעתי שבצבא יש דיל פוליטי. פרשת הרפז וכל מה שנלווה לעניין, לא שמעתי שם, שמעת רק על מועצת הרבנות ועל הגוף הבוחר. בצבא אין דיל פוליטי. יפה,

אז יכול להיות שאנחנו מדברים על מדינה אחרת. אבל אני רוצה להגיד לך, חבר הכנסת שטרן,

בעיקר בנושאים האלה, אבל לא רק, אתה אומר: מה שהיה פעם, בוא קודם כול נשנה. יש פה כלל, בכנסת, שאומרים: בואו לא נבעט במה שעשו המייסדים, הקודמים, שהיו בתחילת הדרך.

אני לא חסיד של זה, אני גם בעד שינויים, אבל שיהיה נורמלי. יש גוף בוחר, של הרבנים הראשיים, של מועצת הרבנות, שנמצאים שם מכל הגוונים, מכל הזרמים. יש שם באמת יותר אנשים דתיים, כי בכל אופן זה גוף של רבנים ראשיים, מועצת רבנות, אבל יש שם ראשי ערים, יש שם כל המערכות הציבוריות שנמצאות במדינה, שכשבוחרים מישהו שהוא רב ראשי, שזה לא בבחירות כלליות, וזה לא בכנסת, בקלפי, יש גוף בוחר. עכשיו אתה בא ואתה אומר: בוא נוציא שניים, אבל את זה אתה אומר לא רק כשאתה דן בנושא עצמו, הרי כבר אמרת הרבה דברים כדי לשנות את זה. אני מוכן לתמוך בך, ובתנאי שתעלה כאן ותגיד שאתה לא משנה את הגוף הבוחר, חוץ מהוצאת הרב הראשי הצבאי וסגנו אתה לא מוציא, בקדנציה הנוכחית לפחות, אתה לא משנה את הגוף הבוחר. אחרת אני רואה בזה תהליך שאתה רוצה בכלל משהו אחר לגמרי, שאתה לא אומר לנו מהו. נא לסיים.

אני אומר לך, לטעמי, צריך את הרב הצבאי הראשי, צריך את סגנו, כי עוסקים בנושאים הלכתיים שנוגעים ודאי לצבא, יש גם בחקיקה קשר בין הרב הצבאי הראשי לבין הרב הראשי האזרחי, יש קשר גם בחוקים, ואתה יודע את זה. אבל אהבתי מאוד שגילית שיש דיל פוליטי בגוף הבוחר, לא ידעת שיש דילים פוליטיים בצבא, אדוני ראש אכ"א לשעבר. תודה רבה. אנחנו עוברים להצבעה.

להצביע. ההצעה להעביר את הצעת חוק הרבנות הראשית לישראל (תיקון, הסרת הרב הצבאי הראשי וסגנו מהאספה הבוחרת), התשע"ד

38 בעד, 12 מתנגדים, נמנע אחד.

להעביר להמשך דיון בוועדת החוקה, חוק ומשפט. ועדת העבודה והרווחה. עבודה ורווחה, שהיא ועדה מאוד מעניינת. ועדת הפנים. ביקורת. חוץ וביטחון. חוץ וביטחון, אתה צודק, נכון. יוגב, אתה רוצה להעביר את זה לאיזשהו מקום? הכנסת. ועדת הכנסת תכריע. תודה רבה. אנחנו עוברים להצעה הבאה: הצעת חוק תאגידים לניהול משותף של זכויות יוצרים ומבצעים. חבר הכנסת עמרם מצנע, הנמקה מהמקום, בבקשה. מכובדי היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, הצעת החוק באה להתיר התאגדותה של חברת תמלוגים של יוצרים ומבצעים. הצעת החוק הזאת מבקשת להתיר הקמת תאגיד כזה, שישמור על זכויותיהם של היוצרים והאמנים, דבר שקיים ברוב מדינות המערב, ולא קיים אצלנו, והוא חשוב מאוד כדי לשמור על זכויותיהם של היוצרים והאמנים.

אני מודה לך. מי עונה? חבר הכנסת מאיר כהן, בבקשה, במקום שרת הבריאות.

אין תשובת ממשלה בלאו הכי, ההנמקה מהמקום. אנחנו עוברים להצבעה. ההצעה להעביר את הצעת חוק תאגידים לניהול משותף של זכויות יוצרים ומבצעים, התשע"ד 2014, לדיון מוקדם בוועדה שתקבע ועדת הכנסת נתקבלה. לימור, הצבענו כבר. חבר הכנסת מאיר שטרית, אני, לפנים משורת הדין, לפנים משורת הדין, בואי, לימור, השרה לבנת, אני עוצר את הדיון למענך, את רוצה לענות או לא? בבקשה להוסיף אותנו. חברי הכנסת נחמן שי וברוורמן הצביעו בעד, לפרוטוקול. חברת הכנסת תמר זנדברג. שטרית, הודעתי פעמיים. השרה לבנת, אני מבקש.

בגלל חשיבות הנושא אני מאפשר לשרה, לפנים משורת הדין, לענות לך לאחר תום ההצבעה. בבקשה. תודה רבה, אדוני היושב-ראש, אני מתנצלת, כאן הייתה איזה תקלה, ואני ישבתי כאן, מחוץ למליאה, אבל לא הודיעו לי. ולכן אני מאפשר לך. בבקשה. הצעת החוק של חבר הכנסת מצנע וחברי כנסת נוספים היא הצעת חוק חשובה ביותר, ולכן גם הממשלה תמכה בה, ועדת שרים לחקיקה, כמובן, וגם אני תומכת בה מאוד. אני רוצה להזכיר כאן שאני פניתי במכתב לממונה על ההגבלים העסקיים עוד בסוף דצמבר 2013. במכתב הזה אני כתבתי לממונה על ההגבלים העסקיים שהיצירה הקולנועית והטלוויזיונית זוכה לחשיפה ולהשפעה חסרות תקדים, וחשיבותה של היצירה הקולנועית והטלוויזיונית ניכרת מאוד, ומספרת את הסיפור הישראלי, את התרבות הישראלית. חשוב מאוד שהיוצרים, הכותבים, לא יצטרכו ללכת וללקט את הפרוטות שהם מרוויחים אחת לאחת, ממקום למקום, אלא יוכלו להיות מאוגדים בגוף אחד שיעשה את העבודה הזאת עבורם. קשה להבין את העמדה של הממונה על ההגבלים, אשר איננו רואה לנכון להתיר להם להיות מאוגדים כהגבל עסקי, באופן חריג, הגבל עסקי מוכר. ולכן, אני אקצר, כי אנחנו באמת אחרי הצבעה, ולכן אני תומכת בהצעת החוק הזאת, הממשלה תומכת בהצעת החוק, ובלית ברירה, כי יכול להיות שאלמלא ההתנגדות של הממונה על ההגבלים העסקיים לא היינו צריכים את הצעת החוק, אבל הצעת החוק הזאת נדרשת בעת הזאת, היא הצעת חוק נכונה ובמקומה, ואנחנו צריכים כולנו לתמוך,

ביכולת של היוצרים כולם להתאגד, ביכולת של היוצרים כולם לקבל את המעט שאנחנו יכולים לסייע להם ביצירתם.

אני מודה לך, גברתי השרה. הצעת החוק עברה. חינוך. ועדת חינוך, ועדת כלכלה. השרה לבנת הצביעה בעד, לפרוטוקול. ועדת הכנסת תכריע בין ועדת חינוך לוועדת כלכלה. הצעת חוק הכניסה לישראל (תיקון, החמרת הענישה על מסייעים לשוהים בלתי חוקיים). חבר הכנסת יוגב, בתמיכת הממשלה. חבר הכנסת יוגב, האם אדוני רוצה לענות? חבר הכנסת עיסאווי פריג' ביקש להתנגד. נרשמת. ברשות היושב-ראש,

חברי חברי הכנסת, האורחים,

הצעת החוק להחמרת הענישה על מסייעים לשוהים בלתי חוקיים באה לתת עוד כלים למערכות הביטחון, ביטחון הפנים והמשפט להתמודד עם התופעה של שוהים בלתי חוקיים והסיכון שבחלק מהם לאזרחי ישראל. בתחומי הקו הירוק עובדים כיום כ-50,000 פלסטינים בהיתר, ונוסף על כך, לפי נתונים עדכניים, עוד כ-50,000 שוהים בלתי חוקיים נכנסים לתחומי הקו הירוק בדרכים שונות, וחלק מהם מהווים סיכון ביטחוני של ממש. רק בשנה האחרונה בוצעו שלוש רציחות של יהודים בידי שוהים בלתי חוקיים: רצח רבש"צ שערי-תקווה ליאור פרחי, זיכרונו לברכה, רצח החייל תומר חזן, שעבד במסעדה בבת-ים ונחטף על-ידי שוהה בלתי חוקי ונרצח, רצח החייל עדן אטיאס, זיכרונו לברכה, שנרצח על-ידי פלסטיני שוהה בלתי חוקי באוטובוס בעפולה. גם המטען שהתפוצץ באוטובוס בתל-אביב בשנה שעברה הונח בידי שוהה בלתי חוקי. מערכות הביטחון, המשטרה, עושות מאמצים לאשר יותר פועלים באופן חוקי, וכך ראוי שיהיה, ולהילחם באלה המהווים סיכון ביטחוני לאזרחי ישראל, אך האכיפה קשה. מטרת החוק ומהותו כאמור לתת כלי נוסף בידי מערכת הביטחון, מערכת ביטחון הפנים ומערכת המשפט לאכוף את איסור שהייתם של הפלסטינים השוהים באופן בלתי חוקי בישראל ומהווים בכך סיכון לאזרחי ישראל, וזאת על-ידי החמרת הענישה על המסיעים אותם, על המעסיקים אותם והמלינים אותם, שעושים מכך רווחים כספיים גדולים ומסכנים בכך את אזרחי ישראל. החמרת הענישה מעוון לפשע תיתן כאמור עוד כלי עבודה בידי מערכות הביטחון, המשטרה והמשפט ותסייע לצמצם את התופעה, ובכך אפילו למנוע, לא עלינו, את הרצח הבא. אני מבקש להודות לשר לביטחון פנים, לשר הפנים וליתר השרים שתמכו בהצעת החוק בוועדת השרים, וכן לעורכי-הדין עידן אבוהב וגיל ברינגר, שעזרו בניסוח ההצעה. זו אחריותנו למען ההגנה על אזרחינו.

תודה רבה. חבר הכנסת השר אהרונוביץ ישיב בשם הממשלה במקום שר הפנים. בבקשה, אדוני השר.

היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, הצעת החוק שבנדון עניינה החמרת הענישה כלפי מעסיקים, מלינים ומסיעים של שוהים בלתי חוקיים תושבי האזור. התיקון מתייחס לסעיף 12א לחוק הכניסה לישראל, התשי"ב 1952, להלן: החוק, אשר קובע עבירות פליליות הנאכפות על-ידי משטרת ישראל בגין העסקה, הלנה והסעה של שוהים בלתי חוקיים תושבי האזור. הצעת החוק שבנדון מציעה לקבוע הכפלה של עונשי המקסימום הקבועים כיום בחוק משנתיים לארבע שנות מאסר, וכן הגדלת הקנס שניתן להטיל בעבירות שעונשן מעל לשלוש שנים לפי חוק העונשין, ובכך להגדיל את הקנס פי-שלושה מהקבוע כיום.

מוצע כי ככל שניתנה תמורה להלנת תושב אזור השוהה בישראל שלא כדין, יורה בית-המשפט על חילוט התמורה, וכן החלת העבירות אף על מי שהשאיר את הרכב ששימש כדי לאפשר כניסה או שהייה שלא כדין בצד הדרך באופן שמסייע להיכנס לישראל שלא כדין. כאמור בדברי ההסבר להצעת החוק, הטעם העומד בבסיס ההצעה להחמיר את הענישה נובע מהקושי הקיים לאכוף מניעת כניסה ושהייה של שוהים בלתי חוקיים תושבי האזור לישראל, וכן מהקושי במניעת כניסה חוזרת של מי שהוצא מישראל לאזור. לפיכך יש לפעול למניעת התופעה באמצעות הגברת ההרתעה נגד המסייעים לה בדרך של החמרת הענישה נגדם. כאמור בדברי ההסבר, תופעת השוהים הבלתי-חוקיים תושבי האזור בישראל, מהווה בראש ובראשונה סכנה ביטחונית חמורה, וכן פגיעה כלכלית בעובדים בישראל. יש טעם בהצעת חוק זו מאחר שהחמרת הענישה, בכוחה להתמודד עם התופעה של הסעת שוהים בלתי חוקיים וליצור הרתעה נוספת כנגד אלה הפועלים בניגוד לחוק. ועדת השרים תמכה בהצעת החוק, ולכן אבקש את תמיכת הכנסת. אני מודה לך, אדוני השר. מבקש מכם להתנגד, חבר הכנסת עיסאווי פריג'. עד שלוש דקות. אדוני היושב-ראש, מכובדי השרים, חברים, שמענו, הפנמנו, ראינו, הקשבנו. דאגת המציעים, ובראשם חבר הכנסת יוגב, לביטחוננו ולביטחון כל אזרחי מדינת ישראל, אני שואל את עצמי שאלה. אני קורא את דברי ההסבר, לפני שאני אתייחס לזה לעומק. מערכת הביטחון וגורמים בכירים במשרד לביטחון הפנים אמרו כי אין בידם מספיק כלים לאכוף מניעת כניסה ושהייה של השוהים הבלתי-חוקיים בתחומי הקו הירוק. אני שואל את אדוני שר הפנים ואת כל מציעי החוק הזה: האם הכלים שעומדים לרשותכם, שנתיים וקנס כספי, מנוצלים במלואם? מהבדיקה הראשונית שעשיתי במשרד לביטחון פנים, עוצמת העונש של שנתיים והקנס הכספי הקודם לא מנוצלים ולא מגיעים לניצולם. ואתם באים לכאן בצורה ממש בריונית להביא להכפלה. בשביל מה? חוק הצהרתי? לאן אתם רוצים להגיע? יפה, הפנמנו את דאגתכם לאזרחי המדינה. אבל יש חוק קיים, ואתם לא מנצלים אותו.

עמדתם כאן והצהרתם: הנה, אנחנו דואגים לביטחון אזרחי המדינה? האזרחים שמעו אתכם. אבל תאכל מה שיש לך קודם. אתה רוצה עוד להוסיף ועוד להוסיף? אנשים נכנסים לפרנסתם. במקום שנחשוב איך לדאוג לשמור את זכויותיהם של מי שנכנסים למדינה, אתה חושב רק בענישה, בהחמרה. היה עוון, עכשיו פשע, והשלב הבא: תלייה. זה התהליך. בינתיים יש לך חוק בידיים שאתה לא מנצל כלום ממנו, 10% אתה לא מנצל. אני שואל, אדוני השר, החוק הקיים של שנתיים מאסר והקנס המקורי הקיים, איך מערכת המשפט ומשטרת ישראל מתמודדות אתו? כמה אנשים קיבלו מאסר של שנה ושנה וחצי? כמעט אין, בודדים. ואתם באים לכאן ומתהדרים, ורוצים להציע חוק להעלות משנתיים לארבע, ובעוד מושב נגיע לשמונה? אתם צוחקים לא על הציבור, אתם חולמים. אתם חיים במציאות משלכם, שלא מתאימה למציאות הזאת. תתחילו לחשוב במונחים הומניים, מונחים, של איך אנחנו צריכים לפטור את עצמנו מהכיבוש. אתה כובש אנשים שאין להם פרנסה, שרוצים לאכול, ואתה רוצה, אדוני היושב-ראש, שלוש דקות, להציע הצעה כזאת.

נא לסיים. פונה לחברים: די, די, די עם חוקים הצהרתיים, תודה רבה. שמטרתם רק להפגין כמה אני לא חי את המציאות שלי. תודה לך, אדוני.

אנחנו עוברים להצבעה. ועדת הפנים. ההצעה להעביר את הצעת חוק הכניסה לישראל (תיקון, החמרת הענישה על מסייעים לשוהים בלתי חוקיים), התשע"ד 2013, לדיון מוקדם בוועדה שתקבע ועדת הכנסת נתקבלה. בעד, 47, 14 מתנגדים. ההצעה עובדת להמשך

אומר לי נאזם: גם מסעוד גנאים ביקש, וגם זהבה. מי שתוך כדי מרים את היד, לא. מייד אחרי שהצבענו הוא אמר. חבר הכנסת אוחיון, בבקשה. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, חברי הכנסת מהיחדה וחברי הכנסת מהנגדה, הצעת החוק שלפנינו, לחנך לערך של מדינת ישראל כמדינת הלאום היהודי, באה לתת מענה על אמירות המעלות פקפוקים, תהיות, שנשמעות לאחרונה לגבי זהותה הבלעדית של מדינת ישראל כמדינת הלאום היהודי. יתרה מכך, סוגיית ההגדרה של מדינת ישראל וזהותה מציגה מתקפה מבית ומחוץ, שהיא למעשה דה-לגיטימציה למדינת ישראל כמדינת העם היהודי. לפיכך, כנסת ישראל, במסגרת חוק חינוך ממלכתי, צריכה לומר אמירה ברורה במסגרת מטרות החינוך המהוות הנחיה למערכת החינוך כולה, והאמירה היא שעל מערכת החינוך לחנך לחיזוק הערך של מדינת ישראל כמדינת הלאום היהודי. ואכן, לפי סקר שפורסם לאחרונה: 76% מההורים רואים את תפקידו המרכזי של בית-הספר בחינוך לערכים. אתה, מורה, אתה רוצה להגן עליהם. כבוד המורה, איזו בושה. כשמורים שואלים במסגרת אחד הדיונים בוועדת החינוך, ואני מבקש לצטט: כשאנו,

נתקלים בשאלות ערכיות, אנו פונים לחוק חינוך ממלכתי, לסעיפי מטרות החינוך, שבו אתם, המחוקקים, קבעתם את הערכים שאנחנו צריכים להעביר לתלמידים בכיתה. זהו מקומכם, אומרים המורים. ועל כן, הנה התשובה הברורה, בחקיקה שלנו היום. אני מבקש,

לצטט ולהזכיר לאלה שאולי שכחו מה אמרו מנהיגים, לאו דווקא ממחנות הימין, אלא אולי מנהיגים שבולטים בעיקר במחנות השמאל.

ברל כצנלסון: הזכויות של עם ישראל על ארץ-ישראל אינן עניין של דמוקרטיה. הזכויות שלנו כתובות בספר הספרים, וזוהי זכות אנושית כבירה שעומדת מעל תורות של סוציאליסטים, ליברלים ושמרנים. אוסיף גם מדבריו של דוד בן-גוריון: זוהי זכות האומה היהודית לדורותיה, זכות שאיננה ניתנת להפקעה. זכותנו על הארץ כולה קיימת ועומדת לעד. בימים אלה אנחנו גם עדים למסע של מניפולציה, של אלה המשתמשים במושג "מדינת כל אזרחיה", ואני מבקש להביא מדבריו של פרופסור אשר כהן, יושב-ראש ועדת המקצוע באזרחות, שטרח ובדק איך נולד המושג "מדינת כל אזרחיה".

הוא מגלה שבספרות המקצועית מוזכר המושג 650 פעם. 650 פעם, בהקשרים מקצועיים בין-לאומיים, זה למעשה כלום. זה איננו מייצג, ואתה מצפה בוודאי לציטוטים בקנה-מידה של עשרות אלפים. יתרה מזו, 90% מן הציטוטים הללו קשורים למדינת ישראל בלבד. במילים אחרות, זו המצאה מקומית, המצאה מתוך מחנות פנימיים, שממציאים מושג שנקרא "מדינת כל אזרחיה" אלה שבאמת רוצים לקעקע את הקשר, את הזיקה, זאת התשובה שלי, ההסבר שלי.

הצעת החוק שלנו, יש בה אמירה ברורה גם לאלה הרוצים לכרסם בזכותו של העם היהודי על מדינת ישראל, אבל בעיקר יאמר המחוקק את דברו למורים, למחנכים בשטח, אלה שעושים את מלאכתם ועוקבים אחרי מטרות החינוך כפי שהמחוקק קבע: לחנך לערך של מדינת ישראל כמדינת הלאום היהודי. על כן אני מבקש את תמיכתכם בהצעת החוק.

תודה רבה.

סגן השר אבי וורצמן. אדוני היושב-ראש, חברי השרים וחברי הכנסת, שלום לכולכם, הצעת החוק נדונה בוועדת שרים לענייני חקיקה בישיבתה ביום ראשון האחרון, 9 בפברואר 2014, ואושרה כפוף להסכמה ולתיאום הנוסח עם משרד החינוך. הצעת החוק מבקשת להוסיף לסעיף 2(4) לחוק חינוך ממלכתי את המילים: "לחנך לחיזוק הערך של מדינת ישראל כמדינת הלאום היהודי", באופן שסעיף 2(4) לחוק חינוך ממלכתי אחרי התיקון ייראה כך: "ללמד את תורת ישראל, תולדות העם היהודי, מורשת ישראל והמסורת היהודית, לחנך לחיזוק הערך של מדינת ישראל כמדינת הלאום היהודי, להנחיל את תודעת זכר השואה והגבורה, ולחנך לכבדם". התיקון המבוקש למטרות החינוך עולה בקנה אחד עם מטרות החינוך הקיימות כבר כיום, אז למה צריך חוק שכבר

סעיף 2(2) לחוק חינוך ממלכתי קובע,

כי אחת ממטרות החינוך הממלכתי,

שנייה אחת,

אבל זה נמצא, אז למה צריך חוק? היא להנחיל את העקרונות שבהכרזה על הקמת מדינת ישראל,

ואת ערכיה של מדינת ישראל, אם יש חוק, כמדינה יהודית ודמוקרטית. אז למה צריך חוק? כי אתם מערערים על הדבר הזה.

אם יש כבר חוק, כי אתם מערערים על זה.

כי אתם אולי חושבים שזה אחרת, אז אנחנו רוצים לחזק את העניין. מאחר שקיימת הלימה בין מטרות החינוך כיום לבין התיקון המבוקש, ואנו רואים חשיבות רבה בחיזוק הערך של מדינת ישראל כמדינת הלאום היהודי, אנחנו תומכים בהצעת החוק, לימוד ערבית,

כפוף להסכמה ותיאום הנוסח עם משרד החינוך.

ממש משרד החינוך של מדינת ישראל.

חבר הכנסת עיסאווי פריג', נא לאפשר לו להמשיך. אני רוצה לברך את חבר הכנסת שמעון אוחיון, שאני יודע אישית,

שהתאמץ רבות, אדוני היושב-ראש, מן הסתם תצטרף לברכה,

תברך, תברך. על הצעת החוק, שאולי היום יש מי שלא רואה אותה כדבר טריוויאלי, אבל היא אמורה להיות טריוויאלית לכולם, וכולם צריכים להסכים. סגן השר, זה חשוב לברך. אני ואתה חונכנו בלי שהחוק כפה עלינו, כי אנחנו מאמינים בזה, אבל החוק לא כפה עלינו. יגידו שהאופוזיציה, לאור האמור, ברור מאליו. שישה מיליוני יהודים, אבקש מחברי הכנסת להצטרף לעמדת הממשלה ולתמוך בהצעת החוק בתנאים האמורים בקריאה הטרומית. תודה רבה. תודה רבה. שלושה חברים ביקשו להתנגד: מסעוד גנאים, זהבה גלאון ואייכלר. מסעוד ביקש שעה לפני, בניגוד לתקנון. זהבה גלאון ביקשה מייד עם העלאת הנושא. אייכלר ביקש שעתיים לפני, ועכשיו שב. אני הכרעתי בעד זהבה גלאון. אגב, ההכרעה הזאת קיימת כבר 25 שנים. הצעה לסדר.

אני אתן לך. בניגוד לתקנון. זהבה, יש הצעה לסדר של חבר הכנסת אייכלר. נא לאפשר לחבר אייכלר, שמרגיש מקופח.

אני רוצה להעלות הצעה לסדר. יש פה משהו מאוד מוזר בעניין הזה של ההתנגדות. אומרת מזכירת הכנסת כבר כמה וכמה פעמים, שזה חייב להיות לא לפני הדיון, לא בשעה שמגישים את החוק, אלא בשעה שהשר משיב ומביע את עמדת הממשלה. אני ביקשתי גם לפני שהנושא עלה, אחרי מסעוד גנאים אבל כשכבר הייתה המליאה, ואחר כך הגברת זהבה גלאון ביקשה לפני, היא ביקשה בדרכים ישירות ועקיפות,

נכון, אבל באותו רגע שעלה סגן שר החינוך, אני הייתי היחיד שביקש ממך, וזה על-פי התקנון, שמזכירת הכנסת מתעקשת, אני חושב שהוא לא כל כך הגיוני,

התקנון מחייב. אני מאמין למזכירת הכנסת שזה מה שהתקנון מחייב את הכנסת. רק כאשר השר, ואז אני ביקשתי. אני חושב שהדעה של חברת הכנסת גלאון ושל גנאים מאוד חשובה לחוק הזה, אבל ההיבט שלי לא פחות חשוב, ולכן אני מבקש לאפשר לי לדבר. תודה. שב, תן לחשוב. בבקשה, גברתי. אדוני היושב-ראש, אני רוצה להודות לך,

תודה רבה, אדוני היושב-ראש. אני מודה שאני כבר לא מתפלאת על עוד הצעת חוק של חבר הכנסת אוחיון. פעם זה על השימוש בסמלים הנאציים או בביטויים הנאציים, והיום, זה מה שחסר למערכת החינוך שלנו? עוד חינוך ליהדות אורתודוקסית ולערכים לאומניים? זה מה שחסר לנו? אבל אין לי כבר טענה לחבר הכנסת אוחיון. יש לי טענה לוועדת השרים ההזויה הזאת, שמשבוע לשבוע מתבררת כהזויה. אני שומעת כאן את סגן שר החינוך עולה על הדוכן איפה שר החינוך,

משרד החינוך הודיע שהוא מתנגד להצעת החוק הזאת, ועולה סגן השר ומסביר לנו ומברך את חבר הכנסת אוחיון. מה, הזהות של מדינת ישראל בסכנה? אתם פשוט השתגעתם. אני רוצה להזכיר לכם,

שלפני כמה שבועות חברי לסיעה, חבר הכנסת עיסאווי פריג', הגיש הצעת חוק שביקשה להוסיף שעה שבועית לחינוך נגד גזענות בבתי-הספר. מה אמרה לחבר הכנסת עיסאווי פריג' ועדת השרים לחקיקה? הם אמרו לו: מה פתאום? איזו הצעה זו?

הכנסת תתערב בתכנים חינוכיים דרך חקיקה או באמצעות חקיקה? מה מתברר עכשיו, סגן השר וורצמן? שיש ערכים חינוכיים שבשבילם שוברים את הכלל הזה, שאסרו אותו על חבר הכנסת עיסאווי פריג'.

מלחמה בגזענות היא פחות חשובה מליבוי הגזענות, מדריסת המיעוט? אני רוצה להגיד לכם, חברי חברי הכנסת, הגיע הזמן שתפנימו, הבעיות של הדה-לגיטימציה,

אני מסיימת,

בעיות הדה-לגיטימציה של מדינת ישראל נובעות מכך, אני בכוונה מקצץ לה דקה, נותן לאייכלר. אל תתערבו. בבקשה, גברתי. אדוני היושב-ראש, בעיות הדה-לגיטימציה של מדינת ישראל נובעות מכך שיש כאן מדיניות אנטי-דמוקרטית. מדיניות אנטי דמוקרטית. מדינת ישראל, תתחילו להפנים, היא מדינתו של העם היהודי אבל גם של כל אזרחיה. יש כאן אזרחים שהם לא יהודים. הגיע הזמן שתביאו אותם בחשבון. אנחנו מדינה יהודית ודמוקרטית, תודה. ומה שאתם מבקשים באמצעות הצעת החוק הזאת, למחוק את הערכים הדמוקרטיים של מדינת ישראל. פשוט השתגעתם. ברוח הדמוקרטית, אני מאפשר לך לפנים משורת הדין, דקה מהצד. מסעוד, אני לא מקפח חברים לסיעה. גם אתה תקבל דקה מהצד. אדוני היושב-ראש, בבקשה. כתוב: "אין אדם מנחיל שקר לבניו". בחוק הזה כתוב: "לחנך לחיזוק הערך של מדינת ישראל כמדינת הלאום היהודי". לא כתוב "כמדינה יהודית", לא "כמדינת היהודים", אלא "כמדינת הלאום", ואין דבר כזה לאום יהודי בלי דת ישראל. הדת היהודית קובעת שמי שנולד לאם יהודייה או שקיבל על עצמו את הדת היהודית והתגייר,

הוא יהודי. ולכן, כאשר התורה אומרת: "הסכת ושמע ישראל, היום הזה נהיית לעם,

לה' אלוקיך. ושמעת בקול ה' אלוקיך ועשית את מצותו ואת חקיו אשר אנכי מצוך היום" תודה רבה. זה הבסיס היחיד לקיומו של עם ישראל. אין לאום, תודה. ישראלי, וכאשר שרת המשפטים רוצה דווקא "מדינת הלאום של העם היהודי", ולא המדינה היהודית,

זה שקר, ואסור להנחיל שקר לבנים, תודה רבה.

חבר הכנסת מסעוד גנאים, דקה מהצד.

אדוני היושב-ראש, משרד החינוך פה פועל, לא יודע, בניגוד, כאשר הוא אומר: בחקיקה אני לא רוצה לכפות תוכנית חינוכית על מערכת החינוך, ועכשיו הוא מקבל את הצעת החוק הזאת.

2. אני חושב שמערכת החינוך לא זקוקה לעוד ייהוד, כי היא מיוהדת כבר. היא זקוקה ליותר דמוקרטיה וחופש וחינוך לפלורליזם וקבלת האחר. תודה. אני מודה לך. אולי תאפשר לנו להצביע?

אפשר להצביע. הצבעה. מי שבעד, בעיה שלו, מי שנגד, נגד. ההצעה להעביר את הצעת חוק חינוך ממלכתי (תיקון, מטרות החינוך),

בעד 35, 20 מתנגדים, שני נמנעים. הוחלט להעביר את ההצעה להמשך דיון בוועדת החינוך. כבודה של מפלגת העבודה. הודעה לסגן מזכירת הכנסת. ברשות יושב-ראש הישיבה, הנני מתכבד להודיעכם, כי הונחו היום על שולחן הכנסת, לקריאה שנייה ולקריאה שלישית: הצעת חוק פיקוח אלקטרוני על משוחררים בערובה ומשוחררים על-תנאי ממאסר (הוראת שעה) (תיקון מס' 4), התשע"ד 2014, שהחזירה ועדת המדע והטכנולוגיה. תשובת שר החינוך שי פירון על מסקנות ועדת החינוך, התרבות והספורט בעקבות דיון מהיר בהצעה של חברי הכנסת מאיר שטרית, יחיאל חיליק בר, גילה גמליאל ועיסאווי פריג' בנושא: אי-ציות לחוזר מנכ"ל, מכירת מזון ושתייה לא בריאים בבתי-הספר.

תודה רבה. נשיא הפרלמנט האירופי,

הפרלמנט האירופי על איזו הצעת חוק הכנסת הזאת הצביעה עכשיו. אני סומך עלייך. אנחנו מבקשים להתכבד להיות בין המדינות הנאורות.

הנכבד מתבקשים לכבד בקימה את כבוד נשיא הפרלמנט

אדוני נשיא הפרלמנט, ברוך הבא לישראל, ברוך הבא לירושלים, ברוך הבא לכנסת. Welcome to Israel and to the Knesset. ראש הממשלה מר בנימין נתניהו, שרי הממשלה, ראש האופוזיציה חבר הכנסת יצחק הרצוג, חברות וחברי הכנסת בהווה ובעבר, שגרירים וקונסולים ממדינות החברות באיחוד האירופי, שוטרים, שוטרי משטרת ישראל, עולים חדשים, תלמידים יקרים וכל האורחים ביציע, ברוכים הבאים. יש לנו הכבוד, כפי שאמרתי, לארח את נשיא הפרלמנט האירופי מר מרטין שולץ. אדוני נשיא הפרלמנט, ברוך הבא לירושלים בירת ישראל ולכנסת, היכל הדמוקרטיה הישראלית. אנו שמחים על ביקורך ואנו רואים בו נדבך חשוב ומרכזי בהידוק הקשרים המדיניים, הכלכליים, המדעיים והתרבותיים בין מוסדות האיחוד האירופי לבין מדינת ישראל וכנסת ישראל. מדינת ישראל רואה חשיבות אסטרטגית בפיתוח והידוק היחסים עם מדינות אירופה ועם מוסדות האיחוד, וביקורך הוא הזדמנות מיוחדת לכנסת להעמיק את קשריה עם מוסדות הפרלמנט האירופי. מכובדי נשיא הפרלמנט, אתה ניצב כאן היום בכנסת ישראל כנשיא הפרלמנט הרב-לאומי הגדול בעולם. זהו פרלמנט המייצג אוכלוסייה רבת פנים ולשונות, אמונות ודעות, פרלמנט המביא לידי ביטוי את עמדותיהם של תושבי המדינות והעמים החברים באיחוד האירופי והשותפים במוסדות הדמוקרטיים והשלטוניים שלו, כפי שדיברנו קצת עכשיו במפגש שלנו. אבל אם אתה מחפש מקבילה למורכבות האתנית, הדתית והלשונית שמגלם הפרלמנט האירופי, למרבה ההפתעה תוכל למצוא אותה אולי דווקא כאן, במדינת ישראל, והכנסת היא המייצגת המובהקת שלה. בית-הנבחרים הישראלי הוא הטרוגני ורבגוני. באולם הזה יושבים זה לצד זה בני עדות דתיות שונות, בני לאומים שונים, דוברי שפות שונות, ילידי אפריקה ואמריקה, אסיה ואירופה, נציגי ציבור בעלי עמדות מימין ומשמאל, אתאיסטים מושבעים ומאמינים גדולים. למרות המורכבות הרבה, השונות הגדולה והפערים בעמדות, אנחנו מנהלים כאן מוסד דמוקרטי מפואר ובעל מסורת.

לפני שאגע ביחסי אירופה וישראל לא אוכל שלא להתייחס ליחסי אירופה והעם היהודי. בחודשים האחרונים אנו עדים לגל עכור ומטריד של אירועים אנטישמיים שבאים לידי ביטוי באלימות נגד יהודים, בתחייה של תנועות אנטישמיות ואפילו בהקמת מפלגות אנטישמיות מוצהרות ברחבי אירופה. הונגריה ויוון, שאותן אגב הזכרת בנאומך האחרון ביום הזיכרון הבין-לאומי לקורבנות השואה, הן דוגמאות בולטות למדינות שמתקיים בהן שיח פוגעני ואלים כלפי יהודים. אך הונגריה ויוון אינן בודדות ואינן בשוליים. חלקים מרכזיים באירופה מתעלמים ממשמעותה האיומה של שואת העם היהודי. למשל, לרגל יום הזיכרון הבין-לאומי לשואה הוציאה נציגה בכירה מאוד באיחוד האירופי הודעה לעיתונות בלי להזכיר ולו ברמז את הפשע כלפי העם היהודי. בחוגים מסוימים הפשע כלפי העם היהודי נקשר בקשר שתיקה ונותר בלתי נראה. היה לי הכבוד להכיר אותך, אדוני, ולהשתתף בטקסים לזכר קורבנות השואה בחסותך. התרשמתי עמוקות מנאומיך הכנים והכואבים, נאומים שנשאת כנשיא הפרלמנט האירופי וכבן העם הגרמני. בנאומך האחרון אמרת, ואני מצטט: טקסי זיכרון כמו אלו לא ימחקו את הזוועות שאירעו למשפחות רבות כל כך, אבל הם יכולים לשמש אות אזהרה, מנחת זיכרון ולקח. השואה הייתה הטרגדיה האיומה ביותר בתולדות האנושות, ועם זאת, לדאבוננו, הסכנה קיימת והשדים עדיין מרקדים בחברה האנושית בת זמננו.

מכובדי הנשיא, אני מעריך את עמדתך הכנה והברורה. רק עמידה איתנה נגד קולות מכחישים ומתכחשים תבטיח אירופה בטוחה יותר, אירופה נחושה יותר, אירופה שיכול להיות לה חלק פעיל וחיובי בבניית עתיד משותף כלפי פנים וכלפי חוץ. מהיכרותי את פועלך ועמדותיך אני מתרשם עמוקות מן המחויבות האישית שלך לא רק לזכור את השואה אלא אף לפעול לאורו של זיכרון זה, כלומר לחתור ללא לאות להגשמה מלאה של חזון אירופי מתקדם ורודף שלום. אתה משמיע קול רם וצלול המתנגד בתוקף לכל הכחשה או המעטה בחשיבותן של זוועות המשטר הנאצי כלפי העם היהודי ועמים אחרים.

בתמיכתך הפעילה הפרלמנט האירופי מציין ויציין באופן רשמי ומדי שנה בשנה את יום הזיכרון הבין-לאומי לקורבנות השואה.

עוד עבודה רבה לפנינו עד אשר שנגרש את השדים שעדיין מרקדים באירופה בת-זמננו. מכובדי נשיא הפרלמנט, בין העבר לעתיד אנו עוסקים באופן יומיומי באתגרי ההווה. לעתים אנו רואים את הדברים עין בעין, ופעמים רבות אנו מסכימים שלא להסכים. בשנה האחרונה התמודדו יהודי אירופה לא רק עם אנטישמיות, אלא גם עם ניסיונות נואלים לפגוע פגיעה אנושה בחופש הדת של יהודים ומוסלמים תושבי אירופה. אין לי ספק שאתה מכיר את השסעים בחברה הישראלית על גווניה הרבים, ולמרות זאת, אם יש דבר המאחד את כל קצוות הבית הזה, הרי הוא ההכרה כי הפגיעה האפשרית בחופש הדת באירופה היא מתכון לאסון. מדינות אירופה היו מן הראשונות שהכירו באיוולת של מלחמות דת ושל כפייה של עיקרי אמונה. אירופה שלא תכיר באופן חוקי ובפה מלא בעקרונות חופש הדת, לרבות החופש לקיים ברית מילה, תהיה אירופה שתידרדר למחוזות איומים. בשם חברי הכנסת, יהודים ומוסלמים, ובעצם בשם כל חברי הכנסת, חילונים ודתיים, מימין ומשמאל, אני פונה אליך ואל חברי הפרלמנט האירופי בבקשה לסייע לנו להסיר מסדר-היום של האיחוד האירופי כל ניסיון לפגוע בעיקרי אמונה ובחופש הדת. הכנסת והפרלמנט האירופי חולקים ערכים משותפים, ערכי ייצוג ושקיפות, חופש דעה, פיקוח וחקיקה. היחסים האלה, שכיניתי אותם בעבר "P to P", "Parliament to Parliament", הם שיקוף של יחסים עמוקים יותר בין העם בישראל לעמי אירופה. לצערי הרב, איננו חולקים עם המרחב הקרוב לנו, מדינות המזרח התיכון והרשות הפלסטינית, את היחסים הבסיסיים האלה. אין לנו כמעט ערוצי מפגש עם פרלמנטרים ממדינות ערב. אשמח אם נצליח להדק את שיתוף הפעולה בין הפרלמנטים, ואשמח אם משלחות פרלמנטריות מן הפרלמנט האירופי, הבאות לבחון את הסכסוך ואת תהליך השלום כאן, יצרפו לשורותיהן פרלמנטרים ממדינות ערב. אין ספק כי לחברי פרלמנט ברחבי אירופה יש יכולת השפעה על תהליך השלום באזורנו. השאלה היא איזו השפעה, חיובית או שלילית? תמיכה בחרמות, הגבלות כלכליות וניסוח קווים מנחים למיניהם,

הם קיצור דרך מזיק ופוגע בניצני הדו-קיום, אותם ניצנים זעירים הצומחים בצלם של אזורי תעשייה משותפים לישראלים ולפלסטינים. לעומת זאת, שיתופי פעולה עם פרלמנטרים ממדינות ערב בנושא קיימות,

אנרגיה,

יהיו משמעותיים וחיוביים ויתרמו לפיתוח עתידנו המשותף. יחד עם ידידי ישראל בפרלמנט האירופי אני מאמין שנצליח להדק את שיתוף הפעולה בינינו לטובת שני הצדדים. אדוני נשיא הפרלמנט, מעל הדוכן הזה ובחדר הזה מתחוללים ויכוחים עזים ומוכרעות סוגיות הרות גורל הנוגעות בכל אחד ואחד מאתנו. אנו מפגינים מחויבות דמוקרטית עיקשת ואיתנה, ואנו נמשיך להגן על זכותן של עמדות שונות ומגוונות להישמע מעל דוכן זה. הרשה לי לברך אותך בביקורך זה בברכה המסורתית: "יברכך ה' מציון וראה בטוב ירושלים כל ימי חייך". אני משוכנע כי ביקורך יעמיק את הקשר בין המוסדות הדמוקרטיים שלנו, ואני מתכבד להזמין אותך לשאת דברים לפני חברי הכנסת והציבור בישראל. (נושא דברים בשפה הגרמנית, להלן תרגומם הסימולטני

יושב-ראש הכנסת הנכבד מר אדלשטיין, חברי הכנסת הנכבדים,

היום אני עומד לפניכם כנשיא הפרלמנט האירופי הרב-לאומי. אני יודע שזה לא מובן מאליו לשמוע את השפה הגרמנית בבית נבחר זה. אני מודע לכך, ואני מודה לכם על שהותר לי לדבר אליכם בשפת אמי.

לב-לבה של

של שישה מיליון יהודים. גבירותי ורבותי, אני נולדתי ב-1955, אני גרמני אשר לא נאלץ לחוות את זוועות המלחמה, ואולם פשעי הנאצים היו מבחינתי המניע שגרם לי להיכנס לזירה הפוליטית.

הנאציונליזם הקיצוני, אותו פופוליזם חסר גבולות. דבר זה מחזק אותי באמונתי שעלינו יחדיו ועל כל אחד בפני עצמו להיאבק נגד אותם מעוררי שנאה. זה למעשה תפקיד שכל אחד צריך לקבל על

אתמול עברתי חוויה מטלטלת ומרגשת. יחד עם השופט גבריאל בך ביקרתי ב"יד ושם". כבר לפני שנתיים היה לי הכבוד להכיר את השופט בך, ביום הזיכרון לשואה שצוין

ישראל היום היא דמוקרטיה חזקה.

חברה פתוחה עם כל הקונפליקטים, עם כלכלה מודרנית.

הם הפכו את המדבר למקום פורח. זה המקום של אותם סטרט-אפים וכל מיני חברות.

עמיתי, שרבים מהם, כמו יצחק הרצוג שנמצא

גם אתו אנחנו דנים על שינוי האקלים, על בעיות הפליטים,

אבל גם על המחסור במים, אלה למעשה מערערים את היציבות שלנו. אני אתחיל בביטחון ושלום. האביב הערבי הוביל למשברים

אלה אשר מחויבים לדמוקרטיה ולזכויות האדם. ומתוך התקווה שבנינו גם יש סיכוי חדש לשלום באזור. אני מבין שניסיון העבר נוטע לפעמים ספקות,

יושבים פה באולם

אנחנו צריכים איכשהו לגבש אותו. הרי מדובר בבני-אדם. אנחנו באירופה יכולים רק לשער אילו פצעים, גם נפשיים וגם גופניים, מטיל בכם הטרור, מה זה אומר שהורים בשדרות ובאשקלון כל יום חוששים שייפול טיל על ילדיהם בדרכם לבית-הספר.

יכול לשלוח את ילדיו לבית-הספר בביטחון מלא. אני מבין את העמדה של אלה היושבים

גם בצד הפלסטיני קמו אישים אמיצים, מחמוד עבאס וסלאם פיאד, ועל יסוד מדיניות ה-no violence, שינו גם כן, כדי להגיע למוסדות חדשים ולסדר טוב יותר. לפני יומיים דיברתי עם צעירים

הדמוקרטיה היא מאוד פעילה. אה, לעומת הפרלמנט האירופי זה נחשב שקט ושלו. בלי שלום, גבירותי ורבותי, לא יהיה גם ביטחון. אני בטוח שכוח צבאי יכול להביא לרגיעה,

אחת המחלוקות היא כמובן ההתנחלויות. ידוע לכם שהפרלמנט האירופי, כמו האומות המאוחדות, העביר החלטות אשר קובעות ביקורת על עידוד ההתנחלויות ובנייתן ודורשות להפסיק

אין אלטרנטיבה לשלום אם אנחנו רוצים לתת לאנשים חיים של כבוד. אצלנו באירופה, בגלל הנכונות של השכנים שלנו להושיט יד לשלום לגרמניה, האשמה במלחמה, דבר שלא חשבנו שהוא

על כך יש להוסיף, גבירותי ורבותי, שבעתיד תינתן גישה קלה יותר לישראל ולמדינה הפלסטינית שתוקם לשוק האירופי. ניתן הקלות בענייני סחר והשקעות ונגיע גם להידוק הקשרים בענייני ביטחון.

תפקידנו המרכזי כפוליטיקאים הוא להחזיר את התקווה לעתיד טוב יותר. לשם כך על הכלכלות להיות בנות-תחרות בעולם הגלובלי, אבל אנחנו צריכים גם להעמיק את יחסי הכלכלה בינינו לבין ישראל. חדשנות והשכלה הן אלה שיכריעו בעולם הגלובלי. לכן אני רוצה לומר שהיום יש כבר הדור השלישי של קהילת

וסבינו, ממש כמונו, מה עושים הורים בעולם כולו? בכל מקום שלא יהיה,

ולעשות הכול כדי שלילדיהם יהיה עתיד טוב

לשבת. נא לשבת. הודעה אישית בנושא המים, הוא ידע לבד, לא סיפרתי לו. תודה רבה. אנחנו נעבור להצעת חוק: יום, קראתי מפה. אבל קודם נרגיע את השטח. קודם נרגיע את השטח. מה קרה? מה קרה?

מה קרה? מה יש?

התרגשות, התרגשות. שני האחים, מה? צריך לעשות שלום בכנסת.

מה קרה, זהבה? מה הוא כבר אמר? עבודתם של צדיקים נעשית בידי אחרים. חברת הכנסת עליזה לביא, תרצי להסביר מה מציק לך?

הוא דיבר על השואה, חבר'ה,

אנחנו רוצים להמשיך את הדיון. אבל תראה, אי-אפשר להמשיך ככה. רק על השואה אפשר לדבר בגרמנית, על השאר אי-אפשר. נא לשבת, נא לשבת.

אבל אי-אפשר שלא להעיר. בכל הכבוד הראוי, ואנחנו נתנו את כל הכבוד הראוי, עומד פה יושב-ראש הפרלמנט האירופי ואומר כאן שקר גס, כאילו לישראלים מותר, סליחה, סליחה, תפסיקו לצעוק. תפסיקו לצעוק. נא לאפשר לשרה, נא לאפשר לשרה לומר את דברה. בבקשה, גברתי. ואומר כאן דבר שקר גס, הוא אומר את זה כאילו עם סימן שאלה, אני שואל אתכם, כאילו לישראלי מותר להשתמש ב-70 קוב מים,

לישראלים מותר בכמה שהם רוצים,

ולפלסטינים מותר ב-17 קוב מים, ואיש לא יכול לענות לו, כי הוא הדובר האחרון. אני אומר שזה שקר. אמרנו לו שזה שקר. נאומו שקר גס,

ונאומו של נשיא הפרלמנט האירופי, אחר כך יופץ בכל העולם כאילו מדובר בדבר אמת. אני חושבת שכאשר, כאשר נשיא הפרלמנט האירופי עומד כאן, מעל במת הכנסת, ואומר את הדברים האלה, ועוד בגרמנית, אין פלא, אין פלא שחברי כנסת ושרים מתקוממים נגד הדברים האלה. זאת המדיניות של הממשלה שלכם, אני חושבת שגם הוא עצמו אמר,

שבפרלמנט האירופי, באמת, הדברים הרבה יותר,

ההפרעות הרבה יותר קשות. תודה רבה לשרה לבנת. אבל זה מקומם, זה מרגיז, זה שקרי, תודה. ואנחנו התקוממנו נגד זה. תודה רבה. אתה רוצה להסביר את עמדתך, השר אורבך? השר אורבך, אתה רוצה להסביר את עמדתך? אתם רוצים לחסל, אני מאפשר לשר אורבך להסביר את עמדתו, לפנים משורת הדין. חבר הכנסת מיקי לוי, נא להירגע. אני מאפשר לשר אורבך להסביר את עמדתו, לפנים משורת הדין. אדוני היושב-ראש, למה אתם מפריעים? תנו לשר להסביר. זה אני הצעתי לאורבך, אדוני. זה נדיבות לב שלי, כיושב-ראש, ואני לא זוכר שכשהפריעו, ראש הממשלה שלח איזשהו מפריע לסוריה,

כמו שעשה אתי לפני שבועיים. בבקשה. ככה זה כשאתה נדיב,

אדוני היושב-ראש,

זה בשביל שתוכל לקרוא את קריאות הביניים שלך באמצע דבריהם של אחרים. אדוני, לא פחות גרוע, שר בממשלת ישראל, אדוני היושב-ראש, אני שר בממשלת ישראל, עם הרבה מזל את לא שרה בממשלת ישראל, למזלם של אזרחי ישראל, אני רוצה להעיר רק לגבי ההשוואה בין ההפרעה המחוצפת של חבר הכנסת טיבי לדבריו של ראש ממשלת קנדה, כשהוא יצא לבסוף, לאחר שהפריע, לבין המחאה השקטה והמכובדת, איזה שקטה, איזה שקטה, של חברי הבית היהודי, כולל שרי הממשלה, אשר, אני מבקש להשלים את דברי, אדוני היושב-ראש. אוקיי, אשר למשמע דברי, תודה רבה. רגע, אני רוצה להשלים את דברי, הם רק מפריעים.

אשר למשמע דברי שקר ונאצה,

בגרמנית, בבית הזה,

זו זכותנו, זו אפילו חובתנו. ואני אעיר עוד הערה, לגבי חברי הכנסת הערבים המטיפים לנו מוסר, וזה קשור גם לנושא הבא. אל תטיף לנו מוסר,

אני לא אטיף מוסר, אני אגיד את דעתי,

ודעתי היא, אתה עוד תלמד מוסריות מאתנו,

לצערי, עוד לא אמרתי,

חבר הכנסת עפו אגבאריה. תשלים את המשפט שלך, בבקשה. אל תחנך אותנו, מיקי לוי,

אני מבטיח לך שאחרי שתשמע את דברי תהיה לך סיבה הרבה יותר קשה לכעוס מאשר לפני, הדור של ההורים של השר שדיבר פה, שנולד בשנת 1955, אני לא יודע את הביוגרפיה האישית של משפחתו, והדור של חלק מחברי הכנסת הערבים, של ההורים שלכם,

שישבו פה, היה שותף בשנים הקשות ביותר כדי שהעם היהודי לא יהיה שם ולא יהיה כאן. תודה רבה,

נא לסיים. נא לסיים את דבריך. נא לסיים את דבריך. תודה רבה. ולכן אתם שותפים להם, תודה רבה. תודה רבה, תודה רבה. גם דבריו של שר, גם דבריו של שר יכולים להיות מחוצפים. תודה רבה. חברי הכנסת זועבי ואגבאריה. תודה רבה.

גם דבריו של שר יכולים להיות מחוצפים. גם דבריו של שר. העם שלך, העם שלי, בבקשה, אדוני היושב-ראש, אדוני היושב-ראש,

דקה. אדוני היושב-ראש, האוזן לא סובלת, זה מעשה נבלה, זה מה שהוא עשה עכשיו, ויש עתיד,

תודה רבה. תודה רבה. תם הדיון בנושא הזה. בבקשה, חבר הכנסת נסים זאב. חבר הכנסת מיקי לוי, אני קורא אותך לסדר פעם ראשונה. אני אתחיל לקרוא לסדר עכשיו.

תקרא אותה פעם אחת כבר. מיקי לוי, גם, אם זהבה תפריע, אני אקרא אותה לסדר.

מעכשיו, אם היא תקרא, אני אפסיק. היא דיברה ברשותי, אני הרשיתי לה, והרשיתי ללבנת ולאורבך, לשני שרים. חברת הכנסת רוזין, אני קורא אותך לסדר. תודה רבה. תודה רבה.

בשם השוויון, חכה. תודה. חברת הכנסת מיכל רוזין, אני קורא אותך לסדר בפעם שנייה. חבר הכנסת מיקי לוי, אני קורא אותך לסדר פעם שנייה. חברת הכנסת אורית סטרוק, מה זה הפסטיבל הזה? חבר'ה, מה קרה לכם? אני קורא אותך לסדר פעם ראשונה. טוב,

שנייה ושלישית,

חברת הכנסת סטרוק, אני קורא אותך פעם שלישית. נא לצאת. ביי. (חברת הכנסת אורית סטרוק יוצאת מאולם המליאה.) פעם היא יצאה ברצון, פעם בכוח. מה לעשות. אדוני היושב-ראש, חברת הכנסת זהבה גלאון, אני קורא אותך לסדר פעם שנייה.

שימי לב שכל פעם שאני עולה לבמה את מפריעה לי. פעם שנייה. נסים זאב, נא להתחיל. אדוני היושב-ראש, כשאני עליתי אמרת לי, נסים זאב נחשב נאור יחסית למה שהיה לפני כמה דקות כאן. נכון, אני כל הזמן נאור, לא ביחס. למה שהיה. אדוני, אתה צדיק לידם, נסים, תודה רבה. נא לאפשר לחבר הכנסת זאב להתחיל. אדוני היושב-ראש, כשאני עליתי, אמרת לי: סטנה שוואיה,

ואני בסטנה כתיר, לא רק שוואיה, בבקשה. אז בבקשה, הרגענו את השטח.

מאוד מעניין: כל פעם שאני מעלה, אדוני היושב-ראש, את הנושא יום לציון היציאה והגירוש של היהודים מארצות ערב, או יום הנצחת ההיסטוריה, כל פעם אתה יושב על הדוכן הזה. לא יודע איך זה יוצא בדיוק. איך אתה עושה את זה? ותמיד זהבה גלאון צועקת, יש לה איזה סיפור חדש, תפסיק לפנות לזהבה גלאון.

נא לא לענות לו,

למה היא צריכה להפריע פה. חברת הכנסת גלאון. תודה רבה. בבקשה. בבקשה. הוא מתגרה בה ומתלונן שהיא עונה. בבקשה, תמשיך. אדוני היושב-ראש, הצעת חוק יום לציון היציאה והגירוש של היהודים מארצות ערב, מדי שנה, ביום 30 בנובמבר, הבקשה היא לקיים יום מיוחד לציון היציאה והגירוש של היהודים מארצות ערב ומאיראן. השר לאזרחים ותיקים רשאי להורות על קיום טקס מרכזי בפתיחתו. שר החינוך רשאי להורות על קיום פעילות חינוכית בקשר ליום האמור. כמו כן, שר החוץ רשאי להורות על קיום פעילויות, לרבות באמצעות נציגויות ישראל בחוץ-לארץ, להגברת המודעות הבין-לאומית לנושא הפליטים היהודים יוצאי ארצות ערב ואיראן וזכויותיהם. ויש כאן עניין של יום, שאם חל 30 בנובמבר ביום שישי או שבת, יקוים היום לציון היציאה והגירוש של היהודים ביום חמישי שלפניו. ואני מציע, אדוני היושב-ראש, בהזדמנות הזאת, שכשזה יבוא לקריאה שנייה ושלישית, לחשוב שיום הציון מבחינת הכנסת צריך להיות ביום שיש דיונים בכנסת. ולכן אני חושב, בבתי-הספר אפשר, נסים. מה אתה רוצה?

רק תגיד מי פוצץ את בית-הכנסת במצרים. ההורים שלי ברחו מעיראק כי גזלו אותם. תגיד מי פוצץ את בית-הכנסת. אני אומר לך סיפור אישי, מה אתה אומר לי לא?

חמותי, ב-1948 ברחה מחאלב יחד עם אמה. גזלו להם את כל הרכוש. היו להם חנויות, היה להם הכול. אתה יודע מה, שיחזרו כל היהודים לארצות ערב. בהמשך לחקיקה, אדוני היושב-ראש, זו עוד, חבר הכנסת, להירגע בבקשה. בהמשך החקיקה של החוק לשמירה על זכויותיהם לפיצוי של פליטים יהודים יוצאי ארצות ערב ואיראן, שידוע שאני בקדנציה הקודמת, ב-2010, אחרי מאמץ רב, של שנים, ושכנוע, הבאתי את ההצעה לתקן את העוול הלאומי והבין-לאומי בנושא הכאוב של הפליטים היהודים מארצות האסלאם באופן יסודי ומעשי. הצעת החוק נועדה להביא לתודעת העם היושב בציון ולדעת הקהל העולמית את נושא הפליטים היהודים מארצות האסלאם, או כפי שהגדירו מומחים בין-לאומיים בנושא זכויות האדם: הנכבה המקורית שהתרחשה במזרח התיכון. החלטה בנושא משנת 2008 מגדירה את היהודים יוצאי ארצות האסלאם פליטים, על-פי אמנת האו"ם בנושא הפליטים. קהילות יהודיות שלמות אשר חיו במשך דורות בארצות האסלאם כאזרחים הוכרזו על-ידי ממשלות האסלאם כאויבי המדינה. אתה יודע מה, בוא נעשה חוק: זכות השיבה, שאלת, אנחנו היינו אויבי המדינה, אם זה בעיראק, אם זה בחאלב, אם זה במרוקו, בכל המזרח התיכון. שהמגורשים יחזרו למולדת שלהם.

הם הוכרזו על-ידי ממשלות האסלאם, מאיפה שאת באת, מאיפה שאת צריכה לחזור. שכל המגורשים יחזרו למולדת שלהם. אנחנו היינו אויבי המדינה.

חבר הכנסת גטאס.

חבר הכנסת נסים זאב,

לחזור ל"מרמרה". מה את עושה פה בכלל? חברת הכנסת זועבי, פעם ראשונה.

מה אתה עושה, חברת הכנסת זועבי, קריאה ראשונה.

איך נפלת פה, בפרלמנט הישראלי, היהודי, הציוני?

מה לך ולמקום הזה? חברת הכנסת זועבי, פעם שנייה. תמשיך בבקשה, חבר הכנסת נסים זאב. אדוני היושב-ראש, מייד עם ההכרזה

הגדרה זו קשורה אך ורק למדינת ישראל כמולדתו של העם היהודי. הצעת החוק באה להנחיל את המודעות לעוול שנעשה על-ידי הפרת זכויות האדם הלגיטימיות של היהודים יוצאי ארצות האסלאם בעקבות מסע הנקמה של מדינות האסלאם על הקמת המדינה. ההתמקדות הבין-לאומית הבלעדית, ובמידה רבה גם בישראל, בפליטים הפלסטינים היא למעשה חלק מהעיוות ההיסטורי והמשפטי, ובלי להמעיט מחומרת הבעיה של הפלסטינים הפליטים, אי-אפשר להשוות את הנסיבות שגרמו לבעיית הפליטים הפלסטינים מצד אחד, והפליטים היהודים מצד שני. רוב הפליטים הפלסטינים שדורשים את זכות השיבה ברחו מבתיהם בעקבות הסתה של מנהיגי האסלאם, אשר קראו להם לעזוב את בתיהם עד שהמדינה היהודית תובס. רק חלק קטן עזב מפחד המלחמה, שהחלה עם פלישת ארצות האסלאם ובגלל הקרבות שפרצו.

הפליטים היהודים עזבו את בתיהם ואת הנכסים שלהם עקב נקמה ומסע מכוון מצד ממשלות האסלאם, אשר החרימו את הנכסים שלהם והשתמשו בהם למטרות המלחמה נגד האויב הציוני, ביטלו את האזרחות שלהם,

את לא מודעת להיסטוריה הזאת? רדפו ועינו אותם, שללו מהם כליל את כל זכויות האדם על לא עוול בכפם. בלי חקר, לימוד והסברת האמת לא יהיה צדק, ובלי צדק לא יהיה שלום בר-קיימא. כפי שכתוב בתהילים: "צדק ושלום נשקו, אמת מארץ תצמח וצדק משמים נשקף". יתר על כן, החדרת תודעת נושא הפליטים היהודים מארצות האסלאם על-ידי יום לציון היציאה והגירוש של היהודים מארצות ערב ואיראן גם מהווה כלי יעיל במאבק נגד הדה-לגיטימציה שנעשית היום ברחבי העולם לקיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית, על-ידי הנרטיב החד-צדדי של הפרת זכויות האדם של הציבור הפלסטיני, תוך התעלמות מזכויות האדם של העם היהודי. בהצעת החוק מוצע כי על המדינה יהיה לפעול להנצחת היציאה והגירוש של יהודי ארצות האסלאם על-ידי יום לציון היציאה והגירוש של היהודים מארצות ערב ומאיראן, אשר יביא לתודעת הציבור בישראל ובחוץ-לארץ נושאים שונים הקשורים לחייהם, מורשתם, מעמדם, יחס השלטונות אליהם ומעשי רדיפה כלפיהם. הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת התשע-עשרה לקריאה ראשונה ביום כ"ח בשבט, 29 בינואר 2014. ועכשיו אני רוצה להסביר. קודם כול אני רוצה, אדוני היושב-ראש, להודות לוועדת השרים, שמצאה לנכון להצמיד אותי להצעת החוק של ידידנו שמעון אוחיון. ואני רוצה לומר: לפעמים הנוסחאות הן קצת שונות זו מזו,

במציאות, אני רוצה להקריא לכם, כי היה ויכוח, ואני רוצה לומר לך, אדוני היושב-ראש, עוד ב-2010, כאשר היו כאן דיונים רבים וארוכים וממושכים, ואפילו אני זוכר שידידי חבר הכנסת היום, שמעון אוחיון, שבעבר הוא היה יחד עם אותה קבוצה שבאה ממרוקו, ואמר את דברו בוועדה הזאת, לפני כמה שנים, העלו שתי הצעות נוספות: 1. לציין את היום, ו-2. להנציח את המורשת ההיסטורית של היהודים יוצאי מדינות האסלאם. ואני רוצה לומר לך: כדי שלא יהיה צל צלו של ספק, אני רק רוצה להקריא את זה, כדי שאנחנו, אין לי אתך ויכוח,

חבר הכנסת שמעון אוחיון, אני רק רוצה לומר שמבחינתי זה דבר חריג שאני כאילו צריך לבקש משהו שהוא מובן מאליו, ואני שמח מאוד שאנחנו, בעזרת השם, נפעל בשיתוף פעולה, אבל אני אומר לך: אפילו את התאריכים שציינתי פה, ב-25 בינואר 2010 אני העליתי את הצעת החוק הזאת, אולי בניסוח אחר, אבל הניסוח מדבר בשני סעיפים, להנציח את ההיסטוריה והמורשת של הקהילות היהודיות, וגם להנחיל מודעות בקרב הציבור,

אם זה על-ידי מדינת ישראל, בכל מיני תחומים. זאת אומרת, זה אותו עיקרון, אדוני היושב-ראש, ועל זה נאמר, ואני מסיים בדבר תורה: "ונחלמה חלום בלילה אחד אני והוא, איש כפתרון חלֹמו חלמנו". ואני רוצה לומר לך מה השיר אומר. השיר אומר: חלום הראוי לפתרון, שנפתר לו ודומה לו. ולכן החלומות שלנו, של שנינו, זה אותו חלום ואותו פתרון.

אדוני היושב-ראש, רק לחברי, חברי הכנסת הערבים: אם הם חושבים לרגע שזה פוגע בהם, ממש לא. ממש לא. זה סילוף של ההיסטוריה. לא, תסלח לי. אני אגיד לך גם למה.

אני הדגשתי, וחזרתי והדגשתי: בלי לפגוע בזכויות ובהיסטוריה של הפליטים הפלסטינים, יש במקביל להעלות את הנושא של הפליטים היהודים. ואגב, תודה רבה. גם אחמד טיבי הסכים אתי בפעם הקודמת שהעליתי את הנושא הזה. תודה רבה לחבר הכנסת נסים זאב. לפני שנעבור לתשובת השר, זה רק מעניין לראות שחברי כנסת בכנסת ישראל, ערבים, קוראים ליהודים לחזור לארץ מוצאם בארצות ערב, ואז מתפלאים איך נשיא פרלמנט גרמני קורא למצור וקורא לשקרים פה בפרלמנט, אם אתם עושים את זה. הוא אומר שהם פליטים.

השר אורי אורבך ישיב על הצעת החוק. בבקשה. מדינת היהודים. זה האמת שלכם.

המדיניות שלכם.

אנחנו נמשיך בדיון. השר אורי אורבך, בבקשה. זה מדינת היהודים. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, סליחה שנייה. חברת הכנסת זועבי, אנחנו רוצים להמשיך בדיון. תודה רבה. הצעת חוק יום לציון היציאה והגירוש של היהודים מארצות ערב ומאיראן, של חברי חבר הכנסת נסים זאב, באה לשמר את מורשתן של קהילות היהודים יוצאי ערב ואיראן ולהתאחד תחת יום ציון אחד לנושא חשוב זה. בהמשך להחלטת הממשלה מס' 792, מיום 12 באוקטובר 2009, המשרד לאזרחים ותיקים אמון על כל נושא רישום ותיעוד זכויות היהודים יוצאי ארצות ערב ואיראן. עם כניסתי לתפקיד, אנחנו צריכים לשפר הרבה דברים בנושא הזה, של הרישום של הזכויות, ואנחנו כבר עוסקים בזה במרץ. משרדי שם לו ליעד להביא לידיעת הציבור הישראלי את ההישגים החברתיים והרוחניים של הקהילות היהודיות בארצות ערב ואיראן ואת תרומתן האדירה לתרבות ולחברה הישראלית. בפרויקט "והגדת לבנך" אנו אוספים ומתעדים את סיפור חייהם של העולים מארצות ערב, במטרה לשמר את המנהגים, התרבות הענפה,

המנגינות והטעמים שהם השאירו מאחור. כמו כן משרדנו מבצע רישום של הרכוש שנגזל מהם בזמן בריחתם ממדינות מוצאם, וזו גם תשובה לתרבות השקר וההכחשה של מדינות ערב ושל ערבים במדינת היהודים, כאילו אנשים עזבו מרצון, ויום אחד באו לפה לטייל.

היה להם רצון ציוני, והערבים בארצות ערב,

בחלק מארצות ערב גירשו אותם, בחלק מארצות ערב אילצו אותם ללכת, ומכל ארצות ערב הם הלכו ללא הרכוש שלהם, משום שהליגה הערבית והמנהיגים הערבים לא רצו את היהודים בארצות ערב, והתנכלו להם בשנים של ראשית המדינה, ובשנים שלפני המדינה.

משהו שלא לומדים עליו מספיק במערכת החינוך הישראלית, לא היהודית ולא הערבית,

היה ה"פרהוד", היו המהומות, הטבח, שבו נהרגו מאות יהודים בעיראק. בפיצוץ בית-הכנסת, מי פוצץ את בית-הכנסת? בסדר. תגיד, תגיד. אני לא חושב שאני צריך להוכיח את מעשי הרצח שהערבים עשו ליהודים, משום שבימים אלה ערבים רוצחים ערבים בכל ארצות ערב. אז אם התרבות המדינית היא תרבות של רצחנות, קל וחומר שבשנות ה-40, ויש על זה עדויות, ערבים גירשו יהודים מארצות ערב, גזלו את רכושם או אילצו אותם לברוח בלי רכושם, ולכן התביעות של יהודים,

בניהם ונכדיהם. כן, מ-48'. נדמה לי שהפלסטינים כל היום כבר עושים קריירה מ-48', הפליטות הבלתי-נגמרת של הערבים לא נגמרת לעולם. דור שני, ודור שלישי, ודור רביעי, אין בעולם פליטים משנות ה-40,

רק הפלסטינים הם פליטי נצח, פליטי עד. יכלו להשתקם 100 פעמים. משום שהיהודים, שגורשו מארצות ערב ובאו למולדתם האמיתית, בארץ-ישראל, במדינת ישראל, הם אינם פליטים עוד. הם גורשו משם, אבל כאן בארץ הם אזרחים. הוא אומר

יש טענות על זכויות, אין טענה לחזרה, כי המולדת היא מולדת בארץ-ישראל. אבל נהגו בהם מנהג מגונה של גזל, ושל גירוש, וגם של מעשי רצח. וההבדל הגדול העיקרי: היהודים בארצות ערב לא קמו להרים יד במשטרים בארצות ערב. אזרחים נאמנים וטובים הם היו, לעומת הפלסטינים ב-1945 ו-1946 ו-1947 ו-1948. הייתה פה התקוטטות בין העמים, והם סיכנו את חייהם של היהודים שחיו כאן בארץ-ישראל, ולכן הם הפסידו במלחמה שהייתה פה. בניגוד למה שלא היה בארצות ערב, לא הייתה מלחמה בין התושבים הערבים המקומיים, המוסלמים, לבין התושבים הערבים היהודים המקומיים. זה הבדל מאוד גדול. אבל יש ליהודים שגורשו משם זכויות על הרכוש שלהם. ונוסף על הרכוש, בהחלט יש לנו, כישראלים וכיהודים, מקום ללמד בבתי-הספר שלנו, באקדמיה, בישיבות, את המורשת הדתית והאחרת, של ההשכלה, בכל המרחב, ובאיראן, משום שזאת מורשת שאנחנו צריכים להיות גאים בה, והיא בונה את עם ישראל גם היום, כאן בארץ-ישראל, ואנחנו ביום המיוחד שיצוין, כנראה בל' בנובמבר, למניינם, אומרים ל' בנובמבר, אבל זה כמובן מתכתב עם כ"ט בנובמבר, שימו לב שבחרו אותיות, כדי לעשות את זה עברי יותר, ולא רק 29 בנובמבר, ולא 30 בנובמבר, ל' בנובמבר בהחלט יצוין, כדי להגיד שיש קשר בין הקמת מדינת ישראל ובין החובה שלנו לזכור שהיו שם מאות ואלפי שנות יצירה יהודית, נוסף על היצירה שהייתה ומצוינת בארצות אירופה, במזרח ובמערב. אני רואה חשיבות רבה בשימור מורשתם ותרבותם של יוצאי ארצות ערב ואיראן. אני מודה לחברי חבר הכנסת נסים זאב, לחבר הכנסת אוחיון, ואנחנו נתמוך בהצעת החוק הזאת.

אני קורא לחברי הכנסת לתמוך בה במלחמתנו נגד ההשכחה, נגד השקר ובעד שימור המורשת היקרה של יהודי ארצות ערב ואיראן. תודה רבה לשר לאזרחים ותיקים, השר אורי אורבך. יש התנגדות לחוק. מוזמן להציג את ההתנגדות, שלוש דקות בלבד, חבר הכנסת מסעוד גנאים.

שלוש דקות. בבקשה. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, אין לי שום דבר נגד הנצחה, שימור המורשת או את הייחוד של פליט,

שבא מאיזה ייחוד תרבותי, ממרוקו או אחר. אין לי. אני פה כדי להתנגד לסילופים, להנמקות הלא-נכונות ולהשוואות הלא-נכונות. תראה, כבוד השר דיבר, הרי החלום הציוני שלך, שכל יהודי העולם יהיו פליטים מארצם כדי שיבואו לפה,

מה החלום הציוני בסוף? לקבץ את כל יהודי העולם פה, בישראל, כדי להגשים, שישראל היא הבית הלאומי של כל יהודי העולם. זה לא חלום שלי. החלום של הפלסטיני הערבי היה להישאר בארצו, אבל את החלום הזה אתה קטעת ב-48', ויש בעיית פליטים. 800,000 לא הלכו לטייל בביירות.

הם גורשו, אדוני השר. תקרא את ההיסטוריה. עשרות מקרי טבח, כבוד השר וחברי הכנסת. בקשר לטענה הזאת, שמדינות ערב,

קראו לערבים פלסטינים: תצאו, ואנחנו נטפל ביהודים, אולי שמעת את זה, יש היסטוריון מוערך אצלי, שמו בני מוריס, והוא כתב על בעיית הפליטים, והוא אמר: חיפשתי מקור אחד, למצוא איזה מקור שבו כתוב שאכן מנהיגי ערב שלחו לפלסטינים ואמרו להם לצאת, ולא מצאתי. זה סילוף ההיסטוריה. ההשוואה בין העניין של יציאה, מה שאתה אומר גירוש, אבל אנחנו יודעים, יש עובדות היסטוריות אחרות. יש "עסק הביש" של לבון במצרים, ויש כאלה מקרים במדינות ערב, שזרועותיה של התנועה הציונית עודדו קצת את היהודים לצאת מארצות ערב כדי לבוא לפה, לפלשתינה, ולהקים מדינת ישראל. יש דברים כאלה. תקרא עליהם, כבוד השר. להשוות בין פליט פלסטיני, שגורש בכוח ובמעשי טבח, לפליט, או שקרא לו פליט, לאדם יהודי במדינת ערב, אולי יש מקומות שהציקו להם, זה לא אומר שאני מצדיק את זה. אבל בגדול, להשוות בין שני הדברים זה אי-צדק ושקר.

תודה רבה לחבר הכנסת מסעוד גנאים. חברי חברי הכנסת, אנחנו עוברים, חצי דקה, אני רוצה לענות. מהמקום. כן כן, מהמקום. בבקשה. אדוני היושב-ראש, ההשוואה היא בהעלאת הנושא. הם מעלים את הנושא של הנכבה, אז אין שום סיבה שאת הנכבה היהודית אנחנו לא נעלה. זה לא אותו דבר. זה לא אותו דבר.

אבל אתה לא יכול להתנגד ולבוא ולומר שהיהודים שבאו,

שבאו מעיראק, ואני אומר לך, השאירו את רכושם שם, חמותי שבאה מחאלב, השאירה את רכושה שם, לא להעלות את הנושא הזה, כאילו לא היו פליטים יהודים.

אדוני היושב-ראש, זה לא סותר, אתם בלאו הכי מעלים את הנושא,

אין שום סיבה שאנחנו לא נעלה את הנושא שלנו. תודה רבה לחבר הכנסת נסים זאב. חברי חברי הכנסת, אנחנו עוברים להצבעה על הצעת חוק יום לציון היציאה והגירוש של היהודים מארצות ערב ומאיראן, התשע"ד 2014, בקריאה טרומית. מי בעד?

ההצעה להעביר את הצעת חוק יום לציון היציאה והגירוש של היהודים מארצות ערב

התשע"ד 2014,

29 בעד, אין מתנגדים, אין נמנעים. אני מוסיף גם את קולו של חבר הכנסת שטרן, שלא עובד אצלו הלחצן. בסך הכול 30 בעד, אין מתנגדים, אין נמנעים. החוק עבר בקריאה טרומית ויועבר לוועדת החינוך לשם הכנה לקריאה ראשונה. חברי חברי הכנסת, אנחנו עוברים להצעת החוק הבאה, הצעת חוק גיל פרישה (תיקון, שינוי גיל הפרישה לעובדים בענף הבניין), התשע"ג 2013, שיציג חבר הכנסת עפו אגבאריה.

אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, לפני שאני אציג את הצעת החוק הספציפית שלי אני רוצה לפנות לכבוד השר אורי אורבך, לגבי ההתבטאות שלו, שהייתה לא ראויה, בוויכוח, כשהיה הוויכוח על יושב-ראש הפרלמנט האירופי. מאוד חרה לי מה שאמרת, חבר הכנסת אורבך, השר אורבך. ציפיתי ממך למעמד אולי קצת יותר, במעמד של שר שמייצג את הממשלה, להיות אולי קצת יותר פרגמטי בהאשמות שלך. כאשר אתה מאשים את האוכלוסייה הערבית, אתה מאשים את הסבים והסבתות שלנו ששיתפו פעולה עם הנאצים כדי שהעם היהודי לא יהיה פה ולא יהיה שם, ככה אמרת. חאג' אמין אל-חוסייני. הייתי מצפה ממך להיות קצת יותר אובייקטיבי. האם ידוע לך על שיתוף פעולה של מנהיגים יהודים עם הנאצים? אני אגיד לך ספציפית, בהונגריה, על יהדות הונגריה,

אז לפני שאתה מאשים, שטויות.

בחייך. לפני שאתה מאשים, לכן אני דורש ממך לחזור בך מהדברים האלה. שטויות. ואני אגיד לך עוד דבר, אבל המופתי היה, אז היו. היה המופתי. אתה רוצה להאשים את המופתי, היה המופתי, אבל היו מנהיגים ששיתפו פעולה עם הנאצים, מיהדות הונגריה. חבר הכנסת אגבאריה,

תבדקו את זה. תגידו את האמת לעם ישראל. לכן הייתי מצפה ממך לקצת יותר יושר. זה שקר גס. בושה וחרפה.

בושה וחרפה שאתה מדבר ככה. יהודים שיתפו פעולה כדי להציל יהודים, לא כדי להרוג אותם.

כדי להציל חלק היו מוכנים לחתום על חלק אחר של האוכלוסייה, וזה לא אני המצאתי ולא אני כתבתי. שקר גס. כתבו את זה כתבים יהודים. אולי בספרי הלימוד של, שאתם לומדים. תתייחס לספרי הלימוד, בבקשה. הדבר השני, שרציתי להגיד לחבר הכנסת זאב, שכאשר הוא מדבר על פליטים, אני מסכים אתו. אם יש פליטים, אני בעד שכל הפליטים יקבלו את זכויותיהם, גם ברכוש, גם במולדת, שיחזרו למולדת שלהם, כולל היהודים וכולל הפלסטינים. אני מסכים אתו, אין לי שום בעיה. ועוד עניין, בקשר למה שאני הולך להציע, לצערי הרב אני כבר מציע את זה בפעם השנייה, שגיל הפרישה של עובדי הבניין, עובדי הבניין זה העובדים, כבוד השר מאיר, אני לא יודע אם זה שלך. אני לא רואה שר אחר פה, אז חשבתי שאתה תענה. האוצר צריך. מי האנשים האלה? אני חושב שאולי כדאי שגם אנשים אחרים ישמעו את הדברים האלה. ידוע שבישראל יש עובדי בניין, 260,000, 270,000, 280,000 עובדי בניין, שמחציתם הם אזרחי מדינת ישראל, והמחצית השנייה הם לא אזרחי מדינת ישראל. בדרך כלל מי שהולך לעבודות בניין, הולכים בחורים צעירים, בגיל צעיר, והם שבונים את המדינה, עובדי הבניין. אם זה גיוס, ואם זה שירות, ואם זה מה שזה לא יהיה, בגיל כזה מוקדם, בגיל 16,

הולכים לעבוד בבניין. ומי הרוב המוחץ של עובדי הבניין? זה עובדים ערבים. מישהו יכול להגיד לי שהוא נתקל בעובדי בניין, שהם לא מנהלים, עובדים פיזית, שהם לא ערבים? אני מתכוון לאזרחי מדינת ישראל, לא המיובאים מחו"ל. אבא שלי היה עובד בניין, והוא היה יהודי, זיכרונו לברכה. גם אבא של פרי. גם אבא של פרי. את מכירה את זה שזקן פולני יהודי הולך עם הנכד שלו ברחוב ואומר לו: תשמע, הבניין הזה אני בניתי, בנינו בשנות ככה וככה,

וזה בנינו ככה וזה בנינו ככה, אז הנכד שלו אומר לו: סבא, אתה היית ערבי? זה נכון, מה שאת אומרת.

אבל היום הם כולם קבלנים. רוב הקבלנים הראשיים הם יהודים, קבלני המשנה אולי ערבים, והעובדים, 99% ערבים. ומה קורה בשטח? האנשים האלה עובדים כל כך קשה בכל ימות השנה, גם בחורף, גם בקיץ, גם בקור, גם בחום, והם מגיעים בגיל מאוד מאוד מוקדם, עם כל מיני נכויות. אני מציע שהמדינה תיתן להם את האפשרות, אחרי שירות של 35, 40 שנה, אם זה רצוף ואם זה לא רצוף, תמורת הסדר מסוים שהם עשו, שיוכלו לצאת בכבוד לפנסיה. הרוב המכריע מהם מגיעים לגיל הפרישה עם נכויות, והמדינה משלמת להם על נכויות מעבודה, אם זה תאונות, חוץ מתאונות העבודה, שאנשים נהרגים בהן, ואתם יודעים, בתאונות עבודה נהרגים בשנה בין 60 ל-70 אנשים, כאשר שני-שלישים מהם זה רק עובדי בניין, רק עובדי בניין. תתארו לעצמכם כמה משלמים, ותארו לעצמכם כאשר אלפים מחסירים ימי עבודה, דמי פגיעה, זה מגיע למשהו כמו 6,000, 7,000 איש בשנה, 8,000 איש בשנה, שמקבלים דמי פגיעה בעבודה ומקבלים נכויות. בסופו של דבר המדינה משקיעה באנשים האלה ונותנת את הכספים בצורה עקיפה, ופי-שניים ופי-שלושה. מי מגיע לגיל 67 אחרי עבודה רצופה בבניין בבריאות שלמה?

כמעט אף אחד. אז מדוע אי-אפשר לעשות את זה? מצדי אין שום בעיה. אם המדינה באמת רוצה לפתח את העניין הזה, ואולי לשקול את זה קצת בכובד ראש, אפשר להעביר את זה לוועדה. בואו נדון בזה בוועדת העבודה והרווחה. אז מדוע דוחים את זה על הסף מלכתחילה? אני מבין שכבוד סגן השר יענה לי, אז אולי כדאי שישמע אותי. אתה תענה, לא? אני שומע אותך.

גם לשמוע, גם לקרוא. אז אתה כמו נפוליאון. מי שישיב על הדברים, לדעתי זה שר החינוך. זה היה רק נפוליאון שעשה את הדברים האלה. שר החינוך ישיב על הדברים.

אני מבין ששר החינוך אמור להשיב על הדברים.

אתה אמור להשיב? סגן שר האוצר.

אז אני פונה לכבוד סגן השר לשקול את האפשרות. עכשיו הממשלה בטח תתנגד לזה, אז האם אפשר לדון בזה בוועדה? מדוע אי-אפשר לקחת את זה ביתר רצינות, ולתת לאנשים האלה, שבאמת הם שבונים, הם שעושים, הם שאחר כך חולים, לתת להם את האפשרות לחיות בכבוד?

תודה רבה לחבר הכנסת עפו אגבאריה. חברי חברי הכנסת, אני לא מתכוון להמשיך בדיון כשאין פה שר תורן. אתה משמש, אני לא שר תורן, אני שר.

אנחנו נמתין. לא, מי שעונה זה מיקי לוי.

סגן השר מיקי לוי מוזמן, אני רק מבקש גם ממזכירות הממשלה לדאוג שיהיה פה שר תורן. לא צריך, יש שר. יש פה שר תורן? השר שמיר הוא שר תורן.

סגן השר מיקי לוי, בבקשה. אני אדבר על ירושלים, על עזה, על כולם.

בברכה את לוחמי חיל הים שנמצאים כאן ביציע ברוכים הבאים לפרלמנט הישראלי. ובהקשר של מה שקרה קודם לכן. לכנסת ישראל. כנסת ישראל, אני מקבל את התיקון.

גיל הפרישה במשק הוא גיל אחיד בכל המקצועות וסוגי התעסוקה, והוא עומד על 62 שנים לנשים ו-67 שנים לגברים. קביעה זו נעשתה הגם שמטבע הדברים קיימים במשק מקצועות שוחקים יותר ושוחקים פחות. מעבר למקצוע הבניין, שהוא מקצוע בהחלט שוחק, יש מקצועות נוספים ששוחקים, שהעניין שלהם הוא פיזי, קשה, לא פשוט, ולכן יש בעיה לבוא ולהגדיר, כי כשאנחנו נגדיר מקצוע אחד, מחר יבואו ויגדירו מקצועות נוספים. איך אפשר לסחוב בלוקים בגיל 66? אחרי שעשית את, גם קשה מאוד לבנות קונסטרוקציות מברזל. חבל שחבר הכנסת יואל רזבוזוב איננו, אבל אבא שלו, בגיל 65, פועל בניין, סוחב, מהנדס. האיש הוא מהנדס, מהנדס, לא פועל. האיש הוא מהנדס, כן, עלה מרוסיה, והחליט לעסוק במקצוע הבניין, והוא סוחב 50 קילוגרם, שק מלט, על הגב בלי שום בעיה. הורדת גיל הפרישה אינה עומדת בקנה אחד עם המגמה להעלות את גיל הפרישה במשק, והכול נוכח מגמת הגידול העקבית והמתמשכת בתוחלת החיים בישראל.

נוכח הגירעון האקטוארי של המוסד לביטוח לאומי, וכן לנוכח הגירעונות במאזני קרנות הפנסיה בישראל, על-פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה כ-5% מהשכירים מועסקים נכון להיום בענף הבניין, אם כי אין אפשרות לקבוע למשך איזו תקופה, מתי הם פורשים, מתי הם עוזבים את עבודתם ומשנים מקצוע. על בסיס נתון זה בוצעו אומדנים שלפיהם להצעת החוק עלויות הנאמדות בסכומים גבוהים מאוד, 175 200 מיליוני שקלים בשנה, בכל הקשור לתשלומי הביטוח הלאומי בגין קצבאות זיקנה. נוסף על כך, משמעותה של הצעת החוק, כפי שהוערכה בשנת 2012, היא כ-150 מיליוני שקלים,

בכל הקשור לזכויותיהם של המבוטחים בקרנות הפנסיה הוותיקות. לפיכך, להצעת חוק זו השפעה על היציבות האקטוארית של הקרנות, והיא עלולה להוביל להפחתת זכויות לעמיתים אחרים החברים בקרנות הפנסיה. יצוין כי בעקבות העלאת גיל הפרישה במשק בשנתיים החל ב-2004, פועלת היום קרן "מעגלים" לסייע לעובדים העוסקים במקצועות שוחקים, ואף במקצועות, מימון תשלומי גישור שונים, והכול בהתאם לקריטריונים הנקבעים על-ידי הקרן. פעילות הקרן תוקצבה בסכום של 600 מיליון שקל בפריסה רב-שנתית. עכשיו, באמת, אני לא יכול להתעלם ממה שקרה במליאה בנאום הקודם ובאירועים הקודמים. חברי חברי הכנסת, ובכלל, גם מהצד הערבי, זכותנו על הארץ הזאת אינה מוטלת בספק, אבל זה חשוב, מה שאני הולך להגיד, אינה מוטלת בספק. זכותנו על הארץ הזאת היא זה 3,000 שנה, וזה 2,000 שנה, ואני מזמין אתכם, מכיוון שהייתי מפקד מחוז ירושלים, ואני מכיר כל מטר וכל משבצת, דאגת לכל תושבי ירושלים, יהודים וערבים. ודאגתי לכל תושבי ירושלים יהודים וערבים, והגנתי לא אחת על מתפללים ערבים בגופי, ולא אפשרתי פגיעה בהם, ואפשר לבדוק גם עם תושבי בית-צפאפא. אבל זכותנו על הארץ הזאת אינה מוטלת בספק, ואני מזמין אתכם לעתיקות שנחפרו מסביב להר-הבית, לאל-אקצא, למה שאתם רוצים, ומה שנקרא אל-אקצא הקדום, אני מזמין אתכם להיכנס לשם, ואני נותן את מלוא הכבוד למקום הקדוש, ולהיכנס, מה שאתם קוראים אל-אקצא הקדום, ואלה הן מדרגות חולדה, שהובילו אל הר-הבית, ולהסתכל אל התקרה, ולהבחין במעשי אמן יהודי שריקע בתקרה לולב, ואתרוג, ורימונים, כדי להבין מהי זכותנו על הארץ הזאת, אחת ולתמיד, ולהיכנס ל"אורוות שלמה", וללכת לצד המזרחי-דרומי, ולהסתכל על אבן שיש לה, היא בבנייה פעם נוספת, אבן מלפני 3,000 שנה, שכתוב עליה, לא כתוב עליה, אלא חרוט בה, לולב, והיא נמצאת בבנייה פעם נוספת, כשבנו את אל-אקצא על חורבות בית-המקדש. כל פעם שהייתי נכנס לעשות שם ביקורת, ואני ניצב פה ומתרגש, הייתי ניגש לאבן הזאת, שנמצאת שם בפינה, וכנראה רבים לא יודעים עליה, נוגע בה, ומרגיש כי נגעתי בכנפי ההיסטוריה.

אני לא ידעתי לקבוע אם זה 3,000, אדוני, חבר הכנסת רובי ריבלין, או שזה 2,000 שנה, אבל בהחלט התרגשתי כל פעם כשנכנסתי ונגעתי באבן הזאת. ואם אתם לא מאמינים, אני מציע לכם את עצמי כמדריך, שמכיר את כל נבכי המחילות, לבוא ולבקר, כדי להבין אחת ולתמיד את זכותו של העם היהודי על הארץ הזאת, שאליה שבנו לאחר 2,000 שנה. ואנחנו לא מתכוונים לוותר על הארץ הזאת פעם נוספת, ואנחנו לא נפסיד במלחמה הבאה, אם תבוא עלינו, ואני מקווה שלא תבוא. זכותנו היא גם היסטורית, גם שורשית וגם מוסרית. אדוני היושב-ראש. אני מבקש מהכנסת לדחות את הצעת החוק. תודה לסגן השר מיקי לוי, גם על הדברים הנכוחים, האמיתיים והכנים. חברי חברי הכנסת, אנחנו עוברים להצבעה על הצעת חוק גיל פרישה (תיקון, שינוי גיל הפרישה לעובדים בענף הבניין), התשע"ג 2013, בקריאה טרומית. מי בעד?

בבקשה.

שינוי גיל הפרישה לעובדים בענף הבניין),

2013, נתקבלה. בעד, 14, 21 מתנגדים, אין נמנעים. הצעת החוק לא התקבלה. חברי חברי הכנסת, אנחנו עוברים להודעת יושב-ראש ועדת הכנסת, חבר הכנסת צחי הנגבי, ואחר כך נעבור להמשך הצבעה. אני רוצה לציין שחברת הכנסת איילת שקד הצביעה בטעות בעד, ונא לרשום אותה כהצבעת נגד.

אדוני, תודה. ועדת הכנסת קבעה את הוועדות האלה לדיון בהצעות לסדר-היום כדלקמן: ועדת הפנים והגנת הסביבה תדון בהצעות לסדר-היום של חברי הכנסת אליהו ישי, דב חנין, תמר זנדברג, איילת שקד וישראל אייכלר

ועדת החוץ והביטחון תדון בהצעה לסדר-היום של חבר הכנסת נסים זאב בנושא: האם התחייבה המדינה לאפיפיור או לוותיקן למחווה טרם ביקורו הצפוי? הודעה נוספת, אדוני היושב-ראש, על חילופי אישים בוועדה המשותפת לוועדת הכנסת ולוועדת החוקה, חוק ומשפט לדיון בהצעת חוק-יסוד: משאל עם. מטעם ועדת הכנסת: במקום חבר הכנסת יצחק הרצוג יכהן חבר הכנסת איתן כבל.

תודה רבה לחבר הכנסת צחי הנגבי. אנחנו עוברים להמשך הדיונים בחקיקה. הצעת החוק הבאה: הצעת חוק הממשלה (תיקון, ועדת שרים לענייני חקיקה), התשע"ג 2013, של חבר הכנסת ניצן הורוביץ וקבוצת חברי הכנסת. חבר הכנסת ניצן הורוביץ,

עשר דקות.

אדוני יושב-ראש הישיבה, תודה, חברי חברי הכנסת, אני חייב בכל זאת, לפני הצעת החוק החשובה הזאת, להגיד מילה על המחזה המביש שהתרחש כאן. כשראיתי את, כשאתה עמדת ומחאת כפיים לשקרים האלה בגרמנית פה.

חבר הכנסת לוין, תן לחבר הכנסת הורוביץ לדבר. אני זוכר שאתה ישבת בוועדת הכנסת והרמת את היד ואישרת לו לנאום בגרמנית. יכולת להצביע גם נגד.

זה לא אומר שאני צריך למחוא לו כפיים כשהוא משקר.

מה זה שקרים? מה השקר הגדול, שהוא אמר שצריך שלום? ששלום עושים עם אויבים? לא, איזה שקר? כשאני ראיתי אתכם יוצאים, הרי בבושה, ביזיתם את הכנסת,

חשבתי, אולי לא שמעתי מה הוא אמר. שתי מדינות. ראש הממשלה שלך, ראש המפלגה שלך אומר את זה כבר ארבע שנים. יש לך בעיה? תעזוב את הליכוד. חבר הכנסת הורוביץ, הוא דיבר על שני שקרים. אחד זה הסיפור של המים הפלסטיניים, ודבר שני זה המצור.

אתה לא יודע שיש, אלו שקרים. אתה גם יודע שאלו שקרים. מצור, אתה יודע שיש מקומות בשטחים, אז אני אחזור על הדברים האלה, אבל אני לא אגיד את זה בנימוס מופלג כמו שאמר את זה יושב-ראש הפרלמנט האירופי. אני אגיד שמדינת ישראל והכיבוש בשטחים חונקים את האוכלוסייה הפלסטינית, יש מקומות בשטחים שיש מים פעם בשבועיים. אתה יודע את זה? אצלך בהתנחלויות זורמים המים חופשי. חופשי.

את מתקלחת בלי הפסקה אני גרה שם,

בבריכות שלך בהתנחלויות אין שום בעיית מים. ההתנחלויות שלך לא מחוברות גם לשום ביוב,

את מזהמת את הארץ, מזהמת את מי התהום, וגם מזהמת את הכנסת. אתה משקר, אז תסלחי לי. תסלחי לי.

חבר הכנסת ניצן הורוביץ,

אבל, אדוני היושב-ראש, רק לגבי הסגנון. בא הנה יושב-ראש הפרלמנט האירופי בהזמנת הכנסת, ואמר ששלום עושים עם אויבים. את קמת ויצאת, כי בעינייך פשוט השלום הוא מושג זר. אשת מלחמה. את מסיתה, איזה, נו באמת. את רוצה איבה ומדנים,

וכשמישהו מדבר על שלום את יוצאת, את הרי לא יכולה לשמוע את זה. את לא יכולה לשמוע את זה. שלום ואנחנו אנשי מלחמה. תגיד לי, אתה חי פה? במציאות פה, מה הוא אמר? הוא אמר שאין ביטחון בלי שלום. אני שמעתי את הדברים. אין ביטחון בלי שלום. הרי מה כל קיומך? כל קיומך נשען על סכסוך, כל קיומך נשען על כיבוש. זה מה שאת רוצה. ואת תוקעת אותנו בבידוד. את תוקעת אותנו בלחצים,

ואני אומר מכאן, ואני אחזק את מה שאמר פה יושב-ראש הפרלמנט האירופי, אנחנו רוצים תקווה לשלום. ואנחנו מחזקים את שר החוץ קרי במאמצים שלו,

ואנחנו אומרים לו מכאן: ג'ון קרי, תמשיך. תמשיך, כי העם אתך. ועכשיו להצעת החוק שלנו. הצעת החוק הזאת מבקשת להפוך את ועדת השרים לחקיקה מבית-הקברות לחקיקה לגוף שקוף ורציני. ועדת השרים לחקיקה היא הגוף שקובע מטעם הממשלה את עמדת הקואליציה, מקום באמת עם חשיבות רבה מאוד, אבל שלא מתנהל בו שום פרוטוקול, שאנחנו לא יודעים איך השרים מצביעים, אין שום אפשרות למציע הצעה לבוא לפני הוועדה ולנמק, ואנחנו רואים כאן שבוע אחר שבוע איך דברים פשוט נופלים בוועדת השרים לחקיקה בלי שום דיון רציני, או שדברים אחרים מאושרים, כולל הצעות חוק הזויות למדי, ושוב, אין שום שקיפות, אין שום שיתוף ציבור. כל חבר כנסת מכיר את העניין הזה. ארגוני החברה האזרחית נתקלים בקיר הזה שבוע אחר שבוע.

אגב, אורית סטרוק, אומנם עכשיו צעקנו אחד על השנייה, גם את הצעת הצעת חוק דומה לא מזמן, וגם היא נפלה בוועדת שרים. היות שאני מהאופוזיציה, אני יכול לבוא לפה ולהביא הצעות חוק שנפלו בוועדת שרים, ואת לא יכולת. הדברים שאני מבקש הם פשוטים. 1. לפרסם את אופן ההצבעה של חברי הוועדה, 2. לערוך פרוטוקול, אפילו בסיסי, 3. לתת לחבר הכנסת לבוא לפני הוועדה ולנמק את הדברים, לנסות לשכנע ולהסביר. בדיון שהיה בהצעת החוק, הוא היה דיון ראשון, לפני שלושה חודשים, ביקשו זמן כדי להביא משהו מטעם הממשלה, ואני הסכמתי לדחייה. אמרתי שאני לא מחפש בעניין הזה להתנגח, אני רוצה שהדברים פשוט יסודרו. מובן שדבר לא קרה. בדיון שהיה על הצעת החוק לפני שבוע אמר שר האוצר יאיר לפיד שאם יאשרו את הצעת החוק שלי זה יקדם פופוליזם. זאת אומרת, שקיפות היא פופוליזם. למה בכלל אנחנו מקיימים פה, אדוני היושב-ראש, דיונים? הרי אם האנשים לא יכולים להגיד אמת, או שהם מפחדים שמה שהם יגידו יצא החוצה, וכל מה שאומרים בפומבי הוא פופוליזם, בואו נקיים את כל הדיונים שלנו באיזה חדר אטום, נשב כולנו בחשאיות, לא נפרסם, לא נאפשר שום שקיפות, שום שיתוף ציבור.

התפלאתי על הדברים האלה של שר האוצר יאיר לפיד, שאם ועדת השרים תהיה שקופה זו תהיה במה של פופוליזם. אני רק נזכר בהצעות החוק האחרונות שיצאו מוועדת השרים לחקיקה, מאוד רציניות: איסור שימוש בסמלים נאציים, חוק לסיפוח הבקעה, חוק שריון ירושלים, החוק שעלה פה קודם, של אוחיון,

חוקים רציניים מאוד, שהרי ברור לוועדת השרים לחקיקה שהם לא יצלחו לא את הקריאה הטרומית ולא את הוועדה שאחריה, ואישרו אותם במהלך מובהק של פופוליזם, כי הם באו מצד מסוים של המפה הפוליטית. אבל חלילה שנפרסם את הרשימה של השרים שהצביעו בעד ונגד. אני צריך לצלצל לכל מיני עוזרים שישבו שם עם רשימות ולבקש מהם שיגידו לי בטלפון מי היה בעד ומי נגד. פשוט בושה וחרפה. המצב הנוכחי הוא פשוט ארכאי, אנכרוניסטי ובעיקר מביש. אפשר רק לראות את שורת הארגונים ששותפים להצעת החוק הזאת, הארגונים הכי חשובים שיש כאן. אם זה ארגון כמו "כוח לעובדים",

חבר הכנסת ניצן הורוביץ, האבות המייסדים שקלו אם לאפשר לחברי הכנסת להצביע באופן חשאי, וקבעו שהדבר הוא בלתי אפשרי, ובן-אדם נבחר כדי שהציבור ידע מה הצביע.

הם סייגו את זה לדבר אחד, בהצבעות אישיות. בהצבעות אישיות, קבעו שמבקר המדינה, שנשיא המדינה, ייבחרו בהצבעה חשאית, ובזה נגמר העניין.

כל העבודה הציבורית מחייבת מעצם טיבה להיות, אני חושב שזה מובן מאליו, אבל לצערי ועדת השרים והממשלה מתנגדות לזה. זה מובן מאליו כשאנחנו באופוזיציה.

אני חושב שגם לחברי כנסת מהקואליציה, ושמעתי את זה מהם,

חתומים על הצעת החוק הזאת גם חברי כנסת מהקואליציה. גם הם נתקלים בעניין, או שלא מתקיים דיון, או שהוא מתקיים באיזו צורה מרושלת, או שזה נופל או קם על בסיס שיקולים פוליטיים. אתה אפילו לא יודע מי הצביע בעד ומי הצביע נגד. זה בדיוק העניין. סודי ביותר. אנחנו יודעים מהדלפות, מהדלפות. אנחנו שואלים מי הצביע בעד ומי הצביע נגד. הציבור בחר בנו כדי שהוא ידע על מה אנחנו מצביעים. אבל אני חושב שזה אלף-בית של התנהלות תקינה של איזשהו מוסד. זה הגוף שקובע לשבט או לחסד את הגורל של הצעות החוק שמגיעות למקום הזה. חיוני שלפחות נדע,

כמו שאומרת חברתי שלי יחימוביץ, מי היה בעד ומי היה נגד, שלפחות תהיה לנו אפשרות לבוא לאנשים האלה ולדבר אתם. זה דבר שהוא אבסורד, ובאמת, אני חייב לומר, בהתחלה צחקתי ממה שיאיר לפיד אמר שם, בוועדת השרים, שזה יעודד פופוליזם, אבל אחר כך די התרגזתי, כי האיש הזה בא הנה בשם פוליטיקה חדשה, וזה השורה התחתונה של הפוליטיקה החדשה, שהכול צריך להיות חשאי,

אנשים ייגררו לפופוליזם,

האיש אפילו לא סומך על עצמו, שאם נותנים לו את הבמה ואת השקיפות הוא יגיד אמת וידבק בדעתו.

בשבילו, כדי להגיד את מה שהוא באמת חושב, הוא צריך שזה יהיה חשאי,

חלילה,

אולי הוא יגיד משהו אחר. אני חושב שזה דבר שהוא באמת בלתי נסבל. אני התאכזבתי מאוד לשמוע את הדברים. אני רק אומר כאן לזכותם של שלושה שרים בוועדת השרים לחקיקה שבדיון על הצעת החוק הזו, תמכו בה: ציפי לבני, אורי אריאל ואורי אורבך.

גם את זה אני הייתי צריך לשמוע,

מכלי רביעי, כי גם זה כמובן לא פורסם. אמרו כמה שרים, בעקבות הדיון הציבורי שעוררנו סביב הסיפור הזה, שהם יפרסמו באופן וולונטרי את ההצבעות שלהם,

יש עוד חצי דקה, וגם היה פה איזה דין ודברים.

נא לסיים, חבר הכנסת הורוביץ.

אתה גם הצבעת בוועדת השרים נגד החוק הזה. אולי רצוי שתשמע קצת דברים, כי אני לא בטוח שבדיון שמעתם את הדברים. אמרו שרים, כמו ציפי לבני ולימור לבנת, שהם יפרסמו באופן וולונטרי את ההצבעות שלהם. זה נחמד, אבל זה לא מספיק. זה לא עניין של החלטה וולונטרית של שר כזה או אחר. לא מעניינת רק ההצבעה הספציפית של השרה לבני או של השרה לבנת. אנחנו רוצים לדעת מי הצביע בעד ומי הצביע נגד. הוספתי לך דקה, בסדר?

רק לסיים בזמן.

שבסוף העניין פשוט נכבה פה את האור וההצבעה תהיה בחושך, וגם לא יהיה אפשר לדעת את התוצאות, איך הצביעו חברי הכנסת על ההצעה הזאת. זה פשוט דבר שלא מתקבל על הדעת. אני התחלתי לומר, ואני רוצה לתת קרדיט לארגונים האלה, ארגונים כמו התנועה לאיכות השלטון, שפעלו בעניין, האגודה לזכויות האזרח, "כוח לעובדים" ארגונים שבאמת טובת החברה הישראלית לנגד עיניהם, והם שבוע אחר שבוע, בהצעות חוק שהם מקדמים, נתקלים בחומה הזאת של ועדת השרים לענייני חקיקה, משהו שהוא באמת בלתי נסבל. אז אני קורא לחברי כנסת כאן: היות שהבעיה משותפת, וזה לא עניין פוליטי או מפלגתי, וזה עניין של, איך אתה אומר, רובי ריבלין? היום קואליציה ומחר אופוזיציה, נא לסיים.

מחר אתם תהיו בצד הזה, ואני חושב שכולנו צריכים לתמוך בהצעת החוק הזו. הלוואי

של חבר הכנסת דב חנין. כיוון שהיא דומה, אנחנו מבצעים הצמדה לחוק הנוכחי ומאפשרים לחבר הכנסת דב חנין להציג, מהזווית שלו, את הנושא.

שלוש דקות, בבקשה. נא להקפיד על הזמן. נא להקפיד על הזמן.

אדוני היושב-ראש,

אדוני השר, עמיתי חברי הכנסת, בזמנו אמר השופט ברנדייס, באחת מההתבטאויות היותר-זכורות שלו, שאור השמש הוא המחטא הטוב ביותר. אבל ועדת שרים לענייני חקיקה חוששת כנראה מאור השמש. היא חוששת מהידיעה של הציבור איך שרים מצביעים, ולכן הצבעתם של השרים נשמרת היום כמין סוד ביטחוני נוסף. הם מפחדים ממשהו. סודות מדינה. ממה אתם מפחדים?

אני אומר לכם ממה הם מפחדים. הם מפחדים מהציבור הישראלי.

הם מפחדים לגמרי. הם לגמרי מפחדים, ובצדק, כי אם אנחנו נדע איך הצביעו השרים, אנחנו נדע מי מתנגד לפתרונות חברתיים, מי מתנגד להגנות סביבתיות, מי מתנגד לשוויון ומי מתנגד לקידום דמוקרטיה. אז מזה הם מפחדים, ובמידה רבה של צדק הם מפחדים. אולי הם גם מתביישים, והאמת היא שגם בזה יש טעם גדול. הם מתביישים, מכיוון שהחלטות ועדת שרים לענייני חקיקה, בוודאי בקדנציה האחרונה, הן החלטות מופקרות, חסרות אחריות ולא רציניות. אני רוצה לומר לכם, עמיתי חברי הכנסת, שאני עוקב בעניין אחרי הדברים שוועדת שרים לענייני חקיקה מעבירה מדי שבוע לכנסת, ואני אומר לכם שאם בעבר ועדת השרים לענייני חקיקה עוד הייתה סוג של מסננת בפני דברים מופרכים לחלוטין, היום היא בסך הכול מתגברת ומתמרצת מצדה רעיונות מופרכים וחסרי היתכנות, שפוגעים בחברה, פוגעים בדמוקרטיה, פוגעים במיעוטים ופוגעים במעמדה הבין-לאומי של ישראל, ומייצרים נזקים. עמיתי חברי הכנסת, הצעת החוק הזאת היא אינטרס משותף של כל אחד מאתנו. גם חברי כנסת מהקואליציה, זכותכם לדעת מי הצביע נגד, מי הצביע בעד, מי תמך ומי התנגד להצעות חוק שאתם מעלים בפני הוועדה. לכן הפנייה שלנו, ואני מצטרף לדבריו של חבר הכנסת הורוביץ בהקשר הזה, אליכם היא לתמוך בהצעת החוק הזו מעבר להשתייכות קואליציונית ואופוזיציונית. אני רוצה לסכם ולומר שכנראה יש איזושהי טעות אופטית בממשלה. אם אתם חושבים שאנחנו לא באמת יודעים איך אתם מצביעים,

חברות וחברים, לטוב או לרע החברה הישראלית היא חברה קטנה וצפופה.

למרות שאתם מנסים להתחבא מתחת לשולחן ולא לספר לנו איך הצבעתם, אנחנו באמת יודעים איך אתם מצביעים. חבל להתחבא מהציבור.

אם תרצו, אנחנו מוכנים אפילו לעשות שירות לציבור ולפרסם בהתנדבות איך הצביעו השרים, כדי שבאמת לא תצטרכו לשבת מתחת לשולחן. גם חשוך שם, וגם לא כל כך נעים. תודה רבה, חבר הכנסת דב חנין. השר יאיר שמיר ישיב במשולב על שתי הצעות החוק,

כך נצביע בנפרד על כל הצעת חוק.

אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, עמדת הממשלה היא להתנגד להצעתם הן של חבר הכנסת ניצן הורוביץ ואחרים והן של דב חנין. מותר לממשלה ולוועדות השרים לקיים דיונים שאינם פומביים. מה שנאמר בפומבי הוא החלטות בלבד. מותר גם לאנשים לפרסם איך הצביעו כרצונם. כך יכול הציבור לשפוט את נבחריו אך ורק על-פי מבחן התוצאה. שונה הדבר לגבי הכנסת, שהיא הרשות המחוקקת, שפה הכול גלוי וחייב להיות גלוי. חבל שחבר הכנסת דב חנין מצטט רק מה שאמר השופט, כשאמר. יש פסקי-דין בעניין הזה של האם רשות צריכה לפרסם פרוטוקולים והצבעות,

אני הבאתי בישיבה של ועדת שרים לענייני חקיקה את הפסיקות האלה, חבל שהמדליפים לא אמרו את זה, וציטטתי מה שאומרים בבתי-המשפט על העניין הזה. כשהרשות היא המבצעת, היא צריכה להתנהג בחופשיות, שתוכל לקבל החלטות חופשיות מכל אילוצים אחרים וחיצוניים.

יש הבדל מהותי בין הכנסת לבין הממשלה, שאחת היא רשות מבצעת ונבחנת על-פי התוצאות והשנייה היא צירוף של שליחי ציבור. שלא לדבר על המקרים שיש בהם שרים שאינם חברי כנסת ואינם שליחי ציבור, הם בעלי מקצוע מיומנים שבשל מיומנותם הם נבחרו לשרים. אז מה אז? אני יכול להעיר, כחבר ועדת השרים לחקיקה, שהדיונים שאני מקיים לפני ישיבת הוועדה, וכשבאים אלי המציעים למיניהם,

אתה לא היית אצלי, אבל אחרים באים אלי, אני שואל אותם וטוחן ומפעיל את עוזרי. אני בא לישיבה מאוד מוכן. אני רוצה להגיד לך דבר נוסף. כשמתקבלת שם החלטה והיא איננה על דעתי, אני מערער עליה, ואפילו ערערנו פה על הצעה של חבר הכנסת מרגלית, אני ערערתי. אמרו לי: הוא מהאופוזיציה. לא מעניין אותי אם הוא מהאופוזיציה או לא. לכן הדיון, לפחות מבחינתי, אז מה הבעיה לפרסם את זה?

לכן מבחינתי הדיונים הם ענייניים, לפחות מבחינתי.

הן לא נלקחות בקלות, וזה נמשך שעות על שעות, ואתה יודע את זה.

יש ניגודי עניינים, למה לא לפרסם גם את הדיונים?

אם זה ענייני, מה הבושה בפרסום הדיון? זה לא עניין של בושה. זה עניין שאתה רוצה לנהל דיון אמיתי, משוחרר מאילוצים אחרים. זה הכול.

אי-אפשר לנהל לעיני הציבור דיון אמיתי, ?

אני אגמור, ואחרי כן אני אענה.

גם דירקטוריונים, יש להם פרוטוקול.

שלי, אני אענה. תני לי לגמור, אני אענה לך. לעיני הציבור.

לא ארד מפה לפני שאענה לך, בסדר? לכן בוועדה, הדיונים שאני משתתף בהם, והשתתפתי בכולם, אני כמעט לא מפסיד ועדות, אלא כשאני בחו"ל, הם ענייניים, והעובדה שמציעי החוק אינם משתתפים או באים להציג, אני אינני רואה בה פסול. ההפך אני חושב. אני חושב שההפך, הדיון הוא הרבה יותר פורה ללא זה, מה גם שאנחנו איננו המחוקקים, אנחנו רק קובעים את עמדת הממשלה, ואחרי כן גם יש ערעורים על זה. יתרה מכך, אני חושב שצריך לעשות את ההבחנה בין הרשות המבצעת והרשות המחוקקת, וכדאי שזה יישמר. ועדות השרים הן בסמכות הממשלה, כפי שנקבע בחוק, וסוגיה זו, ככל שיש צורך להסדירה או להתייחס אליה, מקומה הטבעי הוא בתקנון עבודת הממשלה ולא בחקיקה ראשית, זה בכל מקרה, ובוודאי שלא להתייחס לוועדה מסוימת, למה לוועדה הזאת ולא לוועדות אחרות? אני חושב שהטלת חובת שמיעה, כלומר, שנביא את המציע, יש בה כדי להאריך את דיוני הוועדה, נספיק הרבה פחות, רק בשבוע שעבר דנו ב-39 הצעות. אם היה כל אחד מציג אולי היינו דנים בעשר הצעות. לכן גם העניין הזה, מה דעתך על פרוטוקול? אני אגמור, אני אגמור, שלי. השר שמיר, ברשותך, שנייה. חברי חברי הכנסת,

מדבר בנחת ובשקט. מי שמעוניין לדבר, בבקשה שיצא החוצה ונוכל להשלים את הדיון.

לדעתי, הופעת חבר הכנסת עלולה לפגום בגיבוש הדעה בממשלה,

עכשיו אני רוצה,

אנחנו לא שומעים את עצמנו כאן. חברת הכנסת מירה פרנקל. שלי, שלי, רינה, רינה. רינה, סליחה. חברת הכנסת רינה פרנקל.

שאלת שאלה אחת, למה לא פרוטוקול, והקודמת מה הייתה? זאת השאלה, מה רע בפרוטוקול? תראי, קודם כול, בוועדות לא מנהלים פרוטוקול. בוועדות שרים שאני, מה דעתך? רגע, שנייה, שנייה. אני חושב שזה מיותר. לא, המזכיר של הוועדה כותב בדיוק מה פחות או יותר נאמר, בתמצות, אבל זה לא פרוטוקול כפי שנעשה כאן, ואת זה הוא עושה. את זה הוא עושה. למה לא?

הדיון אחר כך, הדיון האמיתי הוא פה. הדיון על ההצעה הוא פה, הוא לא שם. איזה דיון יש פה על ההצעה?

שם מתקיים דיון, ודאי שמתקיים דיון, אבל זה בין שרים, כאנשים פרטיים,

לא כנציגי מפלגות, אני בא לשם יאיר שמיר, אני לא בא לשם שום דבר אחר. לא לא לא, אתה בא כשר בממשלת ישראל.

אם פה יש משמעת סיעתית, שם אין משמעת סיעתית. אתה נציג של סיעה, בסדר גמור.

אז לכן אני אומר, אם את רוצה לאפשר דיון אמיתי,

אם אני צריך רק ללכת,

אז מה נעשה? לא עשינו כלום. לכן, הדיון שם, תגיד, חבר בדירקטוריון, מה זה? דירקטוריון שמתכנס, יש פרוטוקול? יש פרוטוקול. הוא לא מופץ לציבור.

הוא קיים מבחינה משפטית של האחריות,

בגלל האחריות של הביטוח והיתר. הוא לא מופץ לציבור. יש פסיקות של בתי-משפט, יש פסק-דין, שאני הקראתי אותו,

מישהו נגד גרמן, שהייתה ראשת העיר הרצלייה, ובפסק-הדין נאמר במפורש שהרשות רשאית לעשות את זה שלא בפומבי, כדי להשיג את מטרותיה, והיא חייבת להיבחן על-פי התוצאות, ולא על-פי שקיפות כזאת או אחרת. עכשיו, ההחלטות ניתנות. ההחלטות ניתנות. איפה שפיר? שפיר רצתה לשאול אותי.

סתיו. את רצית לשאול אותי משהו. אז תשאלי, אמרתי שאני אענה לך. אם מדובר בעניין שהוא לא פוליטי, אני לא שומע.

מול הציבור אי-אפשר להגיד את האמת? זה לא עניין של בושה, את לא מבינה את זה. אבל אתה אומר, כשאתה מנהל עסק, אתה מנהל, אתה לא מפיץ את הכול בחוץ,

בוודאי שלא,

זה רשות מבצעת, אתה צריך לבצע.

זה רשות מבצעת, וזאת רשות מחוקקת,

שני דברים שונים לגמרי. חברי חברי הכנסת, זה דיון ציבורי, הציבור משלם לכם משכורת, אתם חייבים לתת לו דין-וחשבון.

לא, את לא מבינה את העניין. אדוני היושב-ראש, השר אמר שהמדינה היא עסק. באמת. זה

ולא לחלוק את זה עם כל העולם ואשתו,

לא כל העולם ואשתו.

זה אנשים שמשלמים את השכר שלך, כל העולם ואשתו. אדוני השר, אם אתה רוצה משפט סיום. אתה סיימת? כל העולם ובעלה. מה זה? כל העולם ובעלה. סתם, הערה קטנה.

אז אני מציע לדחות את זה. תודה רבה לשר יאיר שמיר. אנחנו נצביע במשולב על החוק. סליחה, אנחנו מצביעים בנפרד על החוק. חבר הכנסת ניצן הורוביץ מעוניין להגיב על הדברים, כמציע החוק. הוא מוזמן, יש לו שלוש דקות,

אחריו, חבר הכנסת דב חנין, שגם כן יגיב. בבקשה, שלוש דקות. השר שמיר, אני הקשבתי לך ברוב קשב, אתה איש רציני, אני מעריך את דבריך, אבל אני רוצה לענות לך. רוב הדברים שמגיעים לוועדת שרים לחקיקה הם לא סוגיות סודיות, הם לא סוגיות ביטחוניות, כמו שאתה אומר בעצמך, זה מגיע לכאן. אבל בוועדת השרים לחקיקה מדברים גם אנשים שלא נמצאים כאן, כמו למשל פקידי ממשלה, מנכ"לים, סוכנויות ממשלתיות שונות, דברים שהם רלוונטיים לדיון, אנחנו רוצים לדעת.

גם בבית-משפט, כשהוא צריך לחתוך ולתת פסק-דין, יש פרוטוקול, יש עיקרון של דלתיים פתוחות, שמפרים אותו במקרים קיצוניים בלבד, אפשר אחר כך לקחת את פסק-הדין ולערער, או לקרוא, או ללמוד ממנו.

אתם מקבלים החלטה, אתם לא עושים שום פרוטוקול, או לפחות לא מפרסמים שום דבר, אפילו לא יודעים מי הצביע בעד או נגד, הרי אתם לא אנשים פרטיים, אתם שרים בממשלה, זו ועדת שרים לחקיקה. זה דבר, אני בכלל מתפלא שיש על זה ויכוח. בעיני זה צריך להיות מובן מאליו שהדברים האלה יהיו שקופים ונגישים. ומילא אם זו הייתה דעה שלי פרטית, אבל כל כך הרבה גופים, כל כך הרבה חברי כנסת, כל כך הרבה מוסדות מבקשים את העניין הזה. כנראה באמת יש בזה טעם, מעבר לאיזה גחמה שלי, ופה אני לא מנסה לנגח את הממשלה, אלא זה דבר שהוא פשוט אבן נגף בפני התנהלות סדירה של העניין. אתה גם יודע את זה, אתה, תשמע, מה,

השר שמיר, חברי חברי הכנסת,

החלטה שלכם אם אתם רוצים להמשיך אותו, השר שמיר. ואתה יודע היטב שלא כל השרים גם נוהגים כמוך.

ואתה יודע בדיוק על מה אני מדבר, ולא כולם באים מוכנים לישיבות כמוך, אני רוצה להשיב בעניין של הפרוטוקול. מה שאמרת נכון בעניין של הפרוטוקול,

אני יושב פה, בישיבות האלה, ומתחילים שם נאומים

אם עוד יהיה פרוטוקול, אלוהים ישמור.

אבל איזה מין נימוק זה? לא פה. לא פה. בוועדה, אבל בכנסת, אלוהים ישמור, יש דיונים,

בוא נסגור גם

באים לשם עשרות אנשים, עשרות באים לשם, מכל הארגונים, וזה פתוח לגמרי, וזה בסדר, והם כולם שומעים,

אם אני מציע הצעת חוק, אני לא יכול לבוא לשם, ואני אפילו לא יכול לנסות לשכנע או להסביר. וכולם שומעים את הדיון. זה לא שמוציאים אותם ואז דנים, אז אם כולם, כמו שאתה אומר, אז בוא תן גם לציבור להתרשם. אם זה לא סודי, ואתה אומר בעצמך, גם בעשר שנים לא נגמור.

אם זה לא סודי ואתה אומר בעצמך שעשרות גורמים שותפים, זאת אומרת אין שום מניעה

או אני לא יודע, ביצועית, לפרסם את הדברים,

אז תפרסמו את זה, אז מה הבעיה? מה בעצם פה הבעיה, אני לא מבין. באמת, אני שמעתי אותך בקשב. באמת, בכל הכבוד אני אומר, אני חושב שפה זה סוג של אוטומטיזם כזה, שככה היה וככה יהיה, ואם מגיע כזה מין ניצן הורוביץ, או דב חנין, או מישהו כזה,

זה בטח משהו לא טוב, ואז אומרים: לא לא לא, מה שנקרא, איך אמר פה פעם מישהו, דווקא מהצד הזה, "דובון לאלא".

ככה, רק נא לסיים.

אני באמת חושב, משפט אחרון, חבר הכנסת הורוביץ.

בלי חבר כנסת שמציג את החוק, חברת הכנסת יחימוביץ, אנחנו בדיון ארוך. נתתי לך גם את זכות הדיבור. אבל חשיפת פרוטוקול. חבר הכנסת הורוביץ, נא לסיים.

אמרה

הצעת החוק הרי כוללת שלושה דברים: פרסום תוצאות ההצבעה, פרוטוקול ומתן אפשרות לחבר הכנסת. אתה יודע מה, אני מוותר על אפשרותי כחבר הכנסת לבוא, ארגונים ידברו בשמי, אבל האם לפחות את המינימום, של פרוטוקול בסיסי ותוצאות ההצבעה, אי-אפשר לפרסם לציבור?

אומר לך שלפעמים אני מופתע לרעה מרמת הנימוקים, למה לא לקבל את הצעות החוק האלה. אני מתרשם שאם אנשים היו צריכים לעמוד מאחורי הנימוקים האלה, הם אולי היו קצת יותר נזהרים. אתה יודע, בכל זאת כל אחד רוצה לשמור על כבודו. ישנם פה חברי כנסת שמגישים, זה קורה, יש חברי כנסת, והם לא מעטים, שמגישים הצעות חוק רציניות, שיש מאחוריהן הרבה מחשבה, ואנחנו גם רוצים להגן על כבודה של הממשלה. אתם מבזים את הממשלה, אתם גוררים את הקואליציה להצבעות חסרות שחר ומטומטמות רק מכיוון שאתם מתחבאים מאחורי מסך החשאיות הזה. מאחורי מסך החשאיות כל אחד יכול לומר את כל דברי ההבל שהוא רוצה. אבל כמו שאמרת לנו, אדוני השר, אתה לא מתבייש בדבריך בוועדת השרים. אפילו סיפרת לנו פה שציטטת פסקי-דין של בית-המשפט העליון, וכך ראוי שיהיה. שר שמגיע לוועדת שרים ויש לו עמדה בעד או נגד, ראוי שיתגאה בעמדה הזו, ראוי שיהיה מסוגל לנמק אותה, ראוי שיוכל להסביר אותה לציבור. מה קרה? בהצעת החוק שלי,

אני ביקשתי את המינימום, בסך הכול פרסום פרוטוקול. לא רוצה להופיע, אני מוותר לכם על ההזדמנות, תתענגו אחד בחברת חברו. אבל אל תקיימו דיונים שטחיים, שלפעמים בהצעות חוק רציניות לוקחים 15 שניות, 25 שניות, 35 שניות. ואז אתם אחר כך גוררים את חברי פה, שנמצאים משמאלי כרגע ומימיני בפוליטיקה, אתם גוררים אותם להצביע הצבעות בניגוד למצפונם, בניגוד לתבונתם. כשאתה מדבר אתם הם אומרים: אני לא מבין למה ואני לא יודע מדוע. אתה מדבר עם השרים בממשלה,

מה אני יכול לעשות, ועדת שרים החליטה. למה?

בסך הכול המערכת הזאת, כשהיא תהיה שקופה, היא לא תפריע למי שיודע ורוצה לנמק. נמצא כאן אתנו, נמצאים אתנו,

אל תגישו כל כך הרבה חוקים, לא, אין בעיה. אז אני מודה לך, אדוני השר שטייניץ, ואני רוצה לומר לך, אדוני היושב-ראש, שבקדנציה הקודמת, כשחבר הכנסת ריבלין היה יושב-ראש הכנסת, התחיל איזשהו תהליך של הידברות, שהוביל אותו מטעם הממשלה השר לשעבר בגין, במטרה להפוך את הליכי ההידברות והעבודה בין הכנסת והממשלה ליותר מושכלים. הרי אנחנו לא צריכים ללכת באיזשהו תהליך אוטומטי שבו כל צד מפריע לשני רק מכיוון שמדובר בכנסת ובממשלה.

מכיוון שאתה מגיב לדברים וזמנך תם, אני מבקש משפט סיום,

כי הדיון התארך הרבה יותר ממה שרצינו. נא לסיים.

זה היה הזמן שלי לפי התקנון, ועכשיו אני אסיים.

משפט סיום, בבקשה.

התהליך הזה, שהוביל אותו השר בגין, לא התקדם מכיוון שהלכנו לבחירות. אבל נמצאים אתנו פה שני שרי אוצר, אחד נוכחי ואחד לשעבר, ואפילו עוד שר אוצר אחד לשעבר, ואתם יודעים שכשמשרד האוצר רוצה לנמק הוא יודע לנמק, הוא יכול לעמוד מאחורי ההנמקה שלו, ולפעמים הוא גם אפילו מתגאה בהנמקה שלו. אין שום סיבה להתחבא מאחורי מסך של חשאיות. תודה רבה. תקבלו החלטות ואל תתביישו בהן. תודה רבה לחבר הכנסת דב חנין. חברי חברי הכנסת, אנחנו הולכים להצבעה מפוצלת על כל חוק בנפרד, למרות שנתבצעה הצמדה. הצעת חוק הממשלה (תיקון, ועדת שרים לענייני חקיקה), התשע"ג 2013, של חבר הכנסת ניצן הורוביץ וקבוצת חברי כנסת, קריאה טרומית.

בבקשה. ההצעה להסיר מסדר-היום את הצעת חוק הממשלה (תיקון, ועדת שרים לענייני חקיקה), התשע"ג 2013, נתקבלה. בעד, 20, 31 מתנגדים, נמנע אחד. הצעת החוק לא התקבלה. אנחנו עוברים להצעת החוק המוצמדת: הצעת חוק הממשלה (תיקון, ועדת שרים לענייני חקיקה), התשע"ד 2013, של חבר הכנסת דב חנין. קריאה טרומית.

ההצעה להסיר מסדר-היום את הצעת חוק הממשלה (תיקון, ועדת שרים לענייני חקיקה),

בעד, 20, 31 מתנגדים, נמנע אחד. הצעת החוק לא התקבלה. לפני שנמשיך להצעות החוק הבאות, אנחנו רוצים לברך את קורס סמלים בכירים של צה"ל, שנוכחים כאן. ולפני כן, חברת הכנסת אורית סטרוק, יש לה זכות דיבור של חמש דקות, סליחה, הודעה אישית בעקבות הדברים של חבר הכנסת ניצן הורוביץ, שהופנו אליה ישירות. בבקשה. חמש דקות, בבקשה. תודה רבה. אדוני היושב-ראש, חברי השרים וחברי הכנסת, וחבר כנסת ניצן הורוביץ, חבר כנסת הורוביץ, אשמח אם תקשיב. אתה הטחת בי שאני מזהמת את הכנסת משום שאני לא מוכנה להקשיב כשמדברים על שלום. אז אני רוצה להגיד לך ככה: אני לא הפרעתי למר שולץ בגלל שהוא דיבר על שלום, אני הפרעתי לו, וגם יצאתי, ואתי יצאו כל חברי הסיעה, וגם שרים וחברי כנסת נוספים,

אם לא ביציאה אז בכך שהם ישבו במקומם. ועשינו את זה לא בגלל שהוא דיבר על שלום אלא משום שהוא עמד על בימת הכנסת שלנו והכפיש את מדינת ישראל, הכפיש ואמר עלינו שקרים שלא היו ולא נבראו.

ואנחנו, חבר הכנסת הורוביץ, כשיורקים עלינו, כשיורקים עלינו, אנחנו לא מנגבים את הרוק ואומרים שזה גשם.

את והחברים שלך, הוא לא אמר, הוא שאל.

אנחנו שומרים על כבוד העם היהודי ועל כבוד מדינת ישראל. וכשמטיחים בנו האשמות ושקרים והכפשות, אז יש לנו כבוד לאומי. ועמר, הוא לא שאל, הצורה שבה הוא שאל הייתה מאוד מתחסדת, מאוד מתחסדת. ואני קודם הערתי לו גם, אמרתי לו שזה שקר, הוא יכול היה לחזור בו ולהגיד: אוקיי, אני מתנצל, זה שקר, אני מבין, שיקרו לי ברמאללה.

יש לנו כבוד לאומי. אבל מכיוון שכבר אמרת, חבר הכנסת הורוביץ, מכיוון שכבר אמרת עלי שכשאני שומעת דיבורים על שלום אני ישר מתנגדת, וזה מזהם את הכנסת, אז אתה בטח יודע שהכנסת היא בית-הנבחרים של העם, וככזאת היא צריכה לייצג את העם.

מה לעשות, העם והציבור, ברובו הגדול, כשהוא שומע את הדיבורים האלה, שרק אנחנו נצא, רק נצא מעזה, ורק נצא מרמאללה, ורק נצא מג'נין, מייד נקבל שלום ופרחים והכול יהיה טוב ויפה, אז הוא שומע באוזניים ככינור שני, אם לא ככינור ראשון, את "צבע אדום" ואת ה"בומים" של הטילים ואת הזעקות של הפצועים ואת הבכי של ההרוגים. היה לנו מספיק, היה לו מספיק. ורוב העם מבין את זה, חבר הכנסת הורוביץ. יש מיעוט קטן שעוד לא הבין את זה ועדיין מייחל למוצא שפתיו של שולץ, של קרי ושל דומיהם.

ברוך השם, העם בריא, והעם מבין, הטילים פתחו לו את הראש. ולכן זה לא דבר פסול להתנגד לדיבורים מהסוג הזה, אלא זה פשוט שכל ישר וקצת תבונה אחרי 20 שנות אוסלו. תודה רבה. תודה רבה לחברת הכנסת אורית סטרוק. הצעת החוק הבאה, הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון, סיעוד על-ידי בן-משפחה), התשע"ג 2013, של חבר הכנסת אמנון כהן. מוצמדות לה שתי הצעות חוק, של חבר הכנסת דב חנין ושל חבר הכנסת אורי מקלב. התשובה וההצבעה במועד אחר. בבקשה, עשר דקות. יש לי רוב, יש לי רוב, אני מצביע. יש לך רוב. בבקשה. אדוני היושב-ראש, תודה, כבוד השר, חברי חברי הכנסת, אחת הקבוצות הזקוקות לחיזוק היא של הקשישים הזקוקים לטיפול סיעודי. נכון להיום, כבוד השר, רוב הסועדים את הקשישים הנם עובדים זרים, והעסקת עובד זר טומנת בחובה בעיות לא מעטות. לא כל הקשישים בנויים נפשית להכנסת אדם זר לתוך ביתם. יש כאלה שמטעמי דת אינם יכולים לאכול בישולי גויים, יש מקרים שאין קשר שפה בין הקשיש לבין הסועד הזר המטפל בו. רבים מהמטפלים הזרים נעלמים לאחר תקופה קצרה. מביאים אותם לאחר שהאיש הסיעודי או האישה הסיעודית מחכים כמה חודשים, מגיע הבן-אדם, ואחרי, אני רוצה שהשר יקשיב לנו, כבוד סגן השר. כבוד השר, אני יודע כמה אתה רגיש גם לנושא הזה, לנושא של הקשישים. לא פעם קורה שמחכים לעובד זר, הוא עובר את כל הקריטריונים, כל הביורוקרטיה, העובד הזר מגיע ורואה שהוא לא יכול לטפל באותו קשיש או קשישה, או שהוא נמצא באזור אופקים, שדרות, או בדימונה,

יש לו חבר שיש לו איזו עבודה טובה אבל לא במקצוע, באזור המרכז או באזור צפון תל-אביב, ואז למעשה הוא עוזב. ומי במצוקה? אותו קשיש.

הם מוצאים לעצמם מקור תעסוקה יותר רווחי, בתחום אחר לגמרי, והקשיש נשאר ללא טיפול תקופה ארוכה, עד שימצא מטפל אחר. לפעמים צריך לייבא עוד עובד זר, ולמעשה מי שסובל זה אותו קשיש. עוד נושא, חבר הכנסת דב חנין, אתה אומנם מוצמד אלי אבל אני חייב שהוא יקשיב. אני רוצה שהוא יקשיב, אל תיקח אותו.

יש לו חלוקת קשב מצוינת, אתה לא מכיר את השר הזה.

יש גם נושא, שמייצאים כספי מדינה לאותה מדינה אחרת, כסף זר,

זה יוצא ממדינת ישראל למדינה הייעודית, מאותו מקום שהגיע העובד הזר. מאידך, כבוד השר, יש פתרון טוב יותר, ראוי יותר ורצוי יותר, והוא סיעוד של הקשיש על-ידי קרוב משפחה: או הורה, או אח, אחות, בן, בת, נכד, נכדה, דוד, דודה וכיוצא בזה. את המטפלים האלה הקשיש מכיר, דובר את שפתם, סומך עליהם יותר מאשר על סתם עובד זר שמסתובב בביתו. מה עוד שהצעת החוק המונחת בפניכם מייצרת מקומות עבודה נוספים לאזרחי ישראל והקטנת תמריצים לבקשת סיוע כספי מהמדינה, קרי קבוצות אבטלה כולל קצבאות של אבטלה, כל אלה שמקבלים הבטחת הכנסה. יכול להיות שאותו בן-משפחה יכול לתת באמת טיפול, ואז הוא יקבל תמורת זה, במקום קצבת אבטלה, את הקצבה הזאת, שנותנים על-פי דין, שגם ככה היו משלמים את זה, המדינה. זה למעשה יאפשר לאדם, לאיש הסיעודי, לבחור את האדם שיסעד אותו, לא לחייבו להכניס אדם זר לביתו. כמובן, אם הוא ירצה אז רצונו כבודו.

שתהיה אופציה: מי שירצה בכל אופן עובד זר, הוא יעמוד לרשותו, אבל מי שירצה בן או בת משפחה, ותכירו בו אתם, תכריזו עליו, מי כן יכול להתאים, ודאי אפשר שהאופציה הזו תהיה קיימת.

מוצע בהצעת החוק לתת לאדם הזכאי לסיעוד את הזכות להיות מטופל בידי בן-משפחה מקרבה ראשונה, זאת בתנאי שאותו בן-משפחה, כבוד השר, יהיה כשיר לעשות כן לפי המבחנים המקצועיים של הביטוח הלאומי והמוסדות המוכרים. קרוב משפחה יעבור הכשרה מקצועית ראויה טרם תחילת הטיפול, וחשוב לא פחות, בן-המשפחה יהיה תחת פיקוח ואף יקבל את גמלת הסיעוד דרך אותם מוסדות המוכרים על-ידי המוסד לביטוח הלאומי. אני בחנתי את הסוגיה, כבוד השר. ועדת שרים אומנם דחתה, אבל דיברתי עם המוסד לביטוח לאומי, עם המחלקה המשפטית, והם אמרו שכרגע בחוק יש אפשרות שבן-משפחה יועסק. הם מנעו זאת בגלל שהיו כמה מקרים של ניצול לרעה, שבן-המשפחה שהיה אמור לתת סעד לאותו מטופל קיבל את הכסף אבל מי שהיה זקוק לטיפול לא קיבל טיפול. לכן הם הוציאו חוזרים או הסכמים שלא יועסק בן-משפחה אלא רק עובד זר.

אם אנחנו מכניסים את זה לקריטריונים כאלה, שקודם כול יש להכשיר אותו, אותו גוף שאחראי לתת לעובד זר את הכלים, וגם הפיקוח עליו יהיה אותו פיקוח,

אני חושב שיש מצב שאפשר לפתור את הבעיה הזו. המוסד לביטוח לאומי אמר שהוא בוחן ואף מבין את הנקודה הזו. כמובן, צריך יותר רגולציה, יותר פיקוח. המטרה שלנו היא לא בן-המשפחה, המטרה שלנו היא שהסיעודי יקבל את הטיפול, וכמובן שלא ינצלו לרעה את החוק או את הדבר הזה שאנחנו רוצים לעשות. אני חושב שבכוחות משותפים וברגישות שלך, בראייה שלך, וגם תפקח על זה שההחלטה או ההסכם הזה, שיצא לחברות האלה שמעסיקות את אותם עובדים זרים, שמחר ייכנסו גם בני-משפחה כאלה ואחרים, אז צריך לדאוג קודם כול שיוכשרו, ויהיה כל הפיקוח שאכן אותו בן-אדם, בן-המשפחה, מטפל בקשיש או הקשישה הזקוקים. אני הבנתי גם שיש איזו טכנולוגיה מתקדמת, ואפשר לדווח דרך אותה טכנולוגיה אפילו בשמיעת קול, הוא יגיד: אני כרגע הגעתי, רושמים את השעה, וכשהוא יוצא רושמים את השעה. לפחות את השעות המינימליות שבהן זקוק אותו קשיש לקבל טיפול, שהוא יקבל. אני מודה לכבוד השר, שאמר שהוא מוכן לטפל בזה ולבחון את זה. תשובה והצבעה אכן יהיו במועד אחר. אנחנו בכוונה שמים את זה, המטרה שלנו היא לפתור את הבעיה, ואם אפשר על-ידי הסכם או על-ידי כל תקנה או תיקון של חוזר מנכ"ל לתקן את הדבר הזה, אנחנו מברכים. אנחנו לא בהכרח רוצים את זה כהצעת חוק. הצעת חוק באה כאשר אין ברירה, אין לי כלים אחרים. אני חבר כנסת, לכן גם אני וגם שותפי להצעת החוק,

שהוצמדו גם להצעת החוק, זו הכוונה שלנו, שבסופו של דבר יהיה פתרון לאותו אדם שזקוק, שבאמת לא יחכה המון זמן. וגם אמרתי את כל היתרונות הנוספים, שעדיף שהכסף גם ימנע אבטלה, ויהיו עוד כמה אלמנטים שבסיוע הזה נטפל בהם. אז אני מודה שוב לכבוד השר. אנחנו הבנו שזה ייקח כמה חודשים, לכן תשובה והצבעה במועד אחר. אנחנו נעקוב, ובתיאום אתכם גם נמשיך לקדם את החוק כנראה במושב הבא של הכנסת.

תודה רבה לחבר הכנסת אמנון כהן. אנחנו נעבור להצעת החוק המוצמדת של חבר הכנסת דב חנין, ולאחריה להצעת החוק המוצמדת של חבר הכנסת אורי מקלב. אני רק מזכיר לחברי חברי הכנסת שתשובה והצבעה יהיו במועד אחד. בבקשה. שלוש דקות, בבקשה. תודה רבה לך. אדוני היושב-ראש, אדוני השר, עמיתי חברי הכנסת, הצעות החוק שלנו באות לתקן מצב שהוא מצב אבסורדי. בעצם במדינת ישראל, כאשר אדם זכאי לשירותי סיעוד, הוא יכול להתאמץ, ולפעמים גם להשיג, עובד זר. במקרים מסוימים הוא יכול להעסיק גם עובד ישראלי. אבל הוא לא יכול להסתייע, מבחינת החוק, הוא יכול להסתייע, אבל זו הסתייעות וולונטרית, הוא לא יכול להסתייע ולקבל את התגמול של שירותי הסיעוד אם המסייע הוא בן-משפחה שלו. המצב הזה איננו מצב הגיוני. בן-המשפחה, אם הוא יכול להתפנות ולטפל באותו קשיש או אותו חולה סיעודי, יכול לתת לו את הטיפול הטוב ביותר. חולה, לפעמים חולים במחלות קשות הטיפול בהם הוא מסובך, הטיפול בהם הוא מורכב, הטיפול בהם מחייב עוצמות נפש מאוד גדולות, ומי יותר מבן-המשפחה יוכל לעשות את הדבר הזה בהתמסרות, ברגישות, בהתחשבות, במסירות נפש, לאותו קשיש, לאותו חולה, לאותו אדם שאנחנו רוצים לסייע לו? ולכן, עמיתי חברי הכנסת, הצעת החוק שלנו מבקשת להתיר מצב שבו גמלת הסיעוד תוכל להיות משולמת גם לבן-משפחה שנותן את אותם שירותי סיעוד לאותו אדם שזכאי. כמובן, ואנחנו אומרים את זה גם בהצעת החוק, ישנם תנאים למתן קצבת שירותי הסיעוד לבן-המשפחה. קודם כול, הוא צריך להיות כשיר לטפל באותו אדם בהתאם למבחני המוסד לביטוח לאומי, אותם מבחנים שחלים על כל מטפל אחר. הוא צריך לתת את ההסכמה החופשית שלו לטפל באותו אדם. אדוני השר, אנחנו גם בהחלט מקבלים, ונקבל את זה ברצון, שהמוסד לביטוח לאומי ורשויות משרדך יחשבו על מנגנוני הפיקוח. הרי המטרה היא לא, כמו שאמר חבר הכנסת כהן, לא לתת סתם כספים, המטרה היא לייצר את המנגנון היותר-נכון: לאפשר התפנות של בן-משפחה, שאולי ירד למשרה חלקית ויתפנה לאותו חולה, לאותו קשיש, לאותו אדם שצריך עזרה.

אדוני היושב-ראש, רוצה להצטרף לדברי חברי חבר הכנסת כהן, לתודתנו לשר הרווחה והשירותים החברתיים, שמוכן לפתוח פה בהידברות ולבחון את הסוגיה המורכבת הזאת. אנחנו ערים לכך שהסוגיה הזאת היא מורכבת, יש פה באמת שאלות לא פשוטות, אבל נדמה לי שכולנו, כשנחשוב על זה,

נסכים על התוצאה הסופית, שזה יהיה נכון,

אם יהיה אפשרי לייצר את מנגנוני הפיקוח, ואם יהיה אפשרי למנוע מצבים של ניצול לרעה, זוהי התוצאה הטובה ביותר. למה לנו עובדים זרים כשבן-משפחה יכול להתגייס? תודה לך, אדוני השר, ותודה לך, אדוני היושב-ראש. תודה רבה לחבר הכנסת דב חנין. חבר הכנסת אורי מקלב, שגם הוא מעלה הצעת חוק שמוצמדת להצעת החוק הראשונה, באותו נושא.

שלוש דקות.

בחלום פרעה כתוב שכשהוא בא לבקש את הפתרון מיוסף, היו שני חלומות, חלום אחד היה אני מקצר, אין לי הרבה זמן. חלום אחד היה על השיבולים, חלום אחד היה על הפרות, אז הוא אומר: מכיוון ש, הישנות הדבר פעמיים, סימן כי אמת הוא הדבר, ומיהר ה' לעשותו. מכיוון שזאת לא הצעת חוק אחת, זה כמה הצעות חוק, של כמה חברי כנסת, ומאחורי כל מציע יש כמה וכמה חברי כנסת, סימן שיש פה משהו מן האמת. את הצעת החוק הזאת אני הנחתי בגלל פניות מהציבור, ואנחנו צריכים לקחת, פניות מאנשים, ממשפחה, שביקשו לקבל את קצבת הסיעוד הזאת. אנחנו צריכים לצאת מנקודת הנחה אחת ברורה, שתהיה אצל כולנו: הטיפול הכי טוב שיכול לקבל אותו חולה סיעודי, יש על זה ספק, יש על זה ויכוח, הוא מבן-המשפחה. לא צריך להיות על זה ויכוח, זו צריכה להיות אקסיומה שכולם מאמינים בה וכולם מודים בה. מה לעשות שלא כולם יכולים, אנחנו לא יכולים תמיד להטיל טיפול באדם סיעודי על בן-משפחה.

בראשית הדבר, כל אחד עסוק לפרנסתו. אנחנו לא מכירים הרבה אנשים שיכולים להתפנות כל היום ורק לטפל בבן-משפחה, ולו רק אם באמת הוא יכול להיות מתוגמל על זה. אדוני השר, ואני אומר גם לאחרים, לעוד שרים שקשורים לאותו חוק, אם הנושא של עובדים זרים היה נותן מענה אופטימלי, מענה מושלם,

גם אם זה נכון ערכית שבן-המשפחה יטפל באותו קרוב משפחה סיעודי, יש פה משהו מקצועי שאנחנו לא רוצים למנוע, אולי לפעמים דברים שהם לא רצויים בתוך הטיפול הזה. אבל מה לעשות שלצערנו, עם השנים, יש שתי בעיות מרכזיות.

אנחנו יודעים שהיום, כמעט כל אחד שמביא מטפל זר להורים שלו או לקרוב משפחה שלו, צריך גם להתקין מצלמות, מצלמות בתוך הבית, בעקבות המעשים הגרועים שנעשו לא על-ידי בן-משפחה, על-ידי עובדים זרים. ממה אנחנו חוששים? שאולי הוא לא יטפל בו. מתברר שהם מטפלים בו, אבל מטפלים בו באכזריות, ואני לא רוצה להוציא שם רע לכולם, אבל יש סיפורים,

והדבר הנוסף, שהוא אקוטי מאוד, אדוני השר יש בעיה מחדרה וצפונה ודאי, ומגדרה ודרומה: עובדים זרים שמוצמדים ובאים לארץ עבור אותם חולים סיעודיים, לא עוברים שבועות מספר והם לא נמצאים, אף אחד לא רוצה להיות בצפון ואף אחד לא רוצה להיות בדרום, הוא בורח למרכז, ואז שוב אותם קרובי משפחה נשארים תקופה בלי עובד זר,

כי זה סיפור ארוך ומורכב ויקר להביא עובד זר אחר. אנחנו חושבים שבמערכת הזאת יש איזה איזונים. אנחנו גם מודים, המציעים כולם, שיש בעייתיות. חשבנו שאם,

ייתנו לחברה, אני גם לא מוציא מכלל אפשרות, עם תקורה מסוימת, מתוך גמלת הסיעוד, חברה מקצועית, שדרכה ישלמו לאותו בן-משפחה, זה לא ישירות מהביטוח הלאומי, ישירות לאותו בן-משפחה שהוא העובד,

אני מסיים. אלא על-ידי גוף מקצועי שיוכשר לכך, עם החישוקים המתאימים, עם הביקורת המתאימה, היא תיתן מערכת איזונים נכונה, מכיוון שהמצב היום הוא לא טוב. מבחינתי אני גם מוכן להגביל את זה, שזה יתחיל עם איזה פיילוט בעניין הזה, כמו שאמרתי, באזור הצפון,

ששם מכל מקום הבעיות כפולות ומכופלות.

תודה רבה לחבר הכנסת אורי מקלב. כפי שאמרנו קודם, תשובה והצבעה במועד אחר. אנחנו עוברים להצעת החוק הבאה: הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון, גמלת סיעוד למבוטח הנמצא במוסד סיעודי), התשע"ג 2013, לקריאה טרומית, של חבר הכנסת משה גפני, שגם יציג את החוק. בבקשה, עשר דקות, או עד עשר דקות.

להגיש לכנסת הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון, גמלת סיעוד למבוטח הנמצא במוסד סיעודי), התשע"ג זה צריך להיות התשע"ד 2014, של חברי הכנסת אורי מקלב, יעקב אשר ואנוכי. היום המצב הוא שגמלת סיעוד משולמת על-ידי הביטוח הלאומי למי שיש לו זכאות לכך: מצבו הוא כזה שהוא זכאי לגמלת סיעוד. אני לא רוצה להיכנס לפרטים, אני רק מבקש לומר שהזכאות לגמלת סיעוד תלויה בעיקר בשני גורמים: האחד, מצבו הפיזי, הבריאותי, אם מדובר באדם סיעודי, והתנאי השני, מצבו הכלכלי. אם מצבו הפיזי, הגופני, הוא כזה שהוא זקוק לסיעוד ואם מצבו הכלכלי הוא כזה שהוא איננו יכול לממן את הסיעוד, הוא זכאי לגמלת סיעוד. וההיגיון הוא נורא פשוט. מתברר, וזה התברר לי ולחברי גם בכנסת הקודמת, שאם יש מישהו שזכאי לגמלת סיעוד, הוא עומד בשני התנאים, מבחינה גופנית,

וכולנו מכירים את זה, כולנו יודעים, לכל אחד יש הורה, אבא, או אימא, או דוד, שהוא סיעודי, והאיש הזה או האישה הזאת, מצבם הכלכלי אינו מאפשר להם לממן את הטיפול הסיעודי, ואין מי שיתמוך בהם, הם הולכים למוסד סיעודי, שזה יכול להיות בית-אבות, או יכול להיות בית-חולים שהוא בית-חולים סיעודי, והמדינה איננה תומכת במוסד הזה, מוסד פרטי, כמו מעשים שבכל יום קורים אצלנו, ההיגיון אומר, היות שאותו סיעודי, אותו אדם שזקוק לסיעוד, אין ביכולתו לממן את התמיכה שהוא אמור לקבל באותו מוסד סיעודי, המדינה לא משקיעה בו שקל אחד, מכיוון שהיא לא מממנת את המוסד הזה, או שהיא לא מממנת את המוסד הזה עבורו,

באופן כללי, אבל האיש איננו מקבל את המימון, ואז הוא צריך לשלם למוסד שבו הוא מוחזק, אדם סיעודי צריך לשלם את מלוא הסכום, והוא מאבד אז את גמלת הסיעוד מהביטוח הלאומי. חסר היגיון לחלוטין. אחד מהשניים, הרי כל הסיבה שאם חולה כזה או אדם סיעודי מהסוג הזה איננו מאבד את זכאותו לגמלת הסיעוד מהביטוח הלאומי, זה מכיוון שהמדינה איננה חייבת לשלם עליו פעמיים, פעם אחת נותנים לו את גמלת הסיעוד, ופעם שנייה מממנים אותו גם באותו מוסד שהוא נמצא. מובן לחלוטין. אבל מה דינו, וזאת הצעת החוק שלנו, עליה היא מדברת, של אדם שאיננו מקבל לחלוטין? הוא מאבד את גמלת הסיעוד, על-פי החוק הקיים, והוא נמצא במוסד סיעודי שהמדינה לא מממנת שם שקל. התוצאה של הדברים, שהוא יהיה חייב, בניגוד לחברו שנמצא בבית, ולא הלך למוסד סיעודי, או שחברו נמצא במוסד סיעודי שהמדינה כן מממנת אותו שם, הוא מאבד הכול. הוא איננו זכאי לגמלת סיעוד על-פי החוק הקיים, המדינה איננה תומכת במוסד הסיעודי שבו הוא נמצא, והוא צריך לממן, כשיש לו זכאות לגמלת סיעוד, שאין לו כסף, אין לו את האמצעים לממן את זה, הוא יצטרך לשלם את הכול מכיסו. לכן אנחנו מציעים, אדוני היושב-ראש, לעשות הבחנה, זאת אומרת, לדבוק בעיקרון שהמדינה לא תממן פעמיים את הנזקק לסיעוד, וזה בסדר, וזה נכון וצודק. אבל במקום שהמדינה לא מממנת אפילו לא פעם אחת, האיש יישאר בזכאותו לגמלת הסיעוד, ואז הוא מקבל את גמלת הסיעוד מהביטוח הלאומי כפי שמקבל מי שנמצא בבית, והוא יוכל לשלם לאותו מוסד סיעודי שהמדינה לא מממנת אותו. אין לי הסבר, רק כסף. אחרת אין לי הסבר למה ועדת השרים לחקיקה התנגדה להצעת החוק הזאת. אלא אם כן בגלל שראו שזה גפני, אז זו סיבה טובה.

זו סיבה טובה? סיבה טובה, כן. זה שהקואליציה נגדי אני מבין, אני גם נגדה. פעם זה לא היה ככה, זה רק בקדנציה הזאת. בקדנציה הקודמת אנחנו היינו בקואליציה, היו מאשרים לחברי אופוזיציה הרבה מאוד חוקים. הרבה פעמים אנחנו אפילו כעסנו על זה בהנהלת הקואליציה, שלנו לא היו מאשרים ולאחרים כן. זה היה יותר מקצועי. היום אתה יכול להסתכל, תעבור על כל רשימת ועדת השרים לחקיקה, להוציא מקרים חריגים, שיש לזה גם, ישנם מקרים שאישרו פה חוקים של האופוזיציה. כן, כן, חריגים, חריגים. בכנסת הנוכחית.

כמו הפעם, שמאשרים, לחברי הקואליציה לא מאשרים,

הבאתי לפה חוקים שוועדת השרים לא אישרה, ממש דברים אבסורדיים, כשאין צורך במימון.

אני ממשיך לעבוד, להגיש את החוקים. אני חושב שזה חוק צודק, אני חושב שזה מה שצריך להיות. אי-אפשר שהמדינה תתכחש לאזרחיה זכאי גמלת הסיעוד, ותגיד שאותו אחד, שכמוהו יש רבים מאוד במדינת ישראל, שהם נזקקים לסיעוד, אין להם יכולת לממן את זה, הם נמצאים בזכאות הרגילה והם נמצאים במוסד סיעודי שמדינה לא מממנת אותו. ולכן אני מבקש את תמיכת הכנסת בהצעת החוק הזאת, ואני מקווה שהממשלה בכל אופן תתמוך בהצעת חוק צודקת זאת.

תודה רבה לחבר הכנסת משה גפני. ישיב לדברים שר הרווחה חבר הכנסת מאיר כהן, בבקשה. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, אני מנצל את ההזדמנות להגיד מילה אחת לגבי חבר הכנסת אורי מקלב, חבר הכנסת דב חנין וחבר הכנסת אמנון כהן, לגבי הדברים שלכם אני לא רוצה לצאת פטור בלא כלום: אנחנו באמת מתלבטים בסוגיה הזאת, היא סוגיה שראוי לפתור אותה. אבל מישהו מכם אמר ש"היו מקרים" היו הרבה מקרים של בני-משפחה שלא מילאו את ייעודם, ואת זה אנחנו בוחנים על-ידי מחשבה על רגולציה מתאימה כדי להגיע לנושא הזה של העסקת בן-משפחה. אני כן מסכים בהחלט למה שאתם אומרים, שבפריפריה קשה מאוד להשיג עובדים. יתרה מכך, כמו שהיום אני רואה, חבר הכנסת אילן גילאון, קשה מאוד להשיג עובדים זרים לחולים אונקולוגים, לצערי הרב. כשמגיעים העובדים הזרים ומסתבר שהחולה אונקולוגי והטיפול בו הוא טיפול הרבה יותר מורכב, הם פשוט בחלקם הלא-מבוטל מסתובבים והולכים אחורה. ולכן אנחנו מתייחסים בכבוד רב להצעה שלכם, ואנחנו נבחן אותה, וטוב שלא הפלנו את ההצעה הזאת למרות ההחלטה. תשובה על הצעת חוק הביטוח הלאומי, אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, חברי וחברות הכנסת הנכבדים, חוק הביטוח הלאומי קובע כי מי ששוהה במוסד סיעודי לא יהיה זכאי לגמלת סיעוד. הצעת החוק שבנדון מבקשת לקבוע כי גמלת הסיעוד תינתן גם למבוטח השוהה במוסד סיעודי, בתנאי שאינו שוהה במוסד שהמדינה או גוף ציבורי משתתפים בהוצאותיו ובהחזקתו. גמלת הסיעוד ניתנת לקשיש כדי לעודד ולסייע בהחזקתו במסגרת הקהילתית שבה הוא מתגורר ולדחות ככל האפשר את האשפוז הסיעודי. הצעת החוק אינה מתיישבת עם עיקרון בסיסי זה שעל-פיו פועל ענף הסיעוד במוסד לביטוח לאומי. לקבלת הצעת החוק ישנה משמעות רחבה אף לעניין תשלום גמלאות אחרות לשוהים במוסדות, כגון קצבת שירותים מיוחדים, השר"מ, אשר אף היא ככלל משולמת כאשר המבוטח שוהה בביתו, בחיק משפחתו ובסביבתו הטבעית, ולא במוסד. בנוסף, גמלת הסיעוד ככלל ניתנת כשירות בעין על-ידי מתן שירותי סיעוד באמצעות עובדי גופים פרטיים, חברות הסיעוד, וזאת כנגד תשלום המועבר לאותם גופים על-ידי המוסד לביטוח לאומי. צרכיו של הקשיש הנמצא במוסד סיעודי, כולל הטיפול האישי שניתן באמצעות הגמלה כשירות בעין, אמורים להיות מסופקים על-ידי המוסד הסיעודי. לפיכך קיים חשש שלפיו מתן הגמלה לשוהה במוסד סיעודי יהווה תחליף שירות בשירות ולא יוסיף על השירותים שאותם מקבל כיום המבוטח מהמוסד שבו הנו שוהה. עוד יצוין כי זכאות למימוש שהותו של קשיש במוסד סיעודי כפופה למבחני הכנסות וניתנת על-ידי משרד הבריאות. אי-עמידת הקשיש ובני-משפחתו במבחן ההכנסות של משרד הבריאות אין משמעותה יצירת זכאות לגמלת סיעוד על-ידי המוסד לביטוח לאומי. בנוסף, הזכות לגמלת סיעוד ושיעורה מותנים במבחני הכנסה אשר קבועים בתקנות הביטוח הלאומי.

מבוטח אשר יש לו הכנסה אשר מספקת למימון השהות במוסד הסיעודי, ייתכן שתישלל זכאותו לגמלת סיעוד. עלותו של התיקון המוצע נאמדת ב-170 מיליון שקלים בשנה, כאשר יש לזכור כי הרחבת מעגל הזכאים גם לגבי מי ששוהה במוסד סיעודי תחייב הרחבת מקורות המימון לענף ביטוח סיעוד, אשר מצוי כבר היום בגירעון שוטף של 3 מיליארד שקלים. מכלל שיקולים אלו, ובשל העלות התקציבית הגבוהה, ועדת השרים החליטה להתנגד להצעת החוק. אני מבקש מחברי חברי הכנסת להתנגד להצעת החוק. תודה רבה לשר הרווחה חבר הכנסת מאיר כהן. חברי חברי הכנסת, אנחנו עוברים להצבעה. לא, רגע, אני רוצה לענות לשר.

בבקשה, חבר הכנסת גפני, מציע החוק, מוזמן לשלוש דקות להגיב ולהשיב לדברי השר. נא להקפיד על שלוש הדקות. אדוני שר הרווחה, אתה יודע שאני מאוד מכבד אותך, והתרשמתי מהדברים שאמרת. אבל היה לי איזה משהו בעייתי במה שאמרת. משל למה הדבר דומה? שאני בא אליך, ואני אומר לך: אתה חייב לי כסף,

אתה אומר לי: אני חייב לך כסף. ואז אני אומר לך: א. לא לוויתי,

החזרתי.

אמרת שהמדיניות היא לעודד שהאיש הקשיש הזה יהיה בקהילה, שלא ילך למקום סיעודי. זאת טענה. אפילו אם אין לה עלות כספית, זאת טענה, צריך להתמודד עם הטענה הזאת. אני לא בטוח שזו תמונת המצב, בגלל שיש קשישים שעדיף להם מוסד סיעודי מאשר להיות בקהילה, בגלל שבקהילה יש מקרים כאלה ויש מקרים אחרים. אבל אחרי זה אמרת: יש עלות של 170 מיליון שקל. זאת אומרת, אם זה בגלל העלות של 170 מיליון שקל, אם זה בגלל העלות, אז עזוב את הטענה הראשונה, זה לא גם וגם. בגלל שאם יש טענה מקצועית, אז הטענה המקצועית עובדת כשלעצמה. הטענה הכספית לא מסייעת לטיעון הראשון, אבל, חברי חברי הכנסת, אנחנו באמצע דיון בחקיקה, אומנם ארוך וממצה, אבל מי שמעוניין לדבר מוזמן לעשות זאת בחוץ.

אוקיי, לכן אני מבקש, אני, אורי, אתה סיכמת משהו? לא, בגלל שאני, לא, אני אצביע, אני, שאתה תצביע. אוקיי, אז בסדר. אם סיכמת אז סיכמת. בגלל שיש רוב לאופוזיציה עכשיו, אבל אני מכבד את הסיכום. חבר הכנסת יריב לוין, אתה, גם

יושב-ראש ועדת הקליטה, מכיוון שאני מקבל את הטיעונים שלך ויש לפחות לקיים עליהם דיון, אז אני פשוט מבקש להפוך את החוק הזה להצעה לסדר-היום שתידון בוועדה. ואני מבקש שנקיים את הדיון הזה, בגלל שמצב הסיעוד במדינת ישראל הוא בכי רע. לכן אני מבקש להפוך את הצעת החוק הזאת להצעה לסדר-היום, ושהיא תעבור לדיון בוועדת העבודה, הרווחה והבריאות. העבודה והרווחה. הטכנולוגיה.

תאמין לי שאתה צודק, אבל ועדת העבודה,

מיקי,

היה לי מורה טוב. יש לו הרבה שעות, תודה. לקיים את הדיון הזה בוועדת העבודה, הרווחה והבריאות, ואם נגיע שם יחד למסקנה, אז אני אביא את החוק הזה בתמיכה ממשלתית, אם אכן אני אשכנע אתכם.

אני לא אביא את זה, כי בינתיים עוד יש לכם רוב. תודה רבה לחבר הכנסת גפני. כיוון שהמציע והמציעים מבקשים להעביר את הנושא,

להצעה לסדר, אנחנו נצביע על הצעה לסדר-היום. מי בעד? מי נגד? בבקשה. ההצעה להפוך את הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון, גמלת סיעוד למבוטח הנמצא במוסד סיעודי),

להצעה לסדר-היום ולהעביר את הנושא לוועדת העבודה, הרווחה והבריאות נתקבלה. בעד, 30, אין מתנגדים, נמנע אחד. ההצעה לסדר-היום אושרה ותועבר לדיון בוועדת העבודה והרווחה. אנחנו עוברים לדיון בהצעה הבאה: הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון,

התשע"ג 2013,

בבקשה. בשם שר הפנים ישיב השר

אדוני היושב-ראש, כבוד השר, חברי הכנסת, אני לא אחדש דבר אם אומר שמדינת ישראל נמצאת בקטסטרופה מבחינת מצוקת הדיור, את זה כולם יודעים, כולם מרגישים, כולם חשים. מה שחמור, שבשבועות האחרונים מתפרסמים דברי חוכמה מכלכלנים שרואים את מה שנולד שלשום, שאין פתרון לבעיית הדיור. אנחנו זועקים את זה כבר שנים, שאין פתרון עכשווי, והממשלה, גם הקודמת וגם הזאת, לא עשתה שום דבר כדי להביא פתרון לדבר הזה, וכל הרעיונות שאומרים לא מביאים פתרון, ואני חייב לומר לזכותם, באמת אין להם פתרון,

אני מציע הצעת חוק שזה פתרון קל, לא עולה כסף, ויוריד את מחירי שכירות הדיור, לא את מחירי רכישת הדירות, בעשרות אחוזים. אפשר היום לספק לשוק אלפי דירות בכל ערי הארץ על-ידי קבלת הצעת החוק שלי. הצעת החוק הזאת אומרת, בשתי מילים: פיצול דירות.

כשאדם רוצה לפצל את דירתו, הוא קנה דירה, יש בה יותר מ-100 מטר, הגוזלים פרחו מן הקן, הוא חיתן את הילדים, יש לו וילה גדולה, הוא ורעייתו צריכים כמה עוזרות רק בשביל לנקות את האבק, ויש לו אפשרות להשכיר חלק מהדירה לזוג צעיר במחיר לא,

אם השוק יוצף באלפי דירות כאלה,

המחירים ירדו, יהיה טוב לשוכרים, טוב למשכירים, טוב למדינה וטוב לאזרחים. ולכן החוק לא יעבור,

החוק אומר, כהוראת שעה אפילו, אני לא ביקשתי חוק קבוע, כי אני מבין גם את הטענה של ראשי הערים, שאם אתה מוסיף זוגות צעירים בתוך דירות אז זה עולה יותר, פינוי האשפה, יותר חניות, אני מכיר את כל הטענות האורבניות, ואני גם מכיר את הצורך של ראשי הערים לשלוט בחייו של האזרח, כשהוא בונה מרפסת או משנה קיר בפנים,

מייד לבוא ולקחת את ליטרת הבשר של הארנונות שלהם. לכן אני אומר שזאת תהיה הוראת שעה: בתקופה של חמש שנים מיום תחילתו של חוק זה ייקבעו ההוראות המפורטות להלן בחוק התכנון והבנייה, ויהיה כתוב שם שעל אף האמור בסעיף קטן (א)(2), שינוי בבניין המגדיל את מספרן של יחידות הדיור שבו על-ידי חלוקתה של דירה קיימת לכמה יחידות דיור, לא יחייב היתר אם גודל הדירה המקורית עולה על 100 מטר רבוע, הרי אנחנו לא רוצים ליצור פה סלאמס כמו בהודו, דירה שיש בה יותר מ-100 מטר, וגודל כל דירה לאחר החלוקה לא יפחת מ-35 מטר רבוע, והיא כוללת מטבח, שירותים וכניסה נפרדים, לכן זה לא מפריע לאף אחד. הוא פשוט יוצר כמה קירות גבס, או מה שהוא יכול לעשות, כדי לאפשר לעוד זוג צעיר לבוא.

הסעיף השני, ההשבחה במקרקעין למגורים הנובעת מחלוקת הדירות שנעשתה על-פי האמור בסעיף 145(א)(2), כל עוד יחידות הדיור שנוצרו עקב חלוקה כאמור משמשות להשכרה שאינה לקרובי הבעלים. זה סעיף שאני לא כל כך מסכים אתו, כי אני לא חושב שאסור להשכיר גם לקרובים, אבל נניח שהם חוששים שזה לא יהיה להשכרה, והמדינה מעוניינת לעשות דירות להשכרה, אז נניח שהוא חייב להשכיר למישהו אחר, על הסעיף הזה אני יכול להתפשר. אבל, אדוני היושב-ראש, מצוקת הדיור, והמחסור החמור בהיצע דירות, בעיקר דירות קטנות לזוגות צעירים ולשוכרים, מחייבים היערכות מיידית למציאת פתרונות. אין מנוס מהצפת השוק בדירות מפוצלות, כי גם אם היום מציפים קרקעות לבנייה, גם זה בעייתי, אבל נניח שעושים את זה, הפתרון הוא לא מיידי. יש היום בשוק עשרות אלפי דירות גדולות שאינן מושכרות, כי אף אחד לא ישכור דירה גדולה, אין לו כסף לשכור דירה גדולה והוא לא צריך דירה גדולה, ולשוכרים גם אין אפשרות לממן דירה גדולה. לכן אני מציע בהוראת שעה חלוקת דירות גדולות ללא צורך בהיתר בנייה וללא צורך בתשלום היטל השבחה, גם זאת בעיה, אחרי שאתה שכבר עשית את החלוקה הזאת, אתה רוצה למכור את הדירה, באה העירייה לגבות עוד פעם היטל השבחה. אז אם הוא עושה את זה לצורך מגורי שוכרים שאינם קרוביו, לא יחייבו אותו בהיטל השבחה נוסף, על 100 המטר שיש לו, כי זה מה שיש לו. אני כבר הצעתי את ההצעה הזאת בקדנציה הקודמת, ואז הוצע לי לעשות את זה הצעה לסדר-היום, וזה הגיע לוועדה, וזה נכלל ברפורמה בוועדת הפנים שעד היום, זיכרונה לברכה,

מה קרה לרפורמה לדיור של הקדנציה הקודמת?

לכן אני נאלץ, אדוני היושב-ראש, להביא את הנושא שוב למליאת הכנסת, ואם הממשלה תסכים או שיהיה לנו רוב בקרב חברי הכנסת שיתמכו בזה,

אני מבין שאין תשובת שר? אם אתה מעוניין להעלות להצבעה, יש תשובת שר. יש תשובת שר. אתה רוצה הצעה לסדר,

אז בוא נעשה ככה: אני רוצה לשמוע את תשובת הממשלה, ואחרי זה אני אעלה, ויכול להיות שנעשה את זה הצעה לסדר, כדי לא להפיל את זה. בבקשה.

אדוני שר הרווחה ישיב על הדברים של חבר הכנסת ישראל אייכלר, בשם שר הפנים. בשם שר הפנים, כן. אדוני היושב-ראש, חברות וחברי כנסת נכבדים, בהצעת החוק מוצע לקבוע כי פיצול של דירות לצורך יצירת דירות קטנות יהיה פטור מבקשת היתר בנייה. נוסף על כך מוצע כי השבחה במקרקעין בשל פיצול דירות ויצירת יחידות דיור חדשות תהיה פטורה מתשלום היטל השבחה לוועדה מקומית. לצורך התמודדות עם מצוקת הדיור פעל שר הפנים הקודם להתקנת תקנות שירחיבו את האפשרות לאשר תוספת יחידות דיור קטנות שלא על דרך אישור תוכנית. בין השאר פורסמו ביום כ"ג בחשוון התשע"ב תקנות התכנון והבנייה. תקנות אלו מאפשרות לוועדה מקומית לאשר, בדרך של הקלה מהתוכנית, פיצול דירות. התקנות מאפשרות פיצול דירות קיימות לצורך יצירת דירות שגודלן לא יפחת מ-30 מטר רבועים. כן הוצע, על-ידי תיקון נוסף לתקנות האמורות, אשר נועד להרחיב סמכותן של הוועדות המקומיות כהוראת שעה, לאשר במסגרת הקלה לפי סעיף 151 לחוק תוספת דירות מגורים בשיעור שעד-30% מהמספר המרבי של דירות המגורים המותר לבנייה על מגרש, על-פי הוראות התוכנית החלה על המגרש כמובן. כמו כן נקבע בתקנות אלו כי הוועדה המקומית תהיה מוסמכת להתנות תוספת דירות מגורים כאמור בכך ששליש מהדירות הנוספות ישמשו למגורים לבני המקום, לתקופה של עשר שנים לפחות. התקנות האמורות, במסגרת מנגנון ההקלה הקבוע בחוק ובתקנות, קובעות מנגנון בחינה על-ידי הוועדה המקומית ומאפשרות שיתוף של הדיירים בבניין באופן,

שיתוף של הדיירים בבניין באופן שמבטיח שקילת האינטרסים השונים בעניין בטרם אישור הבקשה. בהצעת החוק שלך מוצע לעקוף את ההליכים האמורים, על המנגנונים והאיזונים שנקבעו במסגרתם, וזאת על-ידי שלילת שיקול דעת הוועדה המקומית ושלילת, עוד יותר חמור, שלילת זכות הדיירים בבניין, תוך פגיעה במכלול האינטרסים והתכליות העומדים ביסוד דיני התכנון והבנייה. במסגרת זאת יש צורך לבחון וליתן את הדעת, בין היתר, לסוגיות הנוגעות לבחינת תמהיל הדירות המתקבל לאחר הפיצול, השתלבות הדירות החדשות בסביבה והאם מוסדות הציבור, השטחים הפתוחים, התשתיות ושטחי החניה בסביבת הבניין נותנים מענה לצרכים הנובעים מתוספת הדירות. בנוסף, הצעת החוק מבקשת לשלול מהוועדה המקומית את תשלום היטלי ההשבחה, וזאת תוך התעלמות מהשבחת המקרקעין על-ידי בעליהם, וכאשר מנגד הרשות המקומית תידרש לשאת בהוצאות הנוספות שיוטלו על הרשות המקומית בגין תוספת השירותים עבור הדיירים החדשים שיתווספו בבניין בעקבות יצירת הדירות החדשות. לאור האמור לעיל, ואני מוסיף,

כראש עיר לשעבר, זכותם של דיירים שקנו דירה בבניין שיש בו ארבעה או חמישה דיירים לא להתעורר בבוקר ולמצוא את עצמם עם עוד 20 דיירים כי ככה אנחנו קבענו, זאת פגיעה בזכויות של הדיירים, אני מבקש בשם שר הפנים ובשם הממשלה להתנגד להצעת החוק הזאת. תודה רבה. בבקשה, חבר הכנסת ישראל אייכלר. אדוני היושב-ראש, כבוד השר, כשעלה שר הרווחה לענות לנושא הזה, חשבתי ששר הרווחה יהיה הראשון לתמוך בזה, כי מדובר פה במצוקה נוראה, שגורמת לעשרות אלפי צעירים וצעירות לדחות את הקמת המשפחה, מצוקה לילדים שגרים במחסנים ובעליות-גג. ממש חשבתי שכשר הרווחה הוא מאוד יתמוך בדבר הזה, למרות כל מה שכתוב, וזה נכון מה שהוא אמר, שבעניין היטל ההשבחה יש נזק לעירייה, וגם נכון שיש פה בעיה של השכנים. אבל אז ראיתי שהוא מקריא את התשובה של משרד הפנים, אבל הוא לא רק מקריא, אלא מדבר, וחשבתי לעצמי: נדמה לי ששר הרווחה, כבוד השר, היה ראש עיר בדימונה.

אמרתי: עכשיו מדבר ראש העיר, לא שר הרווחה. וכראש העיר, הבנתי מה שאתה אומר. אתה אומר ככה: עשרה אנשים קנו דירה בבניין, אבל הם ידעו שזה 100 מטר, דירות גדולות, והם ידעו, עכשיו, כשיקנו דירה, ידעו את החוק, שאם מישהו יש לו 100 מטר מותר לו להוסיף, לא 20 דיירים, כפי שעשית חשבון, כי צריך להיות מינימום 35 מטר לכל אחד, עם מטבח ושירותים וכניסה, אז יהיה נניח כפול. ואז אומנם זאת פגיעה באיכות החיים של אחד, אבל זה מאפשר לעוד חמישה זוגות צעירים דיור בשכירות מוזלת. ואילו התקנות של שר הפנים הקודם, הרב אליהו ישי, היו עובדות, התקנות היו עובדות וראשי הערים היו מאשרים דברים כאלה, החרשתי. אבל המציאות היא, תבדוק אצל ראשי הערים: כמעט או בכלל לא אושרו פיצולי דירות בערי ישראל, מאותן סיבות. כי אם אתה צריך את הרשות של השכנים, אז כל שכן אומר: מה, הוא יכניס לי פה זוג צעיר לבניין, אני צריך עוד מכל אשפה, אני צריך את החניה, אני צריך את כל הדברים האלה,

יש התנגדות, המועצה אומרת: לא מאשרים. וכך אנחנו תקועים, רבבות צעירים שאין להם דירות. ואתה כממשלה לא יכול להסתכל רק על הזכות לאיכות החיים של זה שיש לו דירה של 100 מטר, שלא יבואו לו עוד כמה דיירים לבניין. אתה לא יכול להסתכל רק על העניין של העירייה. אומנם העירייה, אתה אומר, תפסיד את היטל ההשבחה הזה, אבל בשביל זה המדינה צריכה להשקיע, זה לא העירייה. לכל אזרח בכל עיר יש זכות מוקנית.

מעט דירות, כי הוא ידע שיהיו עשר דירות בבית. פתאום אתה אומר לו: עכשיו יהיו 15 דירות בבית. הוא אומר: חביבי, זה צפיפות דיור. אבל אתה היית חבר עירייה, היושב-ראש הקודם, והעירייה לא נותנת אחוזי בנייה ליד הבניין שלי, מגדל של 20 קומות, ומסתירים לי את הנוף? אז מה, אז לי יש אפשרות להגיד לא?

להתנגד, בטח שאתה יכול להתנגד. אני יכול להתנגד, אבל זה לא עוזר לי. זה מה שאני רוצה לעשות לדיירים בתוך הבניין, שידעו שאם מוסיפים עוד דירה אחת של 35 מטר לזוג צעיר צריך לסיים,

למרות שלא נוח להם, אז צורך הציבור, הצורך הציבורי האדיר למצוא פתרון לבעיית מצוקת הדיור, אז חמש שנים יאפשרו להציף את השוק בדירות שכורות. בבתים חדשים צריכים לאשר דיור לתוספת נוספת, כשהקבלן יודע והקונים יודעים, ולא לפצל. אלא אם כן כל הבית מסכים לזה.

אבל אני אקבל את ההצעה של יושב-ראש הקואליציה, שאם אני רוצה לעשות את זה הצעה לסדר, כדי שזה לא ייפול בהצבעה, אז זה יידון בוועדת הפנים, ואני מקווה שבעזרת השם נמשיך לגלגל את זה לפחות כמו את הרפורמה הקודמת. ושוב אני שואל את חברי הכנסת, מי שיודע מה נהיה עם הרפורמה של הקדנציה הקודמת, עם הרפורמה לדיור,

כי יש לי איזה הצעת חוק שאבדה שם.

תודה רבה. המציע הציע להפוך את זה להצעה לסדר-היום. אנחנו עוברים להצבעה. ההצעה להפוך את הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון, פיצול דירות) (הוראת שעה), התשע"ג 2013, להצעה לסדר-היום ולהעביר את הנושא לוועדת הפנים והגנת הסביבה נתקבלה.

לפרוטוקול, בבקשה.

אנחנו עוברים להצעת חוק הגנה על הציבור מפני ביצוע עבירות מין (תיקון,

צו פיקוח חדש לאחר תום התקופה המרבית), התשע"ד 2013, של חברת הכנסת מיכל רוזין וקבוצת חברי הכנסת. תציג את הצעת החוק חברת הכנסת מיכל רוזין. תשובה והצבעה במועד אחר.

מהקואליציה והאופוזיציה, וברשותכם, אני אקריא את הרשימה: חברת הכנסת מירי רגב, חבר הכנסת מרדכי יוגב, חברת הכנסת זהבה גלאון, חברת הכנסת יפעת קריב, חבר הכנסת עמרם מצנע, חברת הכנסת שולי מועלם-רפאלי, חבר הכנסת דב חנין, חבר הכנסת אלעזר שטרן, חבר הכנסת משה מזרחי, חברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס וחברת הכנסת פנינה תמנו-שטה. כל חברי הכנסת האלה, מהאופוזיציה, מהקואליציה, מימין ומשמאל, חשבו שנכון לתמוך בהצעת חוק שמגינה על הציבור מפני ביצוע עבירות מין. בעצם, הצעת החוק מטרתה להגן על הציבור מפני ביצוע עבירות מין על-ידי ביצוע הערכת מסוכנות לעברייני מין, וכן ביצוע פיקוח, מעקב ושיקום מונע לעבריינים שנמצאים בקהילה. כיום המצב הנתון הוא שבית-המשפט רשאי להוציא צו פיקוח לעבריין מין מורשע, לאחר שסיים את תקופת הרשעתו בכלא, לתקופה שלא תעלה על חמש שנים. בית-המשפט גם רשאי להוציא צו פיקוח חדש לאחר תום התקופה המרבית אם סבר, לאחר שקיבל הערכת מסוכנות, שרמת הסיכון שעבריין המין יבצע עבירת מין נוספת היא גבוהה.

כאשר רמת המסוכנות אינה גבוהה, למשל בינונית, בית-המשפט אינו רשאי להוציא צו פיקוח חדש. המשמעות בפועל, במציאות, היא שגם כאשר יש חשש משמעותי להישנות ביצוע עבירות המין, אבל הערכת המסוכנות של העבריין נקבעה כבינונית ולא כגבוהה, בית-המשפט אינו רשאי להוציא צו פיקוח חדש. אנחנו מגבילים בחוק את השופט מלהגיד "האיש הזה מסוכן ומן הראוי שימשיך להיות מפוקח".

למשל, אנחנו יכולים לקרוא פסיקה של בית-משפט שאומרת על עבריין מין: "אומנם מסוכנותו של העורר הוגדרה בה כ'נמוכה-בינונית', אולם בחוות הדעת של המרכז להערכת מסוכנות נכתב כי, קיים חשש לרצידיביזם מיני", כלומר לחזרתיות, "כי אישיותו איננה בשלה וכי הוא מתמודד עם קונפליקט בלתי פתור, וכן כי הוא מסתייע בפיקוח המוטל עליו כדי להימנע ממצבי סיכון וכאמצעי להתמודד עם קשייו". שוב אני מקריאה לכם, כי זו נקודה חשובה מאוד: בעצם אותו עבריין מין מורשע, אותו פדופיל, שהשתחרר מהכלא ונמצא תחת פיקוח, הפיקוח לא רק עוזר לנו לשמור על עצמנו ועל ילדינו, הוא עוזר גם לאותו מפוקח בעובדה שהוא יודע שמישהו שומר עליו ובודק אותו שהוא לא סוטה מן הדרך. במצב הדברים כמו שאני אומרת היום, בחוק היום, בית-המשפט אינו רשאי להוציא צו פיקוח חדש, ובחלוף חמש שנים, גם אם מסוכנותו של אותו עבריין מין בינונית, לא נפרסת כל רשת הגנה על הציבור בכלל ועל הקטינים בפרט. יצוין כי גם לאחר שנתקן את החוק על-פי ההצעה שלי, וניתן יהיה לבית-המשפט להוציא צו פיקוח גם אם המסוכנות איננה גבוהה, זה לא יחול באופן

זה לא שבאופן אוטומטי נגמרות חמש שנים ומייד מפקחים עליו שוב, אלא נותנים שיקול דעת לבית-המשפט, בהתייחס לכל עניין ונסיבותיו, להכריע שניתן יהיה להמשיך לפקח על אותו עבריין מין, אותו פדופיל שאינו יכול לשלוט בעצמו והוא פוגע בילדים.

המילה "פדופיליה" לקוחה מהמילה היוונית "אהבה לילדים", אבל כמובן אין שום קשר בין אהבה לילדים לפגיעה מינית בילדים. לא כל עבריין מין שפוגע בילדים הוא פדופיל, אבל כאשר מדובר באמת בפדופילים זו בעיה קשה בחברה. זו בעיה שאותם אנשים, ללא טיפול, ללא שיקום, מסתובבים בחברה, ובאי-שליטה ממשיכים ופוגעים בילדים. בניגוד לדעה הרווחת, שפדופיל פוגע בילדים בסמטאות חשוכות או בכל מיני סמטאות צדדיות,

אותו אדם יכול להיות אדם מן השורה שמסתובב בקרבנו. רוב התקיפות קורות בשעת היום ודווקא במקומות ציבוריים. אני לא רוצה להפחיד יותר מדי את הקהל, אבל בהיותי מנכ"לית איגוד מרכזי הסיוע לנפגעות ונפגעי תקיפה מינית, נפרסה בפני מפת הפדופילים הארצית, אפשר לקרוא לזה ככה, או יותר נכון, בשפה המקצועית: מפת הפיקוח, איפה נמצאים הילדים, היכן הם נתפסים. אז רובם נתפסים במגרשי כדורגל, בבית-ספר ומחוץ לבית-ספר, אחרי שעות הלימודים. רובם נתפסים בגינות ציבוריות, גינות של ילדים, כשהפיקוח בעצם אוסר עליהם להסתובב במקומות האלה. ומכיוון שיש פיקוח ויש מפקחים, תופסים אותם מסתובבים במקומות האלה. אבל אותם אלה שייקבע שמסוכנותם היא רק בינונית, אנחנו לא נמשיך לפקח עליהם. דווקא בימים אלה,

שאנחנו שומעים חדשות לבקרים על עוד ועוד פגיעות בילדים, שהנתונים הם שכמעט 70% מבין המדווחים למרכזי הסיוע מדווחים על פגיעות שנעשו בהם עד גיל 18 ו-32% מהם עד גיל 12, אנחנו צריכים להיות קצת יותר קשובים לארגוני השטח, לארגוני הסיוע, לעובדות ולמציאות. חוקקנו חוק מאוד יפה, אבל אם נסתפק בחוק הזה ולא ניתן כלים, כלי אכיפה, לבית-המשפט, לפרקליטות, למשטרה, ליחידת הפיקוח, לא ניתן להם כלים, לא ניתן תקציב, לא ניתן מספיק תקנים לפקחים, אזי החוקים שאנחנו מחוקקים פה בכנסת נשארים כלי ריק, כתוב בכתב בלבד. רשויות החוק באמת עושות מאמץ כביר, גם לפקח, גם ללכוד את אותם עברייני מין. הסיכוי המועט ללכוד פוגע, כאשר אנחנו יודעים שהתלונות הן מעטות, שקשר הסוד סביב הנושא של פגיעה מינית הוא כל כך גדול שמי שכבר מגיע להתלונן, עד שהמשטרה מצליחה למצוא את הראיות ולהוכיח, עד אשר הפרקליטות מחליטה להגיש כתב-אישום, וזה מגיע לבית-משפט, עד אשר כבר השופטים מצאו לנכון להרשיע את אותו עבריין מין ולהכניס אותו לכלא, כאשר הוא משתחרר יש פיקוח, אבל הפיקוח לא מספיק. המציאות אומרת שנתקלנו, מאז חקיקת החוק, במצב שבו אנחנו צריכים את התוספת הזאת, תוספת קטנה, לא משמעותית, שאין לה עלות תקציבית, אין אתה בעיה מבחינת חקיקה. לא ברור לי מדוע ממשלת ישראל מתנגדת לחוק הזה, במיוחד כאשר הוחלט כבר לאחרונה, בכנסת הזאת, שבקרוב יתחיל שיקום לעברייני מין, ובעצם נכנס לתוקפו פרק ג'1, שמכוחו יופעל כלי נוסף של שיקום מונע לעברייני המין, שיהווה גורם מאזן בין הרחבת סמכות בית-המשפט להאריך את צו הפיקוח לבין הזכויות של עבריין המין, כי אני שמעתי מוועדת שרים לחקיקה, שאומנם הפרוטוקולים שלה לא מפורסמים, שהיה חשש גדול מפני חירותו של עבריין המין, שכמובן שילם את חובו לחברה. אז אנחנו לא רוצים לפגוע בחירותו, אבל אנחנו לא רוצים לפגוע בנפשם של ילדים קטנים, כשאין ספק שהפגיעה הזאת בהם היא לכל החיים. ולכן האיזון בין פרק ג'1, שיהיה שיקום לאותם עברייני מין, לבין באמת נתינת שיקול דעת נוסף לבית-המשפט על מנת להכריע שכאשר המסוכנות שלו אינה רק גבוהה אלא גם בינונית,

במקרים חריגים, במקרים שבהם בית-המשפט רואה שאדם שעומד מולו הוא אדם מועד לפורענות, מן הראוי להאריך את הפיקוח. אני חייבת לומר תודה למועצה לשלום הילד, שההצעה הזאת נכתבה בשיתוף פעולה מלא אתם, והם באמת באים בזעקה גדולה מהשטח, מבתי-המשפט, כאשר הם רואים את אוזלת ידם של השופטים להכריע בדברים. אני מבקשת מכם לתמוך בהצעה. אני סיכמתי עם השר, השר לביטחון פנים, על תשובה והצבעה במועד אחר, מכיוון שאני באמת חושבת, אני משתדלת לא להביא לוועדת שרים לחקיקה הצהרות חוק, אני מביאה הצעות שיש בהן עניין לציבור, מביאה דברים אחרי שנבדקו עם משפטנים, אחרי שהמציאות בשטח הראתה שיש צורך בהצעות האלה. אני באמת קוראת לוועדת שרים לחקיקה לשנות את עמדתה.

תשובה והצבעה במועד אחר. אנחנו עוברים להצעת החוק הבאה: הצעת חוק שותפות במיזמי ביו-רפואה, התשע"ג 2013, של חברי הכנסת דודו רותם ורוברט אילטוב. ינמק את הצעת החוק חבר הכנסת רוברט אילטוב. יש לך עשר דקות, בבקשה.

אני לא צריך עשר דקות, אני אעשה את זה הרבה יותר מהר, אבל אני חושב שהצעת החוק היא מאוד חשובה,

הממשלה, וראוי שנציג אותה פה, מהעמדה הזאת. הצעת חוק שותפות במיזמי ביו-רפואה היא בעצם הצעת חוק שבאה לעודד את תעשיית הביו-רפואה בישראל. סקטור הביו-מד בישראל הוא אחד הסקטורים הצומחים, אני מבקש שלא לדבר בפלאפון במליאה. מי שרוצה לדבר יכול לצאת החוצה ולדבר בנחת. תודה. סקטור הביו-מד בישראל הוא אחד הסקטורים הצומחים ביותר בבורסה, ולא רק בבורסה, גם החברות הפרטיות: יש כרגע 57 חברות העוסקות בפיתוח תרופות, מכשור רפואי, חיסונים, ובעצם נותנים תמיכה וקידום כלכלי למדינת ישראל. בשנתיים האחרונות גויסו כ-3 מיליארד שקלים בבורסה, אבל רוב החברות בסופו של דבר עושים אקזיטים ונמכרות לחברות גדולות, ובעצם נמנע מצב של פיתוח תעשייה בישראל, של תעשיית התרופות, תעשיית ביו-מד, מכשור רפואי, כשאנחנו נמנים בין המפתחים הטובים ביותר בעולם. אין ספק שנוצר מצב בלתי נסבל, שתעשייה ישראלית בתחום הביו-מד פשוט לא יכולה להתפתח. הסיפור נובע מכך שהשקעות בתעשיית ביו-פארמה, ביו-מד וביו-רפואה הן השקעות לטווח רחוק מאוד, טווח ארוך, עם סיכונים מאוד גבוהים. עד שתרופה יוצאת למדף בעצם לוקח לפעמים 15, לפעמים 20 שנה, במקרה הטוב זה 13-12 שנה, וחברה ישראלית שאיננה מקבלת השקעות איננה יכולה לעמוד בכך, ולכן הפטנטים נמכרים עוד לפני שהתרופות מגיעות למדף, בשלבים מאוד מוקדמים של פיתוח התרופה. לכן באה הצעת החוק הזאת ומנסה לעודד את המשקיעים להשקיע בבורסה בתחום הביו-מד והביו-רפואה, כדי שיהיו כספים לאותן חברות, כדי שהן יוכלו לגייס כסף כדי לפתח את התרופות בישראל ולייצר עשרות אלפי מקומות עבודה. הפוטנציאל הוא של ייצור עשרות אלפי מקומות עבודה. לכן אנחנו באים ומבקשים להשוות את התנאים וההטבות של השקעות בביו-פארמה לאותן הטבות

שגם שם ההשקעות היו ארוכות מאוד, ארוכות טווח, עם סיכונים מאוד גדולים. כפי שראינו, ההשקעות בתחום חיפושי גז ונפט היו מתחילת המאה הקודמת בישראל ורק עכשיו מצאו גז ונפט, עד אז המשקיעים הפסידו.

כדי שהמשקיעים יהיו מעודדים להשקיע בתחום הזה, יש צורך בהטבות למיניהן. לכן אנחנו מבקשים, בגלל שהנושא זהה מבחינת ההשקעות, מבחינת הזמן והטיפול בנושא, אנחנו מבקשים להשוות את אותם התנאים למה שקורה בשותפויות גז ונפט. אני רוצה להודות למשרד האוצר, לשר האוצר ולמשרד הכלכלה ומשרד המדע שתמכו בהצעת החוק, וכמובן לוועדת השרים. אני חושב שהצעת החוק יכולה לתת תנופה לפיתוח תעשייה ישראלית כחול-לבן בתחום הביו-פארמה. תודה רבה. תודה רבה, חבר הכנסת רוברט אילטוב. ישיב סגן שר האוצר מיקי לוי.

היושב-ראש, חברי כנסת נכבדים, ועדת השרים לענייני חקיקה תומכת בהצעת החוק בקריאה טרומית בלבד, ובתנאי שהמשך הליכי החקיקה ייעשה בהסכמת משרד האוצר, משרד הכלכלה ומשרד המשפטים.

חבר הכנסת אילטוב, אני מבין שאתה מכיר את ההתניות של הממשלה ואתה מסכים להן. כן. "כן", אמר חבר הכנסת אילטוב בחיוך. חברי הכנסת, אנחנו נוכל להצביע על הצעת חוק שותפות,

לא רואה מכאן,

המצב לא טוב, שותפות במיזמי ביו-רפואה, התשע"ג-2013, של חברי הכנסת דוד רותם ורוברט אילטוב. מי בעד? מי נגד? נא להצביע. ההצעה להעביר את הצעת חוק שותפות במיזמי ביו-רפואה, התשע"ג-2013, לדיון מוקדם בוועדת הכספים נתקבלה. בעד, 28, אין מתנגדים, יש נמנע אחד. אני קובע כי הצעת החוק עברה בקריאה טרומית ותועבר לוועדת הכספים של הכנסת להכנה לקריאה ראשונה. אנחנו צריכים לעבור למה שמכונה דיון בעקבות 40 חתימות, הממשלה הפרה את האמון שהציבור נתן בה בעת שהטילה גזירות קשות על מעמד הביניים והשכבות החלשות, הממשלה שמרה לעצמה קופה סודית של למעלה מ-37 מיליארד שקל בסעיפי רזרבות והוצאות שונות בתקציב המדינה. הכרזה למזכירת הכנסת, ולאחר מכן נשמע את שאול מופז מנמק.

ברשות יושב-ראש הכנסת, הנני מתכבדת להודיעכם, כי הונחה היום, לקריאה שנייה ולקריאה שלישית, הצעת חוק עבודת נשים (תיקון מס' 51), התשע"ד 2014, שהוחזרה מוועדת העבודה, הרווחה והבריאות.

תודה למזכירת הכנסת. ברשותכם, חברי חברי הכנסת והשרים, אנצל את הדקה הזאת ואגיד, אדוני יושב-ראש הכנסת לשעבר, קודמי היקר, וגם חברת הכנסת אורית סטרוק, חשוב לי שתשמעי אותי, מאה אחוז. אומנם לא הייתי במליאה חלק מהזמן, עדיין לא נגמר הדיון סביב הנאום של נשיא הפרלמנט האירופי מרטין שולץ.

נשיא הפרלמנט האירופי, על-פי כל הדעות,

הוא לא מוסר את נאומו לצנזורה, לא ליושב-ראש הכנסת ולא לאף גורם אחר, לפני זה. מכיוון שלא אני ולא אף אחד אחר ידע מה יגיד נשיא הפרלמנט האירופי, חברי הכנסת שנכחו בבניין, אני מדבר על עשרות, עשרות חברי כנסת שנכחו בבניין, ולא ידעו אם הנאום שלו יהיה לצד זה, לצד אחר, מאוזן, בחרו לא לבוא למליאה לשמוע אותו. זה לא קשור לתוכן הנאום, וזה כאב לי באופן אישי מאוד מאוד, כי אתם יודעים שהיו לנו תקריות כבר בעבר לגבי אורחים שפתאום מעדיפים לדבר בפני סטודנטים ומוחאים להם שם כפיים יפה. אז, אנא. זה עד תוכן הנאום. לגבי תוכן הנאום, אני לא חושב שאני אפתיע מישהו אם אני אגיד שהיו שם קטעים שאני מאוד לא מסכים אתם, וכנראה גם הטעו אותו. יש לי עוד פגישה אתו, ונוכל לדייק ולהסביר לו איפה הטעו אותו גורמים למיניהם. היו פה מחאות. אני אגיד לכם, בפעם שעברה היו מחאות לגבי נאומו של הרפר, הפעם היו מחאות לגבי הנאום של שולץ. אני באופן הכי אישי אגיד לכם: נשיא המדינה שלנו, שמעון פרס, נאם בפני הפרלמנט האירופי, שיבח את המדינה הציונית בפני הפרלמנט האירופי. אני לא חושב שהיה שם כיסא ריק, לא ראיתי שמישהו יצא במהלך הנאום שלו, ויש שם כל מיני גורמים בפרלמנט האירופי, ומצאו אולי דרכים אחרות אחר כך, אולי להתראיין לתקשורת ולומר: חבל שהציוני הזה מדבר בפנינו.

אני לא מחנך של אף אחד, אמרתי את זה מאה פעמים. כל ה-119 חוץ ממני נבחרו בדיוק כמוני ואולי הם גם יותר חשובים ממני, אבל בואו נביא את כל הדברים האלה בחשבון. באיזה פרצוף אנחנו מחר נכעס על מישהו שלא רוצה לדבר בפני הכנסת כי יפריעו לו, ולכן הוא רוצה לדבר בפני סטודנטים, אם זה הסגנון? לא מסכימים, ברור שלא מסכימים, אבל בשביל זה יש פרלמנט. העיר מישהו הערה, כמו שהיה עם הרפר והיה אתו, אז אמרנו לו: זאת הדמוקרטיה הישראלית התוססת. אבל, חברים, בואו נחליט, לא רוצים, לא צריך. לא רוצים, לא צריך, אז לא יבואו אורחים. יש לנו סיעות שממילא מלכתחילה אומרות שאם זה אורח רשמי של מדינת ישראל, לא נבוא לשמוע אותו. אז לא צריך, נעסוק בדברים אחרים והכנסת לא תשחק שום תפקיד בזירה הבין-לאומית. סליחה, נאום לא מתוכנן, אבל תאמינו לי, מדם לבי. במקום. יש לי רק הסתייגות אחת, לא שומעים. אין יותר חשובים ממישהו שנבחר לכנסת.

אין יותר חשובים ממך ואין יותר חשובים מאף אחד. זה מה שאמרתי. מי שנבחר לכנסת, הוא שאמרתי. הוא שאמרתי, שכך סברתי. כמו שאתה זוכר,

מה הייתה תגובתי לגבי אורח אחד שהתלבט אם לנאום בפני סטודנטים באוניברסיטת תל-אביב או בפני חברי הכנסת האלה, והוא הבין טוב מאוד את המסר כמו שעוד כמה הבינו,

אבל בתנאי שחברי הכנסת לא נמצאים בחדרים בזמן הנאום. יישר כוח. רק אם נעמוד ונצדיע יוכלו לבוא ולדבר פה?

הסיעה שיצאה לא נמצאת פה בכלל.

אפשר לבקר, גם הסיעה שיצאה, כרגע, חבר הכנסת הרצוג, ואתה בדיוק, אפילו לא רוצה לומר, למרות שאתה יושב-ראש האופוזיציה, כיושב-ראש האופוזיציה אתה מבין בדיוק כל מילה שאני אומר. אני מכבד מאוד. אז זה פעם סיעה כזאת, ופעם סיעה אחרת, אבל אם אנחנו ככנסת לא נדע לפעול, אז לאן הגענו? אתה צודק. שיורקים עלינו ואנחנו לא, מי ירק עלייך?

אז ידידי הטוב, בלי מירכאות, ידידי הטוב סטיבן הרפר, בחר לא להסתייג משום דבר, והיו כאלה שמחו. עכשיו הגיע מישהו אחר שבחר קו אחר. עוד פעם,

הלוואי שהיו מוסרים לי את הנאום להערות לפני, אני אומר את זה בציניות, שלא יירשם בפרוטוקול שביקשתי. לא אצלנו, לא אצלנו. תמסור את זה לאורית סטרוק, אני מציע.

מחר זה מישהו אחר. אני אומר: תתייחסו גם לעובדה שיש סיעה בכנסת, שלא חשוב מי, כולל שולץ, לא באים, כי זה אורח שרגלו דרכה במדינת ישראל. יש גם סיעה כזאת בכנסת. בינתיים זה לא נכון, זה לא נכון. בכנסת הזאת זה רק הגיע מכיוון אחד. זה מגיע מכיוון אחד, זה לא נכון. מה אתם אומרים?

אז תסבירו לי למה היו כיסאות ריקים לידך, חבר הכנסת מיקי רוזנטל? יש הבדל בין יציאת מחאה, לא לא לא. יש הבדל בין סיעה שמודיעה: זה האורח רשמי של מדינת ישראל ולכן אנחנו לא באים. ויציאות מחאה גם היו מכל הכיוונים. חברים, בואו לא ניקח את זה משם. אנחנו יודעים להתנגד לכל סוג של אלימות, יודעים להתנגד לעוד כל מיני דברים ביחד, בואו גם כאן ביחד נדע לכבד את האורחים. פעם יבוא אורח כזה, ופעם אורח אחר. לא כל מחאה היא גם אלימות, מותר להביע מחאה,

חברת הכנסת זנדברג, אמרתי שכמו שהכנסת יודעת להתאחד בלי הבדל ימין,

חילוני, יודעת לגנות אלימות,

פשוט כדוגמה, כהשוואה, שנדע גם בדברים אחרים להיות כנסת. טוב, אני חושב שמיצינו את הנושא הזה. אני מתנצל אם גזלתי מזמנכם. אני מזמין את חבר הכנסת שאול מופז לפתוח את דיון 40 החתימות. בבקשה. אדוני ראש הממשלה, חברי חברי הכנסת, אדוני שר האוצר, אני לא רואה אותו כאן, אני יודע שהוא בכנסת. אני חושב שבדיון 40 חתימות, שהוא מעמד חשוב, גם מתוקף החתימה של חבר הכנסת וגם מתוקף הנוכחות של ראש הממשלה, ראוי ששר האוצר יהיה כאן וישמע את הדברים. אבל בפתח דברי, אדוני היושב-ראש, אני רוצה לחזק את הדברים שאמרת כאן קודם בעקבות הסערה שקמה על דברי נשיא הפרלמנט של האיחוד האירופי. אני חושב שהדברים שהוא אמר בנושא המדיני חשובים ונכונים, וצריך לקדם אותם. אדוני ראש הממשלה, הזמן לא פועל לטובתה של מדינת ישראל. הוא לא פועל גם לטובתם של הפלסטינים. והגיע הזמן שהנושא החשוב הזה, הקריטי הזה, שחשוב לעתידה של מדינת ישראל, אכן יקודם בעת הזאת על-ידך, ובאופן הרציני ביותר שישראל יודעת לעשות את זה. שר האוצר לא כאן, אבל אנחנו כאן היום בשם תושבי ישראל, בשם כל אותם אנשים שהולכת שולל בהבטחות לעתיד טוב יותר ולפוליטיקה חדשה. אנחנו כאן בשמם של מעמד הביניים והשכבות המוחלשות, שנתנו בך אמון לשווא. אנחנו כאן כדי לייצג מאות אלפי משפחות שחשות מרומות. ואנחנו כאן משום שמצאנו הוכחות שאכן מרמים אותן. אנחנו כאן כי זה תפקידנו עד אשר תמלא אתה את תפקידך. בשעה שאמרת שאין, ושצריך להדק את החגורה, בזמן שהטלת עלינו עוד ועוד גזירות כלכליות קשות וקיצצת בכל חלקה טובה, נוכחתי לגלות שאגרת לך קופה סודית, וזו מלאה, בלי עין הרע. אני יודע זאת משום שבדקתי את ספר התקציב, ועברתי סעיף-סעיף, ומצאתי יותר מ-37 מיליארד שקלים בסעיפי רזרבה והוצאות שונות. כבר עשרות שנים אני עוסק בתקציב בתפקידי השונים, אך ברזרבה חזירית ומופקרת כזו עוד לא נתקלתי.

אדוני שר האוצר, וראש הממשלה מחביאים מהציבור מיליארדי שקלים, הון חסר תקדים שנלקח מאתנו, משלמי המסים, מקצבאות הילדים, מהסטודנטים ומהעניים. 52 חברי כנסת דורשים הסבר היום, ואומרים: זה לא יעבור בשקט. באיזה זכות הושטתם יד לכיסו של הציבור, לקחתם ממנו את המעט שיש לו, ועשיתם בו כבשלכם? באיזה זכות, אדוני ראש הממשלה, נתת לכך יד? חברי חברי הכנסת, אתעכב דקה, ברשותכם, על הנתונים. בכל תקציב מקובל "לשים בצד" עד 3% לחירום ולהתייקרויות. זה הכרחי, והייתי אומר כמעט אחראי. 3% מהתקציב הדו-שנתי של 2013 2014, עומד על כ-24 מיליארד שקל. אך באוצר, אדוני שר האוצר, החליטו שבזה לא די, וגזלו מתקציב 2013 2014 רזרבה בסך 37 מיליארד שקלים. כלומר, תחת סעיפי רזרבות והוצאות שונות בתקציב, יש למעלה מ-13 מיליארד שקלים מעבר לנדרש. זאת רזרבה עודפת, והרזרבה העודפת הזאת מחייבת הסבר. אני רוצה לומר כאן שלא היה כדבר הזה בישראל. לא היה כדבר הזה בישראל מעולם. רזרבה, למי שלא הבין, זה כסף שנלקח מהציבור, ובמקום שהממשלה תעניק באמצעותו שירות לציבור, היא אוגרת אותו בקופה סודית שאיש אינו יודע על קיומה, ולכן איש אינו יודע לאן הכסף מיועד ומה הם השימושים שעושים בו. המשמעויות, רבותי, חמורות מאוד. במיליארדים האלה היה ניתן למנוע את הקיצוץ בקצבאות הילדים, היה אפשר למנוע את הפגיעה בנקודות הזיכוי לסטודנטים. היה ניתן למנוע את העלאת נטל המס על חברות קטנות ובינוניות, והיה אפשר למנוע את הפגיעה באוכלוסיות המוחלשות באמצעות עליית המע"מ. במיליארדים האלה היה ניתן להגדיל את התקציב שמופנה לטיפול בקשישים ובנכים, והיה אפשר לתת מלגות לחיילים משוחררים ולבוגרי שירות לאומי. היה אפשר לסייע למעמד הביניים שקורס תחת נטל המסים ולשכבות המוחלשות, שמתחילות לאבד פה את התקווה, ועוד היה נשאר עודף. השאלה המתבקשת היא, אם כל זה לא נעשה, חברי חברי הכנסת, מה כן נעשה בכסף הזה, למה הכסף הזה מיועד? ואני אומר לכם. הכסף הזה שנאגר במשרדי יש עתיד הוא למעשה תוכנית חיסכון לקראת הבחירות, שכל תכליתה הוא רווח פוליטי, ואני אומר זאת משום שאין כל דרך אחרת להסביר את העובדה שהעודף החריג ברזרבות איננו מפוזר באופן אחיד בכל המשרדים. המיליארדים שאני מדבר עליהם, ה-13 מיליארד, נמצאו במשרדים מאוד מאוד ספציפיים, במשרדי יש עתיד: במשרד האוצר, במשרד החינוך, במשרד הבריאות, במשרד הרווחה ובמשרד ראש הממשלה. במשרד החינוך הרזרבה גדלה ב-37% ביחס לרזרבה בתקציב הדו-שנתי הקודם, במשרד הבריאות, ב-96%, ובמשרד הרווחה, ב-63%. באופן מחשיד וחריג בארבעת משרדי יש עתיד ניכר גידול תקציב חריג ומוגזם בסעיף הוצאות שונות, עם סכום של מיליארדים.

כאמור, רק הגידול ברזרבה, באקסטרה, בכסף שאין לגביו לא דין ולא דיין.

לא רק שמדובר כאן בניהול כושל, חובבני ולא אחראי של כלכלת המדינה, אלא מדובר כאן בהטעיה מתוכננת ומכוונת. חשוב שנבין, בכל פעם ששר האוצר מכנס מסיבות עיתונאים שונות ומשונות עם שרי מפלגתו ומחלק מתנות, הוא למעשה מבצע מחטף על חשבון הציבור. והמחטף הזה פוגע בשכבות המוחלשות בישראל. אדוני ראש הממשלה, אינך יכול לומר "לא ידעתי". לא תוכל להפיל הכול על שר האוצר. לא תוכל לומר: ידי לא הייתה במעל. את אחד הנתונים הכי מקוממים מצאתי במשרדך, במשרד ראש הממשלה. לא האמנתי למראה עיני כשקראתי, שחור על גבי לבן, שתקציב הרזרבות של משרד ראש הממשלה גדל בתקציב 2013 2014 ב-320%, למעלה מפי-שלושה, ביחס לתקציב הדו-שנתי הקודם. לא, חברים, זו לא טעות. זו גם לא רזרבה שהולכת לנושאי ביטחון סמויים וחסויים. תקציב ראש הממשלה גדל ב-20% ב-2013 2014, אבל הרזרבה שלו, התקציב הנסתר, גדלה ב-320%. הנתון הפשוט הוא שהתקציב גדל מהדו-שנתי הקודם לדו-שנתי הזה מ-4 מיליארד ל-4.8, בעוד שהרזרבה של ראש הממשלה גדלה מ-133 מיליון שקל ל-428 מיליון שקל. תאמר לי, אדוני ראש הממשלה, איך אתם מעזים? איך אתם מעזים לקחת מהעם קרוב לחצי מיליארד שקל? איך אתה מעז לקחת מאות מיליוני שקלים רק בשביל רזרבות? לא די לכם בתקציב המשרד עצמו, שמגיע לסכומי עתק של קרוב ל-5 מיליארד שקלים? למה אתה גוזל את התקציב הזה מפיותיהם של ילדים רעבים?

בשנה שעברה היו במשרדך כ-100 מיליון שקלים ברזרבה. למה השנה לקחת פי-שלושה? מה, התעשרנו? נפתרו פה כל הבעיות? יש פה מצוקת דיור קשה, יש פה עוני, קשישים מתים כאן מבושה. איך אתם לא מתביישים? אדוני ראש הממשלה, איך אתם לא מתביישים לקחת את הכסף הזה, לשים אותו ברזרבה ולעשות בו ככל העולה על רוחכם? אדוני ראש הממשלה, אני מצפה ממך שתיתן דוגמה. קח את הכסף הזה ותן אותו לאלה שזקוקים לו. זה לא הכסף שלך, זה לא הכסף של שר האוצר, זה הכסף של הציבור. צריך לשים לזה סוף. לא ייתכן שמחוץ למבנה הזה יש מצוקה אדירה, אבל פה בפנים יש שפע, אקסטרה על אקסטרה. כך נראית כלכלה שבה הממשלה מנותקת מהציבור. כך נראית כלכלה במדינות חשוכות. וכך נראית כלכלה שאין בה דמוקרטיה, אין בה שקיפות, אין בה סולידריות ואין בה אחריות. נא לסיים, אדוני. אסור שכך תיראה כלכלת ישראל. אני מייד מסיים. לצורך הגילוי הנאות אומר שאני הצגתי את הנתונים האלה בוועדה לביקורת המדינה, והם נמצאו נכונים. הצגתי אותם למבקר המדינה, והם נמצאו נכונים. הצגתי אותם ליושב-ראש ועדת הכספים. אדוני שר האוצר, בשעה שאתה מחפש תשובות, כבר בשנה עברה מאז שהבטחת שתטפל ביוקר המחיה, אבל יוקר המחיה עלה ועולה כל יום יותר ויותר. בשנה שעברה, מאז שהבטחת שתוריד את מחירי הדירות, גם הם עלו ב-8%, והם בעלייה. אבל אני אומר לך, אדוני שר האוצר, אם היית משקיע את ה-13 מיליארד האלו בתבונה, היית רואה תוצאות אחרות לגמרי במהלך השנה הזאת. ואני מציע לא להתגאות במסיבות הכתבים ובפירורים שאתם מחלקים. ועכשיו, כשמצאנו איפה הכסף ומה הסוד הגדול של הפוליטיקה החדשה, אני גאה להיות נציג של הפוליטיקה הישנה. ככזה לא ארפה מכם ואדאג לזה שהכסף הזה יעבור לציבור, כי הוא שייך לציבור, הוא נלקח מהציבור. עדיין לא מאוחר לתקן זאת. אפשר לתקן את זה בשנה הקרובה.

תודה לחבר הכנסת שאול מופז, שפתח את דיון 40 החתימות.

שימו לב, ראש הממשלה, וגם ראש האופוזיציה בעקבותיו, יכולים לדבר בתחילת הדיון או בסופו. ראש הממשלה מעדיף לדבר עכשיו, בתחילת הדיון. יושב-ראש האופוזיציה ידבר אחריו, ולאחר מכן, חברי הכנסת שמייצגים את הסיעות שלהם. ודאי שראש הממשלה, כמו יושב-ראש האופוזיציה, נשארים אתנו באולם כפי שנדרש. בבקשה, אני מזמין את, מי יענה? מה? אין פה לענות.

חבר הכנסת שאול מופז הציג את נושא הדיון. ראש הממשלה מוזמן. אני מזמין אותו להתייחס לנושאים. בבקשה. אבל איך ראש הממשלה יוכל לדעת, לא הבנתי. הרי ראש הממשלה אמור להשיב לחברי הכנסת. איך הוא ישמע אותם? זה מה שאומר התקנון, חברת הכנסת שלי יחימוביץ.

אין לי מה לעשות עם זה. אילו היה רוצה לפצל את הנאום שלו, אז הייתי אומר לו לא.

לפי החוק.

החוק אפילו, צודק. זה מעקר מתוכן את הרעיון של דיון 40 חתימות. 40 חתימות, זה לשמוע את חברי הכנסת מדברים ומנמקים. ראש הממשלה שמע את מי שבחרתם להציג את הנושא. ראש הממשלה, ושומע, תודה. עד כאן. אם אנחנו רוצים לשמוע את ראש הממשלה ואחריו את יושב-ראש האופוזיציה, אז בואו נשמע אותם.

אבל הרעיון הוא שהוא ישמע את חברי הכנסת. הוא ישמע.

הוא יישאר פה עד הסוף.

ודאי.

האם התקנון מאפשר לי להגיב אחר כך גם?

התקנון לא מאפשר להגיב. אתה לא רוצה לשמוע שיש סעיף בתקנון.

התקנון מאפשר לך להגיד מה שאתה רוצה.

סטייה מהתקנון, זה פה-אחד. סטייה מהתקנון, זה פה-אחד. אם חברי הכנסת ירצו,

אז אנחנו בסוף הדיון נשאל. אני רואה שיש רצון עז. אדוני היושב-ראש, לפי התקנון,

לא ב-40 חתימות.

בכל שלב משלבי הדיון. טוב, חברים, הפסקנו. בדקתי, מכיוון שראש הממשלה ביקש. אדוני היושב-ראש, אני אשאר פה,

לשמוע את חברי הכנסת. לזה אתה כן מחויב. אבל אם התקנון יכול להשתנות בהצבעה, אם ירצו פה-אחד לשמוע אותך גם אחר כך,

ואני רואה שהחברים מאוד רוצים,

סטייה מהתקנון זו החלטה פה-אחד של חברי הכנסת. אבל לא לדבר לקיר.

רוצים,

רוצים עכשיו להצביע על אפשרות שראש הממשלה ידבר עכשיו ובסוף הדיון?

בבקשה. חברים, תבינו את הכלל, מזכירת הכנסת, את מסכימה אתי שזה צריך להיות פה-אחד? אני מפעיל את ההצבעה. אם כולנו נהיה, מה שנקרא "ירוק" תשאל אם יש מישהו שמתנגד. חברי הכנסת, יש מישהו שמתנגד לכך שראש הממשלה ידבר פעמיים, זאת אומרת גם יושב-ראש האופוזיציה, בתחילת הדיון ובסוף הדיון? אבל מה זה השינויים האלה?

היושב-ראש, ואני אחריו. אדוני היושב-ראש, מה השינויים האלה תוך כדי הליכה? מה, ממה ממציאים את הכנסת, מה? אנחנו ממציאים עכשיו את עבודת הכנסת מחדש? אני לא מבינה. אין מתנגדים. חברים, מי שרוצה להגיש שינוי חוק, אתם יודעים מה? אני כל פעם מתחרט כשאני שומע יותר מדי עצות. אני מפעיל את ההצבעה, אם היא תהיה כולה ירוקה,

כולם בעד, אז לפי שיקול דעתי אני אוכל לתת לראש הממשלה לדבר גם בסוף הדיון. בבקשה, ההצבעה החלה. מי בעד?

נא להצביע. מי בעד?

נא להצביע. אם יהיה מישהו נגד, הדבר לא יתאפשר. אין לי שיקול דעת בנושא הזה. יש שניים נגד, לכן זה לא יקרה. תודה, אדוני ראש הממשלה. בלועזית אומרים: the floor is yours.

מי המתנגדים? אנחנו נברר בצורת חקירה של משמר הכנסת מי המתנגדים.

חבר הכנסת מרגלית, אולי טעית בהצבעתך? הייתכן הדבר? מזל טוב לך. חבר הכנסת מרגלית, אולי טעית בהצבעתך? בוודאי אתה רוצה שוב לשמוע אותי. אדוני, לא להפעיל לחץ על חברי הכנסת בבקשה. אני שואל, אני מברר. אני בוודאי רוצה לשמוע, אבל אני, חברים, הצעת הצחוק, כפי שזה מכונה בערוץ הכנסת, הסתיימה. עכשיו דיון ב-40 חתימות. בבקשה. חבר הכנסת אופיר אקוניס, סגן השר, אתה גם יושב ועברת לאופוזיציה וגם מפריע לדיון.

עד כאן.

חבר הכנסת מיקי רוזנטל.

הבנתי. חבר הכנסת אחמד טיבי, כמו שאמרתי, הצעת הצחוק נגמרה. אני מבקש שקט, ואנחנו נקשיב לראש הממשלה, ולאחר מכן, לחבר הכנסת הרצוג. אדוני היושב-ראש, תודה לך, אני אכן חורג ממנהגי, ואני ביקשתי להגיב לדבריו של נשיא הפרלמנט האירופי. אני שמעתי את דבריו בקשב רב, והוא אמר, גם בדבריו כאן וגם קודם לכן בפגישה עמי, שני דברים שאני חושב שהיו חיוביים מאוד. דבר ראשון שהוא אמר זה שהוא מתנגד להחרמת ישראל על-ידי אירופה. אני חושב שזו אמירה חשובה. הדבר השני שהוא אמר זה שהוא בעד שיתוף פעולה מדעי בין ישראל לאירופה. גם זה דבר שאני בטוח שכולנו מסכימים לו. אבל מה שפגם בדברים הללו זה מה שאני קורא לו השמיעה הסלקטיבית, שלצערי הופכת נחלתם של חוגים רבים באירופה. נשיא הפרלמנט

ביקר ברמאללה, והוא שמע שם מצעירים פלסטינים נתונים על המים, שימוש במים, שלפיהם אזרח ישראלי משתמש בלמעלה מפי-ארבעה מים לצריכה לנפש לעומת פלסטיני.

האמת כואבת, לא נעימה. נתוני, הישראלי. אירופה. לא נעים. יש נתונים, לפי הבדיקה, לפי הנתונים שאנחנו קיבלנו מהרשות, גם על-ידי הפרסומים הרשמיים של הרשות הפלסטינית עצמה, רשות המים שלהם,

וגם על-ידי נתונים שלנו, של המתאם, גם כן, המספר הזה איננו נכון. הוא קטן באופן משמעותי.

עכשיו, נשיא הפרלמנט אמר, מה?

אמר ביושר, הוא אמר: לא בדקתי. מה המספר? הוא אמר: לא בדקתי,

אבל זה לא הפריע לו לחזור ולהטיח, ישר, מה

מה הנתונים? מה הנתונים?

שומעים, לא בודקים, מטיחים.

לא בודקים, ומטיחים. לדבריו: לא בדקתי, חזר. ראוי שיבדוק. מה הנתונים?

הנתונים נמוכים באופן משמעותי. אבל כמה? כמה?

אבל הדבר המעניין הוא, קודם כול, לבדוק.

אבל הדבר המעניין הוא שיש דברים שהרי הם גלויים וידועים, בשעה שמקבלים כל הטחה, כל הכפשה של ישראל וחוזרים עליה ללא בדיקה, אוטמים את האוזניים, פשוט אוטמים את האוזניים, להתקפות הפרועות נגד מדינת ישראל.

נשיא הפרלמנט האירופי אמר, הייתה התקפה פרועה? איזו התקפה פרועה?

שמעו בטהרן קריאות "מוות לישראל". עד לאחרונה, משמעות המילים האלה היא שעכשיו לא שומעים. אבל אנחנו שומעים כל יום או כל יומיים משליט איראן חמינאי או מדובריו את הקריאות "מוות לישראל". אתמול, רק אתמול, מה הנתונים? תירוץ למה שקורה בגדה המערבית? מה הקשר? מים?

במהפכה, ב-35 שנים למהפכה,

בא אותו משטר וקורא "מוות לישראל". ובכן, יש לכם בדיוק את אותה השיטה: מים. חוזרים בהטחות על ישראל בלי לבדוק,

והרי אתם בעצמכם אומרים:

הוא לא בדק, אבל הוא חזר. שומעים,

ומתעלמים מהם.

הממשלה, מה שאתה

הכנסת טיבי. אל תגיד לי: די.

השר אריאל. השר אריאל. אל תגיד לי: די. השר אריאל. לצעוק, אל תגיד לי: די.

יושב-ראש. לצעוק, כל הלילה. השר אורי אריאל. אתה מוכן לסתום את הפה שלך?

תסתום את הפה שלך. השר אורי אריאל. השר שמיר, תן

ואני אפילו לא יכול לדעת למי לפנות ולבקש להפסיק. תודה. אני לא יכול באמת להזכיר את כל השמות. פלסטינים, אני הבנתי. אתם מבקשים גם לכתוב את הנאום של ראש הממשלה.

נשיא הפרלמנט האירופי, אני לא יכול לכתוב לו נאומים. אני רוצה להבין מראש הממשלה, שייתן את הנתונים. תודה, תודה, תודה. אם אתם רוצים להקשיב, אז בואו נקשיב. הוא לא

אם אתם רוצים לדבר, אז יש עוד מעט דיון. אנחנו רוצים לדבר.

טוב, ממלא פיו מים. יפה. ממלא פיו מים, מים. עכשיו, חבר הכנסת מופז הופיע כאן היום והציג את נושא הדיון, והוא בעצם מופיע כאן, אם אינני טועה, פעם שנייה בנושאים שקשורים בגירעון. קודם לכן, זה היה לפני שנה ומשהו, הוא בא הנה וקבל על גירעון ענק, הוא אמר: שמתם לב שהוא לא נתן לנו, לא.

יש פה גירעון ענק שאתם מסתירים. עכשיו הוא בא ואומר: יש פה רזרבות ענק. קודם היה גירעון, עכשיו יש פה עודפים. אז קודם כול תחליט על מה אתה קובל. עכשיו אני רוצה להגיד משהו על הגירעון, אבל קודם לכן על כלכלת ישראל, כי הנושא הזה כמובן מחייב התייחסות.

ובכן, לפני שעה קלה התפרסם דוח של קרן המטבע הלאומית על מצבה של כלכלת ישראל. בין-לאומית.

הוא מתאר,

יש לנו בעיות, והוא לא מתעלם מהן, אבל הוא בסך הכול נותן ציונים גבוהים מאוד לכלכלת ישראל. הוא אומר: הצמיחה יציבה, על העוני?

שיעור האבטלה נמוך, האינפלציה נעה במנעד הזה שהממשלה קבעה, בין 1% ל-3% מצב המגזר הפיננסי הוא טוב,

אני רוצה לדבר על מצב הכלכלה, גם על כל מה שאתם מעלים, מה עם הדיור? וחשוב לדבר על זה, מה עם ה"סופר-טנקר"? משום שאנחנו צריכים להשוות מה שקורה כאן לעומת מה שקורה, רציתי להגיד במזרח התיכון, אבל אני יכול להגיד: במדינות מובילות באירופה ובחלקים רבים אחרים של העולם. אז קודם כול, יש לנו דרך לבחון את זה. הדרך לבחון את זה היא, אנחנו שותפים היום באופן רשמי בארגון של המדינות המתקדמות בעולם. הארגון הזה, ה-OECD, מפרסם נתונים. אנחנו יכולים לראות כיצד אנחנו משתווים בנתונים האלה,

בצמיחה,

באבטלה,

שזה הדבר החברתי הראשון במעלה. אדם שאין לו עבודה, האדם הזה פגוע חברתית, הוא פגוע נפשית, הוא פגוע בכל מיני צורות, ולכן זה קודם כול, המדד החברתי הראשון שצריך להסתכל עליו זה האבטלה. אתם יודעים שיש מדינות,

שהאבטלה שם זה 50% בקרב צעירים, או 25% ובכן, האבטלה של ישראל היא 6.2%, בסוף שנת 2013. זה הנתון, ומה עם, העני, 6.2% אני לא קונה את המספר הזה. לעומת הממוצע של ה-OECD, לא קונה את המספר הזה. פרסומים שלהם, של 8% אישה שעובדת שעה בחודש נחשבת מועסקת אצלכם, 26% בספרד,

בצרפת, 14% באירלנד, 12% באיטליה, 11% בצרפת. אבטלה נמוכה בישראל, דבר חשוב מבחינה חברתית. דבר שני, צמיחה,

צמיחה כמובן, כמובן, הצמיחה זה נתון מאוד חשוב. יש שלושה נתונים חשובים כשאתה מסתכל קודם כול על כלכלה, אבטלה נמוכה ועוני גדול,

צמיחה, וצמיחת התל"ג לנפש. ובכן, הצמיחה בישראל סיימה, חוץ מאנשים אתה רואה הכול.

מדינות ה-OECD, הממוצע שם זה 1.2%, כלומר כמעט פי-שלושה. והצמיחה לנפש, גם היא מעניינת, היא חשובה. ובכן, התוצר לנפש בישראל גדל ב-1.4%, לעומת 0.7% ממוצע ב-OECD, כלומר כפליים צמיחה לנפש בישראל. אם אינני טועה, אנחנו המקום השני ב-OECD. אבל 50% מהעובדים, עכשיו לגבי הגירעון. הרי היכולת שלנו, היכולת שלנו לסייע,

בכל התחומים, בחינוך, בבריאות, ברווחה, זה תוצאה ישירה באמת של אופן ניהול הכלכלה,

מה זה יעזור לעניים, או למעמד הביניים, או לכל מישהו אחר, אם הכלכלה מגיעה,

לממדים שאנחנו מכירים במדינות אחרות, שפעלו לפי הצעות שאני שומע כאן מספסלי האופוזיציה, אין לך רווחה, אין לך כלכלה, אין לך בריאות, אין לך חינוך, שירותים קורסים, הבאת למקום הראשון בעוני, עכשיו אני רוצה להתייחס,

אתה הבאת אותנו למקום הראשון בעוני, חברי הכנסת, איך הוא יתייחס לשאלות אם אתם לא נותנים?

תודה, חבר הכנסת ברוורמן. צמיחה ותעשייה,

אבל עכשיו זה, שבה השכר והפריון יהיו הוגנים. כמה צריכה לעלות דירה?

זה תורו של חבר הכנסת בנימין נתניהו, ראש הממשלה,

לא שלך. כמה צריכה לעלות דירה?

חבר הכנסת ניצן הורוביץ, אני חוזר על אותו משפט, זה תורו לדבר עכשיו. תורו לדבר עכשיו. אנחנו המדינה עם הפערים הגדולים ביותר ב-OECD.

רשמנו, רשמנו, חברת הכנסת גלאון. רשמנו, הזכרתי את כל השמות. הזכרתי את כל השמות. תודה. חבר הכנסת גילאון, כבר הזכרתי את השם. תודה. על נושא הפערים, אני אמרתי, לא מוסרים לי נאומים לצנזורה לפני שנואמים. תודה. בבקשה, אדוני. אני רוצה להתייחס לשאלת הגירעון, ואחר כך לשאלת הרזרבות. הגירעון זה הפער בין ההוצאות וההכנסות, וכשהגירעון מצטמצם, משהו קורה. מה שקרה כאן, אצלנו, זה שההוצאות היו פחותות ממה שהוערך וההכנסות היו גדולות ממה שהוערך. אז קודם כול, לגבי ההכנסות. אנחנו קיבלנו כ-5 מיליארד שקלים פחות הוצאות, מכמה טעמים, ראשית, היינו בשנת בחירות, והיינו נתונים להחלטה שקובעת שהמשרדים יוציאו 1 חלקי 12, וכתוצאה מזה לא היה מימוש מלא. היה מימוש גבוה, 98.5% מתקציבי המשרדים, אבל זה כמובן הותיר 1.5% שלא מומש, זה היה מקור אחד. ושנית, גם ההוצאות על הריבית, שזו תוצאה משתנה,

היו מתחת לצפוי. ועל כן, כתוצאה מהשינוי הזה וכמה שינויים אחרים, אנחנו חסכנו כ-5 מיליארד שקלים בהוצאות המדינה.

במקביל גם גדלו ההכנסות. מדוע הן גדלו?

בגלל הכנסות גדולות יותר מרווחים כלואים, התחיל בזה שר האוצר הקודם,

והמשיך בזה שר האוצר לפיד, והתוצאה היא מבורכת. קיבלנו יותר כסף,

הרבה יותר כסף ממה שתוכנן.

היו מכירות של חברות היי-טק, מה עם ה-25 מיליארד שקלים של הרווחים הכלואים?

וכתוצאה מהשינויים הללו, וגם שינויים אחרים, אנחנו קיבלנו תוספת של כ-6 מיליארד שקלים בהכנסות. אם תיקחו 5 מיליארד שקלים הקטנת ההוצאות ותוספת של 6 מיליארד שקלים הגדלה בהוצאות, אתם מקבלים סך הכול 11 מיליארד שקלים הקטנה של הגירעון. זה קודם כול, הנתון הבסיסי. וזה טוב. טוב שהגירעון ירד. טוב שאם אתה טועה בתחזית תטעה בהערכת יתר של הגירעון ותקבל אותו למטה, כי אוי לנו, ואת זה אנחנו רואים בעולם וגם כאן, ותכף אתייחס למקרה מיוחד שמעניין את חברי הכנסת, וזה בית-חולים "הדסה" אוי לנו כשקורה ההפך. וכשקורה ההפך אנחנו רואים מה קורה. זאת מדיניות קפריזית, זה לא מדיניות כלכלית. ובכן, חברת הכנסת גלאון, נו, מספיק. אנחנו נמצאים בגירעון של 33 מיליארד שקל. זה הרבה יותר טוב מ-44 או 45 מיליארד שקל, אבל זה עדיין גבוה. זה גבוה למדי, זה 3% מהתוצר, ואנחנו רוצים כמובן להוריד זאת.

אנחנו חייבים, אנחנו חייבים, מה בהשוואה ל-OECD? להמשיך לרדת. קודם כול, אנחנו יורדים, אני חייב להגיד לכם, גם בגירעון. אני לא יודע מה הממוצע של ה-OECD, אני אבדוק את זה,

אבל אני יודע דבר אחד, שביחס למדינות ה-OECD, חוב תוצר שלנו, שזה אולי סכום כל התוצאות,

סכום כל החטאים, אנחנו היינו ב-100, יותר מ-100% חוב תוצר בשנת 2003, ואנחנו נמצאים עכשיו, עשור לאחר מכן, בכ-70% חוב תוצר, ירידה משמעותית, אפילו מתחת לזה. זו ירידה משמעותית, היא שונה בתכלית ממה שקרה לרוב המדינות באירופה ולכמה מדינות אחרות, אני לא אנקוב בשמותיהן, אבל אומר לך שזה בדיוק היפוך של המגמה. פה היה ניהול אחראי, ניהול שלא הביא לגירעון תופח, ניהול שבא, הייתי אומר, במונחים בין-לאומיים,

לא סתם אנחנו זוכים לשבחים הללו.

ואם הייתי הולך,

אני רוצה להגיד לחברים כאן, אני שמעתי מספסלי האופוזיציה, כשר האוצר, כשהיינו בגירעון גבוה מאוד, והיינו בחוב תוצר של יותר מ-100%, מה יכולנו לממן שם? עמדנו לסגור, לסגור שירותים חיוניים לחברה, חברת הכנסת גלאון. עמדנו לסגור, לצמצם, כל מיני דברים שיקרים לך, כי לא היה כסף.

ובכן, כשבאנו לטפל בזה, באנו לטפל בזה, אני אמרתי: אנחנו צריכים לעשות דבר אחד,

אמרנו: דבר ראשון שצריך לעשות, אני מדבר על 2004-2003, ו-2005,

ומה אתם אמרתם? מה אתם אמרתם? אני שמעתי אתכם, אתם אמרתם: צריך עכשיו להגדיל את ההוצאה ולהגדיל את שיעורי המס. אנחנו בחרנו ללכת בדיוק בדרך הפוכה,

וכתוצאה מזה,

הקופות שלנו התמלאו, ומה קרה, ויכולנו להגדיל,

באופן משמעותי את ההוצאות לחינוך, את ההוצאות לבריאות. אני אגיד לכם בכמה זה גדל, כי בדקתי את זה. פחות עניים משנה שעברה. אנחנו הוצאנו הרבה מאוד בעשור הזה, במדיניות הפוכה מהמדיניות שאתם המלצתם ואתם מציעים עכשיו, מי משלם את המחיר, הרבה יותר כסף. הרבה יותר. מדיניות מופקרת, חסרת אחריות, ומעבר לכך, גם לחינוך, גם לבריאות, גם לשירותי הרווחה,

הייתה עלייה של עשרות אחוזים בהוצאה, משום שהייתה לנו קופה מלאה, הרי זה לא יעזור אם הקופה ריקה. יתר על כן, אם הייתי, אם הייתי שומע לכם, ואם אשמע לכם היום, ואם אני ושר האוצר היינו שומעים לכם היום, אני רוצה להגיד לכם מה היה קורה אם היינו שומעים לכם אז. מה היה קורה, מה שהיה קורה זה כך, אז, ברמת הגירעון שהיינו, אם היא הייתה נשמרת ביחס לתוצר, אנחנו היינו היום נדרשים לשלם כל שנה, תקשיבו לנתון הזה, כל שנה אנחנו היינו נדרשים לשלם, היום, עוד 37 מיליארד שקל תוספת ריבית. אנחנו משלמים היום 40 מיליארד שקל, כלומר קרוב ל-80 מיליארד שקל בהוצאות ריבית. מה היה נשאר למשהו? שום דבר. כלומר, אנחנו עדיין ב-4% בהוצאות הריבית על התוצר. זה עדיין הרבה. התוצר שלנו, כמיליארד. טוב, נו, חברי הכנסת גלאון וגילאון. אבל אלמלא הדבר הזה, צריך להבין,

שאנחנו היינו מגיעים לפשיטת רגל. כי אם אתה לא שולט בגירעון יש יותר עניים בארץ, אתה יכול לדבר מכאן עד מחרתיים, מכאן עד עוד שנתיים. אתה יכול לדבר על שירותים חברתיים וצרכים חברתיים, אבל ברגע שאתה מגיע לגירעון תופח שאתה לא שולט בו, אתה מגיע מהר מאוד לפשיטת רגל.

ובשיטה שלכם, בשיטה שלכם, יש פשיטת רגל.

עכשיו, קורה,

שממשלה, ובשיטות החדשות, ובמקום ראשון ב-OECD זה לא פשיטת רגל?

ומה שהוא צריך לעשות, כשמגלים את הגירעון הזה, אנשים מקבלים בריאות יותר טובה, דיור יותר טוב. מה שצריך לעשות,

חבר הכנסת שמולי, אותך עוד לא הזכרתי. עכשיו הזכרתי. תודה רבה. רצינו רק לדעת, יש יותר עניים או פחות עניים? חברי הכנסת גלאון, גילאון והורוביץ, לפעמים, זה לא פייר, אתם נותנים לחברת הכנסת מיכל רוזין להירשם לדיון, היא תדבר בשם הסיעה, ואתם במקביל נואמים עוד שלושה נאומים. מגיע לכם אחד, לא ארבעה. מגיע לכם אחד.

סיפורי סבתא קוראים לזה. והגוף הזה,

הוא כמובן בית-חולים "הדסה". אני חושב שאין ירושלמי ש"הדסה" איננה יקר לו.

בני נולדו שם,

לא דאגו לטפל בשאלת הגירעון, וגירעון תופח זה דבר, מה שקרה, אתה היית שר הבריאות.

חבר הכנסת רוזנטל, עד כאן, עד כאן, תודה.

הוא איננו מפוקח על-ידי משרד הבריאות. אז אפשר לשנות את זה.

כשאנחנו נבדוק את

יש הרבה מנועים, אנחנו פועלים לפתוח שווקים חדשים, הנה, התקבלנו אתמול

מה עם המים? ואני עכשיו מבקש מראש האופוזיציה חבר הכנסת יצחק הרצוג לעלות לנאום, ואני מאוד מבקש לא לנאום במקביל לחבר הכנסת הרצוג. הם ינאמו. אל תדאג, הם ינאמו. ינאמו?

אדוני היושב-ראש, אדוני ראש הממשלה, חברי וחברותי חברי הכנסת, ראש הממשלה, אני מבקש קודם כול להתייחס לכמה דברים שאמרת בתחילת הדיון. אני אומר במלוא הרצינות, יש משהו ברטוריקה שחוזרת שוב ושוב לגבי חברי הכנסת בני המיעוטים כאן, שמדיף ריח מאוד לא טוב. אני אומר את זה בכל ההגינות. כולנו במליאה הזאת שווים. כולנו יכולים להיבחר להיות פה ראש ממשלה ושרים ולחלק ציונים לחבר כנסת כזה או אחר בגלל עמדותיו, בגלל דעותיו, וליצור איזה רושם שהוא בכלל חבר כנסת סוג ב'. זה מנוגד לכל הבסיס הדמוקרטי שאנחנו פועלים לפיו.

לתפיסת העולם של מייסד התנועה שלך. ואני מזהיר מכך, כי זה חוזר על עצמו שוב ושוב ושוב. אני איהרג כדי שחבר הכנסת טיבי ידבר וכדי שחברת הכנסת אורית סטרוק תדבר, שהם יגידו מה שהם רוצים, גם אם אני לא סובל את מה שהם אומרים, אבל אני איהרג לשם כך.

ותפסיקו לחלק ציונים. אין צורך שתיהרג אבל. סלח לי ותפסיקו לחלק ציונים, גברתי חברת הכנסת לביא. תלמדו שיעור בדמוקרטיה פרלמנטרית ודמוקרטיה של חופש הבעת הדעה וחירות האזרח, ומותר לדבר על הכול. ואם מגיע לכאן חבר, ידיד ישראל, נשיא הפרלמנט האירופי, "פצעי אוהב" ואומר לנו מה הוא חושב ומספר מה אמרו לו ברמאללה, מה אתם קופצים? מה אתם קופצים? ממתי אתם מפחדים מביקורת? אולי הגיע הזמן שתשמעו? מה היה ההבדל בין מה שאמר מרטין שולץ למה שאמר פרנסואה הולנד?

הגיע הזמן שתלמדו לקבל ביקורת, ובכלל תפסיקו להכריז מלחמה על כל העולם ולחלק ציונים לכל העולם. וכל בוקר לשמוע עוד שר, אדוני ראש שהממשלה, בממשלתך, שמחלק ציונים לידידי ישראל ואוהביה, גם אם הם חושבים שיש להם ביקורת על ישראל.

אני רוצה להגיד תודה לחברנו שאול מופז, הוא שם את הנושא נכוחה על השולחן. ואם יש רזרבה, אדוני ראש הממשלה, ואתה אומר, ודיברת על בית-חולים "הדסה", אז בוא תספר לנו מה היה בדיון שאתה קיימת אצלך, בלשכתך, לפני לפחות חצי שנה, על מצב בית-חולים "הדסה".

מה עשית מאז? אולי תספר לנו מה היה בדיון? אם היה דיון על בית-חולים "הדסה", סימן שאתה ושר האוצר ושרת הבריאות ידעתם שהוא הולך לקרוס, ידעתם שהוא הולך לפירוק או למינוי מנהל מיוחד ויכולתם למנוע את זה, והפיאסקו של בית-חולים ריק, שחס וחלילה לא נראה סכנה לחיי אדם, היה נמנע. מה עשיתם חוץ מלדבר? אז אני אומר לך, הממשלה שלכם זו ממשלת הכול דיבורים והכול ברבורים. ככה זה נראה. מה זה "הכול דיבורים"? לא האופוזיציה אמרה, אדוני ראש הממשלה, שיש אצלך אובדן עשתונות ערכי, אמר את זה שר מכובד בממשלתך, שעכשיו מתיישב בכיסא. למה אני צריך ללכת למפלגות האופוזיציה? בוא נשמע מה אומרים עליכם החבר'ה מתוך הממשלה: יריב לוין מודיע שהוא מאיים לפטר אותך, בנט ולפיד אחים, אחר כך בני-דודים, עכשיו הם כבר שכנים רחוקים, לבני מודיעה שהפוליטיקה הפנים-ליכודית ימנית וקיצונית, והיא בהחלט מכירה את הבית שממנו היא באה, בנט ממליץ ללבני ללכת לעשות הסכם שלום עם חייזרים, לבני מציעה לבנט: תצא בקמפיין למען ישראל, ישראל היא אחות, בהנחה שהרבנים בכלל יסכימו לתאר את המדינה כאישה, ומירי רגב אומרת על לבני שציפי לבני בכיינית. בקיצור, זו ממשלה שמזכירה את "קן הקוקייה". לא ממשלה שעושה, ממשלה שמתבלבלת לחלוטין במה שהיא עושה. לא רצינו, סטנד-אפ קומדי. אני לא סטנד-אפ קומדי,

בוא נדבר על העובדות. סטנד-אפ קומדי? אני אומר עליכם את האמת, זה מה שאתם אומרים. קודם כול, אנחנו צריכים לשתוק.

האופוזיציה, צריכים רק לשתוק וליהנות כל יום ממה שקורה אצלכם בממשלה. וחכה, עוד לא התחלנו בכלל. מה עוד הממשלה הזאת יודעת לעשות? להקים ועדות. אשפית בלהקים ועדות. על כל דבר יש ועדה. יש יותר ועדות מהשמות של המשפחות שיקבלו דרכון ספרדי. אז ככה,

שאורי אריאל כבר הודיע שהפריץ ימות, והכלב ימות, וקרי ילך מן העולם, אבל בלטפל ביוקר הדיור והשיכון, לא הוא ולא לפיד ולא אתה, ראש הממשלה, לא עשיתם דבר. קודם כול, אתה אמרת כשהוקמה הממשלה: בעבודה משותפת נוכל להבטיח את הורדת יוקר המחיה, אמרת את זה ב-25 במרס, ונוריד את מחירי הדירות. זה מה שהבטחת. עבר חודש ואמרת דבר כזה, ראש הממשלה: אנחנו מחויבים להוריד את יוקר המחיה בישראל, הממשלה חרתה על דגלה את היעד הזה, אבל הם עובדים על זה, הם עובדים על זה. זאת ממשלה שמקדמת רפורמות,

הקמתם שתי ועדות ליוקר המחיה, אחת בראשות השר בנט, ועדת בנט, שהוקמה לפני שנה ובינתיים לא הביאה שום תוצאות, ועכשיו את ועדת אנדורן. מה עושה ועדת אנדורן? עוד דיונים. שום דבר ביוקר המחיה של אזרחי ישראל לא השתנה. לא הורדתם מחיר של מוצר אחד, מוצר אחד.

הוא צודק, מיקי רוזנטל צודק, השמנת. יופי של הישג. הדיור, הלאה, נעבור לדיור, כמה ועדות הקמתם סביב הדיור? השבוע הודיע מיקי לוי בשם שר האוצר על עוד ועדה, שראשי התיבות שלה כל כך מסובכים שקשה לי להגיד אותם, אז נקרא לזה ולש"ד, ועדה לענייני שום דבר. בקיצור, 148 חודש כדי לממן דירה. פי-שניים מאשר בספרד, דרך אגב, שבה יש אחוז אבטלה עצום. המירוץ לדירה הפך להיות 12 שנים של עבדות, אם אתה לא מוציא גרוש על השמנת המתוקה. ואתם מדברים ומדברים, ועוד ועדה, ועוד ועדה, וכלום לא קורה. שר האוצר היקר יוצא, אבל חשוב שתדע. עכשיו דיברת על הצמיחה, ראש הממשלה, אתה ממש מאחז עיניים כאן. קודם כול, היצוא, יש לך ירידה ביצוא השנה לעומת 2012, יש לך ירידה ברורה. הדבר השני, יש לך ירידה משמעותית באינדיקטורים ברורים. למשל, יש לך ירידה בייצור התעשייתי בישראל. ואתה מדבר על צמיחה? לך תשב עם תעשיינים. היית צריך לשמוע אותם אתמול בוועדת הכלכלה, הם מסבירים איך בממשלה הזאת, הממשלה אסרה מלחמה על היצואנים והתעשיינים. מה עשית עם שער החליפין? למה אתה לא משנה את שער החליפין באיזושהי צורה, או יוזם דיון איך מעודדים את הייצוא? רק קושרים את ידי המגזר העסקי. אתה מדבר על המגזר העסקי, תשב עם יצואנים, הם טוענים שהשר בנט בכלל הכריז עליהם מלחמה. זה תחת ידיך.

רוצים, בוא נדבר על הטיפול בעוני. אתה מדבר על האינדיקטורים הכלכליים ומתעלם מהעוני. אז אני רוצה לדבר, לא על ריקי כהן, שהיא דמות לא אמיתית, אלא על הגברת ילנה אלימלך, שהופיעה השבוע בשדולה שאני ועמיתי נחמן שי מובילים, בתחום הזיקנה, לגבי העוני בקרב קשישים. ילנה היא גמלאית בת 84, היא גרה בירושלים. יש לה משפחה, בת ונכדה. שתיהן נפגעו קשה בפיגוע ונותרו עם 100% נכות. היא מתקיימת היום מקצבה של 2,732 שקלים. אחרי שכר דירה, חשבונות חשמל ומים, ולא שכחנו את התייקרות המים, היא מתחילה את החודש עם 700 שקל בלבד, שזה אומר 25 שקלים ליום. אדוני ראש הממשלה, אתה יודע מה אפשר לעשות עם 25 שקלים ביום? זה לא מספיק אפילו למנה של גלידה ליום.

ככה חי קשיש שמתקיים מקצבאות בישראל. מה אתם עשיתם? הקמתם ועדה למאבק בעוני. בריאות, הרגע דיברנו על בית-חולים "הדסה" הקמתם ועדה למצב הבריאות בישראל, בראשות השרה גרמן. התנחלויות, בוא נדבר על ההתנחלויות. אם אתה מקורב למקומות הנכונים, אין בור תקציבי, אדוני ראש הממשלה. תשאלו את המתנחלים, שקיבלו חצי מיליארד שקל בחצי שנה האחרונה. אני רוצה להזכיר מה אמר שר האוצר לפיד לפני הבחירות, אני מצטט, כדאי לשמוע, חברי יש עתיד: יש עתיד היא חומת המגן של מעמד הביניים הישראלי. אנחנו לא נהיה קישוט בממשלת ימין משיחי שתפגע במעמד הביניים בשביל להמשיך לחלק כספים למתנחלים, אמר שר האוצר. אתם לא קישוט? הרי בוועדת הכספים העברתם חצי מיליארד שקל להתנחלויות. אורית סטרוק מדברת? בוא נדבר על היישוב היהודי בחברון. 700 תושבים, 7 מיליון שקלים. תעשו את החישוב, את הכסף הזה היה צריך להשקיע בפריפריה ובהתיישבות העובדת,

ולאפשר להם להקים דירות בקיבוצים ובמושבים, שלא מאפשרים להם כבר שנה שלמה, בפריפריה. הלאה, מעמד הביניים, בוא נדבר על מעמד הביניים. 38% ממשקי-הבית בישראל לא סוגרים את החודש, נתון רשמי של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. קיצצתם את קצבאות הילדים, העליתם את מס ערך מוסף, לא עצרתם את העלייה ביוקר המחיה, לא עצרתם את העלייה בערך הנדל"ן. אני מנסה להבין מה עשיתם לטובת מעמד הביניים, חוץ מלדחוק עוד ועוד משפחות לעבר קו העוני. ועכשיו אתה עוד מתגאה בנוסחת התקציב ל-2015, שתקצץ עוד 15 מיליארד שקלים, שיבואו ממש מכיסו של האזרח ויפגעו בשירותים שלו.

בוא נדבר על השוויון בנטל, הפיל הגדול באמצע המליאה הזאת. אז בוא נדבר על מה שנקרא צביעות עד הסוף. אף אחד לא מוכן לדבר על כך שישיבות ההסדר, שחייליהן חיילים מופלאים, באמת, הציונים הכי טובים שיש, משרתים רק 16 חודשים. 16 חודשים, לעומת חייל שמשרת 36 חודשים. 17. ועכשיו המאבק הוא על עוד חודש. אף אחד לא חושף את זה, יודעים רק להטיח, איש בצבא רעהו, קבוצה נגד קבוצה. בוא נדבר על הדבר הזה. למה אף אחד לא פוצה פה ומצפצף? למה אתם מתירים את האפליה הזאת, אנשי יש עתיד, לדוגמה? למה אתם משאירים דבר כזה חופשי?

בתקופת השירות המיוחדת הזאת יש גם גמול, שהוא כמעט כמו משכורת מלאה. אז בוא נפתח את זה, בוא נשים את זה על השולחן, ופעם אחת ולתמיד נראה מה ההבטחות ומה מיישמים, דווקא כדי לשמור על אחדות בעם ישראל ולהימנע ממלחמת תרבות. ולבסוף, ביטחון אישי. אתה אוהב לדבר על ביטחון אישי, אז בוא נדבר על זה. במוצאי השבת האחרונה נהרג אדם בפיגוע פלילי בכפר-שלם. זה הפיגוע ה-13 בחצי השנה האחרונה. האירוע החמור ביותר התרחש ב-7 בנובמבר, כשעבריינים ניסו להתנקש בחיי פרקליט בכיר. הציבור מאבד אמון במשטרה, והאלימות ברחוב גוברת. בקרוב יצטרכו אנשי משטרה ללכת עם מאבטחים, וגם אנשי הפרקליטות. יש פה אינתיפאדה פלילית, וכלפי אינתיפאדה פלילית צריך היה מזמן להפעיל מבצע "חומת מגן" פלילי. אז אתה אמרת, ראש הממשלה: יש לנו מדינת ישראל אחת ולכולם מגיע ביטחון אישי, לשלוח את הילדים לבית-הספר ולא לחשוש ללכת ברחובות הערים. אדוני ראש הממשלה, אזרחי מדינת ישראל חוששים. הם חוששים שהממשלה הזאת מפקירה אותם. ולכן אני אומר, כששאול מופז מביא את פרטי הרזרבה, יש לך כסף ויש לך כלים להתמודד עם כל הדברים הללו. אבל לא, העדפתם ללכת במדיניות קיצונית, שפוגעת באזרחים. הבטחתם להם והוניתם אותם. ולבסוף, יש רק דרך אחת להביא שינוי אמיתי, התהליך המדיני: ללכת למהלך אמיץ, ואתה, ראש הממשלה, יכול לעשות זאת. אבל עם רקורד של הססנות ובריחה מקבלת החלטות, יכול להיות שתימנע מאחד מההישגים הדרמטיים וההיסטוריים ביותר בתולדות מדינת ישראל. האם אתה והממשלה מסוגלים לכך? ככל הנראה לא. אתה תצטרך, והממשלה, לוותר על חלקי ארץ, אבל כאן אתם מחושקים על-ידי לובי ההתנחלויות בליכוד. כל אחד יודע את זה, הוא לא מאפשר לכם לזוז מילימטר, כדאי שנדע זאת. ולכן, מן הראוי שתיתן תשובות. אני לא מסכים עם כל מה שאמר אבו מאזן, אבל לפחות הוא הציג משהו,

אתה לא מציג. ואני אגיד לך יותר מזה, 380 יום אתה כבר לא מתראיין לתקשורת. 380 יום. גם כשסוף-סוף דיברת, לא אמרת הרבה, מרחת אותנו פה,

במה אתה יותר מיוחס מנשיא ארצות-הברית? לפחות הוא מציג נאום לאומה.

אז אני מציע לך, אדוני ראש הממשלה, תשבור את תענית השתיקה, את הוויפאסנה. אולי תיתן לציבור תשובות על כל השאלות שהעליתי, תיתן אותן עכשיו ותיתן תשובות אמיתיות. תודה רבה. תודה ליושב-ראש האופוזיציה חבר הכנסת יצחק הרצוג. אני מזמין את חבר הכנסת דב ליפמן, בבקשה,

בשם סיעת יש עתיד. אחריו, חבר הכנסת אבישי ברוורמן, בשם סיעת העבודה. חמש דקות לרשות אדוני. צהריים טובים. אדוני היושב-ראש, אדוני ראש הממשלה, כנסת נכבדה, אגש ישר לעניין, מה שקרוי "רזרבות התקציב". אני מעדיף לקרוא לזה "אחריות תקציבית". הגדלת האחריות התקציבית מ-3% ל-5% בתקציב האחרון היא שהבטיחה שלא נגיע שוב לבור תקציבי כפי שראינו בשנה שעברה. משרד האוצר, בחשיבה מקצועית וארוכת טווח, החליט שזהו צעד שמבטיח יציבות באזור של אי-יציבות וזמנים לא ברורים. ובל נשכח שבשנה האחרונה הממשלה הזאת הגדילה באופן משמעותי את ההוצאות על חינוך: הוקמו מעונות רווחה, תקציב ניצולי השואה עלה, נוספו מערכות MRI בפריפריה ועוד. למקרה שכבר שכחנו, האחריות התקציבית הזו נובעת גם מיעד הגירעון החריג שנקבע לשנת 2013, העומד על 4.65%. אותה הרזרבה נגזרת כאחוז מהתקציב, ועל כן, ברוך השם, עם גידול בתקציב המדינה, חייב לגדול גם אחוז האחריות התקציבית. למי שנוח לו לשכוח, השימוש ברזרבה התקציבית, היא שקופה, מופיעה בספר התקציב הפתוח לכולם, ומצביעים עליה בוועדת הכספים. היא נועדה למימון החלטות ממשלה, חוקים וכיוצא באלו הדברים. אדוני היושב-ראש, אני חושב שכולנו יכולים להסכים שעדיף רזרבה על פני אוברדרפט. אני שמח שממשלת ישראל החליטה לנהוג באחריות תקציבית, כפי שנהוג לעשות בחברות גדולות ואחראיות. לעניין אחר, אדוני ראש הממשלה, אני מבקש לברך ולהודות לך על ההחלטה האמיצה להקים את ועדת לוקר, ועדה בין-משרדית מיוחדת לבחינת העברת סמכויות חוק צער בעלי-חיים ממשרד החקלאות, משרד שתפקידו הלגיטימי הוא לדאוג לאינטרסים של החקלאים, למשרד להגנת הסביבה, משרד שתפקידו להגן. ולהגנה הזו בדיוק זקוקים בעלי-החיים, אלו שאינם יכולים לדאוג לעצמם. יש כמובן מי שמתנגדים להעברת הסמכויות, בעיקר מטעמים של אינטרסים כלכליים. אבל כפי שדיברנו בינינו בעבר, כבוד ראש הממשלה, לאנשים כמוני וכמוך, שאכפת להם מבעלי-החיים והם לא רואים בהם רק מוצר צריכה חסר רגשות, קשה להשלים עם המצב הנוכחי של היעדר כל הגנה ממשית על בעלי-החיים. לכן אני מבקש לחזק אותך, כבוד ראש הממשלה, ולומר שמאחוריך עומדים מיליוני אזרחים שאכפת להם, וכמובן עשרות מיליוני בעלי-חיים הסובלים פעם אחר פעם כתוצאה מאוזלת ידו של משרד החקלאות באכיפת חוקי צער בעלי-החיים. כמדינה יהודית המבוססת על ערכי חמלה של היהדות, כולי תקווה שבקרוב מאוד נוכל לראות את העברת הסמכויות ממשרד החקלאות למשרד ממשלתי אחר, כפי שקרה כבר בשווייץ, בבלגיה, בנציבות האיחוד האירופי, בהודו ובמדינות נוספות. תודה רבה. תודה רבה, חבר הכנסת. חבר הכנסת אבישי ברוורמן. כבוד ראש הממשלה, חברי השרים, אדוני היושב-ראש, אדוני ראש הממשלה, אני מכבד אותך, אבל אני רוצה לפנות אליך בנושא הכלכלי בצורה הברורה ביותר: חצי אמת יותר גרועה משקר. אכן, לישראל הכלכלה מהטובות בעולם, כשאנחנו מסתכלים: צמיחה גבוהה מאשר ברוב ארצות אירופה, אבטלה נמוכה, סטרט-אפים מובילים בעולם, אינפלציה אין, הגירעון לא נורא, יחס חוב תוצר משביע רצון ומשתפר. אם כך, מדוע עם הכלכלה הטובה בעולם תלמידים שלי, רופאים, מחנכים, עובדים סוציאליים, באים ואומרים: אם ראש הממשלה אומר שאנחנו הכלכלה הטובה בעולם, מהטובות בעולם, מדוע אנחנו לא יכולים לגמור את החודש? אין לנו הכנסה בת-קיימא אם אנחנו לא ילדים להורים עשירים, ודירה, כבר אמרנו. והתשובה היא מאוד מאוד פשוטה: 50% מהעובדים במדינת ישראל, כשאני ואתה, אנו בערך באותו גיל, גדלנו על כך שתהיה כאן חברת מופת, הכנסתם, החציון הוא 6,400 או 6,100, 50% מקבלים פחות מהמספר הזה. מדינת ישראל שהוקמה בחזון ז'בוטינסקי, בחזון כצנלסון, בן-גוריון, להיות אור לגויים, היא המדינה הענייה ביותר בעולם המפותח. מתחרה על האי-שוויון, הפריון, התפוקה לעובד, מהנמוכות בעולם המפותח, ההוצאות על חינוך ורווחה, ובהדרגה גם על בריאות, בתחתית העולם המפותח. ולכן, אדוני ראש הממשלה, אני לא מבקר אלא אם כן אני מציע אלטרנטיבה. ואני אומר לך, אדוני, שאפשר להוביל מדיניות שאין בה גירעון על פני זמן ושיחס החוב תוצר משתפר בה אבל יש בה צמיחה שכוללת את רוב האזרחים. ויש לה שלוש נקודות: נקודה ראשונה, תוואי של צמיחה בת-קיימא חייב להיות מבוסס על התעשייה. שמע השר בנט אתמול, אני הייתי יושב-ראש הישיבה, איך כל התעשיינים בישראל אמרו לו: התעשייה מתרסקת. מה צריך לעשות?

להשקיע בטכנולוגיות, בחינוך טכנולוגי. לא רק עוד סטרט-אפים של אפליקציות, אפילו בסייבר, אלא לחבר את זה לתעשייה.

זה הרבה כסף, זה ביצועים. דבר שני, כן, להוסיף לבריאות, חינוך ורווחה. אבל כאן שואל שר האוצר שלך: מאיפה הכסף?

שאינני מאמין בגירעון, ושבחיי הובלתי 16 שנה אוניברסיטה, גם בלי גירעון, אומר לך: יש המון כסף במדינת ישראל. הוא אצל החזקים ביותר ואצל הרמאים. שתי נקודות קח לך, אתה שהיית בארצות-הברית,

הרבה דברים אני לא לומד מארצות-הברית, קח לך את שיטת המיסוי האמריקנית: לא עוד יושב-ראש רשות מסים שמוסיף עוד חמישה גרוש ומוריד עוד חמישה גרוש, לא מס ערך מוסף שהוא "נחום תקום", עולה ויורד.

שלושה דברים: דבר ראשון, פישוט, רואי-חשבון, שלח אותם לפנסיה. חלק גדול, נשלח אותם לפנסיה. מערכת פשוטה. חברות גדולות, לא פחות מ-10%. נכון, פעם "אינטל" שילמה אפס אחוז, "טבע" שילמו אפס אחוז, אבל היום גם באירלנד הם משלמים 10%. שישלמו. חובת דיווח, כולם. כל ההכנסות לדבר אחד. וכאן אני בא לדבר הגדול, ההון השחור. אמרתי לשר האוצר לפני הבחירות, ואני אומר לך עכשיו, אדוני: 100 "מלשינונים" ו-1,000 פקידים לא יביאו לך אגורה שחוקה אחת לקופת האוצר. חובת דיווח. אתה ואני מכירים את ארצות-הברית, חובת דיווח. ברגע, באמצעות מדגם שמוציא מישהו, תולים אותו בחוצות העיר למען יראו וייראו, metaphorically speaking,

ויהיה לך,

אדוני, יהיה לך כסף, ואז תשחרר, צריך לסיים.

את העסקים הקטנים והבינוניים, שקורסים תחת עודף רגולציה, שהם לא מקבלים שוטף פלוס 30, פלוס 60 מהממשלה, ותהיה לך צמיחה. ומילה אחרונה: ביצועים. הלוא אתה אומר, מדוע מדינת ישראל, בזמן שלוקח בניין, בזמן שלוקח עסק ובשחיתות היא לא בעולם המפותח, היא בתחתית העולם השלישי? למשילות זה משנה אם יש 2.5% או 3% אחוז חסימה? 22 שרים או 19 שרים? מה שמשנה, צריך לסיים.

אני מסיים. ארבעה שרים, אם היית מושיב אותם ביחד, עושים מדיטציה, עושים תפילה, אומרים: אנחנו ביחד, למען הנכדים, לוקחים פרויקט. לא שבדיור, אתה רוצה לבנות משהו: צריך ביוב, שר התחבורה,

שר השיכון, צריך חינוך, צריך בתי-ספר, שר החינוך. ארבעה סוסים, לעולם איני אומר חמורים, כי החמור,

זו חיה יותר חכמה מסוס, מושכים לכל כיוון, בך, אנשים רוצים להחליף אותך עוד כשאתה רץ, ולכן זאת בעיית המשילות. ארבעה שרים כמבצעים, כמו שבמובילים פרויקטים, לא רק באנטבה. זאת בעיית המשילות של ישראל. אפשר אחרת, ואדוני, אתה צריך להוביל את זה.

תודה רבה.

השר נפתלי בנט, בשם סיעת הבית היהודי. יש לך שש דקות. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, לפני דקות אחדות ישבתי פה ושמעתי כמו כולכם את נאומו של נשיא הפרלמנט האירופי מרטין שולץ.

ציפיתי לשמוע דברי ידידות, ואכן שמעתי, שמעתי הרבה ידידות, שמעתי אמפתיה, שמעתי צער על השואה. ציפיתי גם לשמוע ביקורת, ציפיתי לשמוע שהוא תומך בהקמת מדינה פלסטינית, את כל זה כבר כתבתם בפייסבוק וקראנו,

וזה בסדר, כי מידידים אפשר לשמוע ביקורת. המילה "שלום" זו לא ביקורת. המילה "שלום" מפחידה אותך, הרי.

ציפיתי לשמוע שהוא תומך בשלום. גם אנחנו, כמובן, תומכים בשלום אמת.

הוא עומד פה, במקום שבו אני עומד כרגע, ושולף נתון, שאמרו לו שברמאללה נותנים לפלסטינים 17 ליטר מים ליום, ואילו לישראלים 70. יש לכם נתונים אמיתיים?

עומד פה, בלב הדמוקרטיה הישראלית, יושב-ראש הפרלמנט האירופי, בשפה הגרמנית,

ומאשים את ישראל, בשקר, כאילו אנחנו מונעים מים מהפלסטינים. הוא עוד היה עדין, הנתונים יותר גרועים. הנתונים האמיתייים יותר חמורים. אין לנו זכות, למחול על פגיעה באמת.

בוא ניתן להם לצעוק קצת, ואחרי זה נפסיק אותם. בכבוד הלאומי של מדינת ישראל. אני מבקש לא לצעוק. אנחנו עומדים פה כנבחרי הציבור ונציגי הציבור, בשם הכבוד הלאומי אפשר למנוע מים מאנשים תחת כיבוש? וכשיורקים עלינו וכשאומרים פה שקרים, אני לא אשתוק אף פעם. עכשיו בואו אני אגיד לכם את האמת, את הנתונים. מה האמת, מה האמת? אני אגיד לך: על-פי דוח "מקורות" בוא ניתן לו להגיד, הוא רגיל לצעוק. אתה רוצה לצעוק או לשמוע?

אדוני השר, בגרמנית.

אתם ביקשתם לשמוע נתונים, השר בא לתת לכם נתונים.

אז בואו נשמע את השר.

אני אתן לך נתונים,

חבר הכנסת בר-לב, אולי אם תקשיב, עמר, חבר הכנסת עמר, בוא נשמע את השר. על-פי דוח "מקורות" ורשות המים הישראלית, ב-2006 צריכת המים העירונית הפרטית הייתה 60 מטר קוב לשנה, שזה 60,000 ליטר לשנה לנפש ברשות הפלסטינית.

תחלקו את זה ב-365 ואתם מקבלים 165 ליטר, ולא 14 ליטר. לכן, מה שנאמר פה היום הוא שקר. אני מצפה גם מכם, אנשי השמאל, שלא תצטרפו לאויבי ישראל אלא תסתכלו באמת: 165 ליטר ולא 14 ליטר.

התרגלנו שהעולם חוזר על התעמולה הפלסטינית, תודה רבה, חבר הכנסת עיסאווי. תודה רבה. ואנחנו שותקים. אני מתחייב פה,

אני מתחייב פה: לעולם לא אשתוק, אני אחזור על האמת עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, עד שהיא תישמע. זה שקר, זה שקר, והאמת תנצח,

ואני אצא לחו"ל ואני אגיד את האמת באנגלית, ואני אעמוד פה בעברית, וכשחבר הכנסת טיבי משקר פה, בכנסת ישראל, גם לא אשתוק. לא נשאיר את הזירה. אמר נשיא הפרלמנט האירופי, הוא ציטט את אדמונד ברק.

מה אמר אדמונד ברק: דברים רעים קורים כשאנשים טובים שותקים. אנחנו לא נשתוק. אתם לא אנשים טובים, אתם לא אנשים טובים. ומשפט אחרון: העולם מכבד מדינות שיש להן כבוד לאומי. לנו יש כבוד לאומי, אנחנו לא ניתן לשקר להיאמר, חבר הכנסת נסים. ומפה אני קורא לנשיא הפרלמנט האירופי: תחזור בך מדברי השקר. תודה רבה. תודה רבה, השר נפתלי בנט. חבר הכנסת דוד אזולאי. להחרים את הכלכלה. תודה רבה, חבר הכנסת עיסאווי. אתה לא שייך לאנשים הטובים, אל תעמיד את עצמך, הזה בכלל.

שייך, שעושים רע. האנשים הטובים עומדים בצד ושותקים. זה הרוע קורה כשאתם, בממשלה הזאת. יש לך שלוש דקות. בבקשה. אדוני היושב-ראש, אדוני ראש הממשלה, אני עולה כאן ומדבר היום ואין לי, חלילה וחס, שום כוונה לפגוע פגיעה אישית בראש הממשלה, אבל את מה שעל לבי אני חייב להגיד. ממשלת ישראל, הממשלה הזאת, תירשם בספרי דברי הימים כאחת הממשלות הרעות ביותר למדינת ישראל. גבהות הלב של הממשלה ביחס ללומדי תורה, אותו עמוד האש ההולך לפני המחנה, הפגיעה הקשה שלך במאות אלפי ילדים, והכול בשם החיסכון, אדוני ראש הממשלה, הטלת המסים של הממשלה הזו כנגד מעמד הביניים שהביא אותך ואת חבריך לכהונה נוספת, אני מבקש לא לדבר בטלפון במליאה. אדוני ראש הממשלה, הציבור יזכור לך זאת ולא ישכח לך. התחושה של היהדות הדתית בכלל ויהדות הציבור החרדי בפרט היא שאתה נוהג בכפיות טובה כלפי הציבור הזה, שכל כך חיבק אותך, כל כך אהב אותך והיה נאמן לך במשך כל הקדנציה הקודמת, לאורך כל הדרך. מרן זצ"ל נתן לך את ברכתו לבחירה כראש ממשלה בקדנציה הקודמת, למרות שההיגיון חייב לתמוך במי שעמדה בראש רשימת קדימה, אבל עשינו כדברי מרן, בהוראתו וללא פקפוק, ועשינו זאת באהבה. הבחירה הראשונה שלך כראש ממשלה, אדוני, הייתה מלווה בסלוגן שנקרא: נתניהו טוב ליהודים. נתניהו של 2013, אדוני ראש הממשלה, זה לא אותו נתניהו שהיה טוב ליהודים. ישראלים, הליכוד יכול לפגוע באלו שתמכו בו, אדוני ראש הממשלה. כשהופעת בניחום אבלים, מיקי, אולי ראש הממשלה בכל זאת רוצה להאזין לי ואתה מפריע לו? סגן שר האוצר, סגן שר האוצר. אדוני ראש הממשלה, כשהופעת בניחום האבלים אצל מורנו ורבנו, בעת פטירת בנו, רבי יעקב זצ"ל, מרן אמר לך: הפגיעה בלומדי התורה כואבת לו יותר מפטירת בנו.

זה לא דיבר אליך, לא עשית שום דבר. התחושה היא שאתה ממשיך לשבת על הגדר, בבחינת ישחקו נא הנערים לפנינו. האם אתה נהנה מכך שמאן דהוא עושה את המלאכה שאתה היית צריך לעשות ולדאוג לציבור הזה? אבל, אדוני ראש הממשלה, אל דאגה: רווח והצלה יעמוד ליהודים ממקום אחר. הישועה בוא תבוא. לנו יש נשק, נשק חזק, נשק שאנחנו מאמינים בו, זהו נשק התפילה.

אדוני היושב-ראש, אני נושא תפילה ליושב במרומים שיבטל מעלינו כל גזירות קשות ורעות, וכל הקמים עלינו לרעה, ה' יפר עצתם ויקלקל מחשבתם. עם ישראל, למרות היותו נרדף לאורך שנות ההיסטוריה, המשיך לשמור ולקיים את לומדי התורה, ככתוב: "עזרי מעם ה' עושה שמים וארץ".

ומיום ליום, אני כבר מסיים, משפט סיכום, אדוני היושב-ראש, ומיום ליום מתחזקת בי האמונה שאין לנו על מי לסמוך אלא על אבינו שבשמים.

תודה לחבר הכנסת דוד אזולאי. אני מזמין את חבר הכנסת ליצמן. בבקשה, אדוני. עד ארבע דקות לרשות אדוני, בבקשה. לא יותר? כולל פסוקים, כי אני לא יכול להפסיק באמצע הפסוק,

אדוני היושב-ראש, אדוני ראש הממשלה, אני אבקש שתקשיב, אולי, ראש הממשלה. אני דווקא שמח על מה שאמרת היום. כל ההישגים שציינת של משרד הבריאות, מנית רק מה שאני עשיתי. מה שאמרת בדיון כאן, הכול מה שאני עשיתי. אין לכם שום הישג בבריאות היום. ההישג היחיד שיש לכם הוא שאני אישרתי טיפול שיניים לילדים מגיל 12 עד 14, חתום עם האוצר, והשרה הנוכחית ביטלה את זה. "הדסה", שזה כתר, פאר, אני יכול להגיד לכם: בתקופתי, כשפרשתי, לפני עשרה חודשים, אני ידעתי על 200 250 מיליון שקל, לא יותר. אני לא יודע איך זה הגיע ל-1.3 מיליארד. שלא יספרו לי סיפורים. וגם אז, אם היו מסייעים בזה באוצר, היינו גומרים את זה. עכשיו, דיברת על ה-OECD, ההישגים. ב-OECD אנחנו מספר אחת בעוני, וזה כשעוד לא נדבר על מה שעשית בשנה האחרונה. מספר אחת. להעלות מע"מ, אחר כך רואים פתאום שיש כסף. מאיפה יש כסף פתאום, בסוף שנה? כי שיקרו לנו על הגירעון. אמרו מה הגירעון, כשהעברת את התקציב, הגזימו או שיקרו. אם הוא לא ידע,

אז איך הוא יכול להיות שר האוצר? ואם הוא ידע, אז הוא שיקר. זה לא הגירעון, בסוף השנה הוא הודה שזה לא הגירעון שהיה. זה לא קרה, הוקוס-פוקוס, בגלל המסים שהוסיפו בסוף השנה. ואתם רוצים כבר סוף-סוף להיטיב, אז למי מיטיבים?

במע"מ לא נגעו. מס הכנסה, רק לחברות יורידו. גם לעניים, תן לעניים משהו לחיות. שמנת, זה הבעיה? יש לי הרבה להגיד גם על נושא תקציב הישיבות, על הקיצוץ בקצבאות ילדים. אני לא מדבר על הנטל, הנטל זה בכלל הבעיה שלך, זו לא בעיה שלנו. אתה תתמודד עם זה, ואני לא מקנא בך. זה לא שייך אלינו בכלל. אי-אפשר ללכת בכוח בשום דבר, לא יעזור לכם. דיור, מה דיור? איפה דיור? על הנייר? איפה דיור? ול"לים, מט"לים, שמל"לים. מאיפה אנחנו יודעים? איך הוא אמר, בוז'י הרצוג? הוא אפילו לא יודע את השמות. יש דיור, המחירים עלו הרי ב-8%, 10%. כל הדברים האלו מביאים אותי לדבר אחד: את ההישגים שהיו לך אתנו לא תקבל יותר. עכשיו אתה תצטרך להחליט. לא מדבר על קואליציה, תעזוב. לא מעניין אותי כרגע קואליציה בכלל. כל מה שתעשה נגד החרדים, אתה מקבל חזרה. שולץ אמר היום שלא יהיה חרם. אני אומר לך, אם אתה סומך על שולץ, אתה בצרות. אני אומר לך את זה. שמעתי את הדיון היום, ראיתי אותו. אני אומר לך, אתה בצרות, ואל תתלחם. כי אתה, ממשלתך, החרימה את החרדים. כי כל העבירה שלנו, שיש לי זקן ופאות. בגלל זה הוא לא רצה לשבת אתנו בממשלה. נא לסיים.

זה מה שהוא אמר לצוות המשא-ומתן, ואני אחראי לכל מילה שאני אומר כרגע. זה מה שנאמר לצוות המשא-ומתן, שהוא לא רוצה להצטלם בלשכת הנשיא עם חרדים בגלל הזקן והפאות. תודה, אדוני. מי אמר?

יש עתיד. משפט סיכום. לכן אני אומר, רבותי, לכל חרם, מקבלים חרם חזרה.

לא שמעתי. זה נשמע מפיך כאילו ראש הממשלה אמר את זה. לא, לא. אמרתי מה שלפיד אמר. חבר הכנסת ליצמן מדייק, אבל הוא צריך לסיים.

רבותי,

חבר הכנסת ליצמן צריך לסיים. אני מסיים. אני קורא, רבותי, יש לך עוד אפשרות לחזור ולהיטיב עם העניים,

ללכת אחרי ההשתוללות של שר האוצר, כי מה שהוא מביע ומה שהוא עושה רק בא משנאת חרדים.

תודה לחבר הכנסת יעקב ליצמן. אני מזמין את חבר הכנסת עמרם מצנע, בבקשה, אדוני. ואחריו, חברת הכנסת מיכל רוזין. עד שלוש דקות לרשות אדוני, בבקשה. מכובדי ראש הממשלה, אדוני יושב-ראש הכנסת, עמיתי חברי הכנסת, אנחנו כמעט שנה בכנסת התשע-עשרה.

מאוד נהנה מתפקידי כיושב-ראש ועדת החינוך, התרבות והספורט.

בהחלט מחשבות חדשות, רוחות חדשות, רפורמות מקיפות, עם הרבה מאוד הזדמנויות וסיכוי לעשות שינוי אמיתי. אבל לא לשם כך עליתי לדוכן הנואמים, אלא עליתי כדי לשתף אותך, בתוך הדאגות הרבות שכולנו מביעים מדי פעם בפעם, להביע דאגה עמוקה מאוד מהמציאות של אי-שוויון או אי-שוויון הזדמנויות במערכת החינוך. אני לא בטוח שהבעיה היא כסף. מערכת החינוך, או ההוצאות על החינוך במדינת ישראל, הן סביב ה-80 מיליארד שקל. כשאתה מחבר את תקציב המדינה, את תקציבי הרשויות המקומיות ותשלומי הורים, אתה מגיע לסך הוצאה ענק. השאלה כמובן מה עושים עם הכסף. ואנחנו מנסים ונמשיך לנסות להוביל לכיוון תקציב ותקצוב דיפרנציאליים, ולצורך זה נצטרך לעמוד בלחצים לא קלים ולא פשוטים של הרשויות המקומיות החזקות ושל תפיסות עולם אולי שונות. היכולת שלנו לסגור פערים בין המרכז לפריפריה, הפריפריה במובניה הרחבים, היא לא רק צו השעה מבחינת ערכים ומוסר והיכולת לתת לכל ילד וילדה הזדמנות שווה, אלא גם היכולת שלנו להתמודד עם המציאות הכלכלית החברתית במדינת ישראל. כי כש-50% מהנוער הישראלי איננו זכאי לבגרות, וזה הממוצע של כל השנים האחרונות, פעם עולים קצת, פעם יורדים, וכאשר תקרת הזכוכית שאליה הגענו עם מספר סטודנטים באקדמיה זה בערך 300,000, כי אין יותר בני-נוער שסיימו את התיכון עם הכשרה ללכת לאקדמיה, שוו בנפשכם, לו היינו יכולים להתמודד ולהוסיף 10%, 15%, 20% יותר הצלחות במערכת החינוכית, וזה נמצא בפריפריה, היינו מקפיצים בצורה משמעותית את איכות החיים, את המצב הסוציו-אקונומי ואת הכלכלה במדינת ישראל. ואנחנו חייבים, אין לנו שום ברירה, ואסור לנו להזניח את המציאות שבה יש פערים כל כך גדולים, והם הולכים ומתרחבים, למרות כל ההשקעות וכל הרעיונות וכל הכיוונים, בין מרכז לפריפריה. ומשום כך אני לא ישן בלילות.

תודה לחבר הכנסת עמרם מצנע. אני מזמין את חברת הכנסת מיכל רוזין בשם סיעת מרצ. אחריה חבר הכנסת טיבי בשם רע"ם-תע"ל-מד"ע. לרשותך, גברת חברת הכנסת מיכל רוזין, עד שלוש דקות. זה פחות ממה שנאמו החברים מן המקום, אבל

כבוד יושב-ראש הכנסת, ראש הממשלה, אשמח אם תקשיב לי. אתה עומד לפני עם ישראל וטוען בתוקף שנשיא הפרלמנט האירופי הטעה, טעה, שלא לומר שיקר, אבל עמדת כאן ולא מסרת עובדות. ואני מציעה לך לא לקבל עובדות רק מהשר בנט. אז הנה העובדות: ארגון הבריאות העולמי פרסם שעל כל 300 ליטר מים ביום למתנחל, רק 70 ליטר ביום לפלסטיני. למעלה מ-3,000 תושבים פלסטינים לא מחוברים למים, ולשאר אין אספקה סדירה. לעומת זאת, יש מספיק מים לעגלים, למשקים, לשדות בהתנחלויות, ואפילו לבריכת שחייה. בהתנחלות רועי, הנה דוגמה קונקרטית, בצפון הבקעה, הקצאת המים לנפש ביום היא 430 ליטר, בעוד בכפר הפלסטיני הסמוך אל-חדידיה, 20 ליטר ביום. ואם זה לא רוע, אני לא יודעת מה זה רוע. ראש הממשלה, אני עומדת לומר לך משהו שעשוי אולי להפתיע אותך, אבל אני עומדת מאחוריו לחלוטין. במפלגת הליכוד יש כיום מנהיג אחד בלבד, וקוראים לו אופיר אקוניס. ושיהיה ברור, אני לא מסכימה עם אף אחת מהעמדות של אופיר אקוניס, אבל הוא היחיד שעומד פה מדי שבוע בפני כולנו, עונה על שאילתות, עונה על הצעות לסדר, עונה לנו ואומר את עמדתו, עמדתו המדינית. וכשאנחנו מסתכלים עליך, אזרחי ישראל, ורוצים לדעת מה העמדה המדינית שלך, אנחנו לא שומעים אותה. אתה נאלם דום. כבר חצי שנה מדינת ישראל לכאורה נמצאת במשא-ומתן מדיני.

אבל אזרחי ישראל,

משלמים מסים, משרתים בצבא, תורמים לחברה, אזרחי ישראל שמצביעים כל ארבע שנים והצביעו לך לראשות הממשלה, לא שומעים ממך מה העמדה שלך. את מתכוונת שהם לא שומעים ממני את העמדה שלך.

הם לא שומעים את העמדה שלך. הם לא יודעים מה אתה מתכוון לעשות, הם לא שומעים ממך. הם שומעים מנהיגים מכל העולם מדברים, הם לא שומעים את העמדה שלך. אנחנו פה בכנסת לא שומעים את העמדה שלך. מדי שבוע אנחנו מעלים הצעות לסדר, אנחנו מבקשים את עמדתך, ואנחנו שומעים רק מנהיג אחד, את אופיר אקוניס. את עמדתו האישית.

הוא טוען את עמדת הממשלה, לצערנו הרב. או

אתה מנווט ספינה בלי לספר לנוסעים שלה לאן היא משייטת, לאן אתה לוקח אותם, בנושא הזה, שכל כך חשוב לחברה הישראלית.

אנחנו אומרים מדי שבוע: תגיד את העמדה שלך. אם אתה תומך בעמדתו של אקוניס, בוא תגיד את זה כאן, תגיד את זה חד-משמעית, ואז אנחנו נדע עם מה אנחנו מתמודדים. אבל תאמין לי, תשאל עכשיו ברחוב עשרה אנשים, עשרה ישראלים, כל אחד יגיד עמדה אחרת של ראש הממשלה. אחד ידבר על נאום בר-אילן, השני ידבר על עמדתו של אקוניס, השלישי על מירי רגב, הרביעי על גדעון סער והחמישי על ציפי לבני. אף אחד לא יודע מהי עמדתך. אנשים כבר מיואשים, מרימים ידיים, לא מבינים מה אתה רוצה ולאן אתה מוביל אותם. ואני אומרת להם: אתה מוביל אותם לשום מקום. אין לך כוונה להוביל אותם, איך לך חזון, אין לך מנהיגות. מדברים פה כל הזמן על משילות: בואו נחזק את יציבות השלטון,

ואנחנו אומרים כל הזמן: צריך מנהיגות, לא צריך משילות. יש מספיק משילות, אתה יכול לשרוד ארבע שנים וגם יותר,

הבעיה היא לא הישרדות פוליטית, הבעיה היא שעם חולשה, הססנות ופחד מהמציאות אי-אפשר לדאוג לאינטרסים ארוכי הטווח של מדינת ישראל.

תודה לחברת הכנסת מיכל רוזין. אני מזמין את חבר הכנסת אחמד טיבי, רע"ם-תע"ל-מד"ע,

חבר הכנסת דב חנין,

לא חבר כנסת חדש, אלא בשם סיעת חד"ש. עד שלוש דקות לרשות אדוני. תודה רבה, אדוני. אדוני ראש הממשלה, רבותי חברי הכנסת, נתונים: רבים מחברי הכנסת, גם ראש הממשלה, זעמו, כעסו על שנשיא הפרלמנט האירופי מר שולץ טען שהפער בין אספקת המים לפלסטינים בשטחים הכבושים לבין המתנחלים הוא פי-ארבעה. הוא לא אמר "מתנחלים". הוא אמר "לישראלים".

גם לפי נתונים, הוזכרו לפני "בצלם", Human Right Watch, רשות המים הפלסטינית, אבל אני אפתיע אותך, אדוני ראש הממשלה: גם הנתונים שמסר נפתלי בנט כאן הם נכונים. 65 70 ליטר ליום, זה מה שצורך הפלסטיני.

שולץ דיבר על קוב. הוא אמר: 17 מול, 70. 70. הפער הוא אותו פער,

שר כלכלה, אח, לא יודע לחשב.

עלה כאן שר הכלכלה ואישר את מה שאמר שולץ. הוא לא יודע לחשב מספרים פשוט.

אני אומר לכם: בנט הסגיר את הגזענות ואת האפליה בשטחים ואת האפרטהייד של מים, מעל דוכן הכנסת. אני רוצה להודות לו. הוא אמר: חבר הכנסת טיבי משקר את הכנסת. האיש הזה, שמעוות עובדות, מכנה את שולץ "שקרן", הוא, הוא גבר גבר,

אדוני ראש הממשלה, אני רוצה לפנות אליך באופן אישי. אני אומנם לא עניתי לך אז, כאשר בזמנו אני הפרעתי לראש הממשלה הרפר ואמרתי לו, כאשר לידי ישב חבר הכנסת טלב אבו עראר, שהוא בדואי מכפר ערוער בנגב, הצבעתי ואמרתי: in his village, לא אמרתי in his house, אתה יותר טוב באנגלית מכל חברי הכנסת. יש שתי אפשרויות, או שלא הקשבת, או שלא רצית להקשיב,

אני מכבד את מעמד ראש הממשלה, ואני מצפה ממך, אדוני ראש הממשלה, גם על מה שאמרת אז, גם על מה שפנית אלי עכשיו ואמרת שאני דיברתי על הבית של טלב אבו עראר, גם על סטטוס שהעלית בערב ואמרת "עדכנתי את ידידי סטיבן הרפר שבבית של טלב אבו עראר יש מים וחשמל" אני מבקש ממך להתנצל ולחזור בך. הטעית את הכנסת, הטעית את ידידך סטיבן, והעללת עלי.

שתיים,

כי גם ממך כיושב-ראש, באופן קולגיאלי, כסגנך אני אומר לך: גם אז לא הגנת על חברי הכנסת הערבים, כאשר נשלחנו לסוריה. בכל פעם שחבר כנסת ערבי פוצה את פיו לאחרונה, גם לימור לבנת עשתה את זה לברכה, גם ראש הממשלה עשה את זה אז ואמר להרפר שבסוריה זה לא קורה, וגם היום הוא אמר לי: למה אתה לא הולך לגור אם לא טוב לך? אדוני, לא טוב לי. אדוני, לא טוב לנו. אנחנו רוצים להיות שווים, ואנחנו לא שווים. אי-אפשר שבכל פעם שאני אפצה את פי, או אחד מהעמיתים שלי, אתם תשלחו אותנו למקום אחר חוץ מהמולדת שלנו.

אני נולדתי פה, אדוני. לא, לא, לא. אתה השווית לסוריה רק בגלל שאני חבר כנסת ערבי. לא שולחים אותך לשום מקום, תישאר בביתך. אל תטה עכשיו את המילים שלי.

אני דורשת להגיב.

אני רוצה להגיד משהו, אני לא התייחסתי אלייך.

כל הזמן אתה מזכיר לי שבאתי מאתיופיה. אני לא, אתה הגזען הראשי פה בבית הזה.

חבר הכנסת אחמד טיבי, אני רק מאוד מקווה,

אתה רוצה שאני עכשיו, כל מילה שלא נראית לי, אני, בצד השני של הצנזורה?

זה הלך לצורך קידום עמדות, ולא ברצינות. חבר הכנסת דב חנין, בבקשה, לדוכן.

טוב, עוד מילה, ואני אתחיל להוציא.

ואם אתה לא רואה, חבר הכנסת דב חנין בזכות הדיבור.

חבר הכנסת סולומון, זה נוגע גם לך.

בשונה

כיוון שזה דיון, והרי אתם לא נותנים לי לדבר בסוף, אז אני מדבר פה, אני דווקא רציתי שתדבר בסוף,

נשארת ברוב, רק שהיו מתנגדים, ולכן לא יכלו. אבל לא על חשבון זמננו. הוספתי זמן.

חבר הכנסת פריג', נציגת הסיעה שלך כבר סיימה לדבר.

אדוני ראש הממשלה, אם היה לי זמן הייתי מקריא לך בשינוי קל את שירו של אלתרמן שכתב על חבר הכנסת טובי את הדברים שצריך כנראה להגיד היום על חבר הכנסת טיבי. הוא נמצא

יש עוד חודש עד שהסוגיה הזאת תגיע למליאה, ולפתוח אכן בתהליך של הידברות אמיתית, שבו גם אנחנו באופוזיציה, אדוני ראש הממשלה, גם אנחנו באופוזיציה נהיה מוכנים לפשרות. אנחנו לא עומדים על העמדות המקוריות, כי אנחנו מבינים שאם הקואליציה תלך לקראת האופוזיציה, גם האופוזיציה תצטרך ללכת לקראת הקואליציה. אבל אם יושג שינוי שיהיה בהסכמה רחבה, הוא יהיה לגיטימי יותר, הוא יהיה נכון יותר, והוא יהיה בריא יותר לחברה הישראלית, לא רק למיעוט אלא גם לרוב.

תודה לחבר הכנסת דב חנין. אני מזמין את חבר הכנסת באסל גטאס, ואחריו, חבר הכנסת שאול מופז. בבקשה, שלוש דקות.

חברי הכנסת, ברצוני לנסות לדבר על שלוש נקודות כשראש הממשלה שומע אותי. הנקודה הראשונה, מה שהיום צוטט מסגן השר דנון, שהוא הולך להביא לממשלה הצעת חוק לגיוס נוצרים לצבא. אנחנו היינו עדים בחודשים האחרונים לניסיונות, שחשבנו בהתחלה שהם ניסיונות פוליטיים למיניהם להשגת נקודות פוליטיות, של יריב לוין ואחרים בעניין, ומשחקים בעניין הזה של גיוס נוצרים. אפילו שכנעו אותך לקבל למשרדך כומר, שהוא לא יותר מלהטוטן, לפחות כמו שהחברה שלנו מסתכלת עליו, לקבל אותו בהדר במשרד ראש הממשלה, אפילו לשלוח ברכה בווידיאו לכינוס של חיילים נוצרים במילואים. ואני אומר לך שזה לעבור מהניסיונות הפוליטיים, המשחקים של הפרד ומשול, הנוצרים הם לא ערבים, הם ארמים, לא יודע מה מילא. אבל להגיע לעניין של גיוס חובה וחוק זה לשחק באש, זה לעורר מהומות, זה להביא להתנגדות טוטלית בחברה הערבית, זה אפילו יותר גרוע מחוק פראוור. אני באמת פונה אליך בתור ראש ממשלה לשקול את זה. בחברה שלנו, אני בא מהעדה הנוצרית, היו תמיד מתגייסים.

אפילו מהמשפחה הרחבה שלי אנשים בודדים הלכו והתגייסו, ולא נעשה מזה מהומה. מה שעושה מזה מהומה זה שיש ניסיון לעשות מזה הון פוליטי ולהביא להפרדה בין הנוצרים ובין שאר העם הערבי הפלסטיני. הנוצרים הם חלק גאה מהאומה הערבית ומהעם הפלסטיני, מהתרבות שלנו, אז לא לשחק בזה. בקשר לכלכלה, קצת על כלכלה. אדוני, גם בתור כלכלן הייתי נותן לממשלה ציון "מספיק בקושי" בניהול תקציב, כי אנחנו רואים שאין תקציב. בעצם, יש תקציב ויש שינויים בתקציב ויש רזרבה, אבל יותר, מה שהזכרת, שמדינת ישראל מתנהלת על-פי הכללים הבין-לאומיים בניהול פיננסי, אני אומר לך, חזור לדוחות מבקר המדינה ותראה שלממשלת ישראל, למדינת ישראל, אין דוחות כספיים מבוקרים על-פי הכללים המקובלים העולמיים. מבקר המדינה אומר את זה, לא אני. אפילו בוויכוח פוליטי היום בוועדת הכספים, כבוד היושב-ראש, על הביטוח הלאומי, ואני עמדתי כאן בשאילתה לשר העבודה והרווחה, אילצתי את הממשלה ואותם להתעמת עם עניין המלצות הוועדה מבחינת האיתנות הפיננסית של הביטוח הלאומי. אני שמח שחברים שלי, סתיו שפיר ואחרים, העלו את הנקודה, והיה דיון היום בוועדת הכספים. 180 מיליארד שקל שצריכים להיות היום בקופה של הביטוח הלאומי אינם, כי ממשלת ישראל משתמשת בהם בתקציב.

שנייה, רק תן לי עוד משפט. כשאני אמרתי שבירדן הביטוח הסוציאלי הירדני, הכספים שלו נערמים אצלו, והוא משתמש בהם, והוא מחליט להשקיע בהם, היה מי שאמר בוועדה: אז תלך לירדן, או תלך לסוריה. משפט אחרון לראש הממשלה: ההפרשות לביטוח הלאומי שלנו, של התושבים, של האזרחים, הן חסכונות. אתם צריכים להתחיל להתרגל להתייחס אליהן כאל חיסכון ארוך טווח של התושבים, ולא כמס כמו כל מס אחר שאתם יכולים להשתמש בו.

תודה לחבר הכנסת באסל גטאס. חבר הכנסת שאול מופז,

בשם סיעת קדימה. אחריו, חברת הכנסת קארין אלהרר. אדוני ראש הממשלה, אני ביקשתי לענות על השאלה שלך, שאני אחליט: האם גירעון או עודף? מדבריך עלולים,

חברי הכנסת והציבור בישראל להתבלבל לא שחלילה התכוונת לבלבל אותם, אבל הם עלולים להתבלבל, והזיכרון הציבורי הוא גם קצר. אני רוצה להזכיר לכבודו ולשר האוצר לשעבר השר שטייניץ: אני דיברתי על הגירעון כיושב-ראש האופוזיציה ב-15 באוקטובר 2012, דיברתי על הגירעון המצטבר של 2011 ו-2012. הנתונים הללו היו מדויקים והוכחו כמדויקים. אתה צחקת, ספק גיחכת, ואמרת: שיבדוק את עצמו. והשר שטייניץ אמר: מאיפה הוא מביא את הנתונים? ובכן,

והגירעון הזה אכן היה מדויק לאוקטובר 2012. לא אמרתי עודף, אדוני ראש הממשלה, דיברתי על רזרבה. אני לא אמרתי מילה על עודף, אמרתי רזרבה. ואני חושב שהנתונים הללו של העודף ברזרבה, רזרבה עודפת, לא תקציב עודף, רזרבה עודפת, הם נכונים, משום שגם כאן הציבור עלול להתבלבל ולחשוב שמישהו פה לקח איזשהם עודפים ושיש עודף בתקציב. אין עודף בתקציב, זה רזרבה עודפת שאתם העמדתם לעצמכם. אני רוצה לומר שמכיוון שב-2013, עד אוגוסט זה היה 1 חלקי 12, רוב הרזרבה הזאת נשמרה ל-2014. ואני שאלתי: מדוע אתה, אצלך במשרד ראש הממשלה ובמשרדי יש עתיד מחזיקים היקף כזה של 13 מיליארד שקלים? יש 24 מיליארד, אלוהים, תעשו מה-24 מיליארד רזרבה מה שאתם חושבים. אני מדבר על ה-13 העודפים. אדוני ראש הממשלה, אין שום נימוק ביטחוני היום, ככל שאני יודע, ואני חושב שתסכים אתי, יותר חמור מהנתונים של 2011 2012, שגם שם היו תקציבי עתק לביטחון, ולחלקם אני הייתי שותף וגם אישרתי כיושב-ראש ועדת חוץ וביטחון, אין איזשהו נימוק שאתה תשמור בתקציב 2013, 2014, 428 מיליון שקל. התקציב הזה שנועד לביטחון חונה בסעיף 47, יש שם הרבה כסף, ואני לא רוצה להוסיף. הזכרת כאן את ה-OECD. אדוני ראש הממשלה, כאשר אתה מזכיר את נתוני ה-OECD תזכיר את כל נתוני ה-OECD. ישראל מובילה לשלילה בשיעור העוני ובפערים החברתיים, ישראל היא במקום הראשון לשלילה. צריך להגיד את זה יחד עם נתוני האבטלה והצריכה. את הכסף הזה אפשר היה לקחת,

אני רוצה לשאול אותך: האם אתה יודע מתי בפעם הראשונה מזה שנים ארוכות ירד מדד העוני וירד מדד האי-שוויון בישראל? אתה מתאר מצב שקיים כבר כמה שנים, אבל האם אתה יודע שבמדד העוני חלה ירידה רצופה? במדד האי-שוויון, מדד ג'יני, חלה ירידה רצופה במשך שנתיים. שלוש שנים. שלוש שנים?

ועדיין אנחנו מובילים, מקום ראשון. עדיין מקום ראשון אדוני ראש הממשלה, אני מברך על כל נתון חיובי. אדוני ראש הממשלה, אני מברך על כל נתון חיובי, אבל עדיין כאשר אנחנו עוסקים במדינות ה-OECD, ישראל מובילה. גם אם ירדנו במדד האי-שוויון, ישראל עדיין מובילה בקרב מדינות ה-OECD לשלילה בפערים החברתיים ובשיעור העוני, ואת זה אל תסתירו מהציבור. ואת ה-13 מיליארד הנוספים האלה, אני ממליץ לך, ונשאר עוד זמן, 2014 לפניך: קח את הכסף הזה, תן דוגמה אישית, כולל מהרזרבה שלך, ותשקיע את זה באוכלוסיות המוחלשות ובמעמד הביניים.

תודה לחבר הכנסת שאול מופז. חברת הכנסת קארין אלהרר, בבקשה, גברתי. תודה לאדוני יושב-ראש הכנסת. מכובדי ראש הממשלה, שרים נכבדים, בראשית הדברים שלי אני הייתי רוצה לתבוע את עלבונה את חברתי חברת הכנסת פנינה תמנו-שטה. אני מבינה שההתנהלות כלפיה הייתה מאוד לא הוגנת.

אני הבנתי גם הבנתי, תודה. אני מודה לך על ההסברים. אני הייתי ושמעתי מספיק כדי להבין שהנאורות שלנו לא יכולה להסתיים רק בדיון על זכויות הפלסטינים. יש גם דיון חברתי בישראל. חברת הכנסת היא ישראלית גאה, יש לה בדיוק כל הזכויות כמו לך וכמו לכל אדם אחר, עם כל הכבוד. זה לא ראוי, וראוי היה שיתנצלו בפניה. על מה?

על ההתבטאויות הלא-ראויות. על ההתבטאויות הלא-ראויות. מה, קארין, תמשיכי. אל תחזרי עליהן, תמשיכי.

לגבי הנושא שאנחנו דנים בו היום, אני רק אומר משפט אולי. אני קצת תמהה. כולנו היינו כאן בדיוני התקציב, אני לא שמעתי, אומנם הייתי רק בחלקם, כי בחלקם השני הייתי בחופשת לידה. מזל טוב. תודה. אבל אני לא שמעתי לא דבר ולא חצי דבר על רזרבות לא ראויות, והדיון הזה פתאום עולה כשאנחנו הרבה אחרי, וקצת תמוה ומוזר, כי בכל זאת כל הצעת התקציב עברה בקריאה ראשונה,

בדיון האחרון אני בעצמי נכחתי כאן, והיינו לילה ארוך מאוד כאן במליאה. תמוה מאוד בעיני, אני חייבת לומר.

ברשותכם, לנצל את ההזדמנות ולדבר על עוד נושא, שגם הוא נמצא בסדר-היום של מדינת ישראל, ולהביא אותו אולי מנקודת מבט קצת שונה. המונח "שוויון בנטל" הפך שם קוד לשירות צבאי או אזרחי לכולם. לא אחת נוצרת התחושה שהרצון לשלב צעירים ממגזרים שונים בשורות הצבא או במסגרות של שירות אזרחי הוא תוצר של יצר קנטרני, נקמני, כלפי אוכלוסיות שכיום לא משרתות. חשוב לזכור שבנוסף לתחושת השוויון אצל שאר הציבור, יש למאבק הזה מטרה חשובה נוספת. השירות הצבאי והאזרחי במדינת ישראל, מעבר להיותו תרומה למדינה או לחברה, מהווה במובנים רבים כרטיס כניסה לחברה הישראלית. המשרתים צוברים ידע מקצועי וניסיון תעסוקתי בתחומים שונים. הם נחשפים לאנשים ולמקומות, משתלבים בחברה, ולא אחת אותו שירות קצר, שנה עד שלוש שנים, הוא שסולל בסופו של דבר לאותו בחור או לאותה בחורה צעירה את מסלול חייהם עשרות שנים קדימה. הנתונים מראים אחוזי השתלבות של למעלה מ-90% בקרב החרדים, שמשתלבים בהצלחה בשוק העבודה. בצל אותו מאבק שאנחנו מקיימים היום, ומול אלה שלא מעוניינים או לא רוצים לשרת, חשוב לראות גם את הצד השני, את אלה שמעוניינים לשרת והאפשרות הזאת לא ניתנת להם, אלה שעבורם אותו "נטל" הוא חלום נכסף שהגשמתו תהווה צעד גדול ומשמעותי במאבק הארוך והקשה שלהם לשילוב בחברה הישראלית. חברי חברי הכנסת, אלפי נערים ונערות עם מוגבלות מעוניינים לשרת היום בשירות לאומי אזרחי, ולעתים גם צבאי, לצאת אל העולם, לתרום ולהשתלב. לרבים מהם לא נמצאים התקנים, והם נותרים בחוץ. בעיני, כשמדברים על חובת הגיוס, חשוב לדבר גם על הזכות להתגייס. ראוי וחשוב להגדיל משמעותית את מספר התקנים המיוחדים המוקצים עבור האנשים עם מוגבלויות בשירות האזרחי. עלותם של תקנים אלה אומנם גבוהה יחסית, אך אני בטוחה כי התועלת שתופק מהשירות תעלה בהרבה על העלות, בסופו של דבר, כאשר הבוגרים יעשו שימוש בכלים המקצועיים והחברתיים שהם רכשו. הם ישתלבו בעתיד בהצלחה בחברה ובשוק העבודה הישראלי, ויהפכו לבוגרים מניבים ומסופקים שלא יהוו בעצמם נטל. אני רוצה להודות בהזדמנות הזאת לשר האוצר, שכבר עכשיו נתן 500 תקנים לשירות הלאומי עבור האוכלוסייה הזאת, ולהפציר בשר האחראי, השר אורי אורבך, וביתר העוסקים בשוויון בנטל לקחת בחשבון גם את האוכלוסייה הזאת. אנחנו נמצאים בשעה היסטורית של מהפכות, והן צריכות לחול על החברה הישראלית כולה.

תודה לחברת הכנסת קארין אלהרר. אני מזמין את חבר הכנסת מיקי רוזנטל, בשם סיעת העבודה. בבקשה, אדוני, עד ארבע דקות לרשותך. אחריו, חבר הכנסת נסים זאב,

תודה רבה לך. אדוני היושב-ראש, אדוני ראש הממשלה, רבותי השרים, חברי הכנסת, קודם כול תודה לחבר הכנסת מופז שיזם את הדיון החשוב הזה. אדוני ראש הממשלה, אם אפשר רגע את תשומת לבך. אני מנסה לזרום אתך ועם הנתונים שמסרת פה, בבקשה. נאמר שמה שאמרת בסוגיית הקצאת המים בין היהודים לפלסטינים הוא נכון. אבל האם זה נראה לך נכון שסיעה שחברה בקואליציה שלך, הישראלים והפלסטינים.

שנייה, אל תפריע לי בבקשה.

אני רוצה לדבר אל ראש הממשלה, יש לי הזדמנות נדירה. פעם בשנה אנחנו, האם זה נראה לך סביר שסיעה שחברה אצלך בקואליציה יוצאת בצורה כזאת אל מול אדם שהוא ידיד ישראל וכוונותיו טובות? ומה עם, רק שנייה.

מה תגיד שהחברים שלך פה יצאו כשראש ממשלת קנדה, אלו לא החברים שלי. המפלגה שלי לא יצאה. זה היה לא ראוי. והאם זה נראה לך, אדוני, אני צריך לבדוק את נתוני המים. אני לא מצאתי את הנתונים,

אני אומר, נאמר שהנתונים שמסרת נכונים. אבל אני חושב שהבעיה של השר בנט היא בכלל לא המים. אתה יודע, יש שמועה שהשר בנט לא אומר לאנשים שלום כי "שלום" נהייתה מילה מגונה. זאת הבעיה. הוא שמע frieden,

תרגמו "שלום"; שלום, הוא אמר: בואו נצא,

ואתה, אדוני, יודע ששלום זה דבר מצוין. נכון שאסור לקחת סיכונים גדולים מדי. חשוב שהשלום יהיה עם ביטחון, כמו שאתה אומר. אבל השותף שלך לקואליציה מפחד. המילה "הסדר" עושה לו אי-נוחות. וזאת הבעיה. עכשיו אני אנסה לזרום אתך הלאה. אמרת שהתקציב של מדינת ישראל הוא שקוף לכולם. ובכן, הוא לא שקוף. רוב חברי הכנסת לא מבינים אותו, ודאי רוב תושבי מדינת ישראל. הפארסה שקורית יום-יום בוועדת הכספים היא בלתי סבירה. ואני אומר לך שעל פניו, תקציב ש-20% או 15% מהערך שלו הוא לרזרבות לא יכול להיות תקציב שקוף. 36%. ואני אסביר לך למה שקיפות טובה.

אני לא צריך להסביר לך. אדוני ראש הממשלה, אתה יודע מצוין למה שקיפות טובה,

היא עבדה במקרה שלך. לפני שנתיים ביקשה התנועה לחופש המידע מידע על בתי ראש הממשלה. לא אהבת את הסיפור, אבל נאלצת לפרסם. ותראה מה קרה, פרסמו את הנתונים וחסכת 800,000 שקל. אני מצדיע לך. אבל זאת המשמעות של שקיפות. שקיפות מייעלת את הניתוב של כספי ציבור. שקיפות זה דבר טוב. והתקציב של מדינת ישראל הוא לא שקוף, ומתאפשרים בו הרבה מאוד תעלולים פוליטיים שלעתים אין ברירה, אבל לעתים הם ממש מגעילים. והכי גרוע, כתוצאה מחוסר השקיפות גם אין לכם מדיניות כלכלית. כי אם אתה יודע כמה באמת אתה משקיע בחינוך או ברווחה, בתושבי מדינת ישראל, אולי אתה היית מבין שזה לא מספיק. ציטטת פה את הנתונים של קרן המטבע הבין-לאומית. יש לישראל הישגים, אני מסכים. אבל לעתים חצאי אמת גרועים מהשקר, אדוני. באמת. לקחת את הנתונים האלה, נאמר שמדינת ישראל היא גן-עדן. ויש לנו הצלחות כלכליות, בוא נהיה כנים,

הרי אנחנו אוהבים שנינו את המדינה הזאת. יש לנו הצלחות אדירות. אבל הטוב הזה נופל רק על חלק קטן מהציבור. זאת הבעיה שאנחנו כל הזמן מנסים להגיד אותה, ואיכשהו אנחנו לא מצליחים לשכנע, ואני לא מבין למה. הנתונים מדברים בעדנו, גם הנתונים של ה-OECD. נכון שהיה שיפור מסוים בעוני, אבל מדינה שרבע מאזרחיה הם עניים זה בלתי סביר, אני בטוח שגם בעיניך, ומדינה שבה הפערים בין עשירים לעניים הם כאלה גדולים, זה בלתי סביר בעיניך, ומדינה שיש בה ריכוז כזה של הון, גם לתפיסתך זה בלתי סביר. זה בלתי סביר. והדבר הזה לא מחלחל.

מייד, אדוני. אני לא יודע מה מחבר את הממשלה שלך. דבר אחד בטוח: הרצון להיאבק ביוקר המחיה. במדדים האלה נכשלתם, מה לעשות. המזון התייקר ב-4% בשנה האחרונה, תחת הממשלה הזאת שהכריזה מאבק על יוקר המחיה, והדיור התייקר ב-8%. נכון, לא הספקתם עוד לעשות הכול. אבל אתם גם לא עושים את הדברים הנכונים.

כי בסופו של דבר, יש שתי אפשרויות: זאת האירופית, שאומרת נרחיב את התקציב ונקטין את הפערים, או זאת האמריקנית, שאתה דוגל בה, שנקטין את הממשלה ונגדיל את הפערים. ורוב תושבי מדינת ישראל לא רוצים את המדיניות הזאת. הם לא רוצים את המדיניות הזאת, ואתה צריך להקשיב להם.

תודה לחבר הכנסת מיקי רוזנטל. אני מזמין את חבר הכנסת נסים זאב. אחריו, חברת הכנסת גילה גמליאל. עד שלוש דקות לרשות אדוני. אדוני ראש הממשלה, אדוני יושב-ראש הכנסת, צר לי לראות אותך, אדוני ראש הממשלה, שאף אחד פשוט לא מבין אותך. יש לך בעיות מבית ומחוץ. איפה שאתה פונה, אתה רואה חושך. תסתכל, מימינך יושב לפיד בוער, משמאלך בנט זועם, ומעל ראשך ליברמן כועס. מה שקורה בפועל, יש כיום שלושה נושאים כל כך חשובים שהממשלה הזאת מנסה להעביר אותם בכל הכוח שבעולם.

קודם כול, חוק המשילות. זה כל כך חשוב. אני רוצה לדעת, אדוני ראש הממשלה, מי מושל במי: אתה מושל בממשלה? הממשלה מושלת בך? לפיד מושל בבנט? בנט בליברמן? הם סוחבים אותך, תסלח לי, לאן שהם רוצים. מובילים אותך. זה נראה כל כך גרוע, כל כך לא נעים. אני פשוט באמת מרחם עליך. אני אומר את זה מכול הלב. אני מאוד מרחם עליך. חבר הכנסת זאב, מה מפריע לך? מפריע לי מאוד שממשלה נמצאת בחושך, בתוהו ובוהו.

תראה, אני רוצה לומר לך: מאז, כנראה שכל, מתנקזת.

מה מפריע לך בחוק? מאז בריאת העולם לא נראתה ממשלה כמו הממשלה הזאת, תוהו ובוהו ורוח הממשלה מרחפת על פני המים.

מתוך דאגה אני אומר לך את זה, אדוני ראש הממשלה. אתה אולי חושב שאני רוצה לקנטר אותך. אני מאוד רציני. אני ממש מדיר שינה מעיני. הייתי כל כך הרבה שנים בקואליציה, והייתי מגבה אותך כל פעם שהייתי עולה לפה, אדוני ראש הממשלה, ותגיד לי כן או לא, אתה קראת לי: אתה נמר של הכנסת הזאת.

עכשיו אני רוצה לדעת: מה, אני החתול? למה אתה מפריע לי? הוא תמיד, למה עכשיו, באמצע נאום שלי? נמר של נייר.

יש גם זאב, נמר וחתול. יש נמ"ר ויש "אכזרית". אדוני, יש נושא מאוד מאוד חשוב לממשלה הזאת: חוק המשילות. שמעת? זה דבר אחד. תזכיר לנו, הנושא של משאל עם. אני רוצה לדעת למה כל כך ממהרים בחוק ממשל עם. האם באמת אתה רוצה להחזיר את השטחים, קווי 67', ואתה רק רוצה את הגושפנקה של הציבור? אגב, לא שמעתי מילה אחת בנושא המדיני. מה קרה? הנושא הכלכלי כל כך מטריד אותך, אדוני ראש הממשלה? איראן. אז אולי כדי שאנחנו אולי נשכח את הבעיה המרכזית של המדינה היום,

כאשר אתה שומע אמירות סותרות, נא לסיים,

מה נעשה? אבל הזמן נגמר. אבל איפה חוק המשילות? היה כל כך מעניין שהזמן נגמר. ככה זה כשנעים.

אז אני רק אומר משפט אחד בנושא של חוק גיוס בחורי ישיבה, ואני אומר את זה בפן אחר, בזווית אחרת לגמרי. אבל במשפט אחד. במשפט אחד. אני רוצה לומר לך: מה שהנערה ספיר מטבעון אמרה והתריעה והזהירה, ואני חושב שיש לכם פה אטימות, שאתה לא מבין, אדוני ראש הממשלה, איזה נזק כבד בזה שהוא לא פוטר, גרם למדינת ישראל. הרי הוא אמר אמירה שהצבא לא מוסרי. הוא אמר שהצבא לא מוסרי. הוא דיבר נגד מדינת ישראל, ולא פעם אחת. הוא אמר שלנו אין זכות בכלל לחיות במדינה הזאת כי זו מדינה פלסטינאית. אתה מדבר שטויות. רגע, תשמע מה שאני אומר לך. מותר לך לשמוע. אתה מדבר שטויות. אתה מדבר שטויות. תודה. לא, לא, לא. הזמן נגמר.

מותר לך לשמוע. אתה מדבר שטויות. מותר לך לשמוע מה שלא שמעת, ואני יודע מה שמדברים בעולם. תודה, חבר הכנסת נסים זאב. העולם היום אומר לנו:

זאת אומרת שיש הסכמה,

שהצבא שלנו לא מוסרי.

במקום להתעסק עם החרדים, תתעסק עם הפירות הבאושים.

פעם אחת, עם השטויות שלך. לא נורא. בהם צריכים לעסוק, ולא בחרדים,

טענה: הכיצד זה שבמדינת ישראל, מעלים מצב שבו, חוק הג'ובים, תודה, חברת הכנסת תמנו-שטה. מעלים מצב שבו שר אוצר במדינת ישראל טוען ששרים, אסור להם למנות חברי דירקטוריון בחברות הממשלתיות, והוא מתכוון לשנות את החוק. אין יותר, כבוד היושב-ראש, אני לא מצליחה לדבר. חברת הכנסת פנינה תמנו-שטה, תודה. אין יותר, חבר הכנסת רזבוזוב, אתם מפריעים לדוברת. נשארו לה עוד דקה וחצי, תנו לה לדבר. לא, לא, שתמשיך. נא לשבת, חברת הכנסת עליזה לביא. הם הפריעו לה כל הזמן. הם לא נותנים לי לדבר,

אז אתם מפריעים.

אדוני היושב-ראש, מגיעה לה תוספת זמן. היא לא מדברת. כי הם לא נותנים לי לדבר. אני רוצה לומר יותר מזה.

שר אוצר במדינת ישראל אומר, ותגידו לי אם הוא מבין על מה הוא מדבר, יותר ממך, ששרים לא ימנו חברי דירקטוריון, אבל הם ימנו, אז אמרנו לו: אז איך תהיה באמת

הכנסת גמליאל,

חברת הכנסת פנינה תמנו-שטה וסגן השר לוי. תודה. אתם מפריעים לדוברת. צר לי, צר לי,

גיהינום עלי אדמות,

שהחיים שלכם, ועדות הקבלה זה אפרטהייד, הם נוראיים. אז אני אגיד לך משהו, חנין זועבי, אני אספר לך סיפור. מגרשים מתוך העיר כרמיאל, אני אספר לך סיפור, וגם לך. מגרשים, בתוך העיר. לפני כמה שנים, כשהייתי יושב-ראש ועדת חוץ וביטחון, הופעתי יום אחד ב-BBC בראיון רדיו מול חבר כנסת ערבי. והוא פתח, קיבל את זכות הפתיחה, BBC, והשמיץ את מדינת ישראל, הפוגעת בערבים, המפלה נגדם. דיבר על פערים ודרך אגב, יש פערים כלכליים עדיין, לצערנו, בין ערבים ליהודים במדינת ישראל. לא מגרשים, זה משהו שאנחנו רוצים לסגור אותו, לצמצם אותו. לא מגרשים ערבים, ומי ששמע,

מי ששמע היה יכול לחשוב שמדינת ישראל מתנכלת ופוגעת,

בכוונת מכוון בציבור הערבי. ועוד איך, כן מתנכלת וכן פוגעת,

אדוני היושב-ראש, אי-אפשר ככה. יש חוקים גזעניים. בכל התחומים יש חוקים גזעניים,

אני מאוד שמח שהופעת, אני מאוד שמח שהופעת אחרי שלא היית כל היום במליאה. הפקעת אדמות, אני מדבר אלייך, למה את מדברת בחזרה? אני קורא לך לסדר בפעם הראשונה. כל היום לא היית במליאה. באת להשמיע כאן דברים? כל היום הייתי במליאה. אני כל היום הייתי במליאה.

נדמה לי שאני ברשות דיבור, מה זה,

כדאי שתכבד את עקרונות הדמוקרטיה, שגם לי יש פה זכות דיבור, לא רק לה. על כל פנים, אותו חבר כנסת, שדיבר באנגלית לא רעה, מי ששמע אותו היה יכול לחשוב שמדינת ישראל זה גיהינום לאזרחיה הערבים. ואז שאלתי שאלה פשוטה כשהגיע תורי להשיב, אמרתי לו: נכון שעדיין יש פערים כלכליים שאנחנו חייבים לעשות מאמץ לצמצם אותם בין ערבים ליהודים במדינת ישראל, אבל מהי רמת החיים במגזר הערבי לעומת מדינות ערב מסביבנו, לא,

ומהי רמת זכויות האזרח ומהי רמת הבריאות,

תקשיב עד הסוף. תשווה אותי אליך. תקשיב עד הסוף, אני אשווה. תקשיב עד הסוף אבל. מה זה קשור, סוריה, אני אגיד לך מה זה קשור. תקשיב עד הסוף. אדוני, אתה פה לא נותן לי לדבר. כל פעם מזכירים לנו את סוריה. חבר הכנסת עיסאווי פריג', תודה. אם תקשיב עד הסוף, ליהודים, תבין את הגיון הדברים. 54% ואז שאל אותו המראיין ב-BBC, את אותו חבר כנסת: אדוני, שמעת מה שאומר חבר הכנסת שטייניץ, האם אתה מודה שלמרות התלונות, המקום הכי טוב, או רמת החיים, גם מבחינת זכויות אזרח, גם מבחינת בריאות, גם מבחינת רמת החיים הכלכלית, הטובה ביותר לציבור ערבי במזרח התיכון זה בישראל ולא במדינות ערב? מה זה קשור, חבר הכנסת עיסאווי פריג', תודה. והתשובה של אותו חבר כנסת הייתה,

חבר הכנסת עיסאווי פריג',

נא לשבת, ב. אני קורא לך לסדר בפעם הראשונה. תשווה אותי אליך, נא לשבת, חבר הכנסת עיסאווי פריג'.

אני מציע לך להירגע, כי יש שביתה ב"הדסה", וכדאי לשמור על הבריאות.

אתה מגזים, חבר הכנסת עיסאווי פריג',

אותו חבר כנסת אמר, אני מצטט מזיכרוני, הוא אמר דברים דומים למה שאתה אומר. הוא אמר: אני מודה שהמדינה היחידה במזרח התיכון שאני, שוחר חופש, דמוקרטיה, מוכן לחיות בה,

זו מדינת ישראל, שמדינת ישראל היא המקום הטוב ביותר בכל המזרח התיכון, גם לאזרחים הערבים. אמרתי לו: תודה רבה. מה זה קשור? זה קשור, כי מי ששמע אותו בהתחלה היה יכול להבין שמדינת ישראל היא גיהינום לאזרחיה הערבים,

ומי ששמע אותו בסוף מודה שמדינת ישראל זה המקום הכי טוב לאזרחים ערבים בכל המזרח התיכון, הבין שיש פה הכפשה ודה-לגיטימציה חסרות בסיס. חבר הכנסת הזה היה ידידי ד"ר אחמד טיבי. לכן אני אומר: יש עדיין פערים וצריך לצמצם אותם, יש אפליה, יש פערים וצריך לצמצם אותם, אבל תפסיקו להכפיש את המדינה הכי טובה במזרח התיכון,

ליהודים ולערבים כאחד. אנחנו מכפישים את המדיניות של הממשלה. מה זה קשור למדינה?

צדק ראש הממשלה כשהדגיש שיש צביעות רבה בהשמצה אין-סופית של מדינת ישראל ביחסה לציבור הערבי,

ואז כששואלים חבר כנסת ערבי: האם היית רוצה לחיות ברשות הפלסטינית או במדינה ערבית, הוא אומר: לא, אני רוצה לחיות רק במדינת ישראל, במזרח התיכון, אז קודם כול, די לצביעות.

רבותי, הביאו לי בינתיים נתונים מעודכנים על שאלת המים, ואני רוצה לעדכן את חברי הכנסת בנתוני המים. עכשיו אני אעדכן לגבי נתוני המים. ראש הממשלה שלח אותך, כשיש פערים בתצרוכת המים, אפשר להציג את זה כאפליה, ואפשר להציג את זה אולי גם כפונקציה של רמת החיים.

אז קודם כול אתן לכם את הנתונים. הפלסטינים חוסכים במים.

ברשות הפלסטינית תצרוכת המים היא קצת מעל 100 ליטר ליום.

אז נכון שיש הפרש, אבל ההפרש קטן בהרבה ממה שסיפרו לנשיא האיחוד האירופי וממה שהוא אמר כאן על הבמה.

אבל הנתון המעניין ביותר, אלה לא הנתונים של נפתלי בנט. הנתון המעניין ביותר, רבותי, השר בנט אמר נתונים אחרים. שתצרוכת המים ברשות הפלסטינית דומה מאוד, מאוד, לסוריה. לתצרוכת המים בירדן, כמה קילומטר משם. מה זה אומר? למה לא בסוריה? שאולי תצרוכת המים היא פונקציה של רמת החיים, ולא פונקציה של איזושהי אפליה. יופי, מחיאות כפיים. עכשיו, לא רק זאת, לא רק זאת. בהסכמי אוסלו, יולי, אני לא צריך לפנות אליך כדי שתגן על זכותי לדבר כאן. כן, אתה גם ממילא תצטרך לסיים עוד מעט. מה זה אומר? בהסכמי אוסלו ישראל התחייבה להעביר 31 מיליון קוב בשנה לרשות הפלסטינית. הרשות הפלסטינית מצדה התחייבה לטהר את השפכים, לטפל בשפכים, כך שלא יזרמו לישראל ולא יזהמו גם את אקוויפר ההר. הם מטונפים, בגלל זה אין להם מים.

ישראל מעבירה היום 52 מיליון קוב.

זאת אומרת, ישראל מעבירה לרשות הפלסטינית 70% יותר ממה שהוסכם עליו בהסכמי אוסלו. הרשות, לעומת זאת, לא מטפלת במאזן המים.

נא לסיים. והערה אחרונה, חברת הכנסת חנין זועבי, אני קורא לך לסדר בפעם השנייה. תודה, חבר הכנסת באסל גטאס.

היא חושבת שהיא ב"מרמרה". השר שטייניץ מנסה לסיים ואתם מפריעים.

חבר הכנסת אחמד טיבי, תודה רבה. והערה אחרונה, אדוני היושב-ראש, בנגב אין מים. התייחסו פה כמה חברי כנסת נכבדים למדד האי-שוויון, או מדד ג'יני. נכון שישראל היא לא במקום האחרון, אבל היא במקום לא טוב מבחינת רמת האי-שוויון.

זה נכון. נא לשבת, חבר הכנסת רוזנטל.

אבל יש עוד דבר נכון, יש עוד דבר נכון. זה נתון של אי-שוויון. יש עוד דבר נכון: מ-2009 ל-2010 מדד ג'יני ירד סוף-סוף, מ-2010 ל-2011 מדד ג'יני המשיך לרדת. והנתון האחרון שיש לנו מ-2011 ל-2012, שוב מדד ג'יני ירד.

במשך לפחות ארבע השנים, 2009 2012, מדד האי-שוויון ירד. למה הוא ירד? כי הייתה מדיניות ממשלתית לחזק את החלשים: להעלות את שכר המינימום בתקופת משבר, להחיל מס הכנסה שלילי שמחזק את העובדים החלשים, וגם לקדם הסכם לשיפור התנאים של עובדי השמירה והניקיון. זה לא מספיק, יש עוד הרבה מה לעשות. אדוני השר,

אבל אל תתעלמו ואל תטעו בנתונים.

הממשלה הקודמת, והנוכחית ממשיכה, הגיעה למקום הראשון בכל העולם המערבי בהורדת האבטלה.

זה התחיל ב-2010 ונמשך עד היום: מקום ראשון בהורדת האבטלה. גם בעוני. ספר את זה לחצי מהישראלים, שלא גומרים את החודש. ולכן כדאי חבר הכנסת רוזנטל, תודה. ולכן כדאי, כשמדברים על דיוק בנתונים, ובשעה שהייתי פה שמעתי הרבה אי-דיוקים. אז שקודם ראש הממשלה, כדאי לדייק בנתונים, גם הנתונים שנוגעים למצב העניינים בין ישראל לרשות הפלסטינית וגם הנתונים הכלכליים במדינת ישראל.

אדוני היושב-ראש, נדמה לי שהממשלה הזאת, כמו קודמתה, כמו הממשלה הקודמת, ראויה לאמון, ותמשיך לפעול לקדם שלום, ביטחון, כלכלה ושוויון במדינת ישראל.

תודה רבה לחבר הכנסת והשר יובל שטייניץ. חברי הכנסת, נא לשבת, אנחנו עוברים להצבעה. דיון בעקבות דרישה של 40 חברי כנסת עם ראש הממשלה. נושא הדיון לא כל כך עלה במהלך הדיון, אבל נושא הדיון הוא "הממשלה הפרה את האמון שהציבור נתן בה בעת שהובילה גזירות קשות על מעמד הביניים והשכבות החלשות". חברי הכנסת, להזכיר לכולנו, הצבעה בעד היא אישור הודעתו של ראש הממשלה, הצבעה נגד, מי שלא מסכים או לא מוכן לאשר את הודעתו, את נאומו של ראש הממשלה. מי בעד? מי נגד? נא להצביע. בעד, בעד הודעת ראש הממשלה, נגד, התנגדות להודעת ראש הממשלה.

ראש הממשלה נתקבלה.

בעד, 36, 25 מתנגדים. מעניין איפה ה-40 שדרשו. אני רואה 25. אני קובע כי הכנסת אישרה את הודעתו של ראש הממשלה. אני מבקש, הכרזה למזכירת הכנסת, בבקשה. אני לחצתי נגד, זה לא נלחץ. ברשות יושב-ראש הכנסת, הנני מתכבדת להודיעכם, כי הונחו היום על שולחן הכנסת, לקריאה שנייה ולקריאה שלישית: הצעת חוק עבודת נשים (תיקון מס' 51), התשע"ד 2014, שהוחזרה מוועדת העבודה, הרווחה והבריאות, הצעת חוק הפיקוח על מזון לבעלי-חיים, התשע"ד 2014, שהוחזרה מוועדת העבודה, הרווחה והבריאות. תודה.

אני מזמין את חברת הכנסת פנינה תמנו-שטה למסור הודעה אישית. בבקשה, גברתי. חבר הכנסת טיבי קודם התייחס לעצם היותי אתיופית, ואמר: למה, אדוני ראש הממשלה, אתה לא אומר לאתיופית לחזור לאתיופיה? אז אני רוצה לומר לאחמד טיבי, שהיה רגיל שיש לו מונופול על הקיפוח: מהרגע הראשון שנכנסתי לכנסת כל כך קשה לו, שהוא חייב להזכיר בכל צעד ושעל שאני אתיופית. אז קודם כול, אני אתיופית גאה, חבר הכנסת טיבי. ואני רוצה להזכיר לך את דבריך לפני כחודש ימים, ולא רציתי לבזות את הכנסת ולכן נהגתי באיפוק: קראת לי גזענית, תוצר של גזענות. ובכל פעם שיש לך הזדמנות בוועדות, בנשיאות, אתה מזכיר לי שאני אתיופית. נאה דורש, נאה מקיים. ומה לעשות, אחמד טיבי,

אתיופית יכולה לנהל אותך. תודה רבה לחברת הכנסת פנינה תמנו-שטה. חבר הכנסת שמעון סולומון, בבקשה. גם כן הודעה אישית באותו נושא. האמת, חבר הכנסת טיבי, זו לא פעם ראשונה. זה גם על עולי רוסיה, זה גם על עולי אתיופיה, כל פעם אתה מציין את זה. אני חושב שבאמת צריך טיפה נימוס וטיפה להיות זהיר בדבריך, מפני שכל הזמן, בכל הזדמנות, אתה מעלה את זה. ומכיוון שאתה מלומד, אני מפנה אותך לקרוא וללמוד מה ההבדל בין מהגר לבין עולה לארץ. לא יכול להיות שמעל כל במה כל הזמן אתה משמיץ, כל הזמן אתה מוריד את הדיון ואת השיח בכנסת. אני חושב, אני חושש, בסופו של דבר, שלא נרד לרמה שלך ושלא נדבר ברמה שאתה מדבר, כי לא ייתכן שכל הזמן אתה משמיץ. אני חושב שאתה פוגע בציבור, ויכול להיות שנגיע לרמה שלך ונדבר באותה שפה שלך, ואז זה לא יהיה טוב. תודה רבה לחבר הכנסת סולומון. בכל אופן, הודעה אישית קצרה של שלוש דקות, על דברי השר שטייניץ במיוחד. וגם על דבריהם. הם כבר עונים לך, זה לא יכול להיות.

אנחנו היינו, אדוני היושב-ראש, על דברי שטייניץ. גם שטייניץ, גם בנט, שייחס לי דברי שקר, וגם דברי הבלע האלה שאני שומע עכשיו, שמייחסים לי דברים שלא אמרתי. אני בנשיאות הזכרתי לך שהייתה הצעה על גזענות נגד אתיופים, ואת עמדת מנגד, ואת ביישת את העדה שלך. זה מה שאמרתי לך.

את צריכה לעמוד מול כל תופעת גזענות. בישיבה האחרונה של הנשיאות, הם מפריעים לי. בישיבה האחרונה של הנשיאות סירבת לקשור בין אי-מינוי מורים ערבים במערכת חינוך ממלכתי למינוי מורים אתיופים, קבלה של אתיופים, אמרת: זה שונה, ערבים ואתיופים.

אמרתי שגזענות היא גזענות. נכון, אני עומדת מאחורי הדברים שלי.

הדברים שלך מביישים. אין לך רגש לאחר. הדברים שלי לגמרי, חברת הכנסת, תני לו להגיד. אני, כשהזכרתי לך, אמרתי לך: תגני על האתיופים, ואת לא עושה את זה כי את נגררת של הימין. את גרורה של הימין, אחמד טיבי, יש הבדל ביני לבינך. יש הבדל רב. אני מכבד כל חבר כנסת,

ועובדה, מה

במה שאתה משתתף, במה שאתה מייצג, אתה בושה וחרפה. לא עקרונות. אתה בושה.

לפי הניסיון שלך, הניסיון שלך אומר לי,

איפה שיש קש, איפה שיש חומרים דליקים, לזרוק אותם, ואז הכול נדלק. זה בערך מה שקרה בהחלטת בג"ץ האחרונה. אני לא מצליח להבין אותה, משלוש סיבות פשוטות: דבר ראשון, צריכים להכיר את הנתונים, בג"ץ קיבל החלטה בלי לדבר עם אלה שאמורים להיפגע מכך: עם אנשי הישיבות, איגודי הישיבות הציוניות, איגודי הישיבות החרדיות. מי שמכיר את הנתונים, מדברים עם צד אחד של המפה. זה שיח כזה בין עמותת חידו"ש, "ישראל חופשית" ובג"ץ, ופתאום אין צד, פתאום הצד שאמור להיפגע, הקורבן, לא קיים, פתאום הצדק לא שייך. זה דבר אחד. דבר שני, יש בכנסת דיון, יש בכנסת עכשיו חבורה של חברי כנסת שיושבים כמעט 24 שעות ביממה, מי שמכיר את הנתונים, ויושבים פה חברי כנסת שמכירים, ומנסים יחד, למרות הצעקות פה,

להגיע להסכם או למהלך משותף בחקיקה. ומה שקורה, מגיע בג"ץ, דווקא ברגע הזה, בטיימינג מופלא, בטיימינג לא מובן בכלל, ובוחר בזמן הזה, דווקא עכשיו, להגיד, לשים אצבע בעין לכנסת ישראל. זה כבר קשור לסגנון שבג"ץ משתמש בו לאחרונה בהתערבות ברשות המחוקקת, וזה דיון שעומד בפני עצמו. והדבר השלישי, לא שמענו שבמדינה יהודית משתמשים בלעצור כסף לעולם התורה כדי לאיים בסוגיה אחרת. גם לשיטתכם, וגם מי שחושב שבאמת, ואתם יודעים טוב מאוד שאני מאלה שחושבים שצריך לשלב בין ערך שירות המדינה לבין ערך לימוד התורה, ודאי שאני לא מסכים עם כל דבר שנאמר, מכל מיני אוכלוסיות כאלה ואחרות, אבל להשתמש בכסף לעצור, במדינה יהודית, לעצור תקציבים לעולם של תורה כדי לאיים על דברים אחרים, לא שמענו. מה זה הדבר הזה? אם יש לכם בעיה, לאותו בג"ץ, לאותם עותרים, תפתרו את הבעיה מול שר הביטחון באמצעים הרלוונטיים, אבל ודאי לא לאיים בדברים כאלה.

תודה לחבר הכנסת שטבון. חבר הכנסת יעקב מרגי, בבקשה.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 בג"ץ קבע בפסיקתו האחרונה, בעניין חוק הגיוס, קביעה שלכאורה היא קצת תמוהה. משום כבודו של בית-המשפט אמרתי "לכאורה". החלטה תמוהה. אנחנו מכירים נוהג משפטי במערכת המשפט: כשיש הליך שהוא בהסדרה, בית-המשפט מאריך אפו.

שכל מי שעקב אחרי סוגיית הגיוס, ותפקודה של ועדת שקד, ידע שהדברים הולכים להגיע לידי מעשה. וכולנו שואלים, למה אצה הדרך לבג"ץ לקבוע, לכאורה, אפילו לערב מין בשאינו מינו. יכול היה בג"ץ, כפי שהוא עושה בנושאים אחרים, לנזוף בנציגי המדינה ולומר להם שהם גוררים רגליים, ולהביע את מורת רוחו. היו דברים מעולם. יכול היה בית-המשפט לומר לשר הביטחון מה הוא חושב על ההתנהגות שלו, בפטורים שהוא נתן. מה, הוא פוחד? הוא אומר את זאת בדרך רמז? הוא עושה נו-נו-נו לשר הביטחון אבל פוסק משהו אחר? קובע קביעה? אני חושב שהייתה כאן התערבות בוטה, ולא תשמעו אותי בין אלה שמרימים דגל על התערבות בית-המשפט בהליכים הפרלמנטריים. אבל כאן הייתה התערבות בוטה בהליך פרלמנטרי לא קל. הולכים לשנות מנהג של המדינה, שהיה כאן יותר מ-60 שנה. הולכים לשנות דבר רגיש בלב לבו, בליבה של הוויכוח בחברה הישראלית בנושא דת ומדינה. איפה הרגישות הזאת של בג"ץ, שאנחנו רואים אותה בהרבה תחומים, אפילו תחומים שוליים, תחומים שוליים. נושא כל כך נפיץ,

כולם בשום שכל משלבים ידיים למצוא פתרון הולם. היחיד, היחיד שאיבד את התחושה, לצערי הרב, זה בית-המשפט העליון, ששיחק לידיים של אותם עותרים קנטרניים, שגם בהסדרה של הכנסת דעתם לא תנוח. עד שהם לא יראו פה רחובות לא רוצה לומר שותתים דם, אבל שותתים מפגינים, עד שלא יראו כאן קרע ופילוג, אותם עותרים, לא תנוח דעתם. ובית-המשפט הגבוה לצדק משחק לידם, ושיחק לידם. אני אומר לחברי ועדת שקד, קחו בחשבון, בית-המשפט גם אמר לכם שעינו פקוחה על מה שאתם הולכים להחליט. אם הוא התערב לכם באמצע ההליך, הוא רוצה לומר שהוא לא ייתן לכם סעד גם אחרי גמר ההליך. ואנחנו, שמדברים היום, בימים האלה, ובזה אני מסיים, גברתי היושבת-ראש, על חוקי המשילות, אחוז החסימה זה לא בעיית משילות. זו בעיית משילות, עקרון הפרדת הרשויות, דריסת הרגל הבוטה של בית-המשפט בהליך פרלמנטרי, זו בעיית משילות.

תודה רבה לחבר הכנסת יעקב מרגי. יעלה חבר הכנסת אורי מקלב. בבקשה. עומדות לרשותך שלוש דקות. גברתי היושבת בראש,

גברתי השרה, חברי חברי הכנסת, אני גם מודה לך באופן מיוחד, סגנית יושב-ראש הכנסת, שהסכמת להישאר פה, גם לוותר על זכות הדיבור וגם כדי להחליף אותי. תודה מיוחדת. אנחנו כמובן עסוקים בפסיקת בג"ץ הזאת, שאי-אפשר גם שלא לשזור אותה עם הפסיקה האחרונה שהייתה לגבי בית-שמש, של ביטול ואי-קבלת העררים שהוגשו שם, וזה גם לא יפתיע אף אחד אם אנחנו נבוא ונגיד, ואני אעמוד כאן ואגיד, שאנחנו יודעים מראש את פסיקת בג"ץ, את ההתייחסות שלו לציבור החרדי, את הנושא הזה של חוסר ההכרה בזכויות שלנו, בלגיטימיות שלנו, כבר היום. הרדיפה והפסיקה, בעיקר הפסיקה החד-צדדית שיש כלפי הציבור החרדי, זה לא מהיום. אין לי אפילו הזדמנות אחת לשבח את בג"ץ, הם גם לא נותנים דבר כזה, אבל מאז ועד עתה זה כך היה. אבל אני חושב שבמקרה הזה רובו של הציבור, גם אם הם לא תומכים בדעתי, אני חושב שגם דעתם, גם אם הם לא אומרים את זה, שהיחס הוא לא אוהד, בלשון המעטה, ודאי לציבור החרדי. אני יכול להתייחס גם מקצועית לפסיקה שלהם, ממש בקצרה, מכיוון שאנחנו, מי שליווה את אותו בג"ץ, שלוש העתירות שהוגשו בעניין, והפסיקה של בג"ץ, להפסיק תוך כדי הדיון, לפני שקיבל החלטה עקרונית בדבר המרכזי, שהוא: האם יש סמכות לשר הביטחון לדחות את גיוסם של בני הישיבות עד חקיקת החוק, אם יש לו זכות או אין לו זכות, בג"ץ קיבל החלטת ביניים. מה זה החלטת ביניים? זה פסיקה, זה יותר מהחלטה, זו פסיקה בפני עצמה, להפסיק את התקציב של אותם תלמידי ישיבות. הוא גם קיבל פסיקה עקרונית על כולם, על כל מי שלומד במוסדות השכלה כאלה ואחרים, שגם הם לא יקבלו שום תקציב. מה ההבדל,

בחודש הזה, בין אותו בחור ישיבה, לומד תורה, לבין לומד במקום אחר? הרי אין לו בכלל, עכשיו, תאריך גיוס. לאלו שהפסיקו להם את התקציבים יש תאריך מאוחר יותר מהיום. הוא לא חייב עכשיו גיוס. שר הביטחון דחה לו את הגיוס הזה. אם אתה פוסק שאין לו סמכות, תפסוק שאין לו סמכות, אבל אתה לא פוסק בעניין הזה, ואתה אומר שאת התשלום הוא לא יקבל. כאן נשאלת השאלה, הוא יבוא מחר בבוקר ללשכת גיוס ויגיד: אני רוצה להתגייס, הרי יזרקו אותו, יגידו לו: יש לך תאריך גיוס אחר. איך מקבלים כזאת החלטה, שהיא פוגענית בעליל? אבל מה שבאמת קצת מפליא אותנו, אנחנו מדברים כאן בתוך הבית: הרי הפגיעה העיקרית, לא פחותה, הייתה בתוך הבית הזה: להתערב בתהליך חקיקה שהוא לקראת סופו, לבוא להגיד שהכנסת מתנהלת קצת באטיות, היא באמת לא דנה בחוק הזה. את זה אפשר לספר בחוץ, אבל לנו אפשר לספר את זה? אנחנו לא חיים בתוך הבית הזה? אנחנו לא יודעים, לא שאנחנו מרוצים מזה, על עשרות הישיבות, בימים של דיונים ולא בימים של דיונים, בשעות שרגילים לדון בזה ובשעות שלא רגילים לדון בזה, שהוועדה הזאת יושבת? ולבוא ולהגיד: אנחנו בכל אופן מקבלים פסיקת ביניים ולא מחכים,

זילות בתוך הבית הזה. זה אומר שכאן יש בעיה. המסר הברור הוא שאומרים שאין שיקול דעת, אנחנו נכתיב את שיקול הדעת, אנחנו נכתיב את סדר-היום הציבורי. אנחנו היום צריכים לקבל מסקנה אחת, אנחנו כבר לא צריכים לקבל מסקנות, אנחנו יודעים בדיוק איפה הבג"ץ נמצא, אבל הבית הזה צריך לקבל החלטה ברורה של הפרדת רשויות, בגלל שאם זה כאן היום לגבי הציבור החרדי וזה פוגע בכנסת, מחר זה יהיה לגבי עוד ציבורים. אנחנו עוד היום צריכים לדעת, להגיד לבג"ץ את המענה לבג"ץ. זה שהוא פגע בחרדים זה לא סיבה שבדברים אחרים לא היו צריכים להקים קול זעקה על ההתערבות הבוטה הזאת, שלא הייתה מימיה, בבג"ץ בתוך תהליך חקיקה.

תודה רבה. תודה רבה לחבר הכנסת אורי מקלב. ישיב בשם הממשלה סגן שר האוצר הנמרץ מיקי לוי. בבקשה. תאמיני לי, מיקי,

אם אתה היית השר הכול היה נראה אחרת. תעשי טובה, אל, אותו. גברתי היושבת-ראש, חברי חברי הכנסת, לפני כשנתיים הורה בג"ץ על ביטול חוק טל המקומם וקבע, ואני ממש מצטט מילה במילה, כי "ערכי היסוד של מדינת ישראל אינם יכולים לשאת אותו". כך אמר בג"ץ לפני שנתיים, ונתן ארכה ארוכה מאוד לממשלת ישראל לתקן את העוול הזה שנמשך 65 שנה. עוול?

זו אחת הזכויות הגדולות, חוקי-היסוד האלה, כדי שגם אנחנו נדע, לא רק אלה שיושבים שם. שוויון בנטל. החוק שווה לכולם. שר האוצר אמר שהוא לא, שכולם ילכו על הגנת הארץ. אז למה הם לא דורשים לגייס את האוכלוסייה הערבית באותה מידה? אז אתה יכול, אתה מערבב, לצערי, מין שאינו במינו.

יש חוק לגבי הערבים. יש חוק. בוא, אתה רוצה לשנות אותו? שזה רק על בסיס התנדבותי. תשנה אותו. מיקי, בעניין שלהם. לא, אני לא נתלה בעניין שלהם, נהפוך הוא,

אם אתה טוען לגבי ערביי ישראל, אתה מוזמן להגיש הצעת חוק בעניין הזה. כרגע יש חוק שמאפשר להם רק במקרה של התנדבות,

אני שאלתי אותך על בג"ץ, לא על ערבים. לא, אני אומר, בג"ץ דיבר ספציפית בעניין הזה. אם היה חוק שהיה משחרר אותם לגמרי לא הייתה בעיה, אבל לא היה חוק כזה. חוק טל בוטל לפני שנתיים, חבר הכנסת יריב לוין. לפני שנתיים. למה אתה לא מבטל את החוק? את ערכי היסוד, במשך השנה שעברה מאז פסילת החוק ועד הבחירות לא הצליחה הממשלה הקודמת לייצר חקיקה שתיצור שוויון בנטל השירות, בגלל הרכבה הקואליציוני, מה לעשות. בשבוע שעבר, שנתיים אחרי, כאמור, הורה בג"ץ למדינה להפסיק את תקצוב תלמידי הישיבות אשר קיבלו צווי גיוס מחודש אוגוסט ואילך. זה מה שאמר בג"ץ. ההחלטה הזאת לא נפלה משמים ולא הדהדה כמו רעם ביום בהיר. עברו שנתיים תמימות, ומשלא הושלמה החקיקה השוויונית, שנתיים, חברים, עשה בית-המשפט העליון את עבודתו ומילא את תפקידו בשבתו כבג"ץ, והחליט להפסיק את הפארסה ולהכריע סופית בעניין. חברי חברי הכנסת, גברתי היושבת-ראש, אינני מבין את הביקורת על בג"ץ שנשמעת בשבוע האחרון. בית-המשפט נתן לכנסת שנתיים, אתם מבינים מה זה שנתיים?

לא יום, לא יומיים, לא שעה, לא שעתיים. שנתיים. גם הכנסת הזאת וגם הקודמת לא תרמו דבר, ומדינת ישראל נשארה ללא חוק בעניין הזה. לחוקק חוק, נתן לה שנתיים לחוקק חוק ולפתור את הבעיה. אני אומר עוד פעם: שנתיים. הדעת אינה תופסת זאת. אם צריך לבוא בטענות למישהו זה לכנסת הקודמת, וגם אלינו, חבר הכנסת יריב לוין, שאיננו מזדרזים מספיק כדי לסיים את הפרשה העגומה הזוּ, שנמשכת 65, הזוֹ, הזוֹ. הזוֹ, סליחה, אני מקבל. זוּ זה אשר.

פרשה, נכון, תודה. "עם זוּ יצרתי" "עם אשר יצרתי". שנמשכת 65 שנה, 65 שנה. בג"ץ בסך הכול אותת לכנסת שהגיע הזמן להשלים את החוק והפעים רוח במפרשי כולנו. אתם מכירים את תפיסת העולם שלנו, אנחנו לא מסתירים זאת, תפיסת העולם של מפלגתי, מפלגת יש עתיד, ואת הלחץ שאנחנו מפעילים כדי לסיים את החקיקה בעניין. בשנה האחרונה עיגנו את השוויון בנטל בהסכמים הקואליציוניים בדיוק כמו שאתם עשיתם כשישבתם בשבתכם בקואליציה ועיגנתם הסכמים כאלה או אחרים, שעם חלקם לא הסכמתי. הקמנו את ועדת פרי, והיא דנה במשך כמה חודשים ויצרה חוק כולל, מאוזן ומדורג שיביא לפתרון הבעיה. את החוק שיצרה ועדת פרי אישרה הממשלה והצבענו עליו בקריאה ראשונה. ובשבוע שעבר, לאחר חודשים ארוכים של דיונים, החלו ההצבעות בוועדות שקד על סעיפי החוק השונים. חבל שחבר הכנסת שי יצא. לא ברור לי מאיפה הוא הביא חוק מרימים ידיים, מורידים ידיים. לא ברור לי אם הוא בכלל ביקר בוועדה הזאת,

החוק הזה יעבור על אף מחלוקות כאלה ואחרות, לגיטימיות ככל שיהיו, ונביא אותו להצבעה בקריאה שנייה ושלישית כבר בשבועות הקרובים, אני מתחייב על כך. עד אז, גברתי היושבת-ראש, כפי שאמר שר האוצר, בכוונתנו לקיים את הוראת בג"ץ ככתבה וכלשונה, אז היית אומר את המשפט האחרון במקום כל הדף הזה. כפי שראוי במדינת חוק דמוקרטית. ולכן הנחה שר האוצר ביום שלישי שעבר את החשבת הכללית במשרד האוצר להקפיא את התשלומים לתלמידי הישיבות, גם את אלו שכבר עשו חצי דרך והועברו למשרד החינוך. במקביל פועל משרד החינוך בשיתוף עם משרד הביטחון לפיצול רשימות תלמידי הישיבות כדי להפריד את בני ה-18 וה-20 שגיוסם נדחה החל מחודש אוגוסט, אלו לא יוכלו לקבל עוד את כספי המדינה. גברתי היושבת-ראש, חברי חברי הכנסת, חוק הוא חוק, שהרי אנו מחוקקים אותו, וחובה על כולנו לכבד את בית-המשפט ולקיים את פסיקותיו. כך עשינו במקרה זה וכך נעשה בעתיד. אני בטוח שפסיקת בג"ץ תתייתר עם העברת החוק לשוויון בנטל בשבועות הקרובים, ובא לציון גואל. תודה רבה. תודה רבה לסגן שר האוצר מיקי לוי. עכשיו אנחנו נעבור להבעות עמדות נוספות. חבר הכנסת אריה דרעי, בבקשה.

חבר הכנסת משה גפני, ואחריו, חבר הכנסת נסים זאב. גברתי היושבת בראש, חברי הכנסת, גברתי השרה, אני לא יודע את מי לשאול, אבל אני שואל את הבניין, את הכתלים כאן: איך יכול להיות שהחלטה שיפוטית של בית-המשפט העליון בשבוע שעבר ביום רביעי, כתב של ערוץ 10 יודע את התוצאות שלה, ושבוע לאחר מכן עם ישראל מתוודע לתוצאה שבאמת זהה למה שהוא גילה? האם גם החלטות בית-המשפט העליון הפכו להיות איזשהם סקופים, איזשהן הדלפות מהקבינט או מהממשלה? איך יכול להיות,

ממה נפשך, אם בית-המשפט, בשבוע שעבר ביום רביעי, ואני בטוח שהכתב לא המציא את זה, הגיע כבר להחלטה, אז למה בית-המשפט לא מצא לנכון לפרסם את זה בשבוע שעבר ביום רביעי? האם בית-המשפט העליון משהה גם את העיתוי של הפרסום כדי לשחק איזשהו משחק פוליטי? רצה לאחד את זה עם נצרת, שלא רק החרדים, גם הערבים? אני חושב שזה מבזה את בית-המשפט, זה מוריד את האמון שיש בהחלטות כביכול השיפוטיות,

לצערי הרב, נותן הקשר פוליטי, ערכי, להחלטות בית-המשפט, שהן כמובן נגד החרדים.

להעביר את הדיון לוועדה? מה שאת רוצה,

אני סומך על גברתי היושבת-ראש. תודה רבה לחבר הכנסת אריה דרעי. חבר הכנסת משה גפני, בבקשה. גברתי, אריה, איזו ועדה? ועדת המדע.

להעביר את זה לוועדת המדע, אני אטפל בזה. ועדת ביקורת המדינה. ועדת ביקורת המדינה, מצוין. רוצים ועדה לביקורת המדינה? גברתי היושבת-ראש, ועדת חוץ וביטחון, סגן השר, אתה יכול לומר לוועדה,

אם יהיו פה דעות אחרות, זה יעבור לוועדת הכנסת. בבקשה, חבר הכנסת גפני. גברתי היושבת-ראש, אני מבקש להתייחס, סגן השר, הוא מתייחס לדברים שלך.

של הפרשה האומללה הזאת, שיש לי הרבה מה לומר עליה, אבל אני רוצה לקחת רק קטע אחד, ולזה אני מבקש להתייחס: החליט

שמפסיקים את התקצוב של אלו שגיוסם נדחה על-ידי שר הביטחון.

החלטה, מפסיקים את התקצוב. יש לי הרבה מה לומר,

עניינית, הרבה מאוד. לא רוצה על זה לדבר. אני רוצה לשאול איך הוציא שר האוצר הודעה, והוא אפילו לא ידע מזה, זה היה מכתב של דינה זילבר, המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, לחשבת הכללית במשרד האוצר, שצריך להפסיק את זה, אחרת זה ביזוי בית-המשפט, שהיה בתוך תהליך של העברת הכספים, כאשר מדובר על העברה של 112,000 תלמידים, היה מדובר על 2,200-2,000 תלמידים. אז הפסיקו את כולם. הולך שר האוצר, מוציא הודעה, ומתראיין: עצרתי את התקציבים לישיבות. איזה עצרת? מי אתה בכלל? דינה זילבר שלחה מכתב, בגלל זה שמטעם המדינה היא הייתה בבית-המשפט, ואמרה למיכל עבאדי, החשבת הכללית: את חייבת לא להעביר את הכסף, אחרת זה ביזיון. הפסיקה את הכסף. התקשרתי למיכל עבאדי, אמרתי לה: איך את מפסיקה לכולם? הרי זה לא בית-המשפט. אז מייד התנהלו דיונים ואת הרוב המוחלט של הכסף העבירו. מה בא האיש הזה, שנקרא שר אוצר במדינת ישראל, ומוציא הודעת שנאה? שום הודעה אין בזה, הרי חלק מהאנשים שמקבלים את התקצוב משרתים בצבא. אין קריטריון של צבא או לא צבא, פה מדובר על תקצוב של לימוד תורה. מה יאיר לפיד הוציא על זה פשקווילים, שהוא אמר: אני עצרתי את זה. הוא לא עצר את זה, הוא לא ידע מזה, זאת הייתה החלטה של בית-משפט, שהרבה יש לי מה לומר עליה, אבל מה, הגמרא קוראת לזה: אסתרא בלגינא קיש קיש קריא. כשיש מטבע בסיר גדול של פח, ואת מנערת את הסיר, אז יוצא מזה רעש גדול,

כשהסיר ריק. כשהסיר ריק,

ויש בזה איזה מטבע קטן, ומנערים אותו, יוצא מזה רעש גדול. אין לשר האוצר כלום בעניין הזה, אפילו לעשות לנו צרות הוא לא יודע. תודה רבה לחבר הכנסת גפני. חבר הכנסת נסים זאב, בבקשה. שר האוצר לא עושה פשקווילים, הוא יודע לעשות לכם צרות כאלה, חבר הכנסת נסים זאב, בבקשה. גברתי היושבת בראש, הבעיה זה לא תקציבים, זה עצם הסמכות, שבית-המשפט יכול לדון בכל סוגיה וכל דבר הוא שפיט. אני אומר לכם, אם היו מקבלים את הצעת החוק שלי, שצריכים להקים חבר מושבעים, ויהיה jury, אז ב-jury הזה היו יושבים גם אזרחים מהשורה, והיו דנים בצורה שקולה, לא פוליטית. וגם חייבים להריץ את העניין הזה של בית-משפט לחוקה. אם לא יהיה בית-משפט לחוקה, לא יהיו מגבלות לבית-המשפט העליון, וכל פוליטיקאי שמאלני שיעתור לבית-המשפט, בית-המשפט יקבל את הדיון בלב רחב. תודה רבה לחבר הכנסת נסים זאב. אנחנו נעבור להצבעה. מכיוון שסגן השר מסכים להעביר את הדיון לוועדה, אנחנו כרגע עוברים להצבעה, מי בעד להעביר את הדיון

לאחר מכן נשמע את ההצעות ונחליט. אם יהיו יותר מהצעה אחת, זה יעבור לוועדת הכנסת.

13 בעד, אין מתנגדים. ההצעה אושרה, והדיון יועבר לוועדה. יש ועדה מוסכמת, או שזה יעבור לוועדת הכנסת? כן, מה הצדדים שביקשו את ההצעה מבקשים? סליחה? הוועדה לביקורת המדינה? אין בעיה, הדיון יועבר לוועדה לביקורת המדינה. תודה רבה. אנחנו נעבור לנושא הבא שעל סדר-היום: השביתה בבית-החולים "הדסה",

יעלה ראשון הדוברים, חבר הכנסת דב חנין. בבקשה. עומדות לרשותך שלוש דקות.

מעכשיו. גברתי היושבת-ראש, תודה, גברתי השרה, עמיתי חברי הכנסת, חייבים להציל את בית-חולים "הדסה"; חייבים להציל את בית-חולים "הדסה" למען החולים, חייבים להציל את בית-חולים "הדסה" למען העובדים, חייבים להציל את בית-חולים "הדסה" למען תושבי ירושלים, חייבים להציל את בית-חולים "הדסה" למען כולנו. וכדי להציל את בית-חולים "הדסה" צריך לתקצב את בית-החולים הזה, אבל, גברתי השרה, חייבים גם להלאים את בית-החולים הזה. מה שקורה בבית-החולים "הדסה" מזכיר את הקריאה שקראנו בהפגנות המחאה החברתית: זו לא טעות, זו מדיניות. זה לא מקרה, זה לא רק עניין של מנהל לא מוכשר במיוחד, זו שיטה שקרסה ופשטה את הרגל, ובמרכזה של השיטה הזו נמצא הרעיון של הרפואה הפרטית, הרעיון שבבית-חולים "הדסה" תורגם באמצעות מערכות השר"פ. וזו תורה מאוד פשוטה, אבל מאוד נכונה: רפואה פרטית היא יקרה יותר, רפואה פרטית היא יעילה פחות. ולא צריך ללכת לדוגמה הקטנה של בית-חולים "הדסה", אפשר לראות את הדוגמה הענקית של ארצות-הברית של אמריקה. המדינה העשירה בעולם, שיש לה מערכת בריאות יקרה ביותר, עם תוצאות בריאות נמוכות ביותר. זו התוצאה של רפואה הפרטית. מנגנוני שוק לא עובדים נכון ברפואה, מה לעשות. רפואה צריכה להתנהל בדרך אחרת, על בסיס של סטנדרטים מקצועיים, על בסיס של סדרי עדיפויות שהם בסופו של דבר עדיפויות רפואיות, מקצועיות. מה שקורה בבית-החולים "הדסה" כואב לכולנו, אבל אולי, אולי, מן המר והקשה הזה יצא,

כי, גברתי השרה, היום יושבת על המדוכה הוועדה שאת מינית, ויש הרבה ציפיות מהוועדה הזאת, אני מקווה שהיא תוכל לעמוד בהן. אני מקווה שהוועדה תלמד לעומק את מה שקרה בבית-חולים "הדסה", ולא תתפתה לטענה שבסך הכול היה מדובר פשוט שם בכמה אנשים לא מוכשרים שנרדמו בשמירה, וזה הכול היה מקרה. צריך לנתח את המנגנונים, איך זה עבד ולמה זה עבר, ולמה זה לא יכול היה בעצם לעבוד אחרת. והמסקנה שצריך להסיק היא שאנחנו צריכים רפואה ציבורית. וכמו שנאמר כאן בקריאת ביניים בזמן נאומו של ראש הממשלה, הרפואה הציבורית בישראל מתוקצבת בחסר גדול. היום זו המשמרת שלך, ואני יודע שזה תפקיד לא קל, להיאבק על רפואה ציבורית שכבר עברה דיאטה רצחנית לאורך שנים, ועדיין עוברת דיאטה שהיא דיאטה לא בריאה. כדי להציל את הרפואה הציבורית צריך לתקצב אותה, ואם זה לא יכול לבוא רק מתקציב המדינה, צריך לומר באומץ שהציבור ישלם קצת יותר. תוספת קטנה לתשלומי הבריאות של כולנו תהיה תוספת מבורכת. היא יכולה לבוא גם במקום השר"פ, שירותי הבריאות המשלימים והמושלמים, שב"ן. והשב"נים למיניהם, והביטוחים הפרטיים. אזרחי ישראל, גברתי השרה, יודו לך אם את תובילי מהלך שיחייב אותם לשלם קצת יותר ולקבל הרבה יותר בריאות.

תודה, חבר הכנסת חנין. הדובר הבא, חבר הכנסת אריה דרעי, בבקשה, ואחריו, חבר הכנסת משה גפני. גברתי היושבת-ראש, גברתי השרה, בימים הללו הנורמה הפכה, מי שמוצא פגם, עוד פגם ניהולי, בבית-חולים "הדסה", יבורך, מקבל כותרת, מקבל במת ביטוי. הפך להיות כמעט מסוכן להגן על בית-חולים "הדסה". אני מראשית דברי רוצה לומר, גברתי השרה, אני מודע, אין ספק שאם יש גירעון של 1.3 מיליארד, יש בעיה. במקום נורמלי אין גירעונות. אם יש גירעון, אז צריך לראות את הסיבות. גירעון בדרך כלל נוצר מכמה סיבות, או חוסר הכנסות, פחות תרומות, פחות הכנסות, או יותר הוצאות, שניהם יחד, הכול יכול להיות. אז אין ספק שאם הגענו למצב של 300 מיליון שקל גירעון בשנה האחרונה, ו-1.3 מיליארד גירעון מצטבר, זה כשל ניהולי. השאלה היא אם הכשל הניהולי הזה התגלה לנו אתמול, איפה היו כל המערכות המתריעות,

איפה היה הבריאות,

משרד הבריאות בחמש השנים האחרונות, איפה היה משרד האוצר, איפה היו כל המערכות. היום אני מדבר כאן אומנם כחבר כנסת, כיושב-ראש תנועה, אבל בעיקר כתושב ירושלים, ואני רוצה לייצג את תושבי ירושלים.

שכולנו מתפארים בה, אם אשכחך ירושלים, סובלים מספיק. מספיק שרמת החיים בירושלים נמוכה בכל מדד ממדינת תל-אביב, מגוש-דן. גם את הרפואה המינימלית שהייתה לנו כאן אנחנו היום הולכים ומפסידים. לא יכול להיות שעובדי בית-החולים "הדסה", רובם ככולם, שמרוויחים שכר ממוצע או אפילו פחות מהממוצע, לא יקבלו משכורות. לא יכול להיות שאנחנו נתפסים לכותרות כאלה ואחרות, וצועקים עליהם: השר"פ, או בעיות שכר אחרות, ומזה אנחנו, התושבים, כשבית-החולים מושבת, בסוף אנחנו לא מקבלים שירותים. ואני רוצה לספר ולומר, גברתי השרה, וגם נזכור: א. שאנחנו חייבים המון הכרת הטוב ל"נשות הדסה". הן הביאו לכאן מאות מאות מאות מיליונים. הן בנו את הרפואה הזאת בירושלים עוד לפני 100 שנה. הן הכניסו את הסטנדרט הרפואי הגבוה בכל מערכת הבריאות בארץ, ולא לבוא עכשיו ולזרוק עליהן את הכול. זה דבר אחד.

לזכור שכמעט בכל מחלקות בתי-החולים בארץ, ואת יודעת את זה לא פחות טוב ממני, אבל אני יכול להגיד כאן שמות, אם יש לי מספיק זמן, כמעט בכל בית-חולים בארץ, טובי הרופאים שלו הם בוגרי בית-החולים "הדסה". אז גם את זה צריך לזכור, שבית-חולים "הדסה" נתן את הרמה, הוא היה הזרקור שאחריו הלכו כל בתי-החולים מבחינה אקדמית, מבחינה רפואית, מבחינת השירות, מבחינת רמת הרפואה שהייתה שם. לבוא היום ולהפוך, זה ממש כמעט, אני רואה בכל העיתונים,

בית-חולים "הדסה" הפך להיות כאילו חלילה וחס איזה מקום שבושה להזדהות עמו. אז אני רוצה לומר כאן, גברתי היושבת-ראש, אנחנו מזדהים עם בית-החולים "הדסה", עם כל עובדיו, עם המוסד הזה, עם צוות העובדים המסור שלו. אנחנו קוראים לשרת הבריאות: אנחנו יודעים שאת עושה הרבה, אנחנו יודעים שזה לא קרה במשמרת שלך, אבל אנחנו מבקשים ממך,

קודם כול לדאוג שהעבודה תחזור, שהעובדים יקבלו משכורת. אני עובד כאן בכנסת, מקבל משכורת, את עובדת, מקבלת משכורת, וגברתי מקבלת משכורת. כל עובד במדינת ישראל, ובעיקר בבית-חולים, חייב לקבל משכורת. קודם כול צריך לדאוג שאת זה יקבלו. את תוכניות ההבראה, אני מחזק את ידיכם, תעשו, תדאגו שהמוסד הזה יהיה עליו פיקוח. אני נגד הלאמה. אני חושב ההפך, שזה לא טוב. אני חושב שצריך ש"נשות הדסה" ייקחו על עצמן קצת יותר אחריות, ויש לעזור להם, לתת להם הלוואות, לפקח עליהם, שלא

אבל לדאוג שבית-החולים יחזור לתפקד, יקבלו משכורות, ולזכור שבסך הכול זה מוסד לתפארת, ובעיקר, ירושלים זקוקה לו מאוד.

תודה, חבר הכנסת דרעי.

חבר הכנסת משה גפני, ואחריו, חברת הכנסת מירי רגב. חבר הכנסת גפני, אינו נוכח. חברת הכנסת מירי רגב, אינה נוכחת. חברת הכנסת שלי יחימוביץ, אינה נוכחת. הדיון הסתיים. השרה, שרת הבריאות יעל גרמן, את מוזמנת להשיב. ככל הנראה אנשים נותרו ללא מילים לנוכח המצב. "הדסה" על ראש שמחותינו, אבל לא בשעה זו של הערב כנראה. גברתי היושבת-ראש, חברי חברי הכנסת, שכנראה באמת דואגים ל"הדסה", על כל פנים מוכנים גם להישאר בשעה זו כדי לדון בנושא, שהוא כל כך חשוב, אכן ממש כפי שאמרתם, אתם צודקים כולכם. אני חושבת שראש הממשלה ביטא את המחשבות והעמדה של כולנו כאשר הוא עמד כאן היום בערב ודיבר על החשיבות הרבה של "הדסה", גם כבית-חולים, דרך אגב גם למחקר, גם כמרכז למחקר, גם כבית-ספר, שאכן העמיד דורות של רופאים, שאפשר למצוא אותם בכל בתי-החולים בארץ, כפי שאמר חבר הכנסת אריה דרעי, צודק לחלוטין. "הדסה" נכנס למצוקה כספית. אני לא מוכנה להתחיל להאשים. אני בכלל חושבת שכאשר יש בעיה ויש משבר, הדבר האחרון שצריך לעשות זה לחפש אשמים, והדבר הראשון שצריך לעשות זה למצוא פתרונות, ובדרך כלל כשמחפשים אשמים אין זמן למצוא פתרונות. אבל ברור שצריך לנתח את הגורמים ואת הסיבות ואת התהליכים שהביאו למשבר, בין השאר כדי שהוא לא יישנה, לא יחזור על עצמו. מכיוון שאתם כבר נמצאים כאן, אני רוצה בכל זאת לפרוס בפניכם את חלוקת בתי-החולים בארץ, ככה בגדול. יש לנו בתי-חולים ממשלתיים, שהממשלה היא הבעלים שלהם, יש לנו בתי-חולים של קופת-חולים, שקופת-חולים כללית היא הבעלים שלהם, ויש לנו בתי-חולים, אנחנו אומרים שהם ציבוריים, והם אכן ציבוריים, כי הם נותנים שירות לציבור, אבל הם בבעלות פרטית, ויש לנו גם בתי-חולים פרטיים, שבדרך כלל אין להם מיון,

מרכז לרפואה דחופה, אלה בדרך כלל "אסותא" ו"מדיקל סנטר", ויש עוד איזה מרכז,

אין ספק שאנחנו אחראים לבתי-החולים הממשלתיים, וגם לבתי-החולים של קופת-חולים, מתוקף כך שאנחנו אחראים לקופות-החולים, ולמעשה קופות-החולים מזרימות את הכסף לבתי-החולים, וזה היינו הך. אבל כאשר יש בתי-חולים בבעלות פרטית, איך אפשר לבקש מהממשלה,

אני אומנם לא הייתי אז, אבל גם מי שהיה, לא היה יכול לפקח כספית על בתי-החולים הפרטיים, אלה שבבעלות פרטית.

משרד הבריאות מפקח על רמת הבריאות.

יש רגולציה שמאפשרת לנו לומר מה מותר ומה אסור לעשות מבחינה בריאותית, וגם מבחינת הלימודים. שם אנחנו מפקחים. לא הייתה לנו כל אפשרות, לא למשרד הבריאות ולא למשרד האוצר, לפקח על הנעשה מבחינה כספית. יכול להיות שזה חלק מן הדברים שכאשר ננתח ונלמד, יכול להיות שנצטרך להפיק לקחים ויכול להיות שנצטרך להגיע למסקנה שמן הראוי שתהיה רגולציה, שתהיה בידי הממשלה, שמאפשרת לפקח גם על בתי-החולים שבבעלות פרטית.

אנחנו רואים שאותם בתי-חולים בבעלות פרטית, כאשר הם נכנסים למצוקה, למי הם באים? אלינו, לממשלה. ומי משלם את המחיר? אנחנו, הציבור. אז מן הראוי שהציבור, שמיוצג על-ידי הממשלה והכנסת, יקבל גם את הסמכויות לפקח. אבל במסגרת ההאשמה, אנא, בואו לא נאשים, לא גורמים פרטיים ולא גורמים ציבוריים, ובואו נתרכז כרגע בפתרון. ומהו הפתרון? אני חייבת לציין שעל מצבו של "הדסה" נודע לי כמה חודשים לאחר שנכנסתי לתפקיד. לא נודע לי אתמול, וגם לא לפני חודש, ואנחנו ידענו שהמצב קשה, ואנחנו כבר חודשים יושבים על המדוכה כדי לנסות למנוע את ההליך הזה, שנקרא הקפאת הליכים, כי להקפאת הליכים צריך ללכת בדלית ברירה, וכאשר אפסו הסיכויים למצוא,

פתרונות שהם פתרונות של משא-ומתן והסכמה. והיה משא-ומתן, כמובן עם הנהלת "הדסה", והייתה גם תוכנית הבראה, עדיין יש תוכנית הבראה, שאמרה מה יש לעשות ומה צריך לעשות כדי שבאמת בית-החולים יעמוד על הרגליים שלו. ועשינו גם השוואה, ביקשנו, משרד האוצר ומשרד הבריאות יחד, ביקשנו לעשות השוואה מה כוח-האדם פר-מיטות ב"הדסה" לעומת כוח-האדם פר-מיטות בבתי-חולים אחרים, והתחלנו גם בהשוואה עם בית-חולים אחר, שהוא בית-חולים ציבורי בבעלות פרטית, "שערי צדק", אבל השווינו גם לבית-חולים רמב"ם וגם לתל-השומר, לבית-חולים שיבא, וגילינו שכוח-האדם ב"הדסה" מגיע עד 1,000 משרות יותר מאשר בבתי-חולים אחרים, ובמינימום, 500. ואמרנו:

הממשלה, מאוד רוצים לעזור, זה מראה שבבתי-החולים האחרים יש חוסר גדול מאוד.

שאושפז בבית-חולים יודע כמה חסרות מיטות,

חבר הכנסת דרעי, זה ממש לא אומר, מפני שאחד מבתי-החולים שאנחנו השווינו אליו, שניים, אחד מהם מאוד מאוזן ועושה חיל, וזה "שערי צדק", למרות העובדה שהוא בבעלות פרטית, ויש שם שר"פ, חבר הכנסת דב חנין, בהקשר של מה שאתה אמרת, והשני הוא בית-חולים שיבא, שנותר כל שנה עם עודף שבין 70 ל-100 מיליון שקל, והשירות שם הוא טוב מאוד. לא, זה לא אומר. אתם יודעים יפה מאוד שאפשר לייעל ואפשר לנהל ואפשר בהחלט להביא גם לצמצומים.

מה שאני רוצה לומר: ניסינו בחודשים האחרונים. עמד פה היום חבר הכנסת יצחק בוז'י הרצוג, ראש האופוזיציה, שמאוד מאוד דאג ל"הדסה",

השעה מאוחרת לו, ושאל מה ראש הממשלה עשה. ראש הממשלה דאג, דאג לשבת עם הבעלים, עם מרסי,

או מאיפה שהיא מגיעה, עם כולם, כדי לראות מה אפשר לעשות, והוא גם נתן קווים, וכולנו עקבנו,

ובמקום זה אנחנו הגענו למצב שבו בית-החולים הגיע כמעט לחדלות פירעון. הבנקים סגרו את האשראי, הספקים, לרבות אחת מחברות התרופות הגדולות ביותר, הודיעה לבית-החולים שהיא מפסיקה לספק לו תרופות וציוד. ומי היה נפגע? ברור, ראשית כול תושבי ירושלים והסביבה. זה לא רק תושבי ירושלים, שמשתמשים ב"הדסה"; מיליון תושבים משתמשים בשירותיה של "הדסה", וגם בשירותים של "שערי צדק", אני חייבת לומר, שני בתי-החולים המובילים פה בירושלים. ומי היה נפגע? העובדים. ואז באה הממשלה, וממש לפנים משורת הדין, ממש לא הייתה חייבת, אבל באה והושיטה יד, ואמרה להנהלה: אנחנו מוכנים לחתום אתכם על הסכם מימון, הסכם מימון שבו אנחנו שמים 50 מיליון, וגם הבעלים ישימו 50 מיליון, לכו עם זה להקפאת הליכים, כי הגיעו להחלטה שחוץ מהקפאת הליכים שום תהליך לא יגן על "הדסה", ועם 100 המיליון האלה תוכלו להתחיל את תהליך ההבראה. גברתי, להזכיר לך שלפני ארבעה חודשים הממשלה הקדימה תשלומים, האוצר הקדים תשלומים, כדי למנוע קריסה פתאומית. חברי היקר מיקי לוי, אתה צודק, שכחתי לציין שכל החודשים האחרונים, שבהם ניסו להגיע להסכמים ולתוכנית הבראה, הממשלה הקדימה, בארבעת החודשים האחרונים, אם לעובדי בית-החולים הייתה משכורת, והייתה להם משכורת, זה אך ורק מפני שהממשלה הקדימה כל הזמן תשלומים שצריכים להתקבל בסוף 2014, מה שגם יכניס קצת לבעיות כספיות, אבל זו הייתה תרומתה של הממשלה. אבל באמת הגיעו מים עד נפש, הגיעו למצב שבית-החולים היה מתמוטט, ואז כל העובדים היו נמצאים מחוסרי עבודה, ומה שיותר חמור זה שכל תושבי ירושלים היו מוצאים את עצמם עם בית-חולים אחד, ובמצב בלתי נסבל. ואני חוזרת ואומרת: הנה,

הושטנו יד, ואמרנו שאנחנו מוכנים ללכת עם בית-החולים, הם בחרו בבקשה של הקפאת ההליכים, ואנחנו חתמנו על הסכם מימון, והסכם המימון הזה, שאושר רק שלשום, הסכם המימון הזה יהיה בסיס לתשלום משכורת. אבל אי-אפשר לשלם את כל המשכורות האלה, ולא יוכלו לשלם את הכול. אז ישלמו במשורה:

שמשתכרים עד 10,000 שקל יקבלו כנראה את משכורתם כמעט בשלמותה, אלה שמעל, בצורה מדורגת, ואלה שמעל ל-85,000,

יקבלו 85%. אני חושבת שעובדי "הדסה" צריכים לדעת להעריך את מה שהממשלה עושה למענם. וזה רק ההתחלה. כי אנחנו גם נדאג לכך שתוכנית ההבראה תהיה תוכנית ריאלית, תוכנית בת-קיימא, תוכנית שבאמת תוכל להתמודד עם כל הקשיים בעתיד, ותוכנית שתעמוד לא רק לשנה,

אלא תעמוד לעשרות השנים הבאות. נדאג לכך. נסייע בכך. אני רוצה לנצל את הבמה הזאת, ואת ההזדמנות שאנחנו מדברים על הבעיה, ולקרוא לכל עובדי "הדסה" להפסיק את העיצומים. העיצומים האלה פוגעים קודם כול בחולים, קודם כול בתושבי ירושלים, ולאחר מכן הם פוגעים גם בבית-החולים, מפני שברגע שהחולים יתרגלו שאי-אפשר לסמוך על בית-חולים "הדסה" הם יתחילו ללכת לבתי-חולים אחרים, קודם כול ל"שערי צדק", ולאחר מכן, המרחק הוא לא כל כך גדול, גם ל"אסף הרופא", ואפילו לתל-השומר ולעוד בתי-חולים, זה לא מרחק כזה גדול. ומי שייפגע זה "הדסה". והיום כולנו צריכים לשלב ידיים, הרופאים והאחיות, ועובדי המנמ"ש, המינהלה והמשק,

הממשלה, וההנהלה, כולם צריכים לשלב ידיים ולומר: בואו נציל את "הדסה", בואו נעשה את זה יחד. אז אני קוראת מכאן להפסיק את העיצומים, לשבת למשא-ומתן, להגיע להסכמים ובאמת להציל את "הדסה".

תודה לך, שרת הבריאות, על התשובה הנרחבת. מה היית מציעה לגבי ההצעה לסדר-היום, להעביר לוועדה?

תראו, כבר היה דיון אחד.

האם אתם מסתפקים, ועדת הרווחה. מבקשים ועדת העבודה והרווחה. כבר היה דיון. יהיה דיון נוסף.

אנחנו עוברים להצבעה על העברה של ההצעה לסדר-היום לוועדת העבודה והרווחה. הצבעה, בבקשה. ההצעה להעביר את הנושא לוועדת העבודה, הרווחה והבריאות נתקבלה. תשעה חברי כנסת בעד, אין מתנגדים. ההצעה לסדר-היום תעבור לוועדת העבודה והרווחה. אנחנו עוברים להצעות לסדר-היום הבאות: הצפיפות בבתי-החולים וההמתנה הארוכה בחדרי המיון,

של חברי הכנסת מנחם אליעזר מוזס וחבר הכנסת דוד אזולאי. בבקשה, הדובר הראשון, חבר הכנסת אליעזר מוזס. תשיב שרת הבריאות יעל גרמן. גברתי היושבת-ראש, גברתי השרה, חברי חברי הכנסת, הרב דרעי, לפני שאתה הולך אני רק רוצה להתחיל בסיפורת קטנה, שפעם היה, דב חנין, כדאי גם לך לשמוע, פעם היה חזן שעמד והתחזן, וזה לקח הרבה זמן, אז יצאו עוד אחד ועוד אחד, עד שהתרוקן בית-הכנסת. אחד עוד נשאר לשבת. הוא ניגש ואומר: תודה על זה ששמעת והאזנת לי. הוא אומר: לא לא, אני החזן הבא. יש לך פה חזנית, לא חזן. בדרך יפה זו הוא מבקש מכם להישאר.

בבקשה, אתה יכול להמשיך. הצעה לסדר-היום כהמשך למה שהחברים האלה, ייפיתי את כוחו של הרב נסים זאב לייצג אותי.

בעת העתיקה ובימי הביניים,

מי שסיפקו שירותי רפואה לחולים היו המוסדות הדתיים. בתי-החולים הראשונים התקיימו במוסדות דתיים, ואלו העניקו טיפול רפואי לחולים. בהמשך בתי-הרפואה אירחו עולים לרגל, ומכאן נגזרת המילה אשפוז, מלשון אושפיזין, אורחים. היו באים, עלייה לרגל, אז נתנו את כל השירותים, ובמסגרת זה היה בית-רפואה, בית-יולדות, כל מה שהוא הכנסת אורחים. זה המקור. אשפוז זה אושפיזין, אורחים. ועד ימינו שלנו, שבהם הם הפכו כבר למוסדות רפואיים בלבד, ועובדה שכל המוסדות האלה הם מוסדות צדקה, כמו "הדסה", "שערי צדק", הקדש "ביקור חולים"; כל אלה הקדשים, חוץ מבתי-החולים הממשלתיים.

חוץ מבתי-החולים הממשלתיים הכול הקדשים, עוד מהתקופות, "לניאדו".

"לניאדו", נכון.

בעצם אני רוצה להתייחס לצפיפות. מה שקורה היום, גברתי השרה, בבתי-החולים מחזיר אותנו אחור לימי הביניים, ולו רק בגלל מצבם של בתי-החולים, הצפיפות וההמתנה הארוכה בחדרי המיון. המצב השורר בבתי-החולים, בעיקר בימי החורף, אין לו הגדרה אחרת זולת קטסטרופה. אם כבר התרגלנו לחולים המאושפזים במסדרונות ולהמתנה של שעות בחדרי המיון, השנה נשברו שיאים חדשים: באחד מבתי-החולים הביאו מזרנים ואשפזו חולים על מזרנים. בבית-חולים אחר השאירו חולים בחדר המיון בגלל העומסים במחלקות האשפוז, ואחות בית-החולים סיפרה שכדי לעבור הזיזו את החולים, "ממש דרכנו עליהם", כפי שפורסם. ואם זה לא מספיק, בבית-חולים נוסף, עד שחולה לא התעלף בחדר המיון לא טיפלו בו. לציבור אפשר אולי לקרוא לא להיות חולים, ואז יחסכו את זה, אבל כשמערכת הבריאות חולה, על-פי דוח ה-OECD, שיעור מיטות האשפוז בישראל לנפש הוא מהנמוכים ביותר במדינות הארגון. על-פי הדוח, שיעור מיטות האשפוז בישראל עומד על כ-1.9 מיטות ל-1,000 נפש, לעומת ממוצע של 3.4 מיטות בשאר המדינות החברות בארגון. רק מקסיקו וקנדה במצב גרוע מאתנו. הנתון המעודד היחיד בדוח הוא ששיעור הרופאים לנפש גבוה ביחס לממוצע במדינות ה-OECD.

לאחר שהתפרסמו נתוני השכר של הרופאים ב"הדסה", אולי הנתון הזה כבר לא כל כך מפליא. לא פלא.

לא מפליא. נכון.

2.9 מיליון איש פנו השנה לחדרי המיון, יותר משליש מכלל אוכלוסיית ישראל. 52% מהם בילו, כך על-פי נתונים שפורסמו היום, מעל ארבע שעות במיון, ובחלק מבתי-החולים ההמתנה הגיעה אף לשבע שעות ויותר. אבקש לסכם, חבר הכנסת מוזס.

אני כבר מסכם. זמני ההמתנה הארוכים בחדרי המיון והעומסים במחלקות, המשפיעים על הטיפול שהחולים מקבלים, הגירעון המתמשך של בתי-החולים וקופות-החולים, זה מצב שלא יכול להימשך לאורך זמן. אם הממשלה לא תדאג באופן מיידי לרפורמה מקיפה ולרגולציה במערך הבריאות, להוספת כוח-אדם במחלקות, להגדלת מספר מיטות האשפוז ולהרחבת המחלקות, קריסת מערכת הבריאות היא רק עניין של זמן. לאחר מכן לא נוכל לרחוץ בניקיון כפינו ולומר: ידינו לא שפכו את הדם הזה,

עכשיו זה הזמן, כי בא מועד. תודה, חבר הכנסת מוזס. הדובר הבא, חבר הכנסת נסים זאב, ואחריו תשיב שרת הבריאות. גברתי היושבת בראש, כנסת נכבדה, שרת הבריאות הנכבדה, זה ממש אבסורד שמצד אחד אתה שומע קולות, וכל העם רואים את הקולות, מדברים בצורה לא אחראית בוועדות כדי לסגור את בית-החולים "הדסה", כי זה נראה פתאום מיותר, כי יש גירעון. אף אחד לא חושב לסגור את "הדסה". אני אומר לך מה שנאמר, הדבר הכי פוגעני שרק יכול להיות, כאשר מדובר ב-3,000 רופאים ואחיות כמעט, ואני אומר לך שיש אחיות שם שבקושי מגיעות למצב, אולי גם צריכות השלמת הכנסה, ואני לא מגזים. אף אחד לא מדבר על סגירת בית-החולים "הדסה". אבל דיברו על הלאמה, דיברו להעביר את זה מפרטי, כאילו ש"נשות הדסה" לא קיימות פה, כאילו לא תרמו מיליונים,

אני יכול לומר לך. אני מכיר ידיד שלי שנידב לא מזמן כמעט מיליון דולר בשביל בית-הכנסת בתוך בית-החולים "הדסה", על-שם משה סאבא, שנהרג בהתרסקות מטוס, הוא והמשפחה שלו. עכשיו תארי לך שכל המפעל הגדול הזה צריך לעבור איזו תוכנית הבראה כדי להגיע להלאמה. אני מדבר בנקודה הראשונה כדי לקשר את זה לנקודה השנייה, אני יודע. ראיתי את הדוח, ראיתי את העיתונות, ראיתי את הדוח של משרד הבריאות. ישנה המתנה.

הייתי לא מזמן עם הנכד שלי, שעות צריכים להמתין בבית-חולים "שערי צדק", ובבית-החולים "שערי צדק" במקרה הזה, זמן ההמתנה הוא לפעמים כפול ומכופל, כי בית-חולים "הדסה" עמוס. ב"שערי צדק" כמעט, בין שש לשבע שעות. אולי אני מגזים, אבל, מתי היית? בזמן האחרון, לפני שבועיים-שלושה. לפני המשבר. הוא היה צריך להמתין כמה שעות כדי להיכנס לחדר מיון לקבל דבר הכי דחוף שרק יכול היה להיות. הוא היה בסכנת חיים, אני אומר לך. בדיעבד אתה מגלה שההמתנה הזאת היא לא סתם המתנה של מה בכך, שבסדר, אתה כבר נמצא בבית-חולים אז אתה מרגיש שאתה בטוח. אני אומר לך, אנשים קיבלו התקפי לב. יש לי קרוב משפחה שקיבל התקף לב בבית-חולים "ביקור חולים" בגלל ההמתנה. היה לחץ, אני לא מאשים פה אף אחד, אבל תוך כדי ההמתנה. הוא בא בגלל בעיות לב, הוא לא התקבל בזמן שהיה צריך להיכנס, המתין שעה, שעתיים, בשעה השנייה הוא הלך מהעולם בסופו של דבר. אז אני אומר: עניין ההמתנה הוא דבר קריטי, הוא דבר בסיסי יותר, הוא דבר שאסור לעבור עליו לסדר-היום. ואני מאוד שמח, תודה. רק משפט. אגב,

אולי קצת יותר, ואני לא הולך לנצל את זה. לא מדובר ברגילה. כרגע אתה רשום כמי שהחליף את חבר הכנסת דוד אזולאי, וזה שלוש דקות. אוקיי, אני מסיים בזה. אני לא בא בטרוניה, אני לא בא בביקורת, אני בא בבקשה, ואני יודע את הרגישות שלך כשרת הבריאות, ואני יודע מה את עושה ומה את פועלת, ואין לי ספק, ואני שמח שלפחות בית-החולים "ביקור חולים" השאיר את חדר המיון במסגרת ההסדר. כמעט גם את זה רצו להעביר מהעולם. תודה, חבר הכנסת זאב. שרת הבריאות יעל גרמן, את מוזמנת להשיב להצעה לסדר-היום, ולאחר מכן אנחנו נעבור להצעה רגילה לסדר-היום. גברתי היושבת-ראש, חברי חברי הכנסת, אי-אפשר להתכחש, אתם צודקים, אכן יש זמן המתנה מאוד ממושך במלר"דים, שזה המרכזים לרפואה דחופה, או כמו שאנחנו קוראים להם בדרך כלל, חדרי מיון. ונכון, הממוצע שלנו הוא נמוך, ממוצע המיטות פר 1,000 נפש. עם זאת אני חייבת לומר באמת בכל הזדמנות שיש לנו מערכת רפואה מצוינת ומעולה, ואסור שבהזדמנות זו ש"הדסה" במשבר לעשות "עליהום" על הרפואה הציבורית ולדבר על קריסת מערכות. אני אומרת את זה כי אני שומעת את הנטייה, בגלל ש"הדסה" נפל מתחילים פה לחפש ושם לחפש. בואו קודם כול נשים דברים בפרופורציה. מערכת הבריאות במדינת ישראל היא בין המצוינות והמעולות בעולם, יש לה בעיות ויש לה אתגרים, ואחד מהם, ללא ספק, זה בדיוק הנושא שאתם נגעתם בו: הצפיפות במלר"דים. ואכן, משרד הבריאות מתמודד עם הנושא הזה בשנים האחרונות. ואני רוצה פשוט לומר לכם מה אנחנו עושים ומה צריך לעשות כדי לפתור את הבעיה, כי היא אכן בעיה רצינית. יש לפעול מול הקופות ומול מוסדות האשפוז הגריאטריים השיקומיים להעברת החולים מבתי-חולים כלליים אליהם. בכך אנחנו נפנה מיטות רבות שתפוסות היום, פשוט מחוסר אפשרות להעביר חולים למסגרות המתאימות להם. יש לנו היום בתוך מחלקות האשפוז הרגילות, גם בפנימיות, ולא רק בפנימיות, חולים שלא מעבירים אותם למוסדות האשפוז הגריאטריים והשיקומיים כי אין שם מקום, או כי אין לאותו חולה איזשהו סידור של אשפוז בית. צריך לדאוג לכך שאותם חולים שצריכים להיות במקום המתאים להם, יהיו במקום המתאים, ועל-ידי כך יפונו מיטות ותהיה פחות צפיפות. יש להרחיב את הפיילוט שהיום מתקיים בבית-החולים וולפסון, ושמטרתו לייעל את העבודה של המיון, של המלר"ד, המרכז לרפואה דחופה, מול מחלקות בתי-חולים. ברשותכם, ארחיב, כי אני לא חושבת שמישהו יודע על הפיילוט הזה שאנחנו מקיימים היום, ולהערכתי הוא באמת יהיה פתרון לבעיה. נמצא כי אחת הסיבות לעומס הגדול במלר"ד נעוצה בעובדה ששחרור החולים ממחלקות האשפוז נעשה בדרך כלל בשעות אחר הצהריים, וישנם חולים שנשארים במחלקות האשפוז בהמתנה להשלמת בדיקות שאינן מתבצעות באותו היום. כאמור, בימים האלה אנחנו עורכים בבית-החולים וולפסון פיילוט שמטרתו ליצור סנכרון נכון ויעיל בין המחלקות לבין המיון. הפיילוט נערך בשתי מחלקות פנימיות שם, ומנסה להגיע למרשם ניהולי. המרשם הניהולי תפקידו לשחרר באופן הדרגתי את החולים מהמחלקות משעות הבוקר המוקדמות, ועל-ידי כך לפנות ולאפשר למלר"ד, למיון, להעלות כבר בשעות הבוקר את אותם חולים שממתינים, ולדלל, וכמובן להקל את הצפיפות. כמו כן, אנחנו מבקשים שיהיה לנו מידע על מיטות פנויות, ולהקים מרכז שליטה במחלקה, שיקצר את ההמתנה של המאושפזים המופנים לבדיקות וימנע השארת חולים ממתינים במחלקה ללא הצדקה רפואית. בפיילוט נעשה גם ניסיון לייצר מודל לשינוי ניהולי ולייעול המחלקה הפנימית. כאשר יגובשו התוצאות, הכוונה להכניס שיטה זו למחלקות נוספות ולבתי-חולים נוספים וליצור כאמור סנכרון בין המלר"ד לבין מחלקות האשפוז, ועל-ידי כך להפחית את הלחץ של החולים אשר מושהים שעות רבות במיון, כפי שאתם בעצמכם ציינתם. כבר בשנים האחרונות, ויש להמשיך לתגמל את קופות-החולים במסגרת כספי התמיכה על-פי תבחין של צמצום האשפוזים החוזרים. צמצום אשפוזים חוזרים משפר את הטיפול הניתן למטופל עם שחרורו מבית-החולים, מעודד קשר טוב יותר והמשך רצף טיפולי בין בתי-החולים לקהילה, ובעיקר, מקל את העומס בבתי-החולים. יש לבחון כל העת את נושא זמני ההמתנה במיונים, על מנת לאתר חריגות ומגמות, וזאת אנחנו עושים. כלי זה של ניטור מאפשר לנו ללמוד על המגמות ועל מחלקות שבהן נדרשת התערבות ספציפית,

חשוב למחשב את כל בתי-החולים, ובעיקר, למחשב את המלר"דים. כידוע, לקראת סוף 2013 משרד האוצר הוסיף בכלל למעלה מ-500 מיליון למערכת הבריאות, אבל בפרט הוא הוסיף 30 מיליון למחשוב ולהצטיידות של המלר"דים. אני מאמינה כי תוכנית רב-שנתית לחיזוק המלר"דים, תוספת תקנים, שינוי שיטת שחרור החולים במחלקות השונות, מציאת פתרונות ראויים לאותם חולים גריאטריים ואותם הזקוקים לשיקום, יצירת רצף טיפולי בין הקהילה, קופות-החולים, לבין בתי-החולים, תוך מציאת פתרונות לאשפוז ביתי ועוד, יביאו להקלה משמעותית הן במלר"דים והן במחלקות האשפוז.

תודה לשרת הבריאות על התשובה הנרחבת. ההצעה של השרה היא להעביר את הנושא לוועדת העבודה, הרווחה והבריאות. נעבור להצבעה בנושא. בבקשה. ההצעה להעביר את הנושא לוועדת העבודה, הרווחה והבריאות נתקבלה. חמישה חברי כנסת בעד. אני מבקשת להכניס לפרוטוקול את שרת הבריאות בעד העברה לוועדת העבודה והרווחה. ההצעה תועבר לוועדה. נעבור להצעה לסדר-היום בנושא: דוח הפורום המשפטי: אין אכיפה במזרח-ירושלים, התושבים עושים כעולה על רוחם,

של חבר הכנסת נסים זאב. מי שתשיב, שרת המשפטים ציפי לבני. בבקשה. גברתי היושבת בראש, כנסת נכבדה, יש פסוק במגילת אסתר: "והשתִיה כדת אין אֹנס". ואני אומר לכם, והבנייה כדת אין אונס, כי כן ציווה לו המלך בגן-המלך. אני אתחיל דווקא בסוגיה של גן-המלך, שהמתחם שלו הוא בערך 45 דונם, סמוך לעיר העתיקה. אנחנו סיירנו כמה פעמים במקום שנמצא מדרום לעיר-דוד, בין כפר-השילוח לסילואן. גן-המלך היה משופע בעבר בעצי זית עתיקים, בעצי תאנה, והיום נשאר אולי חלק קטן. כמו כן, בגן-המלך יש ממצאים ארכיאולוגיים רבים וחשובים, והמומחים מייחסים לגן-המלך חשיבות ארכיאולוגית וערך סביבתי וגם נופי. על-פי אותם היסטוריונים, זהו המקום האמיתי של גן-המלך. יש בזה מחלוקת, ראיתי פירושים, למי מייחסים את גן-המלך, אם זה לעוזיה המלך, יש מי שאומר חזקיהו. עוד בתקופת השלטון העות'מאני, ולאחר מכן בתקופת השלטון הבריטי, נודעה חשיבותו ההיסטורית של המקום ונאסרה הבנייה בו.

מדינת ישראל הגדירה את המקום כאתר לשימור היסטורי. אבל זה החלק הקטן, הייתי קורא לזה, ממה שמתרחש במזרח-ירושלים. אנחנו מדברים על ירושלים כעיר שחוברה לה יחדיו, אולי בחוק-יסוד, אולי בחקיקה ראשית, אולי בחוקי עזר עירוניים, אבל בפועל הכוחנות והעבריינות הן שמתוות את מדיניות האכיפה בשני חלקי העיר. למשל, הזנחה מתמשכת בכותל הקטן בעיר העתיקה, חלקו חשוף מקיר הכותל המערבי, שהוא קרוב ביותר לקודש הקודשים, שסובל מהזנחה מתמשכת. יש דבר שהוא לא קשור לבנייה, אבל גם הוא מפריע רבות לתושבי ירושלים, ואני אולי אחד מהם, שכמעט כל לילה, לפנות בוקר אני שומע את מטרדי הרעש הנגרמים מתפילות המואזין. אין לי בעיה שיתפללו, שיהיה רעש סביר, אבל מדוע צריך להשמיע את זה בעוצמה שחורגת מהמותר? אני כבר לא מדבר על הירי של זיקוקי די-נור, יריות שמחה, כל פעם שיש חתונות אתה שומע את היריות שלהם. אני שמעתי אפילו מחברי הכנסת הערבים שהם מבקשים מהמשטרה לאכוף את העניין הזה. יש בזה סכנה, ולא אחת, אני אומר לכם, מבית-חנינא ירו לכיוון הרכס, לא הייתה כוונת זדון, אבל בגלל שהם משתוללים, והם שיכורים, שותים או לא שותים,

אבל מרוב שמחה הם יכולים לגרום נזק. בדרך כלל זה מתבצע בעקבות חגיגות עד לשעות הקטנות של הלילה, וזה מטריד מאוד מאוד.

כמעט אין ליל שבת שאני לא קם בגלל המואזין. לפעמים זה טוב, אז אני קם ואני יושב ולומד, לפעמים אני אפילו רוצה להודות להם. אבל מה קורה לילדים קטנים שישנים בשעה הזאת? ואני אומר לכם, זה מפריע. למה אין פה אכיפה? ממי פוחדים? למה אי-אפשר לבקש? למה, ? למה הפקעת אדמות מיד האזרחים הערבים האלה? שטחים כבושים, תתרחק מהם, למה אתה בונה 5 קילומטר ליד הערבים בשביל לפנות אותם? והיא מתנחלת שם, ואז אתה מתלונן על פעולות שלהם.

אתה יש כאן הרחבה,

חברת הכנסת זועבי. נאפשר לו להמשיך בדבריו, בבקשה.

הם לא רוצים להפריע לך, אז תתרחק מהם. בבקשה, חבר הכנסת זאב, אתה מוזמן להמשיך בדבריך. אל תבנה, אתם נדבקים בנו. אנחנו רוצים להתרחק,

חברת הכנסת זועבי, הנקודה הובנה,

בואי נאפשר לו בבקשה להמשיך בדבריו. תראי מה קורה, 2 מיליון ערבים בתוך הקו הירוק, אל תבנה על האדמות שלנו. אני אמרתי לבוא לכאן?

בבנייה,

חלקם על שטחים פתוחים שיועדו לשמש ריאות ירוקות במרחב העירוני הצפוף.

זה בדיוק השוני בין מערב ירושלים למזרח-ירושלים.

הודיעה שאין לה את היכולות לבצע את צווי הריסה. היועץ המשפטי לממשלה נטל את סמכות האכיפה מהיחידה הארצית לפיקוח על הבנייה במשרד הפנים, שהיא היחידה של הזרוע של המחלקה לאכיפת דיני מקרקעין. אין לי בעיה עם זה. מי שרוצה שיבצע את ההריסה. אבל אני אומר לכם מה עומד ומסתתר מאחורי העניין הזה. הסיבה לנטילת סמכות האכיפה מידי הוועדה המחוזית הייתה רצונו של הדרג המדיני להימנע מאכיפת שלטון החוק במזרח-ירושלים, לאור הרגישות הפוליטית והמדינית הכרוכה בצעד הזה. אני אומר לכם, אני לא מכיר את זה ממישהו שאמר לי מה לומר. אני מכיר את זה מראש עיריית ירושלים לפני 30 שנה. אחר כך הכרתי את זה מאולמרט, לפני כ-15 שנה, קצת יותר. אני לא אומר, ייתכן שבמקרים מסוימים צריך לגלות רגישות. אבל לא יכול להיות בצד אחד רגישות ובצד שני אטימות. ולא יכול להיות שהרגישות תהיה כל כך גבוהה, עד כדי כך שאנחנו לא מסוגלים לבצע הריסה. ואני מכיר את הבעיה. מה אמר לי פעם ראש העירייה? אני צריך 200 שוטרים כדי להרוס איזה בית במזרח-ירושלים, מאיפה אני אביא? המשטרה זורקת את זה על הפיקוח, הפיקוח על המשטרה. הא בהא תליא. ובסופו של דבר, ההשתוללות של הבנייה במזרח-ירושלים היא מתמשכת. ולכן אני קורא לשרה הנכבדה, שהיא שרה שממונה גם מבחינה משפטית, אבל אני גם אומר,

אני אדבר בשם שר הפנים. שר הפנים, לא משנה.

אני חושב שהחלק המשפטי הוא גם כן חלק לא מבוטל בכל הסוגיה הזו. אני מקווה שהוא ימצא את התשובה הראויה. תודה, חבר הכנסת נסים זאב. על ההצעה תעלה להשיב שרת המשפטים ציפי לבני בשם שר הפנים גדעון סער.

אחרייך יעלה להביע עמדה נוספת חבר הכנסת יריב לוין. אני אקריא את התשובה שביקש ממני להקריא שר הפנים. קודם כול הנתונים, המתבססים על שנת העבודה 2013. במהלך השנה נהרסו על-ידי הפיקוח המחוזי 42 מבנים במזרח העיר.

בוצעו עשר הריסות עצמיות על-ידי הבונים עקב מעורבות הפיקוח המחוזי. במהלך השנה בוצעו 102 ימי סיורים ופעילות על-ידי יחידת הפיקוח המחוזי בשיתוף משטרת ישראל במזרח העיר. הוצאו 12 צווי הריסה מינהליים ו-11 צווי הפסקת עבודות כנגד הבנייה הבלתי-חוקית במזרח העיר. הוגשו 194 בקשות עיכוב וערעור על-ידי עברייני הבנייה במהלך השנה. נתונים אלה הם על פעילות הפיקוח המחוזי ואינם כוללים את פיקוח עיריית ירושלים, שהיא האחראית בפועל על פיקוח ואכיפה במרחבה. על-פי הנחיית הפרקליטות, פיקוח העירייה הוא האורגן הראשי, ואילו היחידה המחוזית מטפלת בתיקים מיוחדים בלבד.

בשכונות מזרח-ירושלים מתבצעת פעילות אכיפה שוטפת הן על-ידי הוועדה המקומית והן על-ידינו. ברשותך, השרה, אם אפשר בקצב קצת יותר סביר. את מקריאה מהיר מאוד. בהליך האכיפה קיימות מגבלות שקשורות להגשת בקשות עיכוב וערעור על-ידי העבריינים, שגורמות לעיכוב בתהליכי האכיפה וביצוע ההריסות. יש לקחת בחשבון כי הליך האכיפה תלוי בסיוע משטרתי שקשור ליכולתה המבצעית של המשטרה. אלה הדברים שנמסרו לי מצד שר הפנים. ולכן אני מבקשת להסיר מסדר-היום. תודה לשרה. לפני שאנחנו נעבור, יש מצב?

זה של ועדת הפנים. אנחנו כרגע לא עוברים להצבעה. אנחנו קודם כול נאפשר עמדה נוספת לחבר הכנסת יריב לוין, ולאחר מכן אנחנו נעבור להצבעה. אם אתה רוצה דיון בוועדת הפנים,

בבקשה, חבר הכנסת לוין. גברתי היושבת-ראש,

כבוד השרה, חברות וחברי הכנסת, כבוד השרה, מי שהולך בעיר-דוד ורואה את הדברים החדשים שנחשפו לאחרונה, כולל הרחוב שדרכו עברו עולי הרגל בדרכם למתחם הר-הבית, נדהם כל פעם לראות את כל אותן כלונסאות שמחזיקות את הבתים הבלתי-חוקיים שהוקמו מעליו, מה שגם ייקר באופן משמעותי,

גם את החפירות, על מנת שחס וחלילה איזה בית לא חוקי שקם על אדמה שהיא גן ארכיאולוגי לא יקרוס. אני ער לרגישויות וער לבעיות, אבל אני חושב שדבר אחד אי-אפשר לקבל, והוא חוסר שוויון. צריך להחליט: אם אנחנו אומרים שאנחנו לא אוכפים את החוק כי יש לנו בעיות של רגישות ובעיות אחרות, אז זה צריך להיות נכון לגבי כולם באופן רוחבי. צריך לומר נכון, גם ביהודה ושומרון אנחנו לא יכולים לתת אישורי בנייה באופן רגיל, כי יש בעיות פוליטיות ואחרות, ולכן אנחנו גם לא מנהלים מערך אכיפה שהוא אחד לאחד כפי שאנחנו מנהלים אותו בתל-אביב או במקום אחר. או שאנחנו אומרים: אנחנו נצמדים באופן דווקני לחוק ואוכפים בירושלים וביהודה ושומרון ובכל מקום אחר באופן שוויוני על כולם. אבל אני חושב שהמצב הזה, שמעביר מסר שמי שאלים ומי שיוצר הרתעה באופן הזה בסוף גם נהנה מהיכולת לפעול באופן בלתי חוקי, הוא מצב לא תקין. אני הייתי מקווה לראות את משרדך מתערב בנושאים האלה ודואג שהמדיניות תהיה אחידה.

תודה, חבר הכנסת לוין. ההצעה של שרת המשפטים היא להסיר את זה מסדר-יומה של הכנסת.

היא הסכימה, יש הסכמה להעביר את זה לוועדת הפנים? אז אנחנו נצביע. הצבעה, בבקשה. ההצעה להעביר את הנושא לוועדת הפנים והגנת הסביבה נתקבלה. סליחה, את וקנין לבטל.

שישה חברי כנסת בעד העברת ההצעה לוועדת הפנים. אני רוצה לומר לפרוטוקול שחבר הכנסת נסים זאב, חמישה. חמישה הצביעו בעד. נא למחוק את הצבעתו של חבר הכנסת יצחק וקנין, זה נעשה בשוגג על-ידי חבר הכנסת נסים זאב. ההצעה תועבר לוועדת הפנים כאמור. אנחנו עוברים להצעה לסדר-היום הבאה, הצעה מס' 2614 של חברת הכנסת חנין זועבי: אכיפת חוק גיל הנישואין. יתאפשר לך לנאום עשר דקות, ולאחר מכן תשיב לך שרת המשפטים ציפי לבני.

וכבר אני לא בת 18 גם. גברתי היושבת-ראש, חברי הכנסת, גברתי השרה, אני רוצה להתחיל מנתונים מזעזעים של 12,000 ילדות קטנות מתחת לגיל 18 שמתחתנות מדי שנה. זה אולי קצת פחות ואולי קצת יותר, אבל זו הסטטיסטיקה של 2011. מהן, מגיל 17 עד 18, 75% יהודיות והרבע הן ערביות, כלומר פחות או יותר כמו האחוז שלנו באוכלוסייה. אבל מתחת לגיל 17, 80% ערביות. מתהפך. כמובן, אני דנה בסוגיה לפני העלאת גיל הנישואין מ-17 ל-18, אבל היות שהנושא שלי הוא האכיפה אז יש בעיה באכיפה של גיל 17, בטח גם אחרי ששינינו את החוק תהיה בעיה באכיפת גיל המינימום של 18. מספרים. 17 18, אני אתן לך מספרים. מתחת לגיל 17 יש 1,250 נערות. בין 17 ל-18 יש 10,750. זו סטטיסטיקה של 2011. מגיל 17 עד 18, 25% ערביות ו-75% יהודיות, ומתחת לגיל 17, 80% ערביות ו-20% יהודיות. כמובן, חלק גדול מהחתונות האלה מנוגדות לחוק, כי הן נערכות ללא ידיעת הרשויות, ורק שנים לאחר קיום החתונה, כאשר הנערה עוברת את הגיל המינימלי לפי חוק, היא נרשמת והיא פונה לקבלת אישור רשמי לנישואין. מה קורה אם יש ילד באמצע? אם יש ילד?

גם החוק מתיר מקרים שהם יוצאי דופן. לכן החוק התיר מקרים חריגים, למשל במקרים של היריון, אבל גם לא כל מקרה של היריון מוביל להחרגה אוטומטית מהחוק. למרות המספר המחריד של 12,000 קטינות, רק תיקים בודדים נפתחים בגין עבירה על חוק גיל הנישואין. גם לא ניתן למצוא, יש קושי בקבלת מידע. כאשר אני רציתי לעקוב אחרי המידע מצאתי שאין מידע לגבי, כאשר את אומרת "בודדים", בכמה תיקים מדובר? עשרות. אני תכף אביא לכם. יש רק עשר בקשות, או רק עשרה תיקים נפתחו לפני שנתיים, ותכף אתן את הסטטיסטיקה. בשנת 2010 נפתחו 12 תיקים מתוך 1,200 על עבירת השאת קטינים. כל התיקים עדיין בחקירה.

אבל אין שום העמדה לדין ואין שום עונשים בתיקים הבודדים שנפתחים.

יש עד שלוש שנים. תכף. עוד לא סיימתי. רק תחכו לי. אמרתי שבמקרים מסוימים יש החרגה. אפשר לקבל אישור להינשא גם אפילו מתחת לגיל 16, אם בית-המשפט סבור שמתקיימות נסיבות מיוחדות שמצדיקות את ההיתר. אין מנוס אלא להסיק ממספר התיקים הבודדים כי הרשויות מזלזלות באכיפת החוק. משרד הפנים מטיל את האחריות על הרבנות או על בתי-המשפט השרעיים. האחרונים, הרבנות ובתי-המשפט השרעיים, מתנערים מהאחריות, ומדווחים רק אחרי זמן מה ורק כאשר הנערה עוברת את הגיל הקבוע בחוק. הם שותקים. הם שומרים על השתיקה שלהם. המשטרה אומנם דיווחה, אני חושבת שלפני שנה או שנתיים, כי היא התוותה נהלים מיוחדים, ובין הנהלים האלה יש נוהל בשם, ואולי השרה תיתן לנו מידע, שכותרתו "אופן הטיפול בעבירות של נישואי בוסר". אין שום עדות על קיומם של נהלים בשטח. אין שום עדות שהתיקים שנפתחו, שנפתחים יותר תיקים מדי שנה, למרות שהמספר הוא קבוע, של 1,000 1,200 מדי שנה. לא רק שאנחנו לא יודעים על טיפול יותר יעיל בתופעה, אלא המשטרה ממשיכה לטפל בתופעה בצורה מזלזלת ובצורה שיש בה עליונות, ואתן לכם דוגמאות. קודם כול, הם אומרים שאין תלונות. אני חושבת שלא צריכים לחכות לתלונות. הרי לא מחכים לתלונות על בניית בית ללא היתר, לא מחכים לתלונות על פשעים.

אבל איך הם אמורים לדעת אם אין תלונה? מי מלין על נישואי קטינים? מי ילין ולמה, בחברה של היהודים או של הערבים? למה שאני או אחת כמוך או אזרחית אחרת או אזרח יגישו תלונה למשטרה בגלל שיש השאה מתחת לגיל המותר? המשטרה חייבת לקדם, לפתח, מנגנון של מעקב, ולא רק להמתין לאזרחים מסוימים בשביל להתלונן. אבל מנגנון מעקב, הם לא נרשמים בשום מקום. לכן אני אומרת שיש בעיה, ואני מציגה את זה בתור זלזול ובתור אי-אכיפה, אבל גם בתור בעיה שהרשויות צריכות לתת מענה עליה, ולא אני. כאשר המשטרה רוצה לפעול, היא פועלת. למשל: בעניין הפוליגמיה. בעניין הפוליגמיה ישנה בעיה. איך את יודעת שהם, ? לא הבנתי. בעניין הפוליגמיה ישנה בעיה דומה של חוסר אכיפה, ובדיון סביב הסוגיה הזאת הרשויות מעלות את אותן הטענות בעניין חוסר היכולת לאתר הסכמים לא רשמיים וקשר השתיקה הקיים בחברה הערבית. ככה אומרים לנו: יש קשר שתיקה. אך ישנם מקרים שבהם פתאום הרשויות מחליטות לאכוף את החוק, ואתן את המקרים האלה, ואלה מקרים של דואליות בפרקטיקה של רשויות האכיפה. הדואליות נובעת מהאינטרסים הפוליטיים של המדינה. כאשר המדינה רוצה לאכוף, היא אוכפת. למשל, המדינה מאתרת, בצורה מפתיעה, נישואים פוליגמיים כאשר מוגשת בקשת איחוד משפחות. אז עוקבים אחרי בקשת איחוד המשפחות ומוצאים שמדובר על האישה השנייה. אבל, ברשותך, פה יש דיווח. השאלה היא איך מגיע קודם כול דיווח ראשוני במקרה הקודם, בכל הנושא של התופעה של נישואים עם קטינות. ברגע שאין דיווח, זה לכוון אותם פשוט ללכת ולחפש, כפי שאמר חבר הכנסת זאב.

אם יש סטטיסטיקה על מקרים כאלה, איך הגיעו לסטטיסטיקה? הגיעו לסטטיסטיקה של 12,000 על-ידי כך שהם איתרו את המקרים.

אם הסטטיסטיקה יודעת לאתר 12,000 מקרים, למה שהמשטרה לא תדע לאתר את ה-12,000? איך הגעת למספר הזה? הם נשאלים בדיעבד ואז יודעים את המקרים. אבל, של מי המחקר? יש סטטיסטיקה של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, ויש סטטיסטיקה של עמותות פמיניסטיות ערביות.

על זה אני מדברת. זו הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה דווקא, ושל הוועדה לענייני משפחה, של העמותה לענייני משפחה. יש תירוץ. למה אני אומרת שיש זלזול? העניין הוא לא רק הקושי במעקב. אני יודעת שיש קושי במעקב, אבל לפחות לשים את הנושא הזה על האג'נדה, כי היו ביטויים מהמשרד לביטחון פנים בוועדה לזכויות הילד בכנסת, דוברת מהמשרד סיפרה על המבוכה של השוטרים באכיפת החוק. היא אמרה: אני לא רוצה אפילו להסביר לכם איזה אי-נעימות יש לאנשים שלנו, לאנשי המשטרה, לאכוף את החוק בעניינים אלה. פשוט לא נעים. לא ניתן לדמיין טרמינולוגיה של אי-נעימות כאשר אנחנו מדברים על עבירות פליליות. זאת אומרת, היא לא אמרה שקשה, היא לא אמרה שאי-אפשר, היא אמרה: לא נעים לאנשי המשטרה שלנו לאכוף את החוק. למה לא נעים? כי מכבדים את המנהגים של הערבים. בדקה שאני,

אבל, זה נכון. חבר הכנסת נסים זאב, תן לי, בתור ערבייה, להגדיר את התרבות שלי ולהגדיר את הנורמות שלי.

אני אתן לך דוגמה, וזו העליונות שאני מדברת עליה, אני אתן לך מחקר שאומר ש-93% מהנוער הערבי מתנגד לנישואי הפוליגמיה ומתנגד להשאת קטינים. קיימת תופעה כזאת בחברה, בכפייה, זאת אומרת, כן. בשבילי, כל השאת קטינים היא השאה בכפייה, כי אין רצון,

זה בניגוד לחוק בכל מקרה. לא, וזה גם בניגוד לרצון החופשי של הנערות. 93%, 94% מהנוער הערבי מסרבים, ומוקיעים את תופעת השאת הקטינות, ומצביעים אפילו על הגילים 21 23 כגילי המינימום הרצויים לנישואין.

אם פתאום אתה מכבד את הנורמות שלי, אתה לא מכבד את הזהות שלי אבל אתה רוצה לכבד את הנורמות שלי בצורה מאוד מאוד סלקטיבית, אתה לא מכבד את הזכויות שלי, לא את הזהות שלי, אבל איפה שנוח למדינה היא פתאום שמה את הכותרת של "הנורמות שלכם" היא לא אומרת זהות, התרבות שלכם, אז זו לא התרבות שלי ולי יש את השליטה להגדיר מה זה נורמות ומה לא. תודה, חברת הכנסת זועבי. נושא חשוב, אין ספק, רק לסכם.

המדינה יכולה להתערב. כאשר היא מתערבת, כאשר היא מתערבת ועוקבת אחרי נושא הפוליגמיה במקרים של איחוד משפחות, היא יכולה לעקוב אחרי נושא הפוליגמיה גם לא במקרים של איחוד משפחות,

אז פתאום הם יכולים לעקוב מי הגברים שיש להם יותר מאישה ומי לא. אז אם אפשר, לעשות את זה בצורה סיסטמטית, ואם יש קושי, לשים את הנושא על האג'נדה ולהתחיל לפתח מנגנון של טיפול בתופעה הזאת.

תודה, חברת הכנסת זועבי. תעלה להשיב שרת המשפטים ציפי לבני, ולאחר מכן נאפשר הבעת עמדה נוספת לחבר הכנסת יריב לוין. החתונה שלך, באיזה גיל? אתם אמרתם, אף אחד לא ירצה אותי. גברתי היושבת-ראש, חברי חברי הכנסת, נישואי קטינות זה רעה חולה, ועל מערכת אכיפת החוק לעשות כל שניתן כדי להתמודד אתה. לכן, אכיפת חוק גיל הנישואין זה דבר מאוד חשוב שצריך לעשות אותו, לכן גם תמכתי בהצעת החוק שביקשה להעלות את גיל הנישואין מגיל 17 ל-18. לאחרונה, רק בדצמבר האחרון, בסוף 2013, הועבר הטיפול בעבירות לפי חוק גיל הנישואין מיחידת התביעות המשטרתית לפרקליטות המדינה, מה שמעיד על התייחסות שהיא התייחסות אל העבירה הזאת כאל עבירה מסוג אחר, בעלת חשיבות רבה יותר מאשר סוג התביעות שמטופלות על-ידי התביעה המשטרתית, וגם זה על-פי התיקון שנעשה בחוק. עד כה האכיפה הייתה בידי המשטרה, ולכן אין לי יכולת לשתף במידע, אבל מבחינת משרד המשפטים, לאור חשיבות הנושא, לקחנו את זה על עצמנו. הפרקליטות מתחילה לטפל בזה. מבחינתי כשרת משפטים הטיפול צריך להיות נחרץ, בלתי מתפשר, אפס סובלנות, צריך פשוט לחתוך את זה. אני לא מקבלת את זה כתופעה חברתית שצריך לקבל אותה אלא כתופעה חברתית שצריך להילחם בה, וכך בכוונתי לעשות. במסגרת התיקון לחוק גם נקבע שיש חובה לשרי המשפטים, שירותי הדת, הפנים והרווחה לעדכן את ועדת החוקה, חוק ומשפט בדבר מה שנעשה בעניין הזה. אז מאחר שאנחנו בתחילת הדרך, אני אשמח לבוא ולעדכן את הוועדה בהתאם לחוק עם אותם נתונים רלוונטיים. אפשר לקיים דיון על מה אתם עושים בתוך הוועדה, הוועדה למעמד האישה? הצעה אחרת. לוועדת חוקה.

תודה לשרת המשפטים. אני חושבת שהתשובה מעודדת. אין ספק שצריך מאבק בלתי מתפשר בתופעה הזאת. אנחנו נאפשר עמדה נוספת לחבר הכנסת יריב לוין, ולאחר מכן אנחנו נעבור להצבעה, ואז אם יהיה ויכוח אנחנו, אולי הוועדה למעמד האישה, תודה, גברתי. ראשית, אני מצטרף להצעה של חברת הכנסת זועבי להעביר את הנושא לדיון בוועדה למעמד האישה, משום שחברת הכנסת עליזה לביא, שעומדת בראש הוועדה הזאת,

בין היתר גם בעקבות שיחות שלי היו אתה, לקחה על עצמה לנסות לקדם את הטיפול בכל הנושא, הוועדה

זה גם מקומה הטבעי. וייתנו שם טיפול הרבה יותר מעמיק בעניין הזה.

אני באמת רוצה להודות לחברת הכנסת זועבי שהעלתה את הנושא המאוד-חשוב הזה, ונדמה לי שגם הציגה אותו בצורה חדה וברורה, וגם להודות לשרת המשפטים על תשובה נחרצת. אני רוצה לומר לכבוד השרה שזה אחד הדברים, באמת כתם גדול על החברה שלנו, האופן שבו הדבר הזה מתנהל. זה אולי גם לא מקרה שבגלל שהתופעה הזאת רווחת דווקא בחברה הערבית, זה באיזשהו מקום נתפס כמין חצר אחורית, ולכן זה גם לא טופל עד היום באופן אמיתי, כפי שהדברים מתחייבים. אני,

מוכרח לומר שיש כאן, לצד בעיה קשה מאוד של אכיפה, גם בעיה של מסגרות ומערכות תומכות.

יש מחסור עצום במקלטים לנשים על מנת שאפשר יהיה במקרה שנעשו נישואים כאלה להוציא את האישה ולתת לה גם פתרון. צריך למצוא לה מקום לגור וצריך לתת לה חינוך והשכלה וכלים כדי שהיא תוכל לעמוד על רגליה באופן עצמאי. כלומר, נדרש כאן משהו הרבה יותר, משולב. רחב, ולא רק האכיפה בפני עצמה, אבל אין ספק שאכיפה משמעותית ורצינית תוריד באופן מיידי את הסף הזה. אני חושב שהחוק שהעברנו הוא חשוב מאוד בקביעת הנורמה, הוא חשוב מאוד במסר החינוכי שהוא העביר, אבל הוא לא יהיה שווה הרבה בפועל אם לא תהיה כאן באמת עבודת אכיפה רצינית. ואני רוצה לבקש מכבוד השרה, שאני יודע שהנושא הזה קרוב גם ללבך, להקדיש לו באופן אישי זמן, לכנס שם את המערכות, כי אמרה חברת הכנסת זועבי, ובצדק, כאשר אתה שומע את הגורמים שאמונים על העניין, הם לא מספיק משוכנעים באמת בשליחות העצומה שמוטלת על כתפיהם, ואני חושב שהתערבות אישית של כבודך בעניין הזה תוכל לשנות את המצב הזה באופן משמעותי.

בסדר גמור. תודה, חבר הכנסת לוין. אני אאפשר עמדה נוספת לחבר הכנסת נסים זאב. הצעת החוק היא מאוד מאוד חשובה, אכיפת חוק גיל הנישואין, אבל מה עם חוק גיל ההסכמה? מה קורה עם אותן נערות שהולכות וחיות עם גברים בבית, אבל בלי נישואים? האם לא צריכים גם במקרה הזה אם אנחנו מכירים בעניין הזה של גיל הנישואין ואנחנו רוצים לשנות את כל העניין של התרבות, אז למה בעניין שהוא כל כך אקוטי ורציני הרבה יותר, שאנחנו מכירים מכל הכיוונים, שבנות עוזבות את הבית בגיל 16 ו-17 והולכות לחיות חיי נישואין, חיי אישות לכל דבר ועניין, הנושא הזה לא בא לידי ביטוי בחוק גיל ההסכמה, בוודאי ובוודאי זה יהיה כרוך בתוך הסוגיה הזאת,

ואני הבאתי את הצעת החוק,

דמוקרטית, ודחו את זה על הסף. תודה, חבר הכנסת נסים זאב. אנחנו עוברים להצבעה על העברה לוועדת, לוועדה למעמד האישה.

בבקשה. חברי כנסת נכבדים, בבקשה, הצבעה על ההצעה להעביר את הנושא לוועדה למעמד האישה ולשוויון מגדרי. מה זה שוויון מגדרי, מאיפה הקשקוש הזה, ככה תוכל להעביר נושאים שמעניינים אותך לוועדה. ההצעה להעביר את הנושא לוועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי נתקבלה. חמישה חברי כנסת בעד, אפס מתנגדים, אפס נמנעים. ההצעה תועבר לוועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי.

סדר-היום. הישיבה הישיבה הבאה תתקיים ביום שני,